גבירותי ורבותי חברי הכנסת, היום יום רביעי, כ"ד באדר ב' התשע"א, 30 בחודש מרס 2011 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.

אני מבקש לקיים את השבעת חבר הכנסת דורון אביטל, אשר הוא חבר כנסת כבר,

אבל אני רגיל לעניין הזה. מה שלא יהיה אני חייב להשיב, אז אני משיב לך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 26), התשע"א 2011, שהגישה הממשלה. הצעת החוק המונחת בפניכם מבקשת להתאים את ההוראות שבחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות), העוסקות ב"חייל חדש" דהיינו בחיילים בשירות קבע שמצויים בהסדר פנסיה צוברת, לשינויים שונים שחלים בחקיקה בעניין קופות הגמל. בהצעת החוק מוחלפת ההגדרה "קרן פנסיה" וההגדרות הנלוות אליה בהגדרה "קופת גמל לקצבה". בהגדרה "קופת גמל לקצבה" נכללים הסוגים השונים של קופות הגמל לקצבה, משלמות ושאינן משלמות, וכן תוכניות ביטוח לסיכוני מוות ואובדן כושר עבודה, ככל שהן נלוות לקופת הגמל כאמור. לפי הצעת החוק, חייל בשירות קבע יוכל לבחור בכל עת לעבור מקופת גמל לקצבה אחת לאחרת. חייל שמצטרף לשירות הקבע יקבל, 30 ימים לפני תחילת שירות הקבע, מידע על זכויותיו לעניין ביטוח פנסיוני, ואם לא יבחר קופת גמל לקצבה עד תחילת שירות הקבע, הוא יהיה עמית בקופת ברירת מחדל שיקבע שר הביטחון בהסכמת שר האוצר. לפי מה שנמסר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעת הדיון בהצעת החוק, בימים אלה מתקיים הליך לבחירת קופת גמל שתשמש כקופת ברירת המחדל ותחליף את שתי קופות ברירת המחדל שנבחרו בעבר. הצעת החוק המונחת בפניכם כוללת הוראת מעבר שעניינה חיילים בשירות קבע שלא בחרו בעבר בקרן פנסיה ולפיכך נשארו מבוטחים באחת משתי הקופות האמורות. הוראת המעבר מחייבת למסור לחייל כאמור הודעה על זכותו לבחור בקופת גמל לקצבה, ועל כך שאם לא ימסור הודעה על בחירתו במועד שנקבע לכך, יועברו הכספים שנצברו לזכותו אל קופת ברירת המחדל החדשה והוא ייחשב עמית בה. כמו כן נקבעו בהוראת המעבר המועדים והאופן שבה יהפכו החיילים האמורים לעמיתים בקופת ברירת המחדל החדשה, והכספים שצברו יועברו אליה. הוראת המעבר האמורה תחול לגבי קופת ברירת מחדל חדשה שתיבחר על-ידי שר הביטחון בהסכמת שר האוצר עד 31 למרס 2012. אני רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית, לעורכת-הדין נועה בן-שבת, לצוות הוועדה, המנהלת וילמה מאור והמזכירות מעיין,

ולעוזרי הפרלמנטריים איילת השחר, אילן מרסיאנו ונועה טל, שעסקו במלאכה ותרמו לקידומה של הצעת החוק. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני פונה אליכם לאשר אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

אני מאוד מודה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והגמלאות. נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 26), כפי שפורטה על-ידי חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש הוועדה. קריאה שנייה על כל מכלול החוק, שכן אין הסתייגויות. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. סעיפים 1 5 נתקבלו. 26 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אדוני יושב-ראש הוועדה, זה עבר בקריאה שנייה. האם אדוני מבקש שגם קריאה שלישית נשלים?

לפי בקשת יושב-ראש הוועדה, לעניין זה ועדת העבודה והגמלאות, אנחנו נצביע בקריאה שלישית. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 26) נא להצביע.

חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 26), התשע"א 2011, נתקבל. 26 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 26) עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מברך את היושב-ראש. האם אדוני רוצה להוסיף

אני מאוד מודה לאדוני.

והסעיף הבא בסדר-היום הוא הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א 2011,

שנייה ושלישית. יציג את הנושא יושב-ראש ועדת העבודה והבריאות, הפעם. אדוני

מדובר במלים "לשימוש חיצוני" על גבי אריזת תרופה לשימוש חיצוני, ובמלה "רעל" על גבי תוויות רעל שמסמנות מכלים שונים של סמי מרפא או של רעלים רפואיים. בנוסף מחייבת הצעת החוק לציין על גבי התווית של תכשיר רפואי את שם התכשיר בשפות עברית,

אנגלית ורוסית, ולגבי תכשיר שמצורף לו עלון לצרכן, גם את המלים "יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש" בכל ארבע השפות האמורות. בעת הדיון בהצעת החוק בוועדת העבודה הביע משרד הבריאות את כוונתו לחייב בתקנות או בהוראות מינהל את הכללת המידע בשפה הרוסית בעלונים לצרכן. תיקון זה משלים את תיקון מס' 17 לפקודת הרוקחים שיזמה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, ואולם בעוד התיקון האמור התייחס לתכשירים ללא מרשם בלבד, התיקון בהצעת החוק שבפניכם מתייחס לכלל התכשירים הרפואיים. מאחר שיידרש זמן להיערכות לתיקון זה, לרבות התאמת האריזות והתוויות, תחילתו של חוק זה תהיה ביום 1 באוגוסט 2012. אני רוצה להודות לחברי הכנסת שיזמו את החוק. אני גם רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית, לעורכת-הדין נועה בן-שבת, לצוות הוועדה, המנהלת וילמה מאור, מזכירות הוועדה מעיין, אתי וענת, ולעוזרי הפרלמנטריים איילת השחר, אילן מרסיאנו ונועה טל, שעסקו במלאכה ותרמו לקידומה של הצעת החוק. גם להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, ואני פונה אליכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

אדוני יושב-ראש הוועדה, לעניין זה ועדת העבודה והבריאות. אנחנו, אחרי שתגיע למקומך, נצביע על הצעת החוק, שהיא הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א 2011, בקריאה שנייה, שכן אין הסתייגויות, במקשה אחת. נא להצביע על כל הצעת הוועדה. בבקשה, רבותי.

נא להצביע. סעיפים 1 4 נתקבלו. 31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אדוני יושב-ראש ועדת העבודה והבריאות, שעברה ההצעה בקריאה שנייה. האם אדוני מבקש בכל זאת להצביע בקריאה שלישית?

אנחנו עוברים להצביע על הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א 2011, בקריאה שלישית. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20),

מהצבעה להצבעה כוחך עולה, יושב-ראש הוועדה.

אני מסתכל על הכנסת. 33, היו 26, עלה ל-31, 33 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א 2011, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעה הבאה בסדר-היום, וגם היא הצעה של הוועדה המשובחת והפורייה, הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א 2011. יציגה יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4). אני מוכרח להתייחס בכמה מלים. זו הצעת חוק שיזם חבר הכנסת יורי שטרן לפני עשר שנים. עשר שנים הצעת החוק הזאת מתגלגלת. יורי שטרן, זיכרונו לברכה. יורי שטרן, זיכרונו לברכה. ראיתי את המזכירה שלו, כשהצעת החוק הזאת עברה,

ומה היא אמרה. ראוי לציין שבהצעה כל כך מקיפה, עם כל כך הרבה ארגונים מסביב, גם הצעת החוק הזאת הסתיימה בלי הסתייגויות. כל כך הרבה אמוציות וכל כך הרבה משחקים וכל כך הרבה מאבקים, הוועדה הביאה את זה לכלל סיום בלי הסתייגויות. אני שמח שאני מתכבד להביא בפניכם לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4). הצעת החוק אושרה בקריאה הראשונה בכנסת השבע-עשרה ביוזמתו של חבר הכנסת יורי שטרן, זיכרונו לברכה. בכנסת השמונה-עשרה הוחל על הצעת החוק דין רציפות ביוזמת חברי הכנסת אלכס מילר, רוברט אילטוב וליה שמטוב, ואני מבקש לברך אותם על יוזמתם. ברכה מיוחדת לאלכס מילר, שלא החסיר שום ישיבה ובא ודחף ועזר ונתן והשקיע.

חוק החשמל קובע כי עבודות חשמל ייעשו רק על-ידי בעל רשיון המורשה לפי החוק לבצען. בתקנות מכוח החוק מוסדרים סוגי הרשיונות לביצוע עבודות חשמל ותנאי הכשירות. בהצעת החוק המונחת עתה על שולחן הכנסת מוצע לקבוע הסדרים חדשים בנושא רישוי עבודות החשמל. מוצע להקים מועצת מקצועות חשמל, אשר תורכב מנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, נציג של המוסד לבטיחות ולגהות בעבודה וכן מהנדסי חשמל, הנדסאי חשמל, טכנאי חשמל וחשמלאים שימונו בהמלצת הארגונים המייצגים אותם. מועצת מקצועות החשמל תייעץ לשר התמ"ת בנושאים הקשורים למתן רשיונות לעבודות חשמל, לרבות קביעת סוגי הרשיונות, תנאי הכשירות לקבלת רשיונות, קביעת עבודות החשמל שבעלי הרשיונות רשאים לבצע, וכן בנושא שימור הכשירות של בעלי הרשיונות. בתוספת לחוק נקבעו סוגי הרשיונות לעבודות חשמל, ומוצע להסמיך את שר התמ"ת, בהתייעצות עם המועצה, לקבוע בתוספת,

את תנאי הכשירות לקבלת הרשיונות ואת עבודות החשמל שבעלי הרשיונות רשאים לבצע, ולהביא את הצו לאישורה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך 18 חודשים מיום פרסומו של החוק. מוצע לקבוע את זכותו של מבקש הרשיון שבקשתו למתן רשיון נדחתה או הוגבלה בתנאים להביא את עניינו בפני הוועדה המייעצת, שתורכב מנציגי משרדי הממשלה ומנציגי הארגונים המייצגים את בעלי הרשיונות, אשר תדון בבקשה ותביא את המלצתה בפני המנהל למתן רשיונות לעבודות חשמל. כדי להבטיח כי למבקשי הרשיון תינתן הכשרה ראויה במהלך תקופת ההתמחות, מוצע להסמיך את שר התמ"ת להתקין תקנות לעניין זה, ובין היתר הוראות לעניין כשירותו והניסיון המקצועי של בעל הרשיון שבפיקוחו תהא ההתמחות, היקף העבודה הנדרש בתקופת ההתמחות ועבודות החשמל שהמתמחה יבצע במהלכה, וכן המצאת דוח למנהל בתום תקופת ההתמחות. עוד מוצע לקבוע הוראות לעניין בחינות הרישוי, ביצוע עבודות חשמל בידי תלמידים ועוד. ברצוני, שוב, להודות לצוות הלשכה המשפטית של הוועדה ולעורכת-הדין שמרית שקד-גיטלין, שעבדה וטרחה לילות כימים בחוק המסובך והמורכב הזה. תודה רבה לך. ולצוות הוועדה, מנהלת הוועדה וילמה מאור והבנות מעיין,

וכן לעוזרי הפרלמנטריים איילת השחר, אילן מרסיאנו ונועה טל, שעזרו ופעלו בקידום הצעת חוק זו. הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות, זה הקטע שבעניין, ואני קורא לכם לאשרה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

אני מאוד מודה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה, הבריאות וכו' על הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א 2011. אין הסתייגויות לחוק זה, שהוא חוק שתחילתו ביוזמת חבר הכנסת אלכס מילר. אנחנו נאפשר לו, אם יעבור החוק בקריאה שנייה ושלישית, גם לברך לאחר ההצבעה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4), במקשה אחת, שכן אין הסתייגויות. נא להצביע בקריאה שנייה. מי בעד?

נא להצביע. סעיפים 1 9 נתקבלו. 33 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4),

עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש הוועדה מבקש להצביע בקריאה שלישית, אף שעבר ברוב ובלי מתנגדים, ולכן אני אצביע על זה בקריאה שלישית.

על הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4) בקריאה שלישית. מי בעד?

נא להצביע. חוק החשמל (תיקון מס' 4),

31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק החשמל (תיקון מס' 4), שהיה ביוזמתו של חבר הכנסת אלכס מילר, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת מילר, בבקשה. וגם חבר הכנסת טיבייב, אשר עבר החוק שלו, שהיה ביוזמתו, קודם לכן, גם הוא יעלה ויברך על החוק הקודם. אני מבקש מחברי הכנסת להיות ערניים מתי עוברים החוקים שלהם.

אדוני היושב-ראש, חברי הממשלה, חברי חברי הכנסת, אני רוצה,

להודות כמובן ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת חיים כץ, על כך שהצליח להעביר הצעת חוק, שכמו שהוא ציין התחילה את דרכה על-ידי חבר הכנסת יורי שטרן, זיכרונו לברכה. חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב הצליח להעביר את החוק בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה, וכשר היום דאג להחלת רציפות על החוק בוועדת שרים לחקיקה, ובכך סיים את הסאגה שנמשכה במשך עשור שלם, אדוני היושב-ראש, עם משא-ומתן מאוד קשה בין מהנדסים של חשמל לבין הנדסאים לבין משרד התמ"ת, משרד התשתיות, משרד החינוך, משרד המשפטים. רפורמה מאוד משמעותית. ללא הסתייגויות.

אנחנו לפעמים מתקשים להבין דברים שהם דברים מקצועיים, דברים שהם טכניים, שקשה מאוד להסביר אותם לציבור הרחב שלא מתעסק בתחום הזה יום-יום. אבל לעשות רפורמה בעיסוק בחשמל, אדוני היושב-ראש, במתן רשיונות, ולהסדיר את התחום הזה כמו שהוא קיים בכל העולם, ובמדינת ישראל לא נגעו בזה במשך עשרות שנים, וליישר קו עם כל המדינות בעולם, ולתת, עד אתמול בלילה ניסו לשכנע אותי שאני אעשה משהו.

אנחנו נמצאים במצב, אדוני היושב-ראש, שיש אלפי אנשים שעלו לישראל, שעדיין הנושא הזה לא הוסדר מבחינת הרשיונות שלהם. אדוני היושב-ראש, קודם כול, כמו שבירכתי את חבר הכנסת חיים כץ, אני רוצה לברך גם את צוות הוועדה שלו, ועדת העבודה והרווחה. אני רוצה גם להודות ליועצים שלי, טליה, שהיתה היועצת של חבר הכנסת יורי שטרן זיכרונו לברכה, מרינה וצח, ולכל מי שלקח חלק בקידום הצעת החוק החשובה הזאת. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אלכס מילר. יעלה ויבוא גם חבר הכנסת טיבייב על מנת להודות על חוק הרוקחות שעבר כמה דקות לפני כן. אני מבקש בפעם הבאה מכל חברי הכנסת להיות ערניים כשהחוקים שלהם עוברים על מנת שיברכו במועד. אדוני היושב-ראש, אני ממש רוצה להודות על העברת החוק שבשבילי,

הוא חשוב מאוד, וכמו שגם אומרים בתקשורת, זה חוק של אמא, וזה יכול להציל המון חיי אדם. אני שיתפתי פה פעולה עם חברי בקואליציה, גם זאב אלקין וגם פאינה, והרבה יותר חשוב, אדוני יושב-ראש ועדת הרווחה חיים כץ, אני מאוד מודה לך על התמיכה,

שקיבלתי בתוך הוועדה. התעמקת בשורש הדברים והבנת את זה ותמכת בהצעת החוק.

תודה גם למנהלת הוועדה ולעוזרים.

תודה רבה לחבר הכנסת טיבייב על זה שהודה לכל אלה שעזרו לו להעביר את החוק. אנחנו עוברים לסעיף 5 בסדר-היום: הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), קריאה שנייה ושלישית. תציג את החוק חברת הכנסת ציפי חוטובלי, יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה.

הצעת החוק היא יוזמה פרטית? כן.

של חברת הכנסת

הצעת החוק היא ביוזמתה של חברת הכנסת דליה איציק. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שמחה להציג בפניכם את הצעת החוק להרחבת הייצוג ההולם, ייצוג נשים בוועדות חקירה, הצעת חוק שנולדה בעקבות פרשת ועדת-טירקל, שבה, לצערנו הרב, לא מצאו ולו אשה אחת שיכלה לאייש מקום באותה ועדה חשובה. היא הוכיחה לנו פעם אחר פעם שעדיין לא הוטמעו במדינת ישראל מדיניות השוויון והעובדה שנשים, שהן מחצית מהאוכלוסייה, צריכות להיות מיוצגות באופן שוויוני בכל מנגנון של קבלת החלטות באוכלוסייה. הצעת החוק הזאת היא הצעת החוק של חברת הכנסת דליה איציק.

אני מברכת אותך על הצעת החוק הזאת, הצעת חוק חשובה ביותר. הוועדה לקידום מעמד האשה שמחה להתברך בהצעת חוק כזאת, שבהחלט מקדמת את מקומן של נשים במנגנוני קבלת ההחלטות במדינת ישראל. אני מתכבדת להביא לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011. הצעת החוק נועדה להרחיב את חובת הייצוג ההולם הקיימת כיום בחוק. חוק שיווי זכויות האשה קובע חובת מתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים בגופים ציבוריים, ועדות ציבוריות וצוותים לעיצוב מדיניות לאומית. להגביר את הרמקול, כי ההמולה בתוך המליאה, תיתנו אפשרות ליושבי-ראש הוועדות להציג את מרכולתם. חובה זו נוספה בעקבות החלטה מס' 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, שהתקבלה באוקטובר 2000, ובה הוצהר על המחויבות להבטיח את ייצוגן של נשים בתהליכי שלום ובפוליטיקה הבין-לאומית. במטרה להוסיף ליישום הצהרה זו, מבקשת הצעת החוק לקבוע חובה למתן ייצוג הולם לבני שני המינים גם בוועדות חקירה ובוועדות בדיקה ממשלתיות. להשתתפותן של נשים בוועדות אלה חשיבות רבה, הן מההיבט הציבורי של שוויון בין המינים והן מבחינת תרומתן לעבודת הוועדה ואפשרותן ליטול חלק בהכרעה בנושאים הקשורים למדיניות הלאומית, הנדונים לא אחת בוועדות מעין אלה.

מוצע לתקן את סעיף 8א לחוק הממשלה, שעניינו סמכויות למינוי ועדת בדיקה ממשלתית, כך שתהא חובה למתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בהרכב ועדת הבדיקה הממשלתית.

מוצע לקבוע בחוק ועדות חקירה, כי במינוי חברי הוועדה על-ידי נשיא בית המשפט העליון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים. בהתאם לתיקונים האמורים, מוצע להוסיף לסעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האשה, הקובע את חובת הייצוג ההולם בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית, גם את החובה לייצוג הולם לנשים בוועדת בדיקה ממשלתית ובוועדות חקירה. בנוסף, נוכח הדרת נשים מהוועדות והצוותים שבהם קיימת זה מכבר חובת ייצוג הולם בחוק,

בבג"ץ בעניין מינוי חברי ועדת-טירקל בנושא המשט, מוצע שהרשות לקידום מעמד האשה תקים מאגר אשר יסייע בידי הגוף הממנה ועדה ציבורית או ועדת בדיקה ממשלתית לאתר נשים מתאימות. בהקשר הזה חשוב לי לומר שהוועדה חשבה כי המאגר צריך לכלול נשים שהסכימו להיכלל בו ואשר מתאימות להיות מועמדות להתמנות לוועדות כאמור. מוצע לקבוע חובה על גוף הממנה ועדה ציבורית או ועדת בדיקה ממשלתית לפנות למאגר ולבדוק את התאמתן של הנשים הנכללות בו, בהתאם לתחום המומחיות הנדרש לוועדה שמונתה. זה חלק מהמהפכה שבחוק הזה, שאף אחד לא יוכל לומר: לא מצאנו נשים מתאימות. יהיה מאגר שיוכל לספק אשה לכל תחום של ועדת בדיקה או ועדת חקירה ממשלתית כזאת או אחרת. עוד מוצע כי גופים ציבוריים, וביניהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, שעליהם חלה חובת ייצוג הולם לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האשה, תהיה להם אפשרות לעיין במאגר ולהסתייע בו לשם מילוי חובתם לייצוג הולם. אני רוצה לומר כי שר המשפטים ביקש להגביל את השימוש במאגר ולא לאפשר לגופים ציבוריים לעיין בו. ההחלטה היתה, ביחד עם חברת הכנסת דליה איציק, ללכת יד ביד עם הממשלה בעניין הזה ולאשר את החוק, מאחר שמדובר בחוק חשוב. לכן, יש ערך בעצם העובדה שיוקם מאגר כזה ובעצם החובה החוקית שקובע החוק לייצוג הולם בוועדות חקירה.

נוכח אי-מילוי חובת הייצוג ההולם הקיימת כיום, מוצע לקבוע חובת הנמקה לגוף ממנה אשר לא מילא אחר דרישת מתן ביטוי הולם לנשים, כך שאותו גוף יידרש לנמק בכתב את החלטתו ולמסור עותק ממנה לרשות לקידום מעמד האשה. אני קוראת לכם להצביע בעד החוק ולקבל את הסתייגותו של שר המשפטים. למה הוועדה לא קיבלה את ההסתייגות והביאה את זה כהצעת ועדה? שר המשפטים הגיש את ההסתייגות אחרי שאישרתם?

אני רוצה לומר שהשלב החשוב ביותר ברגע שבו הצעת חוק מגיעה לישורת האחרונה שלה הוא,

שלב התודות. אני רוצה להודות לחברת הכנסת דליה איציק, יחד עם הצוות שלך, שעבד בשיתוף פעולה מלא עם הוועדה. אני רוצה להודות ליועצת המשפטית של הוועדה, נועה ברודסקי-לוי, שעשתה עבודה נהדרת בעבודה על החוק מול שר המשפטים ומשרד המשפטים. אני רוצה להודות לצוות המקצועי של הוועדה: למנהלת הוועדה דלית אזולאי, לאריאלה אהרון, שאני מאחלת לה רפואה שלמה מכאן, היא לא נמצאת אתנו היום, ולצוות המקצועי שלי: לדורון גיסינגר, לאפרת חזיזה ולדוד בן-גיגי, שעובדים אתי במשותף על כל אחת ואחת מהצעות החוק האלה. אני מבקשת ממליאת הכנסת לאשר בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק החשובה הזאת.

אדוני שר המשפטים, לפנינו הסתייגות שלך, שהוועדה המליצה לקבל אותה אבל אדוני יבוא ויסביר את ההסתייגויות. האם חבר הכנסת החדש, חבר הכנסת אביטל, ירצה להצביע בחוק זה? אז אנחנו נשביע אותו לפני ההצבעה.

או שאתם רוצים שנשביע אותו אחרי ההצבעה. אין בעיה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, הצעת החוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, היא הצעת חוק חשובה מאוד.

אני רוצה שחברי הכנסת ידעו את העובדות, כי לפעמים גם העובדות חשובות. לוועדת-טירקל ההצעה הראשונה שלי היתה: יושב-ראש, השופט בדימוס טירקל, ושלוש נשים. לא הסתכלתי על זה משום שהן נשים,

שהן מומחיות בתחום המשפט הבין-לאומי והציבורי. אני רוצה שאלה תהיינה העובדות בפני חברי הכנסת. יתירה מזו, לאחר שפנו לבג"ץ ובג"ץ ציווה לפנות לעוד חמש נשים, פניתי לעוד חמש נשים מאוד מאוד ראויות להיות חברות בוועדה, והן סירבו. אז יש גם מקרים כאלה, וכדאי שחברי הכנסת יביאו אותם בחשבון כשדנים בהצעה כזו. אני רוצה לבוא ולומר שההסתייגויות שהגשנו ושהוועדה קיבלה אותן הן הסתייגויות שיאפשרו להפעיל את החוק ביתר יעילות, על מנת שנשים תיוצגנה כראוי בכל הוועדות ובכל המקומות. ההסתייגויות הללו מאפשרות את הפעלת החוק ביעילות ובמהירות. אני חושב שלאחר שהוועדה קיבלה אותן מיותר להיכנס לפירוט מפורט. אני מקווה שהחוק הזה יאושר בקריאה שנייה ושלישית היום. אבל אדוני מבקש לקבל את ההסתייגויות. אני רוצה להודות ליוזמת החוק, יושבת-ראש הכנסת לשעבר, ולכל יוזמי החוק האחרים, "אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה" ולוועדה, בראשות חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שסיימה את עבודתה ביעילות ובמהירות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני מבקש להצביע בעד ההסתייגויות?

לקבל את החוק עם ההסתייגויות. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת,

לפנינו הצעת חוק שבה יש הסתייגויות בסעיף 3, ולכן אנחנו נצביע על שם החוק וסעיפים 1 ו-2 ועד בכלל, כהצעת הוועדה, בקריאה שנייה. נא להצביע. נא להצביע, רבותי. מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. סעיפים 1 2 נתקבלו. מצטער, הצעת החוק של הגברים, זה עניין שייקח כמה שנים. אדוני, עכשיו אנחנו באמצע הצבעה. אתה לא יכול להפריע. 45 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, ביוזמתה של חברת הכנסת דליה איציק, יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה דליה איציק, עברה בקריאה שנייה. לא, סעיפים 1 ו-2 עברו בקריאה שנייה ושם החוק. סעיף 3. לסעיף 3 יש שתי הסתייגויות, ואנחנו נצביע על ההסתייגות הראשונה, של שר המשפטים. רבותי חברי הכנסת, הוועדה המליצה לקבל את ההסתייגויות. נא להצביע. מי בעד ההסתייגות הראשונה? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות 1 של שר המשפטים לסעיף 3 נתקבלה. 28 בעד, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. אני קובע שההסתייגות הראשונה נתקבלה. אנחנו עוברים להצביע על ההסתייגות השנייה. רבותי חברי הכנסת, ההסתייגות השנייה לסעיף 3, של משרד המשפטים, נא להצביע. מי בעד?

נא להצביע.

שר המשפטים לסעיף 3 נתקבלה. ובכן, בעד, 27, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות השנייה, המדברת על שתי פסקאות, נתקבלה. ועכשיו אני פונה אל יושבת-ראש הוועדה: התקבלה הסתייגות, אני מצביע על הסעיף בתיקונים, לא כנוסח הוועדה, אלא אני מצביע על הסעיף עם ההסתייגויות שנתקבלו.

נא להצביע.

מי נגד?

להצביע. סעיף 3,

54 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 3, כולל ההסתייגויות, אושר על-ידי הכנסת בקריאה שנייה.

עברנו את הקריאה השנייה על כל מכלול החוק, על ההסתייגויות שנתקבלו. אני שואל עכשיו את יושבת-ראש הוועדה, עם ההסתייגויות שנתקבלו, האם גברתי מבקשת שאנחנו נצביע על הצעת החוק בקריאה שלישית, כולל ההסתייגות שנתקבלו? כן. תודה רבה.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, כולל ההסתייגויות, בקריאה שלישית. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה),

אפשר לעלות ולברך, אדוני היושב-ראש? אנחנו באמצע הצבעה, חבר הכנסת נסים זאב. אתה לא יכול להפריע לי באמצע הצבעה, אני עלול להתבלבל. 56 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהחוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, ביוזמת חברת הכנסת דליה איציק, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמין את יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה לבוא ולברך על הצלחת יוזמתה. בבקשה, גברתי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר,

מלאכה נקראת על שם גומרה, אבל אני רוצה להגיד לך מילת תודה. אני בעיקר רוצה להגיד מילת תודה לבנות שלך. בכל פעם שאני באה אליך ואני מציעה משהו שמדבר על שוויון נשים, אתה אומר לי: יש לי בנות בבית, הן תהרוגנה אותי. ואתה רואה, זה עוזר כנראה, אז אני מציעה הרבה בנות בבית, זה בכלל טוב. תודה רבה לך על האיך ועל המה. אני רוצה להודות ליושבת-ראש הוועדה, שלקחה את זה בשיא הרצינות. אני חושבת שזה אחד מהחוקים המהירים ביותר שעברו כאן, שברנו שיא. אני רוצה לומר תודה ליושב-ראש הנהלת הקואליציה, שנורא קשה לי להסתכסך אתו, וזה נורא מרגיז אותי, על העבודה ההגונה. ואני מודה לכל חברי שתמכו בהצעה הזאת, ומהיום והלאה כבר לא נגיד "אין נשים"; יש נשים,

תודה רבה. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, ואנחנו מצווים להצהיר הצהרת אמונים, שכן אני מתכבד להודיע לכנסת שעל-פי סעיף 43(א) לחוק-יסוד: הכנסת, עם פטירתו של חברנו, חבר הכנסת והשר לשעבר זאב בוים, זיכרונו לברכה, יבוא במקומו מר דורון אביטל, ייבדל לחיים ארוכים וטובים,

בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, אני מזמין את דורון אביטל לעלות לדוכן. בבקשה, אדוני. אני מקדם אותך בברכה. אדוני חבר הכנסת אביטל, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה רק תשיב אחרי שאסיים "מתחייב אני", ולאחר מכן ניתן לך כמובן את הזכות לדבר. וזה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה שליחותי בכנסת".

אני מברך אותך. בבקשה. לפני שאומר את דברי, רוצה אני במעמד זה ראשית להביע את מלוא תנחומי למשפחתו של זאב בוים. אני, דורון אביטל, בנם של אדמונד וצביה אביטל, מקבל עלי בהתרגשות רבה את התפקיד של חבר בכנסת ישראל.

שומעים? תשתדל לכוון מעתה והלאה למיקרופון. אני מאמין בחזון של מדינת ישראל, ברוח חוזיה ומקימיה של המדינה וברוח מגילת העצמאות. בכוחו של אותו חזון כתבה מדינת ישראל פרק מפואר מראשיתה, אלא שאתגר השעה והזמן מחייב את כולנו לחשוב מחדש על סוגיות היסוד של מדינתנו.

חשוב שלא נתחמק מאיתור השאלות והסוגיות הנוקשות על דלתנו ולא נפחד לנקוט עמדה אמיצה באותם נושאים מהותיים, שבלעדיהם אין משמעות אמת לקיומנו כאן, לא כיחידים ולא כחברה.

בזמן הקצר העומד פה לרשותי, להעלות הבחנה אחת מרכזית, הרי זו ההבחנה החשובה שבין פיקדון לבעלות. אינני מאמין בבעלות נוטריונית,

המעניקה לכאורה זכויות יתר לבעלי השטר או השטרות, אלא בפיקדון, או בהעברת מקל היסטורית, שממנה ייגזרו רק מושגי אחריות וחובה, כאלו המעמידים אותנו כל פעם מחדש במבחן השאלה: האם ראויים אנו לפיקדון שהונח בידינו? כך מבחנו של כל דור, וכך מבחנם של בני דורי שכבר נמצאים או נעים כעת לקראת עמדות מפתח בחברה ובמדינה. אין לי גם ספק שאנו עומדים בפתחו של פרק חדש בהיסטוריה של מדינתנו, וזאת אל מול תמורות היסטוריות גלובליות אדירות המתרחשות סביבנו, פרק שיחייב אותנו למחשבה ולפעולה חדשה. נשכיל לתרגם באופן ראוי את הישגי העבר המפואר של מדינתנו, פרי הכשרון ואומץ הלב של גיבורי הפרקים הקודמים. גם נאזין בקשב רב לטעויות ולכאבי העבר, ונהיה ראויים לפיקדון שניתן לנו. אך אם נפחית בערך פועלם של גיבורי העבר, נאדיר ביהירות גסה את פועלנו אנו, נאטום אוזנינו לשינויים המתרחשים סביבנו, נמחזר את תשובות העבר, לא נהיה אז ראויים לפיקדון שהופקד בידינו ולהקרבה של כותבי הפרקים הקודמים של מדינתנו. נידרש פה גם לאומץ לב ונדיבות כמו זו שהפגנו בשדות המלחמה, גם במימוש משאת הנפש שלנו ליחסים של שלום וקרבה עם שכנינו, קרובים כרחוקים, כמו גם ביחסינו עם בעלי בריתנו וידידינו הרחוקים. אני יודע שעבורי זו כניסה לשדה מערכה חדש. אני מתכוון ללמוד אותו היטב, ולנסות לתרום מניסיוני ועל-פי מיטב שיקול דעתי ליצירה של תרבות פוליטית חדשה ואפקטיבית, שאינה טכנית בלבד, אלא מנסה לעצב מפגש בין נבחרי ציבור וכלל הציבור באופן שהוא ישיר ובלתי אמצעי, ובעיקר נתמך ומאמין בתבונתו של הציבור הרחב בחיפוש הדרך קדימה.

תודה רבה לאדוני, ואני מברך אותו בשליחות טובה,

לעתים, מהנה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מבקשת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת לוח תיקונים להצעת חוק הטיס, התשע"א 2011, צמוד להצעת החוק שהונחה אתמול.

אנו עוברים להמשך סדר-היום, ועל שולחן הכנסת היום, הואיל וזה קריאה ראשונה, הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. רשימת הדוברים סגורה. אני מזמין את שר המשפטים לבוא ולנמק את ההצעה, ולבקש מהכנסת לאשרה בקריאה ראשונה. לאחר מכן נתחיל בדיון. אחרון הנרשמים, אריה אלדד. אם הגעת בדיוק, אחרון הדוברים יהיה אופיר אקוניס. אין יותר. הרשימה סגורה. אתה רשום, חבר הכנסת הורוביץ. רבותי, עם כל הכבוד, ואנחנו מברכים את חבר הכנסת דורון, יחד עם זה אנחנו חייבים להמשיך בסדר-יומנו.

סליחה, את חבר הכנסת אביטל, יש לנו דורון ויש לנו אביטל,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, בראשית דברים אני רוצה לברך את ד"ר דורון שלום אביטל עם מינויו לחבר הכנסת מטעם סיעת קדימה, זה הצהרת האמונים שלו היום. אני אומר את זה עם כל הכאב והצער על פטירתו של ידיד אישי שלי,

חבר הכנסת זאב בוים, זיכרונו לברכה, שכולנו נרגיש בחסרונו, ומצטרפים כולם לניחומים לאמו, שתחיה, לרעייתו ולכל בני ביתו. ד"ר דורון אביטל סיים את תפקידו בצה"ל בתפקיד בכיר ביותר, וכולנו חייבים להצדיע בפניו על כך, מפקד סיירת מטכ"ל. אני חושב שבזה שאומרים את הדבר הזה, זה ברכה בפני עצמה. אם אדם שעלה במעלות השירות הצבאי, בכל היחידות שבהן הוא שירת, חיל הים, צנחנים, והגיע לתפקיד הבכיר הזה, ומכאן הוא בא לכנסת, אנחנו כולנו נוכל להיעזר בניסיונו הרב ובידע שלו בתחומים שבהם הוא עסק. הוא נשא בתפקידים בכירים בצה"ל בשרשרת יחידות קרביות, ותכנן ופיקד בעיקר על, ואני כאן רוצה להזכיר את זה, מבצע שבו חטפה סיירת מטכ"ל את מוסטפא דיראני. כל הכבוד לך, ד"ר אביטל, ואני בכוונה גם מדגיש את העניין של ד"ר, על הידע שלך בתחום האקדמי, צירוף של הדברים האלה יתרום רבות לכנסת, ואנחנו כולנו מאחלים להצלחתך בתפקידך כחבר הכנסת.

אדוני הנכבד, אני אעבור לנושא בעייתי ביותר במדינת ישראל, הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א 2011, היא הצעת חוק חיונית ביותר למדינת ישראל. בשנים האחרונות ניצבת מדינת ישראל בפני עלייה ניכרת בהיקף ההסתננות מגבול מצרים. מראשיתו של גל ההסתננות, לפני כחמש שנים, ועד היום נתפסו כ-34,000 מסתננים. בשנת 2010, השנה שעברה, לבדה, נתפסו כ-14,000 מסתננים, ומראשית השנה הזאת, 2011, ועד השבוע שעבר, נתפסו 1,373 מסתננים. המסתננים מגיעים ממדינות שונות, ובכללן גם ממדינות העוינות את מדינת ישראל. כיום מושמים המסתננים במשמורת, אך הם משוחררים ממנה לאחר זמן קצר יחסית, וזאת משום שהטיפול בהם נעשה לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952, אשר אינו מאפשר,

החזקה של אדם במשמורת למשך יותר מ-60 ימים. מצב דברים זה יוצר, הלכה למעשה, תמריץ להמשך גל ההסתננות ולהתגברותו. לכתחילה נכון היה להחיל על המסתננים את החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד 1954, אלא שמדובר בחוק ישן, המותנה בקיומה של הכרזה על שעת-חירום במדינה ואיננו כולל מנגנוני בקרה על המשמורת ועל הגירוש כמקובל בחקיקה היום, ולא היה אפשר לעשות שימוש בחוק זה. חברי הכנסת הנכבדים, הצעת החוק שלפניכם, המוגשת על-ידי הממשלה, נועדה לתקן ולעדכן את החוק משנת 1954, לבטל זיקתו להכרזה על שעת-חירום, לאפשר החזקה של מסתננים במשמורת תקופה ארוכה יותר מזו הקבועה בחוק הכניסה לישראל ולהוסיף לחוק למניעת הסתננות מנגנונים הנחוצים לקיום ביקורת שיפוטית על ביצוע צו גירוש ועל החזקת מסתננים במשמורת עד לגירושם, תוך קביעת האיזונים הנדרשים בין זכויות האדם של המסתננים לבין האינטרס הציבורי שבהתמודדות עם תופעת ההסתננות, ובהתחשב בממדי התופעה ובפסיקת ערכאות משפטיות שונות בנושא. תיקונים אלה, בעיקר בסעיפים 3, 4, 5, ו-7 להצעה, מוצעים כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, שבמהלכן תיבחן השפעתו של ההסדר המוצע על תופעת ההסתננות. כמו כן מוצעים תיקונים נוספים בחוק למניעת הסתננות, המוצעים כתיקונים של קבע. לפי המוצע, תבוטלנה ההוראות שבחוק משנת 1954 בכל הקשור לבתי-הדין למניעת הסתננות, שממילא אינם קיימים, והמסתננים יטופלו במישור הפלילי בבתי-המשפט הרגילים. במישור המינהלי יטופלו המסתננים בבתי-דין לביקורת משמורת של מסתננים, שימונו מקרב בתי-הדין לביקורת משמורת, הפועלים מכוח חוק הכניסה לישראל, והערעור על החלטות של בית-הדין יהיה בסמכות בית-המשפט לעניינים מינהליים, כפי שנהוג לגבי החלטות של בתי-הדין לביקורת משמורת לפי חוק הכניסה לישראל. חברי הכנסת הנכבדים, ברצוני לציין כי לאחרונה אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20) (בית-דין לזרים), התשע"א 2010, שבה מוצעת הקמת בית-דין לזרים, שיקיים ביקורת שיפוטית בענייני הכניסה לישראל והיציאה ממנה ובענייני אזרחות. בהמשך הליכי החקיקה, ולאחר שיוקם בית-הדין לזרים, תישקל הסמכת בית-דין זה לקיים ביקורת שיפוטית גם על החלטה של שר הביטחון או עובד המדינה שהוסמך לכך בעניין מתן צו גירוש וביצועו לפי חוק זה. יש לציין כי מסתנן הוא אדם הנכנס לישראל, ביודעין, שלא דרך תחנת גבול, וכניסתו לארץ היתה מלכתחילה בלתי חוקית, וזאת בשונה ממעמד של שוהה שלא כדין, שבמרבית המקרים נכנס לישראל באשרה תקפה כתייר או למטרות עבודה, ובהמשך הפך לשוהה שלא כדין.

תנאי ההחזקה במשמורת יהיו בהתאם להוראות סעיף 13ח לחוק הכניסה לישראל, כך שההחזקה תהיה בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו של המוחזק. בהקשר זה אני מבקש לציין שככלל לא תוחזקנה במשמורת לפי החוק המוצע הקבוצות הבאות, והדבר חשוב ביותר: 1. מי שבשל גילם או מצב בריאותם, החזקתם במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותם, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק, 2. מי שקיימים טעמים, מה שייך גילם, כבוד השר? מה שייך גילם לבריאותם? מפאת גילם? גילם, או מצב בריאותם, החזקתם במשמורת, זאת אומרת, גילם, זה דבר מוחלט, לא צריך בריאות. לא, הגיל או, האם זה קומולטיבי? האם זה גם גילם וגם מצב בריאותם? אחד מהם. אה, אחד מהם.

כשאתה אומר גילם ומצב בריאותם, יש מחשבה כאילו, ההחזקה במשמורת תגרום למצב, גיל זה תנאי מספיק כדי לא, תגרום נזק לבריאותם, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק. 2. מי שקיימים טעמים הומניטריים מיוחדים אחרים המצדיקים שחרורם בערובה, לרבות אם עקב החזקתם במשמורת יישאר קטין בלא השגחה, 3. קטינים לא מלווים, 4. מי ששחרורם בערובה יכול לסייע בהליכי גירושם, 5. מי שחלפו שלושה חודשים מהמועד שבו הגיש בקשה לקבל אשרה ורשיון לישיבה בישראל, וטרם החל הטיפול בבקשתו, 6. מי שחלפו תשעה חודשים מהמועד שבו הגיש בקשה כאמור, וטרם ניתנה החלטה בבקשה. חברי הכנסת הנכבדים, ברצוני להסביר את ההוראות בנוגע לשתי הקבוצות האחרונות. הוראות אלה נועדו להבטיח כי אם הגיש המסתנן בקשה לאשרה ורשיון לישיבה בישראל, למשל, בנימוק שהוא פליט, הטיפול בבקשתו לא יעוכב. אם מסתנן יקבל רשיון ישיבה בישראל, יבוטל צו הגירוש לגביו. יש להדגיש כי הוראות התיקון המוצע עולות בקנה אחד עם מחויבותה של מדינת ישראל לפי האמנות הבין-לאומיות. לסיכום, הצעת החוק שלפניכם, חברי הכנסת, נותנת מענה מאוזן ונכון לבעיה לא פשוטה שאתה מתמודדת מדינת ישראל בשנים האחרונות, וזאת תוך שהובאו בחשבון כל השיקולים הרלוונטיים. לפיכך אנחנו מבקשים מחברי הכנסת הנכבדים לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה, ולהעבירה לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין לעלות ראשון מן הדוברים, שכן השניים שהיו רשומים לפניו אינם נמצאים כאן באולם. אני לא קורא בשמם כדי שלא לשלול את זכותם לדבר לאחר מכן. וכך הייתי נותן לך גם לדבר, כי אתה הולך להפגנה שאנחנו התחייבנו לגביה מבחינת המחלוקות. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי השרים, החוק שהובא היום לכנסת הוא חוק רע, אני כבר מודיע, הואיל והחוק הוא באמת שנוי בחלוקת, כל דובר יקבל חמש דקות אבל לא יותר. בבקשה. תודה רבה.

החוק שמובא היום בפני הכנסת, עמיתי חברי הכנסת, הוא חוק רע, הוא חוק מסוכן, כולנו צריכים להתנגד לו. צר לי שהממשלה נחפזה להביא את החוק הזה לקריאה ראשונה בסוף המושב, ביום שבו חלק מחברי הכנסת לא יכולים להימצא. זה לא דבר נכון, לא נהגה הממשלה נכון בנושא הזה. ממילא אנחנו מדברים פה בקריאה ראשונה ואת הקריאה הראשונה הזו ניתן היה גם לקיים אחרי פגרת הפסח. עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו באה אלינו אחרי שבחודש יולי 2010 הממשלה נאלצה למשוך את הצעת החוק הקודמת למניעת הסתננות בשל הביקורת הציבורית החריפה והנוקבת שהועלתה כלפי אותה הצעה בעייתית. אני רוצה להזכיר לכם: התגייסות ציבורית רחבה, אנשי אקדמיה, אנשי מצפון, ניצולי שואה, שפנו אל הכנסת במחאה נגד אותו חוק למניעת הסתננות. אבל אותה הצעה שהכנסת לא המשיכה את הליך החקיקה שלה מכיוון שהממשלה נסוגה ממנה התכסתה בנימוקים ביטחוניים. לעומת זאת, בהצעה הנוכחית הממשלה כבר לא מסתתרת מאחורי נימוקים ביטחוניים אלא חושפת את התכליות האמיתיות: הרתעה של אותם אנשים מבקשי מקלט שנכנסים לישראל בשנים האחרונות מלבוא לארץ, וזאת באמצעות מעצר ממושך של מבקשי המקלט והפליטים שכבר מצויים בישראל והתגברות על הוראות חוק הכניסה לישראל מ-1952, שמחייבות לשחרר ממעצר את מי שאי-אפשר לגרשו מהארץ. על-פי ההצעה הזאת, מבקשי מקלט וילדיהם שייכנסו לישראל דרך גבול מצרים יוכלו להיעצר,

עמיתי חברי הכנסת, לתקופה של שלוש שנים. שלוש שנים בלי משפט, בכלא, שלוש שנים, במקום 60 יום, כפי שקובע חוק הכניסה לישראל. שלוש שנים אפשר להיות בכלא גם במצבים שבהם אין כוונה ואין אפשרות בכלל לגרש את אותו אדם מישראל. בניגוד לעצורים לפי חוק הכניסה לישראל, שזכאים לבוא לפני דיין שיבחן את מעצרם בתוך 96 שעות, ביקורת על מעצרם של מבקשי המקלט תיעשה רק לאחר 14 ימים. ביקורת תקופתית על המעצר לא תתקיים מדי חודש, כפי שקובע חוק הכניסה לישראל, אלא מדי חודשיים. עוד קובעת הצעת החוק, וגם זו קביעה דרקונית ומסוכנת, כי אם מבקש המקלט מגיע לישראל ממקום שבו לפי חוות דעתם של גורמי הביטחון מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון ישראל, למשל סודן, אני עוצר את השעון, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, באמת כאזרח. בכל זאת, מדינת ישראל, כמו מדינות רבות בעולם החופשי, עומדת בפני, אירופה כולה מנסה, בסוכרייה, תהליך ברצלונה, בכוח, למנוע כניסה. כל אחד מגן על עצמו. הרי כל אדם שהוא מסתנן לישראל ידע מהיום והלאה שחוק זה,

החוק אכן יתקבל לאחר שיעבור את כל הקריאות, הוא יודע מראש שאם הוא נכנס כמסתנן הוא עלול למצוא את עצמו במצב,

מזהירים אותו מראש. השאלה אם זה יכול לחול על אנשים שנמצאים כרגע או לא נמצאים כרגע, היא שאלה בהחלט שיצטרכו לתת עליה את הדעת. אבל פה אתה מזהיר ואומר: דעו לכם, כל מי שיסתנן, והיטבת לומר בהתחלה: יש כאלה שגם אם תשים אותם 300 שנה בבית-סוהר, אי-אפשר לגרש אותם. אין להם לאן ללכת, והחוק הבין-לאומי קובע לגבי עניין זה. אתה לא יכול לגרש מישהו שאין לך לאן לגרש אותו. אבל אני שואל אותך, האם אנחנו כחברה דמוקרטית אני מדבר עכשיו בלי להסתכל ימינה ושמאלה, לא מצווים לשמור על עצמנו כדי שנוכל לקיים את מדינתנו? כי הרי יש מצב שבו באים אנשים ואומרים: אפשר להסתנן לישראל, שם אפשר לעשות כל דבר העולה על הדעת.

זאת לא הדרך. לא הדרך. לא הדרך לגבי אלה שנמצאים היום. גם לאלה שבאים. השאלה אם ידעו שלא באים. עצרתי את השעון,

רק פשוט רציתי, כדי שאנשים יבינו על מה הזעקה. אדוני היושב-ראש, ההערה שלך היא במקום. זכותה של מדינת ישראל לסגור גבולות וזכותה גם לנקוט צעדים. אחרי שתגמור לענות לי, אני אפריע. הטענה שלי ושלנו,

של חברי, חלק מחברי הכנסת הצטרפו, הם נמצאים ממילא באותה עמדה, היא שאנחנו פה שוברים את כל הקווים האדומים בצורה דרמטית, במנגנונים דרמטיים, קיצוניים, מסוכנים ולא סלקטיביים. למשל, כאשר מגיע אותו פליט מחבל דארפור, אדוני היושב-ראש, ושם יש פעולות ביטחוניות, זה אזור לא רגוע מבחינתה של ישראל, כאשר מגיע פליט מדארפור, לא יהיה אפשר בשום מצב לשחרר את מבקש המקלט ממעצר כי הוא הגיע מחבל דארפור, זו הסיבה היחידה. אפילו אם יש נסיבות, שימו לב איזה ניסוח דרקוני מסוכן, אפילו אם יש נסיבות הומניטריות שמצדיקות את השחרור, אפילו אם אין שום עדות לכך שמבקש המקלט בעצמו היה מעורב אי-פעם בפעילות ביטחונית כלשהי. גם במצבים כאלה אי-אפשר לשחרר את העצור ממעצר, את מבקש המקלט ממעצר, והוא צריך לשהות במעצר כזה שלוש שנים. זה מתקבל על הדעת? זה הגיוני? עם זה אפשר לבוא לקהילה הבין-לאומית ולהמשיך ולומר שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית? אוקיי, התחלתי להפעיל את השעון. כן. כבוד השר, כבוד השר, אחרי זה תקיימו דיון. אני רוצה לדבר על קטינים. אני רוצה לדבר על קטינים. הצעת החוק הזאת לא כוללת מנגנונים מיוחדים שמתאימים לקטינים הנלווים להוריהם. הצעת החוק הזאת לא קובעת את עקרון הילד הנלווה להוריו כעילת שחרור. הצעת החוק הזאת לא מחייבת מעורבות של גורמי רווחה בהליך המעצר של ילדים. הצעת החוק הזאת מפקירה את הילדים לשרירותיות הוראות המעצר הדרקוניות של הצעת החוק. עמיתי חברי הכנסת, זה תיקון לחוק למניעת הסתננות מ-1954, אבל החוק למניעת הסתננות מ-1954 כולו תלוי בהתקיימותו של מצב חירום. לקחו את ההוראות הדרקוניות של 1954 שנועדו למצב חירום ומעתיקים אותן היום לחוק קבוע במדינת ישראל. אני שואל את עצמי: זהו? נידונו פה לעולם למצב חירום של פגיעה ושלילה מוחלטת של זכויות אדם? עמיתי חברי הכנסת, רוב האנשים שייתפסו ברשתו של החוק הזה הם מבקשי מקלט מסודן או מאריתריאה, מדינות שאליהן אי-אפשר לגרש. מדינת ישראל מודה בכך, אי-אפשר לגרש. מה צריך לעשות, בקצרה? 1. צריך פתרון נקודתי ומאבחן. צריך להבחין בין מסתננים לבין פליטים, בין מבקשי מקלט לבין מהגרי עבודה. צריך לקבוע אופן טיפול שונה בכל אחת מהקבוצות האלה. צריך להימנע מהטלת עונשי מאסר כבדים ומעצר מינהלי, שאין לו שום תוחלת, של אנשים ללא שום הבחנה. צריך להגן על קטינים. צריך לעמוד במחויבויות הבין-לאומיות, אני מסיים, של מדינת ישראל על-פי האמנה בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951. עמיתי חברי הכנסת,

הורינו, הורי-הורינו, היינו פליטים במאה ה-20. באנו בטענות קשות, ובצדק, למי שהתנהג באכזריות ובברוטליות אלינו כפליטים. מה שהיה שנוא עלינו, אל נעשה לאחרים. זו החובה האנושית, זו החובה החוקית, זו החובה היהודית.

תודה לחבר הכנסת חנין. אני מזמין את חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אדוני היושב-ראש,

כדאי שבדיון הזה נדע כמה דברים ונבין את הנתונים.

אני לא יודע אם אתה יודע, או אם חברי הכנסת יודעים, שבחודשים האחרונים מספר המסתננים, כפי שמכנים אותם, ירד באופן דרמטי, והנתונים האלה נמסרו על-ידי צה"ל. שמעתי אותם במו-אוזני בוועדה לעובדים זרים, וכדאי שנדע את העניין. כך שכל ההיסטריה הזאת, שמהלכים עלינו אימים עם גל המסתננים שמציף את המדינה, יש פה הרבה רטוריקה והרבה ניצול לצרכים פוליטיים. דבר שני שכדאי שנדע בדיון הזה, שרוב גורף של אותם אנשים שנמצאים בארץ במעמד בלתי חוקי, רוב גורף, יותר מ-90% 95%, הגיעו לארץ באופן חוקי, על ויזה, דרך נמל התעופה בן-גוריון, ואותם הביאה המדינה כדי שיעבדו כאן. ואותם מסתננים אפריקנים, או אלה שעברו דרך הגבול עם סיני, הם אחוז קטן ביותר באנשים ששוהים בארץ במעמד בלתי חוקי. ולגבי אותו מספר קטן, ואת זה אני אומר,

בתשובה על שאלותיך מה לעשות עם האנשים, איך מתמודדים עם המצב הזה, לו משרד הפנים היה מברר את מעמדם, היה בודק האם הם פליטים, האם הם לא פליטים, האם הם מהגרי עבודה,

היה מטפל בזה, היה עושה משהו עם העניין הזה, חלק גדול מהבעיה לא היה עומד כאן ולא היינו צריכים את החוקים המיותרים האלה.

לוקחים כאן בעיה, מציגים אותה בצורה עקומה לחלוטין ונותנים פתרון שהוא לא פתרון והוא לא דרך. עכשיו, אדוני, אנחנו עומדים לפני הפסח. היום הכנסת הזאת יוצאת לפגרה, ואני רוצה להקריא לך פסוק שאני גם מניח ששר המשפטים מכיר אותו.

לא, אבל אני רוצה להגיד לך את תחילת המשפט, ותחילת המשפט היא כזאת: וכי יגור אתך גר בארצכם, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם. ואהבת לו כמוך, אדוני שר המשפטים, כי גרים הייתם בארץ מצרים. לצערי, אתם לא נוהגים לפי הציווי הזה, אף שחלקכם אנשים מאמינים, שאמורים לקבל את הציוויים האלה שמופיעים בתורה, ואתם נוהגים באנשים שאתם לא מבררים את מעמדם ולא בודקים אם יש סיבה לטענות שלהם ומאיפה הם באים. כי עד היום, אם תשאלו את משרד הפנים, ואני שאלתי כמה מאותם מסתננים, שאתם קוראים להם "מסתננים", נבדקו, כמה מהם פליטים, כמה מהם לא פליטים, כמעט אף אחד לא נבדק, כמעט אף אחד לא טופל כפי שצריך. ואז מביאים את הצעת החוק הזאת, ומה היא קובעת?

מאסר בתנאים לא פשוטים למשך שנים של כל בן-אדם שנכנס, בין שהוא מוצדק, בין שהוא לא מוצדק. הרי אתם לא בודקים, אתם פשוט אוסרים אותו. זה דבר, אדוני היושב-ראש, שהוא מנוגד לנורמות הבסיסיות ביותר, והוא גם לא יחזיק מעמד. הוא לא יחזיק מעמד. ושוב, אני רוצה להדגיש, אדוני, שלא כדאי להאמין ולא כדאי לקבל כפשוטן את כל ההצהרות האלה, שמהלכים אימים עם הגל של המיליונים שרוצה להיכנס. המציאות איננה כזאת, איננה כזאת. אני מניח שאתה יודע, וגם אחרים יודעים, מי ולאיזה צורך פוליטי מציגים את הדברים בצורה הזאת.

ואני חושב שהדברים מאוד מאוד ברורים. לצערי, גם הדיון הזה כשלעצמו כאן עכשיו הוא לא דיון ראוי. אנחנו יוצאים הערב לפגרה. זו הצעת חוק מאוד שנויה במחלוקת, זו הצעת חוק שכבר הממשלה ניסתה להגיש ונסוגה ממנה. יהיה הרבה זמן לדון בה עכשיו. סליחה?

אני, עם כל הכבוד, אני לא פה יחיד במדינה.

אתה טוען שאין הבדל בין פליט,

לא, לא ככה, אדוני. זה לא דרך, זה לא דרך לעשות דברים כאלה. אתה צודק. לא, לא,

נא לא להפריע לחבר הכנסת הורוביץ. אני חושב שזה לא דרך, במיוחד כשמדובר בדברים מאוד שנויים במחלוקת. בסיבוב הקודם הממשלה התכסתה באיזו כסות ביטחונית, אבל בדברי ההסבר כאן, ואני קראתי את זה, הממשלה לא מסתתרת, וחושפת את התכליות האמיתיות של הצעת החוק הזאת. התכלית היא מעצר, אדוני היושב-ראש, מעצר ממושך, מעצר ממושך של אנשים. מכניסים את כולם לסל אחד, לא בודקים, פשוט עוצרים, בין שאלה מבוגרים ובין שאלה קטינים. המצב הזה הוא באמת בלתי אפשרי. הוא מנוגד לאמנות הבין-לאומיות, הוא מנוגד לחוק הישראלי. אני אומר לך,

שהדברים האלה ישתנו, כי הצעת חוק כזאת לא יכולה לעבור במדינה,

אני לא אומר מדינה דמוקרטית, אני אומר מדינה יהודית ודמוקרטית. הצעת חוק כזאת לא יכולה לעבור במדינה יהודית ודמוקרטית.

אני יודע שיש בעיה, אני יודע שיש מצוקה, יש בהחלט צורך להתמודד, אבל לא בצורה הזאת. זו לא התמודדות נכונה. מעצר סיטוני של אנשים למשך שנים בכלא ישראלי הוא לא דרך להתמודד עם בעיות. חבל לי שזה מגיע בצורה הזאת. אנחנו עוד נדבר על זה, כמובן, בוועדה, אבל אני אומר לכם, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, ממש כמו בסיבובים הקודמים, בגלל כל הבעייתיות, ואני לא עומד כאן על כל הנקודות ויש כאן נקודות בעייתיות ביותר, לא תעמוד. לא תעמוד במבחן משפטי, לא תעמוד במבחן חוקתי,

זה פחות מעניין אותי. הצעת החוק הזאת גם לא תעמוד במבחן מוסרי, וזה מה שאנחנו צריכים להגיד כאן היום. היא הצעת חוק בלתי מוסרית, בלתי יהודית ובלתי ישראלית.

נתתי לך מעבר לחמש דקות כמה שניות, אבל ברגע שהתחלת לחזור על עצמך, חבר הכנסת בן-ארי,

שמי שאני מקריא את שמו ולא יימצא, לא יוכל לדבר, אבל כמובן שלא הקראתי עוד את שמו של איש. חברת הכנסת גילאון, אה, גלאון, את נמצאת. גילאון. למה אני אמרתי גלאון? גילאון. אנחנו כבר, רק בפתח נשארנו. עכשיו נחזור לחיריק. בבקשה, אחריו, חברת הכנסת גילאון.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ישנו משפט שאני לא זוכר במדויק מי מהפרשנים הראשונים אומר אותו, אם זה היה אבן עזרא או הרמב"ן. הוא אומר: "ברחמנות הטיפשים יאבד כל משפט". אנחנו יכולים להיות מאוד רחמנים. אתמול הייתי בוועדה לזכויות הילד וראיתי את הסרט הנפלא שזכה באוסקר, הסרט שמתאר את קליטתם הנהדרת, קליטתם אפשר לומר, היוצאת מן הכלל, הנדירה, המפליאה, איזה מלים שאתם רוצים, של בליל של עמים. אמרתי למנהלת בית-הספר: אני מצדיע לך. להפוך את ההטרוגניות הזאת לאיזה סוג של משהו הומוגני ולנסות להביא לזה דברים, ולתת מתנה אופניים בחינם, ויבוא סגן המפקח המחוזי במשרד החינוך להתמוגג ולהיות מדושן עונג. היא אמרה: אנחנו נותנים להם יותר מאחרים, אנחנו נותנים פה עוד כיתות מב"ר ועוד כיתות אתג"ר, וכולם מתמוגגים מנחת. והם אמרו: זה תשדיר שירות שלנו בעולם. אמרתי: נכון, מצוין, אנחנו ניראה טוב, אנחנו ניראה מצוין. תראו את הסרטים האלה באפריקה, בסין, ביפן, בפיליפינים, תראו את הסרט הזה בדארפור, בסומליה, באריתריאה. איזו מדינה זו מדינת ישראל. אלפי דולרים כדאי להלוות כדי לסכן את החיים ולהגיע לשם, כי בארץ הזאת יש מנהלת בית-ספר מדהימה, מוכשרת. והמדינה נותנת. וסגן המפקח המחוזי ייתן עוד כיתות מב"ר ועוד כיתות אתג"ר. רציתי לשאול אותו, אני יודע שהשמיכה קצרה, כמי שריכז מקצועות כאלה בבית-הספר אני יודע כמה היינו צריכים להילחם בשביל כיתות אתג"ר. הילדים שלנו, הם לא כל כך חשובים, הילדים שלנו. ושם יש נדיבות. ואז יבואו לפה לא 800 ילדים של בית-ספר "ביאליק-רוגוזין", אלא אולי 8,000 ואולי 80,000 ואולי 800,000. מתי נתעורר? איפה יהיה המעצור? היכן אנחנו נחסום את השיטפון הזה? על זה אמר החכם פסוק: מברך רעהו בקול גדול, רעה תיחשב לו. על הסרט הזה. מה זה "מברך רעהו בקול גדול"? אני בן-אדם דל אמצעים. הלכתי לאיזה אדם, והוא כלכל אותי ונתן לי מזון ונתן לי כל טוב, ואני הולך אחר כך לכל חברי הדלים והרשים,

הגביר ההוא,

מי שמתארח אצלו מקבל ככה וככה וכל טוב. ואז רעה תיחשב לו, אתה גורם לבן-אדם הזה שבתוך זמן קצר הוא יצטרך לא להשיב ריקם, אלא להפוך להיות איש רע. לכן השאלה היא, ופה הייתי שואל את חבר הכנסת ניצן הורוביץ, שאני שמח שהוא מצטט מן הפסוקים: גם אם נאמר שהגר שדיברת עליו איננו גר צדק, כמו שאומרים כל הפרשנים, כמו שאומר אונקלוס,

וכמו שאומרים אחרים, גם אם נאמר כך, איפה יהיה הגבול של הגרים האלה? מתי נהפוך אנחנו למדינת עולם שלישי? ישנם, אדוני היושב-ראש, כללים בהלכה: אדם נדיב, אסור לו לפזר ממונו יותר מחומש. 20% אתה יכול לתת מממונך, יותר מזה אסור לך.

אני רוצה לתת. אני נדיב, אני רוצה לתת, חומש אז כן אפשר לתת? ידידי היקר, אני אומר את הכלל, ואנחנו נלמד מן הכלל על המציאות שלנו היום. חומש הוא בעניין של ממון. בעניין של מה שקורה כאן,

עברנו מזמן את החומש. והוא צודק, על אלה שנמצאים כאן בוויזות אנחנו נמצאים כאן כבר מזמן מעבר לחומש מבחינת היכולת שלנו,

וכשאנחנו מדברים על לקבל את הפלאשמורה אנחנו יושבים שבעה נקיים, וכאן בשבוע נכנסים 800 מסתננים בלתי חוקיים שקורא להם פה מישהו "מבקשי מקלט". מה זה "מבקשי מקלט"? מבקשי איכות חיים. אז יש לנו מאות מיליונים של אנשים כאלה בעולם. הזמן שלי קצר מלהאריך. אני בזמן האחרון עוסק ברעה שבאה לתושבי השכונות שחייהם הפכו לגיהינום. אני פוגש בן-אדם ערירי, והוא אומר: אני מפחד לחזור אלי הביתה, הם מאיימים עלי, הם פוגעים בי, הם אומרים לי קריאות אנטישמיות, הם מכים אותי, אני הולך למשטרה ואף אחד לא עונה לי. זאת המציאות. אנחנו יכולים להתעלם מן המציאות הזאת? ובאה הממשלה עם משהו מאוחר מדי ומועט מדי. מה זה ההצטקצקות הזאת? הם לא חייבים לשבת בכלא. אם הם מבקשי מקלט, שיישארו במצרים. למה הם עוברים את כל הדרך מאריתריאה, מסודן, מחוף-השנהב, דרך מצרים, עוברים את כל מצרים, את כל סיני, מסכנים את עצמם עם הבדואים שישחטו אותם, ומגיעים לכאן? הם מבקשי מקלט? הם מבקשים להטביע את הארץ הזאת. אנחנו רוצים שהמדינה היחידה שלנו תטבע? אם יש מבקשי מקלט אמיתיים, יש סדר. יפנו למשרד הפנים, נקבל את מי שהם מבקשי מקלט. היה כזה דבר. אני אסיים, אדוני, תודה רבה. אנחנו נקבל אותם, את מי שהם מבקשי מקלט, במידתיות, בחלוקה עם כל העולם כולו. אבל מה שיש כאן זו צביעות. לכן אני מציע שיפור של החוק. לא, משפט,

מקל וגזר: כלא, צינוק, פת-לחם, ו-2,000 דולר למי שיחזור לארצו באותו יום. המטוס, מקל וגזר. לא רוצים להחזיק אף אחד רבע יום בכלא. תודה רבה. חברת הכנסת זהבה גילאון, ואחריה, חבר הכנסת יואל חסון. מה יהיה?

באיזה עניין? הכיבוש, הכיבוש, מה עם הכיבוש? גלאון, אמרתי. לא, לא, חברת הכנסת גלאון. גברת גלאון היקרה. אני מודה לאדוני. אדוני, שלוש שנים במעצר ללא משפט, זה מה שמציעה ממשלת ישראל. שלוש שנים?

שהיינו עם למוד פליטות, העם היהודי עם למוד פליטות, איך בכלל הגענו למצב הזה שאנחנו מחוקקים חוקים שלא קשורים לפליטות, שלא קשורים למדיניות? חוקי התעללות. איך הפכנו לכנסת כזאת? איך הפכנו למדינה כזאת, שמסיתה נגד אנשים שמבקשים כאן מקלט, בין שהם מהגרי עבודה, בין שהם פליטים? איך אנחנו מפנימים את ההסתה הזאת, שמתייחסת לאנשים כאל איום דמוגרפי מצד אחד וכאל איום ביטחוני מצד שני? ואנחנו מציעים לשים אותם במתקני כליאה רחוק, בדרום, בקציעות,

בחצר האחורית של החברה הישראלית. אף אחד לא יזכור שהם קיימים, הם ייקברו שם. מי ידע שהם קיימים? ואני שומעת את שר המשפטים אומר שההצעה הזאת באה, אני מצטטת, "להגן על זכויות האדם של המסתננים", שיש כאן איזון נכון שבא להגן על זכויות האדם של המסתננים. שלוש שנים במעצר ללא משפט? אתם קולטים? תחשבו על זה, תחשבו עלינו, על השנים שאנחנו נרדפנו.

אדוני היושב-ראש, שאלת בצדק את חבר הכנסת דב חנין, פחות או יותר, האם מדינה לא צריכה להגן על עצמה. מדינה צריכה להגן על עצמה, ויש דרכים להגן על עצמה. לשים ילדים קטינים בכלא בכלל בלי ביקורת שיפוטית, זה נקרא שמדינה מגינה על עצמה? תראו את מדיניות הדלת המסתובבת של הממשלה: אלפי אנשים מגיעים לכאן, כי יש מי שגוזר קופונים,

אנשים נשארים בארץ, זאת ההסתננות הגדולה.

כל הגישה הזאת, לדבר על בני-אדם במושגים של מסתננים. אנשים מגיעים לארץ, אדוני היושב-ראש, הם לא יכולים להיות פליטים, אתה יודע למה? את יודעת, אבל אם אנחנו לא נאמר "מסתננים" אז אנחנו לא נוכל להתייחס ל"פליטים", ובעניין "פליטים" אנחנו צריכים להקפיד. כי אם היה כתוב "מסתננים ופליטים" היתה בעיה הרבה יותר חמורה. אני לא מפחית מהבעיה הזאת. אדוני, אני רוצה להשיב על זה. האנשים האלה לא יכולים להיקרא "פליטים", אתה יודע למה? האנשים האלה הם מבקשי מקלט. אתה יודע למה הם לא יכולים להיקרא "פליטים"? כי אין מי שבוחן את הבעיות שלהם, את הבקשות שלהם באופן פרטני. מתייחסים אליהם באופן קולקטיבי, כקבוצה. אין להם סיכוי לעזוב את הארץ. כדי שהם יוכלו, נניח, לטוס לשבדיה, לנורבגיה, למדינות באירופה שקולטות פליטים, הם לא יכולים להגיע לשם, כי לא בוחנים את הבקשה שלהם למעמד. ברגע שאתה לא נותן להם מעמד של פליט, אז הם גם לא יכולים לצאת, זה לא נכון.

במדינת ישראל. אם זה יעבור בקריאה ראשונה תדונו על זה בוועדה. בבקשה, גברתי. ברגע שלא בוחנים באופן פרטני כל בקשה ושמים אנשים בסיטונות בכלא ולא נותנים להם מעמד של פליט, הם גם לא יכולים לצאת מכאן. אז מה מציעה ממשלת ישראל? חוזרים לנוהל החזרה חמה, להחזיר אותם למצרים? זה מנוגד לכל האמנות הבין-לאומיות. אבל כבר לא אכפת לנו, אנחנו מצפצפים על הכול, כבר לא אכפת לנו מה יגידו עלינו בעולם.

בכל החוקים המזוויעים האלה, הופכים את מדינת ישראל למדינה משוקצת, מצורעת, ואחר כך אנחנו מקטרים למה עושים דה-לגיטימציה למדינת ישראל בעולם. אנחנו מביאים את זה על עצמנו.

שהיינו צריכים להיות הראשונים שזוכרים את לקחי מלחמת העולם השנייה, איך נרדפנו, איך ביקשנו מעמד ומקלט, הפכנו להיות מדינה, את לא מתביישת להשוות לא,

זה לא יהודי, חבר הכנסת אקוניס. להשוות את זה, להשוות למלחמת העולם, זה לא יהודי. מי שמבקש מקלט ונמצא במדינות שמתקיים בהן רצח עם, כמו בדארפור, כמו באריתריאה, ואנחנו סוגרים את הדלת או מבקשים להחזיר אותם למדינות שבהן הם צפויים לסכנה, אני חושבת שזה מבייש. אני חושבת שמסע ההסתה שמתנהל, גם מתוך הכנסת, כנגד אותם אנשים, מסע ההסתה הזה הוא לא לכבודנו. ההצעה הזאת, אדוני היושב-ראש, אני מצטרפת לשני חברי שאמרו שמוטב היה לה שלא היתה באה, אבל בטח לא היום, כשחלק מחברי הכנסת לא נמצאים כאן. זו הצעה דרקונית, שמכתימה את ספר החוקים הישראלי.

תודה רבה לחברת הכנסת גלאון. אני מזמין את חבר הכנסת יואל חסון, ולאחריו, את חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת חסון, אלא אם כן אדוני עסוק, אנחנו נעשה הפסקה עד שהוא יסיים. הרשימה סגורה, לא שאני לא רוצה שתדבר. רק אני מפחד שאם נפרוץ את הרשימה, מי ישורנו. יש לנו סדר-יום ארוך ביותר היום, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, המדינות המערביות המתקדמות בעולם יש להן מדיניות הגירה. במדינת ישראל אין מדיניות הגירה. נכון. וגם מה שאנחנו עושים היום בעיני זה עדיין טלאי על טלאי על טלאי. במדינת ישראל חייבת להיות מדיניות הגירה. מדינת ישראל הפכה להיות מהמדינות האטרקטיביות ביותר בעולם לכאלה שמחפשים לשפר את מעמדם הכלכלי. צריך גם להגיד את זה, צריך להודות בזה, אולי גם להיות גאים בזה במובן מסוים, אבל זו האמת, בוודאי בסביבה שאנחנו נמצאים בה. כאשר באים למדינה ולוקחים את העניין המוסרי, הערכי, זכויות אדם, ומחברים את זה לדבר הזה, אני חושב שעושים קצת פופוליזם לעניין. כן, קל מאוד להזדהות עם חולשה של אדם, עם אדם שבורח, עם אדם שמגורש, עם אדם שצריך לשפר את מעמדו הכלכלי, עם אדם שמזלו לא שפר עליו. קל מאוד להזדהות עם זה. וגם אני, כשראיתי השבוע, אדוני היושב-ראש, במסדרון, את חבורת הילדים של העובדים הזרים, ככה חלפו על פני, באמת הרגשתי משהו. ילדים חמודים, ילדים שמרגישים חלק, צריך לקבוע בחוק שילד שנולד בארץ אינו מסתנן.

אדוני היושב-ראש, צריך להחליט. צריך להחליט. ילד שנולד, הוא יודע איפה הוא נולד? בעניינים האלה צריך להחליט. אבל אני מנסה מאוד, ומבקש מחברי הכנסת,

זה העניין, מה תעשה עם ההורים באמת? אז צריך יהיה לדעת שמי שבא, מהיום, לארץ, כך יהיה. אבל מי שנולד, אתה מטיל עליו? אני חושב שצריך להגן. אני מקבל את רוב דבריו של חבר הכנסת יואל חסון, רק בכל זאת, ילדים שנולדו, תשמע, היתה בחירה בידיהם? אם היו נותנים להם לבחור, הם היו אומרים שהם רוצים להיוולד בקניה. הוא הולך עם ההורים שלו, מה. בסדר, ההורים שלו. אנחנו ההורים של כולם. אני לא מדבר, מכאן ולהבא, בסדר גמור. כדי גם למנוע מצבים כאלה, אני אצביע בעד, אבל צריך ללבן בקריאה שנייה ושלישית. צריך להסתכל בראייה הזאת, בראייה של אינטרסים לאומיים ושל מדינה, ולא בראייה רגשית. זה לא עניין רגשי. מדינת ישראל צריכה להגן על גבולותיה באופן עובדתי ולא באופן רגשי. שום מדינה בעולם היום, המדינות המתקדמות בעולם, לא רוצה ולא מאפשרת כניסה חופשית ולא מבוקרת לגבולותיה. אני מציע לאנשים, שאני מאוד מכבד, שדיברו קודם, שאני יודע שעניין זכויות האדם חזק מאוד אצלם, אני גם לא חושב שפחות ממני, אולי קצת בא לידי ביטוי קצת יותר מאצלי, אבל אני חושב שאת העניין הזה לא צריך לקחת לפינה הזאת של רק בבחינה של זכויות אדם וזכויותיו של פליט, מסתנן, או איך שתקראו לו. אגב, דיברנו על מעמדו של פליט ואם בכלל הוא פליט. אני חייב גם להגיד בעניין הזה, לציין את החלטת הממשלה על הקמת הגדר הדרומית, בגבול הדרומי שלנו. זו החלטה אמיצה, זו החלטה חשובה. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שהוועדה לענייני ביקורת המדינה, יחד עם הוועדה לענייני עובדים זרים, לקחה את הנושא הזה כנושא קבוע למעקב, לוודא שהממשלה מקיימת את לוחות הזמנים שהיא עצמה קבעה ועומדת בתוכניות שהיא עצמה הכינה. הוועדה תבקר בשבוע הבא בנקודת הגבול, תוודא שם אם תוכנית העבודה, הוצגה בפנינו, אדוני היושב-ראש, גם בישיבה סגורה, התוכנית המפורטת, לפרטי פרטים, של הממשלה. אנחנו מכירים אותה. הקמת הגדר בגבול הדרומי היא צורך לאומי, היא חובה והיא החלטת ממשלה שחייבת להתקיים, בדיוק כפי שהממשלה החליטה. ואני מתכוון לוודא שהדבר הזה אכן יקרה. אני ציינתי שהממשלה קיבלה החלטה חשובה. אתה יכול להקליט אותי, סוף-סוף יש לך משהו. טוב, חבר הכנסת אקוניס, אתה רשום כאחרון הדוברים. תוכל לסכם. לכן אנחנו נוודא שהממשלה אכן עושה את זה. אבל עד אז, חייבים להגדיר מדיניות הגירה ברורה של מדינת ישראל, שגם מתייחסת למציאות הקיימת היום וגם נותנת מענה למציאות שעלולים לעמוד בפניה בעתיד, ולהגדיר את זה אחת ולתמיד. התהליך הזה של החוק,

ואמרתי את זה קודם, שזה טלאי על טלאי על טלאי, זה פתח חשוב לאמירה מצד הכנסת ולהחלטות כנסת שיובילו למדיניות הגירה ברורה. העובדה שזה מגיע עכשיו לדיון במסגרת קריאה ראשונה, זה יגיע לוועדות הכנסת, בוועדות הכנסת הנושאים יעלו, יידונו, יובאו בחשבון, יהיו כל ההיבטים וכל הדעות, יובאו בפני הוועדה.

הכנסת חייבת להגיד אמירה, להצהיר אמירה,

להגדיר מדיניות הגירה למדינת ישראל, להגן על גבולותיה, כי בסוף המדינה הזאת היא מדינה שיש לנו צורך לשמור עליה כמדינה יהודית, דמוקרטית, וגם מדינה ששומרת על גבולותיה כמו כל מדינה מערבית אחרת בעולם. תודה רבה.

הודעה למזכירת הכנסת, ולאחריה יעלה נסים זאב, הפעם לא אחרון. רבותי, חבר הכנסת אלדד היה בין הרשומים לפני הסגירה. אחריך, כל אלה שנרשמו יהיו להם רק שלוש דקות, אבל לחבר הכנסת אלדד, יהיו חמש דקות. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 59), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

חבר הכנסת נסים זאב. ממלא-מקומי, וקנין, ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת ועוד כמה שעות, ממלא-מקום נשיא המדינה, ביקשתי מחבר הכנסת נסים זאב שיתחיל בדברים שהוא אומר תמיד בסוף, שהם עיקר הדברים, ואחר כך ימשיך בדברים האחרים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כמה צביעות יכולה להיות בכנסת הזאת? כולם פה מטיפים מוסר. מעניין, כשכולם חברו יחדיו להרוס את המדינה היהודית, הקטנה, שיש לעם ישראל, אחרי אלפיים שנות גלות, כולם מתגייסים, כולם נקבצו ובאו לך, וכולם מטיפים לנו מוסר, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים, אבל כולם שוכחים שעבדום ועינו אותם 400 שנה. את זה כולם שוכחים, מה בדיוק היה לנו במצרים, את השעבוד, את הגלות, את הרדיפה. אז עכשיו מה קורה, אדוני היושב-ראש? הבדואים עושים מיליוני דולרים כל חודש על כל ראש שהם מבריחים, וקוראים להם מסתננים,

אחרי 60 יום כבר יש להם מקומות עבודה. אילת כבר מוצפת באותם המסכנים שאתם מדברים עליהם, שהם עושים כל חודש 2,000 דולר. ואותם הבדואים, אדוני היושב-ראש, השבטים והמשפחות שם מאורגנים כמו מאפיה, יותר מארגוני הטרור שאנחנו מכירים. הם מבריחים אותם, ויש מחיר. תלוי לאיפה המסתנן רוצה להגיע, אותו מסכן שמדברים עליו. אם הוא מגיע לתל-אביב זה עולה 6,000 דולר, אם הוא רק עובר את הגדר זה 3,000 דולר, אם הוא מגיע עד המרכז של אילת זה 4,000 דולר. אתם יודעים איזה הפקרות הולכת פה במדינה שלנו? אז מה חבר הכנסת הנכבד דב חנין אומר? מה, זכותה של מדינת ישראל לסגור את הגבולות. תודה רבה על הרעיון. אם היו גבולות, לא הייתי צריך את ההצעה שלך. מה אני עושה כשאין גבולות? גם לנו אין כבר גבולות. אנחנו כבר לא יודעים שזכותה של המדינה היהודית, של מדינת ישראל, להגן על עצמה מהטירוף הזה. מה קורה באירופה? אתה יודע מה הולך באיטליה, מה הולך בצרפת? יש לך שם משמרות של אזרחים שמגרשים אותם באלות ובמקלות. מדינת ישראל היא היחידה שבאמת נוהגת גם עם אותם המסתננים בכפפות של משי. ותאמין לי, הם שמחים גם לבוא לבתי-הכלא שלנו, כי פה יש אוכל,

ופה יש כל התנאים שאולי אין להם שם. אז מה אתם רוצים? כל מסתנן כזה, אחרי 60 יום נותנים לו רשיון עבודה, ואז באופן אוטומטי הוא נהפך להיות תושב זמני, אחר כך תושב קבע. מה, איזו מדינה יהודית באמת אנחנו חפצים? אנחנו חפצים חיים או לא? אני רוצה להזכיר לכולם שאובמה, כשעלה לנשיאות, הוא הבטיח לסגור את הכלא בקובה. הוא אמר: הוא לא יכול לסבול שיש שם דבר לא דמוקרטי, מעצר מינהלי. הוא עשה את זה עד היום? הוא לא עשה את זה. למה? למה? מישהו חושב מדוע? כי הוא לא יכול לסגור את זה. כי הוא יודע שזה פוגע בביטחון המדינה שלו. ולמה הכלא הזה ממוקם בקובה? כדי לא לאפשר לאותם אנשים שקשה לעצור אותם ולהוכיח את העבירות המיוחסות להם, אבל מאידך גיסא, אם ישאירו אותם ויפקירו אותם ויכניסו אותם בכל זאת למדינת ארצות-הברית הם עלולים לפגוע בביטחון המדינה, ואי-אפשר גם לתת להם עורך-דין, וזו המטרה. לכן, אדוני היושב-ראש,

רוצה לומר, ובזה אני רוצה לסיים, שעד להקמת הגדר חייבים לעשות את הכול, בכל דרך אפשרית, ואני מאמין, הממשלה התחייבה בתוך שנתיים, ואנחנו שמענו את זה כבר בוועדת החוץ והביטחון, שעומדים ביעדים, ולא צריך את מבקר המדינה, אתה כל פעם עומד לנו פה כיושב-ראש ועדת ביקורת,

אנחנו נשמעים פה מאוימים על-ידך, חבר הכנסת יואל חסון. הממשלה אומרת, כן. וגם מבצעת. ואני אומר לך, אם תגיע לאילת, המהירות ולוח הזמנים של הביצוע, אני יכול לומר שיש שביעות-רצון בעניין הזה, אבל עד אז, בשנתיים הקרובות אנחנו חייבים להגן על עצמנו ולא להפקיר את מדינת ישראל, תודה רבה. בפני אלה שבאים כפליטים ולמעשה הם מסתננים. תודה רבה.

אמרנו חמש דקות ונתנו מעבר כדי שאנחנו נסיים בחמש דקות. חבר הכנסת יעקב כץ, ואחרון בחמש דקות, חבר הכנסת אריה אלדד. לאחר מכן, היו על קו התפר שלושה חברי כנסת, גדעון עזרא, מאיר שטרית וציפי חוטובלי, שידברו כל אחד שלוש דקות, ויסכם מי שנרשם מראש, חמש דקות, חבר הכנסת אופיר אקוניס.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, רק רגע. אתה תשמח לברך יחד אתי את תלמידי בית-הספר הממלכתי-דתי האזורי "מורשת" במשגב, המבקרים היום בכנסת. לא מוחאים כפיים בכנסת. תודה רבה לכם, ברוכים תהיו.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, הבעיה של המסתננים היא אולי הבעיה הקשה ביותר שמדינת ישראל התמודדה אתה בשנים האחרונות, חבר הכנסת פיניאן, חבר הכנסת כהן, אין עומדים עם הגב לדובר, ששינסקי עכשיו, בין היתר, ולסמל מדינתנו. לא עומדים עם הגב. בין היתר, אדוני היושב-ראש, בגלל הסיבה שבאמת מדובר פה בבעיה שכרוכה גם בשאלות הומניטריות ובשאלות של התייחסות לעמים אחרים, ולפליטים או שאינם פליטים, מבקשי מקלט, מסתננים, שאלות שהעם היהודי בעצמו נדרש אליהן בעבר, ולנו כאומה יהודית שהתמודדה עם הדברים האלה, באמת הדבר הזה הוא קשה שבעתיים. אז אי-אפשר לדחות את זה בשתי ידיים ולומר, ולהתעלם ולצבוע את זה בצבעים של שחור ולבן. אבל אני בכל זאת רוצה לומר שמדינת ישראל השכילה, וצריך לברך פה את הממשלה, שבכלל בשנה האחרונה עושה מאמצים גדולים לעמוד ביעדים שהם יעדי הכרח. קודם כול, הגדר או שתי הגדרות, הגדר התלתלית, שאמורה להסתיים, אדוני היושב-ראש, בעזרת השם, ביוני-יולי, והגדר הגדולה של 5 מטרים, ובעזרת השם, כתוצאה מהגדרות הללו, בגדר של ה"סור מרע", אנחנו נעמוד במצב שמדינת ישראל ב-95% או ב-97%, בעבודה נכונה, תוכל למנוע כניסתם והסתננותם, כפי שאתה אמרת נכון לחבר הכנסת דב חנין: לא רק שהם יצטרכו לחשוב פעמיים אלא גם אנחנו עשינו פעולות שלא יאפשרו להם לחשוב פעמיים. אין עונשין ולא מזהירין, כדברי, כן. זה אני אומר כשהדרך פתוחה, אבל כשהדרך תהיה סגורה, אז גם יימנע מהם, גם אם הם יחשבו עשר פעמים, יהיה להם מאוד קשה להיכנס. אבל, כפי שאמרת, א. מה עושים, ופה אני רוצה, חבר הכנסת הורוביץ, לתת לך קצת נתונים. חבר הכנסת כץ, אני יהודי ואתה יהודי, והנה, אני עוצר את השעון כדי שלא לקחת מזמנך. אני יהודי ואתה יהודי. יש ילד שנולד בארץ, כל שפתו היא עברית, בתי-הספר וגן-ילדים נעשו כאן בישראל. מרגע שיצא לאוויר העולם הוא חווה את החוויה הישראלית. אני מבין את הקושי הגדול. אני מבין את הקושי הגדול, אבל הם כבר אתנו פה כל כך הרבה שנים. נעשֶה באמת איזה קו מפריד.

אני מבין את הצורך, אני רואה את דאגתך הרבה גם לאותם אנשים אשר באים הנה ולאחר מכן מתנהגים אליהם כאל עבדים. אני רואה את דאגתך הרבה אליהם, אבל אני אומר: ילדים נולדו. הם לא יודעים שהם נולדו למקום אחר, הם נולדו לחוויה הישראלית. אני אענה ליושב-ראש מייד, אבל הייתי רוצה קודם כול להקדים לגבי הנתונים. אדוני השר נאמן, אני רק רוצה לומר שמבחינת כמות הנכנסים מדובר עד היום על בסביבות 34,000 ומשהו ידועים, כאשר יש עוד 10% 20% שאינם ידועים. וידידי חבר הכנסת הורוביץ, רק לסבר את אוזנך, במהלך חודש מרס אנחנו רואים עלייה מחודשת, כפי שהובא אצלנו בוועדה רק בשבוע שעבר. אם בחודשים ינואר ופברואר הגיעו בסביבות 500 איש לחודש, וזו היתה ירידה של 50% בכמות הנכנסת, בחודש מרס, עד סוף מרס, זה כבר לא עומד על 1,360, זה יגיע לקרוב ל-2,000 נכנסים. אנחנו רואים עלייה מדאיגה שמגיעה בסביבות, ההפסקה היתה בגלל החורף? אולי בגלל החלפת המשטר, בגלל סיבות כאלה ואחרות. אנחנו רואים מחדש עלייה לקרוב ל-1,000 מדי חודש בחודשו. אז עכשיו אני רוצה לומר לאדוני היושב-ראש: אנחנו רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, אבל צריך להיזהר שהדברים לא ינוצלו, מאה אחוז.

ולהבא. אז כשכבוד היושב-ראש אומר שאם ייוולד ילד, מצבו יהיה כזה וכזה לילד יש הורים, לילד יש אחים, לילד יש דודים, אנחנו בדרך הזאת יכולים להביא פה את כל אפריקה, והשאלה אם זה מה שאנחנו רוצים. לא, לא, אל תביא. אל תביא את ההורים.

אז אני אומר: כיוון שאנחנו רחמנים וביישנים, צריך גם לדברים האלה לשים מסגרת,

וידידי השר יעלון, שהיה מפקד בצבא, יודע שגם המפקד הקשה ביותר הוא בסופו של דבר הרחמן ביותר, כי כשיש חוקים ויש מסגרות אנחנו דואגים לעתידנו. אז אני לא אומר שדין הנמצאים כדין הנכנסים, רק אני אומר, בחוכמה ובתבונה. אני רוצה לברך את הממשלה על חקיקת החוק ועל ההתקדמות במהלך של הגדרות והקמת העיר, שהיא לא בית-כלא, חברת הכנסת, היא מקום פתוח, והיא אמורה להיות עיר פתוחה שתאפשר לאנשים לחיות, לאכול ולשתות, יותר טוב לפעמים מבמקומות שהם היו בהם. לא צריך להרחיק לכת ולהאשים. עוד מעט היית אומרת מחנות ריכוז, חס וחלילה. אנחנו בעיר הזאת מתכוונים לתת להם בתי-ספר, גני-ילדים, מתקנים, בלי גדרות. רק העבודה, החוקים במדינת ישראל יוחלו בצורה כזאת שאם אדם יעסיק עובד שנכנס שלא כחוק, הוא יוענש על כך. לא תהיה לו ברירה, ואז הוא יצטרך ללכת לתוך המקום הזה שכבוד השר קרא לו "משמורת".

בלשון נקייה דיברה התורה, בלשון נקייה, והוסיפה את המלים: הבהמה אשר איננה טהורה. אני רוצה לברך את הממשלה על ההתקדמות בעניין הזה. צריך לדעת שהכמות שיש היום בארץ ומתוכננת להגיע, בשנתיים הקרובות, זה קרוב ל-50,000 70,000 אנשים, וצריך להיות זהירים וערים, ואני מקווה שנדע לעמוד גם ב "סור מרע" וגם ב "עשה טוב". תודה רבה לחבר הכנסת יעקב כץ, כצל'ה. חבר הכנסת אלדד, ולאחר מכן, שלושה חברי כנסת, כל אחד שלוש דקות: גדעון עזרא ראשון, ציפי חוטובלי ומאיר שטרית,

ואחר כך יסכם חבר הכנסת אקוניס לפני תשובת השר, וניגש להצבעה. תודה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני מבקש לדבר על הפער בין נימוקים לסיבות, או על הרווח, שתמיד קיים, בין פרצוף למסכה. גם אם המסכה צמודה היטב. אפשר, לפעמים חובה, לקלף אותה. אנחנו שומעים פה נימוקים, מתנגדים לחוק במלים רמות מאוד של זכויות אדם, של דמוקרטיה, של "ואהבת את הגר", כאילו הם מנותקים לגמרי מהוויית חיינו, ממציאות חיינו, ממדינת ישראל, מדינה יהודית. הנימוקים הללו יכלו להיות מושמעים בכל מקום בעולם גם אם מדובר במהגרים לארצות-הברית או ליפן. אבל כאשר אנחנו מנסים להפריד בין הנימוקים המושמעים מעל דוכן זה לסיבה האמיתית שמביאה אנשים לקום ולהתנגד לחוק, יש מכנה משותף אחד למתנגדים: הם באמת ובתמים אינם רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית. הם רוצים פה איזה יצור קוסמופוליטי, מעורב, ליברלי, רב-לאומי, רב-תרבותי, הכול, רק לא מדינה יהודית. ובשם המניע האמיתי והעמוק הזה הם נושאים מלים רבות ונשגבות בשבח ערכים שלפעמים קשה להתווכח אתם, אבל כאשר יש התנגשות בין שני ערכים, אני מעדיף את הערך של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ולכן אני אתמוך בחוק, ולכן אני סבור שמדינה שפויה ראויה להציב גדרות וחומות, ומדינת ישראל שנעשתה מדינה ככל המדינות לאחר שהיינו גרים, לאחר שחווינו השמדות ורדיפות, אנחנו המדינה הראשונה שצריכה להקים את הגדרות הכי גבוהות, גדרות חיצוניות וגדרות פנימיות, בתוכה, כדי להילחם מול המגמה הזאת להציף

למהול אותה, לשנות לחלוטין את דמותה כדי שליהודים לא תהיה מדינה, אפילו לא מדינה אחת בעולם, שזה יהיה משהו אחר, ובהכרח גם אם המיהול הזה יהיה על-ידי מהגרי עבודה אפריקנים או מבקשי עבודה פלסטינים, בהכרח, בנסיבות שאנחנו נמצאים בהן, מדינת ישראל תימחק ותהיה פה עוד מדינה ערבית. רק בשולי הדברים נעיר על דוח מבקר המדינה שהונח על שולחננו אתמול. יש שם פרק אחד שעוסק בהתנהגות הצבא והמשטרה לגבי השוהים הבלתי-חוקיים. זה שוהים בלתי חוקיים, שב"חים הם שב"חים הם שב"חים, ולא משנה לצורך העניין אם הגיעו מאריתריאה או מטול-כרם. ומבקר המדינה מפנה זרקור מאשים על מחדלי מערכת הביטחון. הוא גם מצטט מתוך מערכת הביטחון איך רמ"ט פיקוד מרכז מותח ביקורת קטלנית על אוגדת איו"ש, שאיננה נאבקת בתופעת השב"חים, ועל משטרת ישראל, שאיננה נלחמת בפיקוח באותם שוהים בלתי חוקיים. אז יתכבדו, במחילה מכבודם, שר הביטחון, הוא ולא שליח, והשר לביטחון הפנים, ויבואו וינמקו איך הם מתכוונים לתקן את הליקויים שמבקר המדינה הצביע עליהם בנושא הטיפול בשוהים הבלתי-חוקיים, והעסקתם של שוהים בלתי חוקיים בבניית הגדר בדרום לא נחשבת בעיני טיפול ראוי בדבר.

תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד.

עכשיו אני מזמין את חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה, שלוש דקות. אחריו, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שלוש דקות. בבקשה, גדעון. כבוד השר לשעבר גדעון עזרא, ציפי חוטובלי, אם מאיר שטרית יהיה פה,

ויסכם חבר הכנסת אקוניס, שביקש להיות אחרון, וזו זכותו, כי אני הוספתי אנשים שתוך כדי סגירה באו אלי. אדוני היושב-ראש, אדוני שר המשפטים, שרים, חברי חברי הכנסת, לכאורה, כל מי שרוצה למצוא פגמים בטיפול בזרים במדינת ישראל ימצא בוודאי פגמים רבים. אבל לפי דעתי, ואני אומר את השקפתי, החוק הזה, לדעתי, צריך בראש ובראשונה להיות מיועד לכך שאדם שרוצה להיכנס בצורה בלתי חוקית לישראל יעשה חשבון פעמיים או שלוש פעמים. הדבר השני הוא שמדינת ישראל, ואני עוקב אחרי הדברים האלה בדווקנות, מדינת ישראל עשתה את הבלתי-אפשרי בשביל למצוא פתרון אחר. פשוט לא מצאו פתרון. בסוף הגיעו לנושא הגדר, ומי שתולה בגדר את כל הציפיות צריך לדעת שלא מדובר על גדר רצופה, מרפיח ועד אילת, מכרם-שלום ועד אילת, אלא מדובר על קטעים כאלה ואחרים. אנחנו מצמידים כוחות רבים לעניין, ולאחרונה ממש, בשל המצב במצרים, אנחנו לא יודעים לאיפה זה יגיע ומה הכיוון. ולכן, אם נרוויח, כתוצאה מהחוק הזה, את מניעת כניסתם של זרים חדשים, אני חושב שהדבר יהווה רווח גדול. אני חושב שכולנו באמת צריכים להצביע בעד החוק, גם אם בהחלט יש לו פגמים. אבל יש פגמים יותר גדולים כאשר הזרים נמצאים באזורים רבים בארץ ומשפיעים על האוכלוסייה במקום, יותר מהאוכלוסייה המקומית שלנו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת גדעון עזרא. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדובר באחת מהצעות החוק החשובות ביותר שהובלו כאן כדי להיאבק בתופעה שהפכה להיות מכת מדינה. במובנים מסוימים הצעת החוק הזאת היא כמו אותו סיפור על גשר שהיה בו חור, ומכוניות התרסקו לתוך אותו חור בגשר. החליטה המדינה לבנות בית-חולים במקום לסתום את החור. זה היה המצב עד שהמדינה החליטה לקחת ברצינות את נושא הגדר. הבעיה הגדולה ביותר היא שבמובנים רבים, אם היתה גדר דרומית למדינת ישראל כמו שעכשיו עושה הממשלה בתבונה, יכול להיות שלא היינו מגיעים למצב ש-40,000 מסתננים כבר חדרו את גבולה הדרומי של מדינת ישראל, ומדי חודש בחודשו כ-1,000 איש ממשיכים להציף את ערי ישראל, בעיקר אילת, ערד ותל-אביב. ביקרתי באילת לאחרונה. תושבי העיר מדברים על מציאות שבה יש עיר צללים שבה חיים אנשים נטולי פנים ונטולי זכויות. ניצן הורוביץ, זהבה גלאון, כל מי שמדבר על זכויות אדם, האם באמת זאת דמותה של המדינה שאנחנו רוצים שתהיה לנו? מדינה שבה יש אנשים שהם אנשי צללים, שמסתובבים בתוכנו כחומר עבודה לעבודה שחורה? כמי שגוזלים את מלאכתם של ישראלים? האם זה מה שאנחנו רוצים? האם זאת דמותה של המדינה שאנחנו רוצים שתהיה כאן? למה הם באים לאילת?

המדינה שלנו היא מדינה יהודית.

כל מי שרוצה להפוך את המדינה שלנו למדינה שאינה יהודית, תומך בהישארותם של האנשים האלה שחדרו למדינת ישראל באופן בלתי חוקי ואינם פליטים על-פי המשפט הבין-לאומי. הם אינם מוגדרים כפליטים על-פי הזכויות הבין-לאומיות שלהם. כל מי שתומך בהישארותם כאן, למעשה נותן יד למחיקת זהותה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ונראה לי שיש כאן התחלה של מעשה. הדברים האלה נעשו באירופה, באיטליה, בגרמניה ובצרפת, ואין מה לעשות, חייבים לשים את האמת על השולחן מדינה חפצת חיים היא מדינה שיודעת לקבוע מי יכול להיכנס בשעריה ומי לא יכול להיכנס בשעריה, ולא ייתכן שגבולנו הפנימי יהיה פרוץ לכל אותם אנשים. בעוד אנחנו נאבקים בתופעת העובדים הזרים, נתנו לגבול הדרומי שלנו להיות פרוץ ולגזול תעסוקה מכל אותם ישראלים שעבדו בענף המלונאות באילת. היתה תוכנית נפלאה לממשלה, שדיברה על שילובם של ישראלים בענף המלונאות. התוכנית הזאת קרסה בדיוק בגלל אותם מסתננים שאיישו את אותם תפקידים. מי שמעסיק אותם, מי שמרוויח מהם. נכון מאוד. החוק הזה לא יהיה שלם אם לא תהיה הגבלת העסקה של אותם אנשים. בסופו של דבר, הם באים לכאן רק כי מדינת ישראל והמעסיקים מספקים להם תעסוקה. ולכן אני רוצה לומר שהממשלה, שהתחילה במהלך חשוב בחוק הזה, שהוא תיקון היסטורי לעובדה שבמשך שנים לא היתה לנו חקיקה בנושא הזה, או לפחות חקיקה לא מעודכנת, ראוי שתסדיר גם את נושא ההעסקה של אותם אנשים, כדי שנוכל באמת להתמודד עם התופעה הזאת, שמשחיתה את דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אני מאוד מודה לחברת הכנסת. חבר הכנסת מאיר שטרית לפני אקוניס. גם לרשותך, אדוני השר לשעבר, הרבה שרים לשעבר, שלוש דקות, כי זה לפנים משורת הדין.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני שמח שניתנה לי הזדמנות לדבר על הצעת החוק הזאת, כיוון שכמי שהיה שר הפנים, אני מכיר את התופעה היטב ומקרוב.

שמדינת ישראל איננה שומרת על הגבולות שלה. גבולות הארץ פרוצים לכל רוח. נכנסים לא רק מסתננים, נכנסים גם אנשים אחרים בדרכים אחרות. תופעת העובדים הזרים היא לא בטלה, יש 295,000 עובדים זרים, ולמעלה מ-100,000 מהם הם בלתי חוקיים לחלוטין. זה נוסף על המסתננים, זאת אומרת, יש בארץ כחצי מיליון אנשים זרים, שאיש לא יודע מי הם, שמסתובבים בחברה הישראלית, ומדינת ישראל נעה מאוד לאט בעניין הזה, לצערי הרב. כל המהלכים שהתחלתי בהם כשר הפנים זזים מאוד לאט. עד היום, לצערי הרב,

טרם הוחל בהפקת תעודות ביומטריות, מפני שהתקנות לא הגיעו לכנסת. רק בימים האלה יש סיכוי שיגיעו. ועדת השרים עוד לא התכנסה כדי לאשר אותן, אף שהחוק קובע שבתוך ארבעה חודשים צריך להביא את התקנות הללו, ועברה שנה וחצי, ולא הביאו את התקנות. אני מפציר בממשלה לכנס את ועדת השרים ולאשר את התקנות, כדי שנוכל לדון בהן בוועדת המדע עוד בפגרה ולאשר אותן ולהתחיל בהפקת תעודות ביומטריות, דבר שימנע מאנשים לא רצויים להיות פה בארץ.

אדוני היושב-ראש, אין מחלוקת בין שמאל לימין על כך שמדינת ישראל כמדינה יהודית, שמכירה בגורלם של פליטים, צריכה להיות רגישה לאנשים שנמצאים בסכנה.

אדוני היושב-ראש, כאשר הגיעו הפליטים מדארפור, אני בתור שר הפנים קיבלתי אז החלטה, על דעת ראש הממשלה, לתת אישור למעמד של תושב זמני ל-600 מהם, והודעתי: זאת המכסה שישראל יכולה לקבל על עצמה. את ה-600 האלה קיבלנו במדינת ישראל, נתנו להם אישורי עבודה, והם נמצאים בארץ עד היום ועובדים. אבל באים עשרות אלפים שאין להם שום קשר לסכנה. באים אנשים אחרי שכבר היו שנתיים במצרים. כשהם מוצאים מישהו שמבריח אותם את הגבול, הם נכנסים לארץ, מסדרים אותם בעבודה, אז למה שלא יבואו? כל מדינות העולם עשו חוקים שיוצרים הגבלות מאוד דרסטיות, הרבה יותר דרסטיות משלנו, כלפי קליטת מסתננים. חייבים שמדינת ישראל תעשה זאת. אדוני היושב-ראש, אני הבאתי לפני חודשיים הצעת חוק אזרחות שעובדה על-ידי יחד עם ארגון מציל"ה. יזמתי את הרעיון לעשות חוק אזרחות כשהייתי שר פנים, ומיניתי את השר נאמן, אז כעורך-דין, להיות ראש הוועדה הזאת כדי להכין חוק אזרחות. מאחר שהוא מונה לשר משפטים והוועדה הזאת התפרקה, אני הכנתי הצעת חוק והגשתי אותה לכנסת, ולצערי הממשלה התנגדה לה. הצעת החוק הזאת, העיקרון שלה היה: קשה מבחוץ, קל מבפנים. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אדוני היושב-ראש, אדם שנולד בארץ, היחס אליו צריך להיות שונה לחלוטין מאל אדם שבא מבחוץ, ובעיקר אם הוא בא בדרך לא חוקית. קבענו שם כללים מאוד שקופים, מאוד ברורים, מקובלים בקהילה הבין-לאומית, ואני אומר בצער, הממשלה לא אישרה את הצעת חוק ההגירה.

שמתי את החוק מחדש על שולחן הכנסת, בתקווה שאולי הממשלה תתעשת ותאשר אותו, כי אני חושב שהוא חוק נכון, ואני מוכן לקדם אותו רק בתיאום עם הממשלה. לא נעשה שום דבר שהוא לא מוסכם על הממשלה, אבל אם קוראים את החוק לעומק, רואים שזה מוסדר, יש משנה סדורה, צעד-צעד.

השר נאמן, אותם חברים שהיו בוועדה שאתה היית היושב-ראש שלה, אתם הכנתי את החוק. החוק היום מוכן. שלחתי לך עותק שתקרא אותו כשר משפטים, כי אני חושב שכדאי להסדיר את נושא ההגירה במקום החוקים המנדטוריים וערבוב רב של חוקים. זה יסדיר באופן כולל את ענייני העובדים הזרים, מבקשי ההגירה, איחוד משפחות, הכול מסודר, דבר דבור על אופניו, ואני מקווה שהממשלה אכן תקדם את הנושא הזה. תודה רבה לחבר הכנסת והשר לשעבר מאיר שטרית. אופיר אקוניס, חבר הכנסת סגן היושב-ראש, יבוא ויעלה וידבר חמש דקות. אם השר נאמן רוצה להשיב, יעלה וישיב. אם לא, נלך להצבעה. בבקשה. אדוני, תודה, חברי חברי הכנסת, ההסתננות לישראל היא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, על תושביה, על החברה הישראלית ועל הביטחון, אבל, אדוני, בראש ובראשונה זוהי בעיה חברתית. בשיח הישראלי אפשר להבין שמי שדואגים למסתננים ולרווחתם הם מי שמכנים את עצמם הארגונים החברתיים, ואני חושב שכדאי שנתחיל,

לשאול את עצמנו בשיח הציבורי שלנו מיהו חברתי. מיהו חברתי, אדוני? מי שקורא לעצמו כך, ובשם זה אומר: טוב יהיה שהמסתננים יישארו? יגזלו את מקומות העבודה של השכבות החלשות ביותר? מתגוררים בשכונות המצוקה, ששם מתגוררות השכבות החלשות ביותר? אדוני, אני מרבה להסתובב ברחבי הארץ. אני אתחיל מעירי תל-אביב. שכונה שנהגתי לטייל בה, שכונת מגוריו של אביו, שכונת שפירא בתל-אביב, נפלה. נווה-שאנן הסמוכה, משם יצאו קווי האוטובוס לירושלים, נפלה. שכונת התקווה, רבעים שלמים בערד, באילת אני בכלל לא מדבר. חברת הכנסת חוטובלי הזכירה קודם שהיינו בסיור עם ראש הממשלה בתוואי הגדר. אני אזכיר כמובן את עניין הגדר מייד. בערד כמעט 10,000 מסתננים. את מי הם גוזלים? למי הם גוזלים את מקומות העבודה בבתי-המלון?

למי שבא להתארח בבתי-המלון או למי שאמור לעבוד בבתי-המלון? או חיילים משוחררים,

חיילים משוחררים או השכבות החלשות,

ואז בא מי שמכנה את עצמו "הארגונים החברתיים" ואומר: כן, תנו להם, תנו להם להיכנס. אדוני, מדינה אמיצה צריכה להגיד: עד כאן. אפילו הליברלים הגדולים ביותר בצרפת, צרפת, פריס, אדוני, מלאה במיליונים של מסתננים, בהולנד ובגרמניה. אפילו הליברלים הקיצוניים ביותר זיהו את זה באירופה, וטוב שבישראל ישנה ממשלה שמזהה את הבעיה עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי, וזה הדבר המוסרי ביותר,

אדוני שר המשפטים, הצודק ביותר, הנכון ביותר. אדוני, שמעתי את חברת הכנסת גלאון משווה את החוק הזה, או את רוח התקופה, למלחמת העולם השנייה. עד לאן אפשר לרדת עם ההשוואות המטורפות הללו, ההזויות הללו? עם שלם הושמד, או רובו הגדול הושמד בצורה שיטתית על אדמת אירופה לפני 60 שנה, ועכשיו עושים, בשם הטרגדיה האנושית הגדולה ביותר בתולדות האנושות, שואת היהודים, עושים שימוש ציני בהשוואות למה שאנחנו מנסים היום לבלום, כי זיהינו את הבעיה, שימוש ציני בכל מיני אמירות ואזכורים מה עשו לנו. אני בא ממפלגתו של מנחם בגין, שאמר בנאומו הראשון לאחר שיצא מן המחתרת, שהמדינה צריכה לזכור שגם אנחנו היינו גרים. הוא אמר זאת בנאומו הראשון, כשהוא יצא מן המחתרת. הדבר הראשון שהוא עשה, הוא הביא 5,000, כראש ממשלה. כראש ממשלה. מווייטנאם.

אני מדבר על נאומו הראשון כאשר יצא מן המחתרת: וזכור כי גר היית בארץ מצרים,

זה לא כתוב פה, זה חקוק בתפיסת העולם שלי. צריך לזכור את זה, ובאמת צריך להסדיר את עניין המסתננים ואת עניין הפליטים. אבל הפריצות הזאת, והדבר המקומם ביותר בכל השיח הזה, זה שמי שבא לשכבות המצוקה ואומר, אני דואג לו, גם משתמש בהשוואות מקוממות, חבר הכנסת הורוביץ, למה אתם מכניסים את הטרגדיה הזאת לשיח הציבורי? האם הדבר הזה תורם לשיח הציבורי?

הצעד המשלים לחוק הנכון והנבון, שאני מקווה שנקבל כאן ברוב גדול עוד מעט, שהציג שר המשפטים, הוא כמובן גדר ההפרדה שמוקמת. הייתי בתוואי הגדר, ראיתי שהיא נבנית. חבר הכנסת חסון הזכיר את הגדר, אתה הזכרת את הגדר ואת התמיכה שלך בהחלטה, אז גם ההחלטה נכונה, היא גם תוקצבה ב-1.25 מיליארד והיא גם נבנית, גדר ההפרדה בין ישראל לבין מצרים. זוהי החלטה ביטחונית, וזוהי החלטה חברתית מן המעלה הראשונה. אדוני, אני חושב שהחוק הזה, חשיבותו היא לביטחון ישראל, אבל חשיבותו היא בראש ובראשונה לחברה הישראלית. לחברה הישראלית כולה.

תודה רבה. הממשלה מבקשת שנצביע בקריאה ראשונה על הצעת החוק, מבלי צורך להשיב. כל המבקשים להצביע, נא לשבת במקומותיהם. אני מצביע. בבקשה, רבותי. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה),

2011, קריאה ראשונה, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

להעביר את הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 42 בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוץ והביטחון, כפי שקבוע, להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת כץ. כיוון שאנחנו התמחינו בנושא הזה, אני מבקש שהחוק הזה יעבור לוועדת עובדים זרים ונוכל לקדם אותו. הצעת כץ, להעביר לוועדה לעובדים זרים. חבר הכנסת חנין. ועדת הפנים והגנת הסביבה. חבר הכנסת חנין מציע לוועדת הפנים והגנת הסביבה. חבר הכנסת הורוביץ. אותו דבר.

יש שלוש הצעות בפנינו: ועדת החוץ והביטחון, ועדת, יש עוד הצעה, ועדת חוקה. ועדת חוקה, בבקשה. רבותי, אז יש לנו ארבע הצעות לוועדות. לכן העניין יועבר לוועדת הכנסת, על מנת שתקבע מי הוועדה המוסמכת לדון בהצעה זו להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

אנחנו עוברים להודעת הממשלה, ונבקש בקשה מחברי הכנסת. אנחנו מתכוונים להודעת הממשלה בדבר מינוי קבוע לשר הרווחה. נדמה לי שכולנו מאוחדים בדעה שטוב שלמשרד הרווחה יהיה שר קבוע, וכולם גם מרוצים מהמינוי. אני מציע, הואיל והיום סדר-היום הוא קשה, השר נאמן יודיע את ההודעה,

נאשר אותה, או מי שירצה יתנגד. ואני מתחייב שבשבוע הראשון לאחר הפגרה אנחנו נקיים דיון של כל חברי הכנסת על מינויו של השר כחלון כשר הרווחה. אין צורך. לא, ושלא נדבר עכשיו. כי אנחנו רוצים לעבור לנושא ועדת-ששינסקי, ואני מציע לכל חברי הכנסת, אני מתחייב לשים על סדר-היום את נושא מינוי שר הרווחה, ואז ניתן כבוד גם לרווחה, גם לשר וגם לתקוות שלנו בעניין הרווחה. אם כולם מסכימים. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולמנות את השר משה כחלון לתפקיד שר הרווחה והשירותים החברתיים, וזאת נוסף על תפקידו כשר התקשורת. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, אני מבקש, בשם הממשלה, אישורה של הכנסת להחלטה זו. תודה רבה. אדוני השר ירד. רבותי חברי הכנסת, הואיל וכולם יודעים שיוכלו לדבר, אדוני השר, כמחווה לך, ומתוך ידיעה שאנחנו גם רוצים לדבר אחרי חודשיים בפרספקטיבה של מה שעשית, אנחנו נדחה את הדיון לגבי המינוי שלך, שכן כולם מבקשים להצביע מייד, אני גם מתאר לעצמי באיזו דרך. רבותי חברי הכנסת, הודעת הממשלה לפי סעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה,

החלטתה לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולמנות את השר משה כחלון, המשמש כרגע רק כשר התקשורת וכממלא-מקום שר הרווחה, לתפקיד שר הרווחה והשירותים החברתיים, וזאת נוסף על תפקידו כשר התקשורת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הודעת הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בין השרים נתקבלה. השר כחלון, 43 בעד, שניים נגד, אין נמנעים. אני קובע שהודעת הממשלה נתקבלה, ומברך את שר הרווחה, המבורך כרגע על-ידי שר הרווחה היוצא בוז'י הרצוג, ואנחנו ממשיכים בסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, אנחנו בנשיאות קבענו שכל אותם חוקים אשר יבואו אלינו מהוועדות לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נצרפם לסדר-היום על דעת כל החברים. לכן אני מבקש מכולם לשבת, כי אנחנו עוברים להצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011, קריאה שנייה ושלישית. רבותי חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, הנושא הבא על סדר-היום הוא חוק תמלוגי הגז. המלצות ועדת-ששינסקי, והפרופסור נמצא כאן ביציע האורחים, ואנחנו מברכים אותו, עמדו בחודשיים האחרונים במוקד השיח הציבורי. ההמלצות בעניין חלוקת התמלוגים בין משקיעים לבין אוצר המדינה היו לאחת הסוגיות הנכבדות וגם מעוררות המחלוקת שידע הבית הזה בכנסת הנוכחית. היה זה אולי הדיון המשמעותי והסוער ביותר בשנים האחרונות שאינו עוסק בנושא מדיני או ביטחוני, אלא בסוגיה כלכלית וחברתית מובהקת. רבותי, הצעת חוק זו הונחה על שולחן הכנסת לאחר שוועדה מקצועית שמינתה הממשלה הגישה את המלצותיה. יש לברך על כך שככלות הכול, למרות החשש מפיצול הדיון, יצאה מתחת ידיה של הכנסת החלטה אחת, טוב עשתה הממשלה שאישרה מסקנות ועדה ציבורית שהיא עצמה מינתה, וגם על הכנסת לתת דעתה על כך בבואה כמובן להכריע בסוגיה כפי שהוכנה לנו על-ידי ועדת הכספים ותוצג מייד. אני מקווה שהקרן הייעודית שתוקם אכן תפנה חלק ניכר מההכנסות למטרות חברתיות חיוניות, ובכך תממש את ייעודם הראוי של רווחים אלה לטובת הציבור. בהזדמנות זו, רבותי, חבר הכנסת אקוניס, מצאתי לנכון להזכיר כאן את מי שפרץ את הדרך לתגליות הגז במעמקי הים הישראלי, זהו הגיאולוג יוסי לנגוצקי, אלוף-משנה במילואים, לשעבר מפקד הסיירת הירושלמית בזמן שחרורה של ירושלים. איש עתיר זכויות, בעל עיטור המופת וחתן פרסי ביטחון ישראל, שהוא הרוח החיה מאחורי הקידוחים החשובים ומי שרתם חברות שונות להשקיע בשני האתרים שבהם התגלה גז טבעי בכמות מסחרית, "תמר 1", הקרוי על שם נכדתו הראשונה, ו"דלית 1", הקרוי על שם בתו. יוסי לנגוצקי הוא איש חזון ומעשה, שפרץ דרך חשובה מאין כמותה עבור המשק הישראלי והציבור כולו, ומכאן מצאתי לנכון לשבח את אחד מבכירי בנינו ולהביע את מלוא הערכה ליוזמות שלו, למרץ שלו ולנחישות, שהעלו תרומה מכרעת כל כך למדינה ולציבור הישראלי בדורות הבאים לעתיד לבוא. היו ברוכים.

את ממלא-מקום יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת שאמה, לעלות ולהציג את החלטות הוועדה. יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת הכספים, אשר ניהל את הדיון ביד רמה ומבינה את כל הטענות המענות והסוגיות אשר נתעוררו, חבר הכנסת משה גפני. בבקשה, יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת כרמל שאמה, אשר פעל רבות בעניין זה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברים, כנסת נכבדה, פרופסור ששינסקי, אני מתכבד, ויחד עם זה, לא פחות, מתרגש, אדוני היושב-ראש, להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011. הצעת חוק זו מבקשת לעגן בספר החוקים של מדינת ישראל את העקרונות העיקריים שעליהם המליצה הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל, שבראשה עמד פרופסור איתן ששינסקי. הוועדה הוקמה ביום כ"ח בניסן התשע"א, 12 באפריל 2010, על מנת לבחון מהי המדיניות הפיסקלית המתאימה בנושא משאבי גז ונפט בישראל. הצעת החוק עברה קריאה ראשונה רק ביום כ"ד באדר א' התש"ע, 28 בפברואר 2011, כחודש לפני סיום הכנס הנוכחי. ועדת הכספים ראתה חשיבות באישור מהיר של הצעת החוק ובעיגון המסקנות של ועדת-ששינסקי בספר החוקים. לפיכך פעלה הוועדה באופן מאומץ ביותר וקיימה דיונים רצופים, יום אחרי יום, על מנת לסיים את מלאכת החקיקה עד לסיום כנס החורף של הכנסת. עם זאת, הוועדה לא ויתרה על קיום הליך חקיקה מעמיק וראוי ואפשרה לכל הנוגעים בדבר להופיע בפניה ולשטוח את טענותיהם. להלן, אדוני, אציג את עיקרי הצעת החוק בפני הכנסת. המלצת ועדת-ששינסקי, שאומצה במסגרת הצעת החוק המובאת בפניכם, היתה לקבוע כי התשלום בגין אוצרות הגז והנפט ייגבה בדרך של היטל על הרווחים ולא בדרך של העלאת התמלוגים המשולמים על-ידי חברות הגז והנפט מכוח חוק הנפט.

התמלוגים בשיעור של שמינית, שקבועים בחוק הנפט, נותרו על כנם. הצעת החוק קובעת כי הרכיב הפיסקלי הנקבע מאוצרות גז ונפט ייגבה מרווחי חברות הגז והנפט רק לאחר, ואני מדגיש,

אולי העוזרים שם לא מבינים שהם מפריעים לדיוני המליאה? אז כשמדברים עם חברי כנסת אני מבין. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק קובעת כי הרכיב הפיסקלי הנגבה מאוצרות גז ונפט ייגבה מרווחי חברות הגז והנפט, ואני מדגיש, רק לאחר שהשקעות החברות בחיפוש, פיתוח והקמה יוחזרו במלואן ואף יותר מכך, וכן תהיה לחברות תשואה מסוימת וגבוהה. נוסחה זו מבטאת מחד גיסא את העובדה שהמדינה היא הבעלים של אוצרות הטבע ויש לה ולאזרחיה זכאות לגבות חלק מהרווחים מאוצרות הטבע, ומאידך גיסא, הנוסחה לא פוגעת בתמריץ של היזמים והחברות להשקיע במיזמי גז ונפט. העובדה כי תקבולי המדינה תלויים ברווחיות המיזם משתפת את המדינה למעשה בסיכון המיזם. עוד מוצע, ברוח המלצות הוועדה, כי ההיטל שמשולם על-ידי מיזם הנפט יותר בניכוי בחישוב ההכנסה החייבת לצורכי מס הכנסה ומס חברות. בעניינה של הנוסחה התקיימו דיונים לא מעטים. היו שסברו שיש לשנות את מקדם ההיטל והיו שסברו שיש להעלותו מעל 50%, ומנגד היו מי שסברו שיש להפחיתו ל-40%. בעניין זה שמעה הוועדה את כל הדעות, לרבות את דעתו של הממונה על ענייני הנפט, ולבסוף הוחלט שהשיעור שקבעה ועדת-ששינסקי הוא אכן שיעור ראוי. מדובר בשיעור נמוך יותר מזה שנקבע בדוח הביניים, והוא עומד בשורה אחת עם מקדמי היטל שקבועים בעולם כולו.

חברות וחברים, עיקרי הצעת החוק חלים הן לעניין חברות והן לעניין משקיעים פרטיים. חלק ניכר מדיוני הוועדה עסק בעניין שיעור ההיטל שיוטל על משקיעים פרטיים. הוועדה שמעה בעניין זה כל משקיע ומשקיע וכל נציג שביקש להעלות את טענותיו. הוועדה התלבטה בעניין זה לא מעט. אולם בסופו של יום, ולאחר שנציגי הממשלה הסבירו מדוע אין לשנות לגבי המשקיעים הפרטיים את שיעור ההיטל, החליטה הוועדה להותיר את שיעור ההיטל לגבי משקיעים פרטיים כפי שנקבע במקור בהצעת החוק. בעניין זה, אדוני היושב-ראש, חשוב להדגיש, שראש רשות המסים במדינת ישראל ענה על שאלתי הישירה, שאם נשנה את ההוראות בעניין המשקיעים הקטנים, ולבנו באמת היה עמם, ניצור את מקלט המס הגדול שהוקם אי-פעם במדינת ישראל, ולכן לא יכולנו להרים את ידנו בעד השינוי הזה. שינוי משמעותי שקבעה הוועדה בהצעת החוק מעגן במפורש הקמה של קרן לאומית חברתית-כלכלית אשר אליה יועברו הכספים שייגבו מכוח הצעת החוק. הסעיף קובע כי הקמת הקרן תיעשה בחוק שיובא על-ידי הממשלה לאישור הכנסת בסוף שנת 2011. עוד קובע הסעיף כי הקרן תקצה את כספי ההיטל שייגבו לפי החוק למטרות חברתיות-כלכליות,

בתחילת דברי. עוד קובעת, אדוני היושב-ראש, הצעת החוק שורה ארוכה של הוראות בעניין חובות הדיווח שיחולו על מיזמי נפט. חובות הדיווח של בעלי הזכויות יהיו שנתיות ויכללו נתונים בדבר כל התקבולים והתשלומים המרכיבים את מקדם ההיטל באותה שנת מס. בנוסף, יגישו בעלי הזכות דוח על רווחי הנפט באותה שנת מס. דוחות כאמור יאפשרו שקיפות וייתנו למדינה את כל המידע הדרוש לה לצורך גבייה יעילה של ההיטל. במסגרת ההצעה יש פרק המסדיר את דרך המיסוי של שותפויות נפט. בשל צורת ההתאגדות המיוחדת של מיזמי נפט נדרשת הסדרה של דרך גביית ההיטל מהשותפויות. במהלך הדיונים השמיעו גופים טענות בדבר ההסדר החדש והשינוי שהוא מחולל ביחס להסדרים הקיימים. הממשלה הניחה את דעת הוועדה והסבירה כי ההסדר החדש לא ישנה הסכמים קיימים מול מיזמי הנפט. כמו כן כוללת ההצעה פרק של סמכויות לעניין עיצום כספי ועונשים המעניקות למנהל רשות המסים אפשרות לאכוף את הוראות החוק. פרקים אלה הותאמו לסמכויות האכיפה שנתונות היום לרשות המסים לפי פקודת מס הכנסה. אדוני היושב-ראש, במהלך הדיונים בוועדת הכספים טענו הגופים כי שיעור ההיטל בהצעת החוק נקבע לפי חישוב של מס חברות בשיעור של 18%. לפיכך, ובאופן צודק, החליטה הוועדה לעגן במפורש בהצעת החוק כי כל שינוי בשיעור מס החברות יגרור שינוי מתאים ומקביל של שיעור ההיטל. כך הנחות היסוד שהונחו במהלך עבודת ועדת-ששינסקי לא יפגעו, בשינוי הנסיבות, בחברות הגז והנפט. במקביל להצעת החוק שהובאה בפני ועדת הכספים, הובאו לוועדה תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) (תיקון), התשע"א 2011, ובמסגרתן ביקשה הממשלה לבטל את ניכוי האזילה שלו היה זכאי מיזם נפט. כן ביקשה הממשלה, במסגרת התקנות, לבטל למיזם נפט את ההכרה בהוצאות פיתוח כהוצאות פירותיות המותרות בניכוי מלא באותה שנת המס שבה הן הוצאו. ועדת הכספים סברה כי אין מקום לבטל את ההכרה בהוצאות פיתוח לגבי מיזמים קיימים. לפיכך הוחלט כי ביטול ההכרה בהוצאות פיתוח יחול רק על מיזמי נפט חדשים. חלף ניכוי האזילה שבוטל במסגרת התקנות, הוצע במסגרת הצעת החוק לקבוע שיעור ניכוי מואץ חלף פחת. הפחת מוכר כהוצאה בייצור הכנסה, ולכן הוא מהווה מגן מס המפחית את ההכנסה החייבת במס של המיזמים. באופן הזה יתפנה תזרים לצורך החזר החוב ותינתן תמיכה למימון השקעות המיזמים. שינויים נוספים שהוכנסו במהלך דיוני הוועדה עוסקים בנוסחת חישוב ההיטל וכוללים הוראות בדבר הכרה בהכנסות מדמי שימוש במתקני הנפט וכן הכרה בתשלום דמי מפעיל. אני סבור כי הצעת החוק המונחת בפניכם היא הצעה מאוזנת, נכונה וראויה, המבטאת מחד גיסא את בעלות המדינה על משאבי הטבע המצויים בתחומה ואת זכאות כלל אזרחי המדינה ליהנות מפירות משאבים אלו, ומאידך גיסא ההצעה אינה פוגעת במיזמי הנפט ואינה מפחיתה,

אפילו ההיפך: מעודדת, ואינה מפחיתה את התמריץ של אותם מיזמים להמשיך במלאכה החשובה של גילוי המשאבים. אדוני היושב-ראש, רוב הציבור, באופן טבעי, רואה במסקנות ועדת-ששינסקי את היתרון הכלכלי שבהן, את אותם עשרות ואולי מאות מיליארדים שבעשרות השנים הקרובות יזרמו לקופת המדינה, לאותה קרן חברתית-כלכלית. בהזדמנות זו אני רוצה להדגיש כמה היבטים נוספים. מסקנות ועדת-ששינסקי עושות צדק חברתי כפי שהרבה זמן לא נעשה במדינת ישראל. יש בזה יתרונות סביבתיים. משאבי הגז הם מקורות אנרגיה ירוקים, טובים לסביבה יותר מהמקורות המזהמים.

בעיקר, ה-benefit, הערך המוסף, הכי חשוב, שאני רואה שקרה מתחילת עבודת ועדת-ששינסקי ועד יישום המסקנות היום בחקיקה, זה ניצחון הדמוקרטיה לעשות צדק עם האזרחים, להפנות ולחלק את המשאבים בצורה עניינית, אל מול כל הלחצים, אדוני היושב-ראש. מה שראינו ומה שחווינו במסדרונות הכנסת, בקווי הטלפון שלנו, לעתים גם מול מצלמות, היה חסר תקדים. אדוני היושב-ראש, אם

היה יותר נכון לכנות את השלטון במדינת ישראל "טייקונוקרטיה".

בניגוד לעבר, כשב-5 בדצמבר 2002 ועדת הכלכלה דחתה פה-אחד אז את יוזמת הממשלה להעלות את חלק המדינה בממצאי גז ונפט,

מוסדות הכנסת, הוועדות, וכנראה גם המליאה בעוד כמה דקות,

בזכות אותם אנשים שעשו שליחות, בראשות פרופסור איתן ששינסקי אבל בגיבוים המלא של ראש הממשלה ושר האוצר, וכולנו זוכרים את מסע ההשמצה השלילי מרוח על גבי דפים שלמים בעיתונות הכתובה, לנסות להניא אותו מלקדם את יישום המסקנות, חבר הכנסת נסים זאב, האם אדוני רוצה שאני אבקש מאחד מהסדרנים להרגיע את אדוני? כי אני, אני מנסה להרגיע אותם.

אתה לא יכול באמצע הנאום לבוא ולעשות פה בתוך המליאה את הבעיות הסיעתיות. שני אנשים בעלי מעמד כלכלי בין-לאומי באו והתריעו בפנינו לבל יקרה אשר לא קרה. הראשון היה נגיד בנק ישראל, שעמידתו לצד ראש הממשלה ושר האוצר היתה בעלת משמעות כבדה כדי להמשיך וליישם את המסקנות. הוא הזהיר את כל עם ישראל קבל עם ועדה מאותן דרכים פסולות וטקטיקות מלוכלכות בניסיון לסכל את ועדת-ששינסקי. זו היתה הפעם הראשונה שנדלקו אצל כולנו הנורות המתאימות. אבל, יותר מכך, אדוני היושב-ראש, הגיע גורם חיצוני, מנכ"ל ה-OECD, ובביקורו בישראל ב-17 בנובמבר 2010 הוא אמר את הדברים הבאים: ישראל יכולה להעלות לא רק מסים אלא גם תמלוגים על הפקות גז, ויש תקדימים של מדינות OECD שעשו זאת שלוש פעמים ויותר. אני מדגיש: שלוש פעמים ויותר. אתם תחליטו אם אתם מדינת OECD מפותחת, שיכולה לבצע את מה שהתבצע במדינות אחרות, או שאתם רפובליקת בננות, שבה לחצים מהסוג הזה יכולים להשפיע על מדיניות מסים ותמלוגים. מה ההתרגשות בסיעת ש"ס? יש ויכוח על התמלוגים. אל תיכנעו ללחצים, מנסים להבין אותך ולא מצליחים. חבר הכנסת נסים זאב, אני מבין את הסערה, ואני ראיתי, יש ויכוח על התמלוגים. אולי סיעתך לא יודעת. אם אתה תדרוש לדבר, אתה תדבר. אין לי חברת נפט, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת נסים זאב, מנכ"ל OECD אמר: אל תיכנעו ללחצים. גם בהולנד, בריטניה ונורבגיה העלו שלוש פעמים מסים, למרות לחצים והפחדות. כך גם בקנדה, ארצות-הברית ואוסטרליה. לא נכנעו ללחצים, והעלו מספר פעמים את התמלוגים והמסים, והמשקיעים לא ברחו, והגז והנפט מופקים. אדוני היושב-ראש, אסיים במשפט אחד: ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כנסת ישראל היום מביאה בשורה לעם ישראל.

היה ברוך. תודה רבה לך וליושב-ראש הוועדה משה גפני.

אני אמרתי קודם דברים, כי בשבילי שר האוצר הוא הממשלה. אבל, כדי לדבר דברים מדויקים, מי שהקים את ועדת-ששינסקי היה שר האוצר, והממשלה לאחר מכן גם היא הסכימה עם שר האוצר, מבחינת הדברים שהם דברי ימים. כאשר יבואו ויקראו בעוד 30 40 שנה, אדוני שר האוצר, כאשר בעוד 30 40 שנה יקראו הדורות הבאים ויבדקו מי היטיב עמם או הרע עמם, הם ידעו שכתוב בפרוטוקול הכנסת שמי שהקים את ועדת-ששינסקי, דברים צריכים להיאמר במדויק, היה שר האוצר יובל שטייניץ. אלה שירצו לבקר יבקרו, ואלה שירצו לברך יברכו. אבל הדברים צריכים להיות מדויקים. תודה רבה. אנחנו מתחילים בסדרת הנימוקים להסתייגויות, בין שההסתייגויות הן הסתייגויות דיבור ובין שההסתייגויות הן הסתייגויות לגופו של החוק. ראשון המסתייגים הוא חבר הכנסת חנין, אשר הסכים לעשר דקות, יחד עם חברים רבים אחרים. יש חברים שירדו מהסתייגותם וביטלו את בקשתם לדבר, ויש כאלה אשר הסירו את ההסתייגויות ומשכו אותן בכלל ולכן אין להם יכולת לדבר. אני מאפשר לראשון הדוברים מבין המסתייגים, חבר הכנסת דב חנין, שלרשותו עשר דקות, ואחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת,

רק רגע, דב, ברשותך, באמת אחד מיקירי המליאה. ההערכה שלי: יש לנו כעשרה מסתייגים שלכל אחד מהם יש עשר דקות, למעט אחד, שיש לו הסתייגויות רבות, ואם ימצה את כל זמנו הוא יכול לדבר לא כמו מיקי איתן בזמנו אבל לפחות שעה וחצי.

אנחנו מדברים על אפשרות של שעתיים, שלוש שעות עד אשר ההצבעה תתקיים. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, את הדברים האלה צריך לפתוח בהערכה, ראוי לפתוח בהערכה, קודם כול, לאזרחים ולאזרחיות, לארגונים שהתגייסו למערכה הזאת של העלאת הכנסות המדינה מהגז, לפעילים הנפלאים של "פורום פעולה אזרחית", שכמה מהם נמצאים ביציע האורחים, לרב מלכיאור, שעומד בראש הפורום הזה, לשר האוצר, ששמע את הקולות בציבור והקים את ועדת-ששינסקי, לאנשי המקצוע האמיצים בוועדת-ששינסקי במשרד האוצר, לעמיתי, חברי חברי הכנסת, שהיו שותפים במאבק הזה. משאבי המדינה שייכים למדינה. היש פשוט מזה? היש מובן מאליו מזה? מסתבר שלגמרי לא מובן מאליו. ועל כך התנהל מאבק קשה. היו פה ספינים מכל הסוגים: ביטחון ופטריוטיזם וגז ערבי ומשקיעים קטנים. הסיפור האמיתי היה והינו כסף. ומדובר כאן על הרבה כסף. מדובר על כסף שיכול ללכת לכיסים פרטיים, אבל יכול גם להגיע לציבור, לחינוך, לבריאות, לילדים, למערכת הפנסיה לטווח הארוך. המערכה הזאת היתה מערכה על הרבה כסף, אבל לא פחות מזה היא היתה גם מערכה על הדמוקרטיה, על השאלה מי קובע ומי שולט ולטובת מי מחליטים ומה מחליטים. וזו היתה מערכה קשה. אנחנו ראינו את הכנסת בימים קשים, טובים פחות וטובים יותר, במערכה הזאת. עמיתי חברי הכנסת, היתה כאן הזדמנות גדולה, ובמבחן התוצאה, ואני אומר את זה בצער גדול, יש כאן גם החמצה גדולה. ולכן ההסתייגות הראשונה שלנו, שלי ושל עמיתי לסיעה, היא לקרוא לחוק הזה "חוק כבשת הרש". כבשת הרש זה מה שנותר לנו, אם כי בכמה מההסתייגויות אני שומע, אדוני היושב-ראש,

כבשת הרש הזאת רוצים לקצץ, ולקצוץ בה עוד קצת. למה כבשת הרש? ראשית, לא מעלים בחוק תמלוגים. תמלוגים זו הדרך הפשוטה לגביית הכנסות ממשאבי טבע. אם לא מעלים תמלוגים, אנחנו נכנסים לעולם מורכב של דיני מסים, וכמי שקצת מכיר את העולם הזה אני אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, זה עולם שבו, היה אתנו פה עד לפני כמה דקות שר האוצר, שהוא מומחה גדול בנושא הזה, עולם שבו ראוי,

התכוונתי לשר המשפטים, שהוא מומחה גדול בתחום הזה, עולם שבו יודעים איך לעשות תכנוני מס, ואיך מובילים, בתכנוני מס ראויים, או פחות ראויים לעתים, להתחמקויות ממס, וחלק גדול מההסתייגות שלנו נוגע לעולם המסים ולסגירת ערוצים של הימנעות ממס. לא מעלים תמלוגים. זה מצער, זה בעייתי, וחבל שזה נעשה.

לא מעלים מסים.

את מס החברות ממשיכים להוריד. מס החברות ימשיך לרדת עד שיעור של 18% גם על חברות הטייקונים של הגז. במקום להעלות תמלוגים, במקום להעלות מסים, הלכו פה בדרך המורכבת,

המסובכת, של ההיטל הייעודי. אבל, עמיתי חברי הכנסת, שימו לב, ההיטל הזה הוא אך ורק על רווחי יתר, אך ורק על רווחים שהם מעל ומעבר לכיסוי כל ההוצאות והרווחים מהבסיס מהרגע הראשון. נקודה רביעית בעייתית: לא מובטח שכל הכספים יגיעו לקרן שתשקיע בטווח הארוך. שמעתי את תשובתו של יושב-ראש ועדת הכלכלה ומי שהיה שותף במאבק הזה, חברי חבר הכנסת שאמה. התשובה לא מספקת. יש עיגון של קרן, אבל לא ברור מה יגיע לקרן וכמה יגיע לקרן ואיך יגיע לקרן ובאיזו צורה יגיע לקרן. אחת הטענות שהועלו בוויכוח, אדוני היושב-ראש, היתה טענת הרטרואקטיביות. אמרו: איך זה אתם מטילים מס על גז לאחר שכבר נתגלו משאבי הגז?

אין שום בעיה של רטרואקטיביות, מכיוון שההיטל לא מוטל על גז שכבר הופק ונמכר אלא רק על גז שיופק בעתיד ויימכר בעתיד, אבל אני הצעתי לטענה הזאת פתרון נורא פשוט: הצעתי בהסתייגות לקבוע את מס החברות לחברות הגז בשיעור שהתקיים כאשר התבקש הזיכיון. אם הם כל כך רגישים לרטרואקטיביות, בואו נקבע את מס החברות לרמה שהם הכירו וידעו ולקחו על עצמם כאשר הם ביקשו את הזיכיונות. חבר הכנסת חנין, כשדיברו על כבשת הרש המקורית, הבעיה אצל המלך היתה שהוא לא ידע שזאת כבשת הרש, הוא חשב שזאת הכבשה שלו. אדוני היושב-ראש לגמרי צודק, וגם הציבור הישראלי עדיין לא חושב, אני לא הבעתי את דעתי. אז אני, גם אני לא יכול לברך את מלכיאור, רק אתה עשית זאת. אני רק אומר שלצערי, הדוגמה הזאת של כבשת הרש היא דוגמה נכונה. עמיתי חברי הכנסת, עבדו כאן בשיטת הסלאמי. דוח הביניים היה דוח מאוד מתון. מתון מדי לטעמי. אני חושב שוועדת-ששינסקי עשתה מלאכה מאוד מקצועית, מאוד רצינית, אבל הלכה הרחק, הרחק מדי לטובת היזמים, לטובת הטייקונים, לטובת ברוני הגז. אבל איפה דוח הביניים ואיפה אנחנו? דוח הביניים הזה קוצץ בצורה דרסטית בדוח הסופי ונשחק עוד ועוד ועוד ועוד בוועדת הכספים. החבילה שמגיעה אלינו מוועדת הכספים היא חבילה מרוטה ומקוצצת. מה אין שם? יש שם מנגנונים של הקלות על ייצוא גז. מי אמר שצריך לייצא את הגז הזה? אז אמרו: יש יותר מדי גז למשק הישראלי. אנחנו צריכים לחשוב רק על השנים הבאות, הקרובות? מה עם עוד 20 שנה, לא נצטרך אז גז? עוד 40 שנה, לא נצטרך גז? למה להתיר בכלל לייצא גז לחוץ-לארץ כאשר מדינת ישראל צריכה את הגז הזה? למה שלא נחליט שהגז הזה שנמצא ליד חופינו יישאר עבורנו, עבור ילדינו ועבור נכדינו, במקום שהוא ישמש עבור הטייקונים, עבור ילדיהם ועבור נכדיהם ועבור זה שגם הילדים וגם הנכדים יהיו מיליארדרים? הם בכל מקרה יהיו מיליארדרים, אגב, בכל מקרה, אבל ראוי שהם יהיו מיליארדרים לא מתוך ייצוא הגז הזה לחוץ-לארץ אלא מתוך מכירה שלו למשק הישראלי. שנית, הקביעה המקוממת שההיטל הייעודי יפחת אם מס החברות יעלה, תראו מה עשו כאן. קבעו תקרה. אמרו: מעל שיעור מסוים לא נגבה בשום פנים ואופן אגורה נוספת מברוני הגז. נתנו להם הגנה שאני לא מוצא כמוה בספר החוקים. אז תקרה קבעו, אבל לא קבעו רצפה. הרצפה יכולה להמשיך ולרדת. ויש כל כך הרבה מנגנונים בחוק הזה. עמיתי חברי הכנסת, תקראו את החוברת ותתרשמו מעוצמת הדמיון והתבונה של מגוון המנגנונים שדרכם אפשר להפחית את הכנסות המדינה, את הכנסות הציבור, את ההכנסות שלנו, של כל אחד ואחד ואחת מאתנו ממשאבי הגז ששייכים לכולנו. למשל, אני אגיד בצורה מדויקת, יצרו מערכת נוספת של הקלות למאגר "תמר", האריכו את תקופת ההקלות של החיפוש. רק דוגמאות, רשימת הדוגמאות היא ארוכה וכואבת. אותי מצער במיוחד הצמצום המשמעותי של העיצום הכספי על אי-הגשת דוח.

המנגנון הזה של עיצומים כספיים זה מנגנון חשוב, הוא מנגנון שיכול לעבוד אם העיצום הכספי הוא עיצום משמעותי. אם העיצום הכספי איננו עיצום משמעותי, ואני יודע שגם העיצום הכספי שנקבע מלכתחילה, של 100,000 שקלים לחברות בסדר-הגודל הזה, זה עיצום נמוך, זה עיצום נמוך מאוד. אדוני שר האוצר, תראה את העיצומים שאנחנו קבענו בחוק אוויר נקי, ותראה לאיזה שיעורים אנחנו יכולים להגיע עם המנגנון הזה של עיצומים כספיים כדי להפוך את המנגנון לאפקטיבי. אבל זה לא נשאר, אין לנו עיצום כספי של 100,000 שקל, הורידו את זה ל-50,000 שקל. עיצום של 50,000 שקל זה כמו להגיד לחברות הגז: אל תקנו כיבוד לישיבות ההנהלה בחודש הקרוב, זה בעצם משמעות העיצום. זה לא הכלי שאנחנו יכולים להיאחז בו או להתבסס עליו כדי להבטיח שהדוחות אכן יוגשו. ועד הרגע האחרון ועד המליאה בכלל, אדוני היושב-ראש, נמצאות פה על השולחן הסתייגויות נוספות, שמנסות לקצץ עוד ועוד ועוד ועוד מהכל-כך מעט שהציבור הישראלי מקבל כאן בסופו של דבר. אדוני היושב-ראש, לאור הדברים האלה אני רוצה לומר בשמי ובשם חברי לסיעה, אנחנו עומדים מאחורי כל ההסתייגויות שלנו.

אנחנו נבקש להצביע עליהן. באופן חריג נצביע עליהן, אף-על-פי שאתם לא כאן. תודה רבה, אדוני. אנחנו גם נעזרים בחברים נוספים מחברי הבית שהצטרפו להסתייגויות האלה, אבל אני מקווה שהם יעמדו במריים, ויעמדו על ההצבעה על כל ההסתייגויות החשובות האלה, כדי שלפחות, התקנון אינו מאפשר לי לאשר את האירועים שאתם נמצאים בהם היום, משום שהם לא כתובים בתקנון הכנסת, אבל אני בהחלט מבין שמדובר בעניין שהוא קשר של המפלגות על-פי שליחותן עם הציבור שלהן. אני יכול לאהוב את זה או לא לאהוב את זה ואת דעתם,

ולכן אני באופן חריג מודיע, שבהצבעה אנחנו נראה אתכם נמצאים כאן, כאילו הייתם כאן.

אדוני היושב-ראש, ואני סומך על חברי, חברי כנסת נוספים שנמצאים כאן, ששותפים אתנו במאבק הזה, שנצביע על ההסתייגויות האלה.

אדוני היושב-ראש, אני אומר מראש בצער, אין לנו רוב להסתייגויות האלה. אם היינו יודעים שיש לנו רוב, היינו מביאים את הציבור שלנו אולי לתוך הכנסת. יש כאלה שלא יתמכו בהסתייגויות שלכם, בבחינת תפסת מרובה לא תפסת. יכול להיות, יש גם כאלה, אבל יהיו כאלה, אני מקווה, שיצביעו בעד ההסתייגויות האלה, גם אם אין להם רוב והן הסתייגויות של מיעוט, כדי שהקול הזה יישמע בכנסת ויירשם בספר דברי הימים של המאבק הזה.

חברי הכנסת, נוכח הדברים שאמרתי, אנחנו החלטנו בסיעת חד"ש שלא להשתתף בהצבעה הסופית על חוק ששינסקי. אנחנו נתמוך,

בהסתייגויות שלנו, לפחות תמיכה מוסרית, ובכל הסתייגות אחרת דוגמת ההסתייגויות של חברתי שלי יחימוביץ וחברי סיעת מרצ, שנועדו להגביר, לחזק, להעלות את הכנסות המדינה ממסים. אנחנו חשבנו שזאת ההזדמנות לעשות כמה צעדים גדולים קדימה. נעשה פה חצי צעד חשוב קדימה, לכן אנחנו ודאי לא נתנגד לחוק הזה, ואסור להתנגד לחוק הזה, אבל החוק לא מספיק טוב כדי שגם נצביע עבורו.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. המנמק הבא הוא חבר הכנסת ניצן הורוביץ, גם לרשותך עשר דקות. אחר כך אבקש שחבר הכנסת מגלי והבה ינמק את

חמש דקות, כדי שיוכל להחליף אותי, הוא היחיד שמחליף אותי אחרי כן, לכן נאפשר לך לדבר אחרי הורוביץ. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, תמיד, אגב, נעים לי לעלות אחר חברי דב חנין, שאני כמעט תמיד מסכים עם דבריו, והוא מניח את הדברים בצורה כל כך מאירת עיניים, ונותן תשתית, אז אני רוצה להודות לחבר הכנסת דב חנין גם בעניין הזה, ובכלל בעניינים אחרים. אני מוכרח לומר לך שיש אנשים שנעים להם עם דב חנין גם כשהם לא מסכימים עם דעתו. וכשאני מסכים, על אחת כמה וכמה.

אתה דיברת בשם אלה שמסכימים.

זה רגע גדול, זו חקיקה, אפשר להגדיר אותה כמעט היסטורית. בהזדמנות הזאת כאן, שלא כהרגלי, אני רוצה להודות לעוד כמה אנשים. קודם כול, בראש ובראשונה לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, שעמד כאן מול לחצים קשים מאוד והוביל חקיקה נכונה וראויה לטובת כל אזרחי ישראל, ואני חושב שמגיע לו יישר כוח, ואני אומר לך את זה, אדוני שר האוצר: יישר כוח. אני רוצה לומר תודה רבה לפרופסור ששינסקי, שיושב כאן, למעלה, שפעל במקצועיות. זה שהוא אדם מקצועי ובקי אנחנו כבר יודעים הרבה שנים, אבל גם הוא נאלץ כאיש מקצועי לעמוד בפני מסע שאפשר להגדיר אותו כמסע שיסוי, הוא, אפילו רעייתו באיזה שלב שורבבה לעניין. דברים שהיו צריכים להיות חלק מהדיון הזה ולא כיבדו אותנו ככנסת, לא כיבדו את המערכת השלטונית.

אדוני היושב-ראש, אני עוד מצפה שמי שעמד מאחורי הקמפיינים האלה, מוטב שיתנצל, והדברים יובהרו, אני עוד מקווה שהדברים יובהרו ויצאו לאור. בכל מקרה, פרופסור ששינסקי, מגיע לך יישר כוח. מגיעה תודה רבה, יישר כוח גדול גם לארגונים החברתיים, הארגונים הירוקים. יושב כאן חבר הכנסת לשעבר, הרב מלכיאור, וחברים פעילים אחרים. גם בקהל יושבים אנשים, הרבה מאוד אנשים טובים,

אדוני היושב-ראש, מכל הקשת הפוליטית. זה היה מאבק שחצה מסגרות, התגייסו לעניין הזה, ונתנו כאן התגייסות שהיתה מהותית וחשובה ביותר, נתנה רוח גבית לשר האוצר, לפרופסור ששינסקי ולאחרים, והיא אפשרה בסופו של דבר להגיע לתוצאה הזאת, שהיא תוצאה חיובית מאוד. גם התקשורת מילאה כאן תפקיד משמעותי וחשוב, הביאה את הדברים לדיון ציבורי, חשפה אותם, וזה היה דבר משמעותי. אני רוצה להגיד תודה גם לוועדת הכספים. לא יושב כאן חבר הכנסת גפני, אבל גם ועדת הכספים, ואני יודע שהיו לחצים כבדים ביותר עד הדקה האחרונה ממש. בהזדמנות זו שוב לעונג לי להגיד תודה לחברנו חיים אורון, שנפרד מהכנסת, ונתן גם הוא תרומה חשובה לכל הדיונים האלה, אז תודה גם לג'ומס. חברות וחברים, עקרון היסוד שעמד כאן ביסוד עבודת ועדת-ששינסקי וועדת הכספים והחוק הזה שמונח לפנינו הוא שאוצרות הטבע שייכים לכולנו, לציבור כולו, ולא לקבוצה קטנה של זכיינים או משקיעים, ואנחנו נבטיח את הרווחים שלהם, והם מקבלים כאן הכרה יפה מאוד ברווחים, אבל אוצרות הטבע,

שייכים לכולנו, ואמורים להבטיח את חיינו כאן, בדור הזה ובדורות הבאים. אדוני היושב-ראש, אם היה נופל מישהו ממרס לישראל של 2011, היה נקלע אולי לדיוני ועדת הכספים או לפורום אחר, והיה שומע את זעקות השבר, היה חושב שפה באמת גוזלים את כבשת הרש. היות שאתה התדיינת פה עם דב בעניין משל כבשת הרש, אז אני חייב להגיד כאן מלה. הרי במשל כבשת הרש, בא נתן הנביא לדוד המלך והוכיח אותו, סיפר לו על אותו עשיר בעל עדרים, שכדי לארח את אורחו לקח את הכבשה היחידה של שכנו העני, את אותו שה, וכותב שהיה לו כבת, אותה כבשה היתה כבת לשכנו העני. ואז דוד אומר שאותו עשיר חמדן הוא נבל גדול, וצריך לפצות את העני, כמדומני זה היה פי-ארבעה משוויו של השה. ואז נתן הנביא אומר לו: אבל, אדוני, דע לך שמדובר בעצם בך ובפרשת בת-שבע ואוריה החתי. לכן אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כאן, כשאנחנו מדברים על נושא הגז, אדוני שר האוצר, שמגיע כאן לפתרון ראוי בעיני, כדי לדבר על כבשת הרש, ואלה המקרים האחרים והלקח שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת של הגז. למשל, אדוני שר האוצר, בים-המלח, למשל, בשדה-בריר. יש לנו עוד כמה דברים כאלה שעומדים על הפרק וכדאי שנלמד מהלקח של פרשת הגז גם לדברים האחרים. ואני רוצה לומר ביחס לדברים האחרים מלה קצרה. אם בפרשת הגז אנחנו מדברים על משקיעים שבאמת הסתכנו, השקיעו כספים, גז בלב הים, בעומק, קשיים טכניים ואחרים,

בסיפור של שדה-בריר ליד ערד, מדינת ישראל כבר לפני יותר מ-20 שנה מיפתה את כל מרבצי הפוספט בישראל, וכל שנותר לאותם אנשים בחברת "כימיקלים לישראל", "רותם אמפרט", שזו חברה ממשלתית שהופרטה, היה לקחת את הדף הזה של משרד התשתיות ולכרות את הפוספט. לא היה פה שום סיכון, לא היה שום הימור, לא היתה שום השקעה. להיפך, המדינה נתנה להם את זה באמת על מגש של כסף,

הלקח כאן ברור: חלקה של המדינה, אם ממסים ואם מתמלוגים, נקרא לזה "חלקה של המדינה", government take, צריך להיות גדול, מכובד, יאה. זה בדין מגיע למדינה, לכולנו זה מגיע, בים-המלח זה מגיע ובשדה-בריר זה מגיע. צעד אחד, דרך אגב, צעד אחד.

מביע את דעתי, אבל צעד אחד הלכה הממשלה בחוק השקעות הון. נכון, נכון. שר האוצר, בכלל, לפעמים אני מסכים עם שר האוצר. נכון שאני ממרצ והוא מהליכוד, אבל כששר האוצר עושה דברים טובים אני יודע לפרגן ואנחנו יודעים לפרגן. בהחלט כן. אין שום הבדל בין מרצ והליכוד, שניהם אוהבים את ארץ-ישראל. שנינו אוהבים את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית, אדוני היושב-ראש, את החברה הישראלית.

אני רוצה לומר כאן עוד מלה ברגע הזה, שהוא רגע חשוב. אנחנו מדברים כאן על אנרגיה ואנחנו מדברים כאן על גז ונפט, אבל חשוב לומר שאסור שהתגליות האלה והניצול הזה, שאני מברך עליו, של גז טבעי, יסיט את המאמץ שלנו מפיתוח אנרגיות מתחדשות חלופיות נקיות.

גז טבעי טוב בהרבה מנפט ופחם, אבל הוא עדיין לא אנרגיה ממקור מתחדש נקי. ואני חושב שחברות ישראליות, שהן מובילות בעולם בפיתוח וניצול אנרגיה של שמש ורוח, צריכות לקבל את התמריצים. ואני יודע שגם בעניין הזה היתה התקדמות גדולה, אבל עדיין אנחנו לא במקום מספיק. ואני חושב שברגע הזה, ואני רוצה להגיד את זה כאן: לא גז טבעי ולא נפט ולא גרעין,

אלא אנרגיות חלופיות מתחדשות.

היום הניצולת לא מספיקה, ודאי שמשק האנרגיה הישראלי לא יכול להסתמך על האנרגיות האלה, גם לא בשיעורים נמוכים, אבל אם לא נשקיע היום ונלך במסלול הזה ולא נפתח, אז גם בעוד 20 שנה לא נגיע למצב הרצוי, ואני חושב שצריך להגיד את הדברים האלה כאן ועכשיו. לסיום, אדוני היושב-ראש, אני מבקש לומר שטוב שהכנסת הזאת ידעה לעמוד, כן, אדוני השר בגין.

חבל שפספסת את מה שאמרתי קודם לגבי אנרגיות ממקורות מתחדשים ונקיים. אני יודע שהדבר הזה יקר ללבך, אבל אמרתי כאן שתגליות, בסדר,

אני שמח שהכנסת הזאת עמדה בלחצים. אני מקווה שחלק מההסתייגויות כאן, שהוכנסו משיקולים שאני חושב שהם לא ראויים, לא יעברו. ברוב רובם של הדברים אנחנו נצביע עם הממשלה, אני יכול להגיד את זה. זה לא תמיד קורה לנו, זה נדיר שזה קורה, אבל בדברים האלה אני יכול להגיד שכן. אני מקווה שההסתייגויות האלה, שבאות לשרת, תודיע שזה לא תקדים.

כשיש דברים נכונים אז פועלים כפי שצריך,

אדוני השר בגין, יש כאן כמה הסתייגויות שהוכנסו, בין היתר על-ידי סיעת ישראל ביתנו וחברי כנסת אחרים. חברי ישראל ביתנו הסירו את כל ההסתייגויות. הורידו? טוב שכך. יש כאן עוד כמה דברים שצריך להתנגד להם. ההסתייגויות האלה אינן במקומן. אני גם רוצה להגיד שאני חושב שוועדת הכספים,

החוק לא היה צריך להקטין את חלקה של המדינה, ואני חושב שהיה צריך להישאר עם מסקנות הביניים של דוח-ששינסקי. צר לי שחלה נסיגה, אבל עדיין אני יודע שלא תמיד אפשר להשיג הכול ואני יודע באיזה לחצים עמדתם, ולכן אני אומר שהתוצאה הזאת סבירה בעיני ואפילו ראויה, כי אני רק חושב מה היה יכול להיות אחרת, מה היה יכול להיות אם לא היה זה, היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. אני חושב שהמצב שבו היום ישראל נמצאת במקום האחרון בעולם ברשימת המדינות המפותחות מבחינת חלקה של המדינה באוצרות הטבע שלה הוא לא מצב שהיה יכול להימשך, לא מצב שהיה יכול לעמוד. החוק הזה מתקן את זה, ואני מאוד שמח על כך. ובאמת, אדוני שר האוצר, אני מקווה שכולנו נלמד מהלקח לגבי אוצרות טבע אחרים. אני יודע שאתה ער לעניין, אבל אני יודע שגם שם הלחצים קשים, אולי אפילו קשים יותר. אבל אני בטוח שכפי שעמדת בלחצים כאן, תדע לייצג את האינטרסים של אזרחי המדינה גם בסוגיות אחרות. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. אני מזמין מחוץ לתור את חבר הכנסת מגלי והבה, על מנת שיוכל אחר כך להחליף אותי בנשיאות

אחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, כחבר ועדת הכספים ליוויתי את החוק גם בדיונים המקדימים ואחר כך בדיונים עד לפני ההצבעה. למען הגילוי הנאות, ביום ההצבעה הייתי צריך לצאת בשליחות של הכנסת ואז החליף אותי אחד החברים בהצבעה. אין ספק שמבחינתנו, לפחות מבחינתי, היה חשוב לנו נכון ששר האוצר נלחם ויצא בקול תרועה

על הרצון שלו לשנות ולעשות צדק בנושא החקיקה הזאת ובנושא ששינסקי, אבל ראיתי, שר האוצר, כמה גיבוי קיבלת מחברי סיעתך וראיתי את כל התרגילים השונים שנעשו שם בתוך סיעתך. כשאנחנו באמת חושבים, ואני שמעתי את חברי. ודאי שצריך לברך בסופו של דבר על המוצר המוגמר, אבל כחבר כנסת שלא חשוד, דרך אגב, ואני אמרתי את זה בוועדת ביקורת המדינה ואמרתי את זה בהזדמנויות שונות, שלא חשוד שהוא נוטה לצד כלשהו אלא לצדק חברתי במדינת ישראל, אני לא יכול לא להגיד תודה לאותן חברות שלקחו את הסיכון והביאו אותנו להישג החשוב הזה. לא יכול להיות שרק נודה לעצמנו, אנחנו, הממשלה. אוקיי, אנחנו, הממשלה, מה עשינו לאורך כל השנים? נכון שאנחנו כממשלה חייבים לוודא שיהיה צדק, אבל אותם אנשים שהשקיעו מכספים יכלו למצוא את עצמם אחרי ההשקעה האדירה הזאת ללא כלום, והם שמו אותנו על המפה הנכונה. וגם להם מגיעה תודה. ואני מדבר בצורה אובייקטיבית, ולא נבהל מהפופוליזם, לא מצד זה ולא מצד זה, והיושב-ראש מכיר אותי ואחרים מכירים אותי. המטרה שלנו בהחלט היתה, כקדימה, שמענו גם, אדוני היושב-ראש, את הכרזתו של ראש הממשלה על החשיבות של הקמת הקרן. אנחנו באנו לקראת הסיכומים, ופתאום אין זכר לקרן הזאת. אין, פשוטו כמשמעו. כשפנינו לשר האוצר הוא אמר: זה יהיה. זה נעשה ונהפך להיות חלק מהחוק הזה רק אחרי שהגשתי את ההסתייגות בשם סיעת קדימה וכל חברי הכנסת של קדימה, שאם לא תהיה קרן בתוך הצעת החוק, לא נסכים להעביר את החוק. ואני יודע, אדוני היושב-ראש, נתגעגע לאותם ימים שישבו אנשים שלא רק חשבו על האינטרס הצר אלא חשבו על האינטרס הכללי של מדינת ישראל וחשבו איך אפשר להיטיב עם כל אזרחי ישראל.

אני מתכוון אליך,

שישבת אתנו בוועדת הכספים. פתאום ראינו שהאינטרסים הצרים שם של אותה מפלגה או אותה קבוצה, הצהרות לחוד ומעשים לחוד. יכולים להגיד: המוצר המוגמר, יש ששינסקי ויש חוק. זה נכון, אבל הדרך לשם והמלחמה העיקשת שלנו להקים קרן עם הגדרה של המטרות של כספי הקרן הזאת. ואז אפשר בקרן הזאת לסייע לאותן אוכלוסיות חלשות, שבהרבה מקרים,

גם הממשלה וגם המדינה לא חשבו עליהן, לצערי הרב, ואז יש לנו פערים בתוך החברה הישראלית. ולכן, אני אומר שאחד הדברים החשובים מבחינתי, ואני שלם עם ההחלטה הזאת שישנה היום קרן, ואני מקווה שגם התוצאה של הקרן הזאת תביא להישגים חשובים לכל החברה הישראלית.

טוב, זה רעיון לא רע, אדוני היושב-ראש, אבל מה שאני רוצה עוד להוסיף, שאני וחברי באופוזיציה, שהפכנו, לכמה רגעים הרגישו שאנחנו בקואליציה. נלחמנו באמת בלי סטיות למען האינטרס הציבורי, למען אזרחי ישראל. ועמדנו שם על הדקויות, ועמדנו שם על הזכויות, ולפעמים גם ראינו, דרך אגב, שגם אלה שהשקיעו, יש להם טענות צודקות. אני שמח שהפשרה, בסופו של דבר, הביאה אותנו להישג חשוב, שגם האינטרסים של הציבור נשמרו, וגם האינטרסים של אותן חברות נשמרו, ושהממשלה והקואליציה תלמד דבר אחד: שלפעמים גם כשאנחנו מתחלפים, כמו שאתה אומר, אדוני היושב-ראש, יש אחריות לאופוזיציה, והאחריות הזאת באה לידי ביטוי בכך שאנחנו מעבירים היום חוק חשוב זה. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת אילן גילאון.

כבוד השר בגין, פרופסור ששינסקי, חבר הכנסת לשעבר מיכאל מלכיאור, השר לשעבר, הרב, חבורה נכבדה, חברי חברי הכנסת, למען הגילוי הנאות אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני לא לגמרי מבסוט מן החוק הזה, כי אני שייך לנוער של מלכיאור, של ה-80:20. להיפך, אני עוד אמרתי למלכיאור 90:10. אבל באופן אישי אני בהחלט מסיים את המושב הזה של הכנסת באקורד בהחלט חיובי, ואני אפילו אומר לך שאנחנו בסוף הדיון אפילו נצביע בעד החוק הזה, ואני גם אומר למה. אני אומר באמת מה החשיבות הבולטת, ואולי אני גם אנצל את נוכחותו של פרופסור ששינסקי כאן לטפל באיזה פוביה שלי כבר הרבה מאוד זמן, אני כבר הרבה מאוד זמן, פרופסור ששינסקי, חי בתחושה שאנחנו נמצאים במצב פוסט-קפיטליסטי, אפילו הייתי אומר: פוסט-תאצ'ריסטי, שאנחנו חיים בכלכלה שיש לה רק שני ממדים, אפילו הייתי אומר ממד אחד, שפחות אנשים מקבלים בה כל הזמן יותר, ויותר אנשים כל הזמן מקבלים בה פחות. עד כדי כך הפכו החיים שלי למסויטים, אבל גם מצד שני פשוטים, שהתחלתי באופן דיכוטומי לנתח כל דבר, כלומר כל החלטה שהיה בה כדי לחלק יותר ליותר, הלכתי אתה, וכל החלטה שהיה בה כדי לחלק יותר לפחות, הלכתי נגדה. ממש ממש כך.

פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן קורה דבר, האינטרס הציבורי שוב חוזר ועומד על סדר-היום. ובהחלט ראוי שר האוצר לכל התשבחות שגם קודמי שיבחו אותו. אני יכול להגיד מה אמרת לו?

הוא אמר לו שהוא השר הכי טוב, בעיקר עם האי, כמעט רציתי להגיד, "האי היווני" זה בסדר, היום זה יום של מחמאות, השר כץ. דרך אגב, אין אצלו בכלל אפליה. אין לו צבע

השר כץ. זה חבל מאוד, צריך שיהיה לו צבע בחיים. לא לא, הוא באמת עושה פה למען. גם חבר הכנסת מגלי פה. כולנו, כולנו. כולנו עושים הכול למען. החשיבות המרכזית, ולי יש הנאה מרובה לדבר אחרי שלושה דוברים שאני מסכים עם כולם, בוודאי עם דב חנין ועם ניצן הורוביץ, ואפילו עם מגלי והבה. אני לא בטוח שאני אצליח לסיים את כל הדקות, אני באיזה בעיית צרידות מסוימת. בכל אופן, זה בהחלט מפנה חשוב בכיוון החשיבה שלנו בשאלה המרכזית שבה שואלת הפוליטיקה, ובעצם היא עונה לה, ורק בתחום הזה היא עוסקת: מי מקבל, כמה? מי משלם, כמה? ובסופו של דבר כל אזרח חייב לשאול את עצמו, ואת התוצאה הזאת, גם לשאול אותה באופן קולקטיבי: כמה אני מקבל? כאשר הנשיא קנדי, אדוני היושב-ראש, אמר לאמריקנים: אל תשאלו את עצמכם מה אמריקה נותנת לכם, שאלו את עצמכם מה אתם נותנים לאמריקה זאת היתה שאלה חשובה, אבל היא היתה רק חצי מהשאלה שבמערכת דמוקרטית צריכה להתקיים. תשאלו, אזרחי מדינת ישראל, את עצמכם יום-יום ושעה-שעה מה אתם נותנים למדינת ישראל, ומה מדינת ישראל גם משיבה לכם בסופו

לימים, באחד הוויכוחים הגדולים שהיו לי עם מי שקוראים להם "פקידי האוצר" דרך אגב, אין דבר כזה "פקידי האוצר". אני עוד לא ראיתי, אדוני היושב-ראש, את פקידי האוצר תופסים אף פעם את שר האוצר במרתפי משרד האוצר, כובלים אותו, מכים אותו ואומרים לו: כזה ראה וקדש, תקבל את המדיניות הזאת. זאת המצאה. פקידי האוצר הם המצאה כדי שבחנוכה הם יוכלו לשמש כאנטיוכוס, בפורים כהמן ובפסח כפרעה, לקלל אותם תמיד. אבל המדיניות הכלכלית מתקבלת, החלוקה של מי מקבל ומי משלם מתקבלת, רק בשולחן הזה,

שלפעמים מאוד מתרחב ויש לו מספיק אנשים כדי להחליט על האינטרס הציבורי. ופעם כאשר, איך אומרים, קצה נפשי בתפיסה העסקית של מדינת ישראל,

מי שחושב שמדינת ישראל היא עסק, ואפשר למדוד אותה בערכים של עסק, שינסה למכור אותה במחיר שהושקע בה. אם מישהו יקנה אותה, סימן שהם צודקים. לי לא נראה שזה יקרה. ואז אמרתי להם, למה אתם הולכים ומפרקים את מדינת ישראל כמכונית משומשת למכירה, את ה"דשבורד" לחוד, את ה"טאסות" לחוד, את הצפצפה לחוד, תמכרו את כל המפעל הציוני בבת-אחת. ליולי עופר, לקניין אחר, למישהו בולט, הזכיר חבר הכנסת ניצן הורוביץ לפני את ערד, "מפעלי ים-המלח", מקומות אחרים, ועדת השרים לענייני הפרטה. והנה פתאום קרה, וזה לא משום הגז, כי הגז הוא כמשל פה, אין שום נפקא מינה לגז במקרה הזה. קרה מקרה, שלא לשביעות רצוני, ואנחנו עוצרים לרגע, ובפעם הראשונה זה הרבה מאוד זמן מקבלים אחריות ומנסים לחלק יותר ליותר, וגם מסוגלים, בפעם הראשונה אולי, להתמודד עם השאלה לא למי שייכת ארץ-ישראל, התשובה שם היא ידועה: היא שייכת לעמים שיושבים בתוכה, ולכן אני בעד חלוקה, אלא למי שייכת מדינת ישראל. שאלה שהרבה מאוד שנים, הייתי אומר קרוב לארבעה עד חמישה עשורים, גם בהתכוונות, לא ברור למי היא שייכת, האם לקומץ שיונק ממנה את הכול, או לבעליה החוקיים, שהם מרבית אזרחיה של מדינת ישראל, המעמד הלא-זכיין במדינה. אם פעם היה פרולטריון, והיתה אצולה, והיתה בורגנות, במדינת ישראל יש, ברוך השם, שני מעמדות: מעמד אחד זכיין, שנהנה מכל טוב, זה המעמד ההולך ומצטמצם, ומעמד אחד של רוב הציבור, שהוא איננו זכיין. עליו מונחת הזרוע של המדינה שחושבת שהדברים הם כלכליים ולא תמיד עסקיים ולא תמיד רנטביליים, גם במובן של השתחררות מאחריות המדינה לאזרחיה, בעניין של הפרטה מטורפת מצד אחד וצמצום השירותים. אני אפילו השתתפתי אתמול באיזו תוכנית בנושא הדיור,

אופס, הלכה עוד מ"ם אחת של ז'בוטינסקי. הוא אפילו דיבר על מלבוש, מרפא, מעון, מזון, מורה, השתחררות מוחלטת מהאחריות הלאומית, וצד שני, העשרת המעטים.

אדוני היושב-ראש, כמו הסיעה שממנה אני בא, אנחנו מאמינים במסים. אנחנו אנשים שנמצאים באיזה מקום בין רדיקליזם לבין מהפכה. השר עוזי לנדאו, אני גם עם הפרעות קשב, ואתה גם מדבר חזק. זאת אומרת, למרות שמיעתי הלקויה, אני שומע אותך.

אז תתחשב רק בהפרעות קשב, אם אתה יכול. בתור שר האנרגיה, אתה יודע, זה, תודה. אני לא אדבר גם על ההסתייגויות שהיו לאדוני מהנושא של ההסכם, כי זה יום חגיגי, ואני לא רוצה להזכיר אותן בכלל. אני דווקא רוצה לומר את הטוב שבחוק ששינסקי. לכן, בחלוקה הזאת בין מהפכנות לבין רדיקליזם, אם השאלה היא כיצד אתה מעביר את המים מצדו האחד של הסכר לצדו השני, כיצד אתה עושה את זה, יבוא מהפכן וייקח תותח ויפוצץ את הסכר ויעביר את המים, עם הסכר, עם האבנים, ויבוא הרדיקל וייקח כפית וינסה להעביר את המים לצד השני. אני שייך לקבוצת האנשים אוהבי מדינת ישראל, אוהבי, אפילו, ארץ-ישראל,

עד כדי כך שמסתפקים רק בחלק ממנה, שמעוניינים להעביר את המים בדליים ואם אפשר בחביות. וכאן קרה דבר, ועל כן אני רוצה לברך, וגם להודות, הרבה מאוד, לפרופסור ששינסקי בראש ובראשונה, על העבודה החשובה, ובעיקר, לא על החוק שעבורו אנחנו מצביעים היום, עבור שינוי בכיוון, עבור ה-switch-over שעשינו בראש, אולי בפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן, של איפה מצויה טובת הציבור, למי שייכת מדינת ישראל עצמה, שעליה, כמו שאני חושב שצריך להשתחרר מחלק מארץ-ישראל, באופן הכי מיליטנטי הייתי אומר שאזרחיה צריכים להילחם עליה כדי לכבוש אותה מחדש ולהשיב אותה לעצמם. וכאן נעשה המעשה. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת גילאון. אנחנו ממשיכים בסדר הדוברים. אני מזמין את חבר הכנסת אורי אריאל. אחריו, חברת הכנסת רונית תירוש. חבר הכנסת אורי אריאל, כמובן אתה תחליט כמה זמן תדבר, אף-על-פי שההקצאה שלך ענקית. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, שר התשתיות, בהסתייגויות שהגשתי, לפי הנוהג המקובל פה זה שעה ושלושה-רבעים, אבל היות שהיו פניות של רבים מחברי הבית, ביניהם יושב-ראש ועדת הכספים ואחרים, אני אקצר מאוד. אני אשתדל לגעת בעיקרי הדברים. ראשית, כמו כל דבר טוב, צריך להודות לקדוש-ברוך-הוא. זה דבר מצוין, מה שקרה למדינת ישראל בעשור האחרון וקודם, זה מציאת הגז והנפט. ויש בדרך עוד פצלי שמן ועוד דברים חשובים, שייתנו למדינה גם עצמאות כלכלית, גם הכנסות משמעותיות מאוד, באופן יוצא דופן, לתקציב המדינה, כך שמדינת ישראל, מהדברים הללו ומדברים אחרים נוספים, בעזרת השם תתחזק מאוד ותלך ותעלה מעלה-מעלה. העצמאות הכלכלית כמובן מביאה לעצמאות נוספת, בתחומים המדיניים ובתחומים אחרים, שיאפשרו לממשלת ישראל, למדינת ישראל, להתקדם בדרכה בלחצים פחותים בהרבה מהקיימים היום, כשאנחנו תלויים במידה מסוימת בארצות שונות, במדינות שונות, וזה יאפשר לנו הרבה יותר גמישות בהפעלה של כל המשק הישראלי, כיווני ההתפתחויות הכלליים והעצמאות המדינית. יש בחוק הזה, שהוביל אותו שר האוצר, ואחרי זה, פה בכנסת, יושב-ראש הכנסת, בצורה שאפשר ללמוד ממנה איך עושים דבר שמאוד רוצים אותו. אין ספק שהצלחת להריץ אותנו, אבל בעיקר הצלחת להביא את התוצאה, וזה מה שחשוב, כדי שהחוק הזה ייכנס. אלא שבדרך דילגנו, ואם מותר לי, ליושב-ראש הוועדה: דילגת על אחד המרכיבים שהם, בעיני לפחות, היו ונשארו תנאי להפעלה נכונה של משק הגז והנפט וההכנסות ממנו. אין קרן. אני מכיר את ההסברים, הייתי נוכח ברוב ישיבות הוועדה, ברוב הזמן. אני מכיר את ההחלטה שהוכנסה לתוך החוק שאומרת שתהיה קרן. בסדר, געזאגט, אומרים אצלנו בערבית. אז מה? אז כתוב בחוק שתהיה קרן. אני מכיר את הצעת החוק של חברת הכנסת יחימוביץ וחברים נוספים. בסדר, אבל זה לא חוק, זו הצעת חוק. כולם מבינים, גם כולם מסכימים, שאם אין קרן הכספים האלה ילכו לאפיקים שהם לא האפיקים הראויים והנכונים מלכתחילה. יכול להיות שהם ילכו גם לדברים טובים. כשרצינו להכניס בדיון בוועדת הכספים שכל כספי התמלוגים ייכנסו לקרן, בצדק אמר האוצר שזה לא יהיה, כי חלק ילך גם לדברים אחרים,

ביטחון, אני לא יודע מה. אבל אפילו לא נקבע בחוק כמה ילך לקרן. לא המטרות, לא איך יהיה הניהול, לא דברים נוספים חשובים. נו, אז מה זה "לא כל הכסף ילך לקרן"? זה 60%? זה 90%? זה 20%? אין שום הגדרה, הכול פתוח. הכנסת תחליט על זה, הכנסת תחליט. כי בחוק, מה שיאושר היום, מקימים קרן והכנסת תחליט. הכנסת תחליט במידה שהממשלה תרצה. ואם הממשלה לא תרצה? אפשר לחייב אותה.

אני מכיר אותך קצת ואני יודע שיש לך, בדברים שאתה מאוד רוצה, יש לך כוח גדול מאוד ויש לך סייעתא דשמיא. ועדיין, כשהממשלה מאוד לא רוצה, גם לה יש כוח. ועם כל הכבוד, הקואליציה הזאת, למיטב ידיעתי, ואני משתדל לעקוב אחרי מה שקורה פה בבית, עוד לא הכריחה את הממשלה על הדברים הגדולים. אני לא אומר שלא היה פה חוק של 10 מיליון או דברים מהסוג הזה. מה שאנחנו מדברים פה, בגלל כובד המשקל שלו, בגלל ההשפעה העצומה שלו,

פוטנציאל ההשפעה הוא כזה שאני אומר פה מעל הבמה היום, וסוף השנה זה לא הרבה מאוד זמן, זה עוד תשעה חודשים: אנחנו לא נראה בעוד תשעה חודשים קרן סגורה כפי שאתה ואני מבינים ומסכימים, לא חשוב בסוף על הפרט האחרון, אלא על הכיוון, על המגמה, לאן הולכים. והלוואי אלף פעמים שאני טועה ואתה צודק. אני אוריד את הכובע, אבקש סליחה מהממשלה, כי אני חושד בממשלה ובעומד בראשה שהוא לא יעמוד בהבטחתו, כפי שהוא לא עמד בהבטחתו בעוד דברים. זה לא כי אני סתם חושד בו, "החושד בכשרים לוקה בגופו", אבל מי שהבטיח להוריד מסים ולא כל כך עמד בזה,

עכשיו אני לא הולך לעסוק בממשלה ובעומד בראשה, לי יש חשש, שמאוד מטריד אותי, שגם בזה הוא לא יעמוד. ולך יהיה אז הסבר טוב, כי ראש הממשלה הבטיח והוא לא עשה. זה בסדר, רק התוצאה כלפי המשק הישראלי, כלפי עם ישראל, כלפי כל מה שכולנו היינו רוצים, תהיה תוצאה גרועה. ואני אומר לכם שאתם חייבים אני אומר "לכם" לא כי אני מוציא את עצמי מהכלל אלא כי אתה יושב-ראש ועדת הכספים ויש לך הכוח, לעקוב אחרי זה, לא בעוד שמונה חודשים ולראות שהופ, בעוד חודש נגמרת השנה, אלא מהרגע שהכנסת חוזרת, לעקוב באבני דרך, כל חודש, מה התקדם, שלולא כן התוצאה בוודאי ברורה, ולא יקרה כלום, בטח לא בלוח הזמנים שהובטח על-ידי שר האוצר ועל-ידי ראש הממשלה. אז מה אם זה כתוב? באמת, זה שטר הקניין שלך ושלי? אתה יודע שלא. זו תהיה עבירה על החוק. וכבודו ייגש למשטרה להתלונן? אם אתה מבטיח לי את זה ואתה מתכוון יחד אתי לראות שהפרקליטות תגיש כתב-אישום ותמצה אותו, אתה יודע מה, התקדמנו. רק הייתי מבקש לשמוע את זה ממך בנאום התשובה שאתה הולך לענות לכולנו. תגיד את זה, תתחייב על זה. דרך אגב, אני סומך על המלה שלך במאה אחוז. לחיצת יד, "מזל וברכה", ובזה תם הטקס. ואם יש עוד כמה חברים מוועדת כספים שחותמים על זה, אתה יודע מה, לעילא ולעילא מכל שירתא, וכן הלאה, אבל זה לא. ואני אומר לך ולכולכם עוד פעם, הלוואי, הלוואי והלוואי שאני טועה ואתם צודקים, וראש הממשלה עומד במילתו, ומאה אחוז, והנה זה בספר החוקים, הקרן עובדת. הדבר השני שהוא בעיני משמעותי, הוא פגיעה במשקיעים הקטנים, ומי שרוצה לתקן יקרא להם המשקיעים הבינוניים. מתחילים להתווכח אם מישהו שמרוויח 20,000 שקל הוא בינוני,

אני מדבר על אנשים פשוטים שעובדים קשה כדי להרוויח את משכורתם, ויכול להיות שזה 30,000, 37,000 שקלים, זה ודאי לא אנשים עשירים מאוד. זה אנשים שעובדים. לא היה צורך, אין צורך, וראוי לשנות את זה ולא לפגוע באותם משקיעים. מה קרה, בשביל מה זה? לא יודע מה ההתעקשות, שאם האוצר כתב אז, עכשיו אסור לזוז מזה ימינה ושמאלה. ועומד מר נסרדישי, נציב מס הכנסה, ומסביר: מקלט מס שעוד לא היה כדוגמתו. נו, באמת, מר נסרדישי, מה שקורה אצלך שם באזור המסים, השם ישמרנו, מההתנהלות, מכתבי-האישום שמתרוצצים, מהיאח"א ומהיאחב"ל וכל השמות המוזרים האלה. באמת, אין בזה צורך. אבל מנהל רשות מסים טוב. אני מוכרח להצטרף לדבריו של יושב-ראש הכנסת, סליחה, יושב-ראש ועדת הכספים, שזה יותר חשוב. אני מוכרח להצטרף לדבריו, מי שלא שמע, שחברנו יהודה נסרדישי, נציב מס הכנסה,

מנהל רשות המסים. מנהל רשות המסים הוא מנהל טוב וחרוץ וישר, וכל התשבחות, זה נכון. ועדיין, הרשות עצמה, נגיד את זה בצורה חיובית, יש לה עוד הרבה הרבה הרבה מקום להשתפר.

נגיד את זה ככה ולא נפגע באף אחד, חס וחלילה,

אלא שהפגיעה במשקיעים הקטנים או הבינוניים היא לא נכונה, היא לא מוצדקת, היא לא הכרחית והיא לא מידתית. ולא היה קורה כלום אם זה היה יורד בעוד 6% אז מה היה קורה. אז המדינה, נכון, כולנו היינו עם קצת פחות כסף. מי זה אותם אנשים? זה לא האזרחים של מדינת ישראל? ולכן, אני חושב שפה נעשה מעשה שהוא לא נכון, תחת לחץ, הייתי אומר כמעט איומים, העיקר לגמור, העיקר להעביר את זה לפני הפגרה, פן יקרה משהו בפגרה.

בסדר, שיטת ניהול של בליץ וגומרים. זה עניינך, ועשיתם את זה, ואפשר לתקן את זה בהסתייגויות. אני חושב שכמו שאתמול שינית דבר חשוב, אפשר עדיין לשנות את זה. זה פשוט לא הכרחי. המדינה לא קורסת או לא מתקרבת לזה, לא קורה שום דבר, ואנשים ישקיעו יותר באותם חיפושים, או בחברות אחרות, ואני חושב שמהכסף הזה שהושקע עד היום, אכן חלק מהחברות הצליחו להרים את המעמסה הזאת, שהיה בה סיכון רב. מי שלא יודע, חיפושי גז ונפט הם מקצוע מסוכן, בצד של ההשקעה, של ההון, הון-סיכון שבו. הדבר השלישי שהוא לא צודק ולא ראוי בעיני ולא היה נכון, מכובדי שר האוצר, זה הפגיעה בחברות שכבר קודחות. גם שם היה צריך ללכת בקצת יותר ליברליזם. אני לא חושב שלא צריך לקחת מהן מסים. אני חושב שיש זכות ויש גם חובה למדינה להתערב במיסוי, והיא יכולה לעשות את זה, והנה היא עושה את זה היום, ובצדק. על זה אני לא מלין. הצד הוא של הכמה, של המידה. ואני חושב שמי שהיו לו הבטחות מהמדינה, ראוי שהמדינה תתייחס לעצמה קצת יותר באחריות וברצינות, ולא בהינף יד או בהינף קולמוס לשנות דברים שהובטחו על-ידי ממשלת ישראל. זה לא מוסיף ולא מכבד יותר את ראש הממשלה ואת שר האוצר, השינויים האלה. ואני חושב שהיינו יכולים, ונוכל להקים את הקרן ולעשות את כל המטרות, חבר הכנסת כץ, מצאת למי להפריע. לא, לא, יש לו אישור קבוע ממני. רק לי הוא יכול להפריע, לכל השאר אסור לו להפריע. הרמז ברור.

נקודה אחרונה שאני מבקש להעלות זה שיש מקום וצריך לעשות החרגה לחיפושי הנפט ביבשה. לא הכול זה אותו משק. זה נקרא חוק חיפושי הנפט, או משהו מעין זה, אבל זה לא אותם עולמות, לא אותם עולמות מקצועיים. עשו שינויים מסוימים, זה לא הכול אותו דבר גם בחוק, אבל עדיין אני חושב שחיפושי הנפט ביבשה היו צריכים לקבל הקלות נוספות, כדי לעודד את המשך ההשקעה בחיפושים. אני מאמין שבהחלט נמצא עוד הרבה נפט והרבה אוצרות טבע אחרים, כפי שהובטח לנו: ארץ זבת חלב ודבש. ונפט.

וגז, ואתה תראה נחושת ונראה נפט מפצלי השמן, וכהנה וכהנה, כל טוב. אבל צריך לעודד מישהו שיחפש את זה באופן מעשי, כי הממשלה, בצדק, בעניין הזה אני בטוח שזה נכון, נחושת,

כתוב נחושת. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. אז רציתי להגיד לך בדיוק שברזל טרם מצאנו,

אני חושב שיש מקום להחרגה נוספת, להקלה נוספת בחיפושי הנפט, ואני חושב שהדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי בהסתייגויות. אני יודע את ההתנהלות פה בבית, אין לי אשליות גדולות, ועדיין אני בכל זאת פונה ומבקש מהחברים לעשות את השינויים הללו, שהם לא משנים את החוק במהותו ובעקרונות שלו, וגם בתוכן המעשי שלו, אלא הם נותנים קצת יותר מידתיות. ועוד פעם, אני רוצה לסיים בברכה לקדוש-ברוך-הוא על כל מה שהוא משפיע עלינו שפע, וזו הזדמנות אולי להגיד חג שמח לכל עם ישראל ולכם.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. אנחנו ממשיכים בסדר הדוברים. אני מזמין את חברת הכנסת רונית תירוש. אחריה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. לחברת הכנסת תירוש יהיו עשר דקות לנמק את ההסתייגויות שלה. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, בפתיח דברי אומר שגם אני, כמו גם כל סיעתי קדימה, החלטנו לתמוך בחוק אף-על-פי שהיו ויש לנו עדיין הסתייגויות. אני מודה שזה לא קל אפילו להסתייג בסעיפים מסוימים של החוק משום שהוא הפך להיות כל כך פופולרי, אני לא רוצה להגיד פופוליסטי, אבל מי יהין לבוא ולומר, אני עוצר את החוק או משבש אותו, כשאל מול המאזן הזה, מאזן האימים הזה, אומרים לנו, טובת הציבור? וכל כך קשה להסביר את הדקויות ואת הבעיות הקטנות שכן קיימות עדיין בחוק, אף-על-פי שהוא תוקן אחרי דוח הביניים, כי על פניו, זה טובת הציבור, וכל מי שיעז לומר מלה אז הוא כאילו לא רוצה את טובת הציבור. אני רוצה באמת לבקש עשר דקות של הקשבה כדי להבין את המשמעויות של ההסתייגויות שלי כי אני חושבת שגם הן נוגעות לטובת הציבור.

שעצם ההתעקשות שלנו להסתייג במעבר בין דוח הביניים לדוח הסופי עשתה את שלה. עובדה שדוח הביניים לא נראה כמו הדוח הסופי, ואכן תוקנו דברים. אז התעקשנו על "תמר" שכבר התחילה להפיק, וכל ההחלטות לכאן ולכאן גרמו לכך שהמחירים עלו ועצרו את העסקאות שהיו אל מול חברת חשמל ו"החברה לישראל", וכתוצאה מכך גם אלה הפסידו, גם המדינה הפסידה, כי הם רצו לחתום על חוזים, "הם" זה החברות הישראליות, רצו לחתום על חוזים עם החברה המצרית. כבר אז אמרתי, מי ידע, לא חלמתי, כמו אף אחד מאתנו, שיקרה מה שיקרה במצב הגיאו-פוליטי במזרח התיכון, עם ההפיכות. עוד לפני שידעתי אמרתי: אסור לנו ליצור מצב שמדינת ישראל סמוכה על שולחנה של מצרים. לא משנה אם היא מדינת אויב או מדינת שלום, זה לא מדינת ישראל, והנה קרה מה שקרה. והמצב הנתון היום,

הגז המצרי נמכר ב-7 דולרים, כשל"תמר" ולזולתה הבטיחו שהחוזים יעמדו על 4.5 דולרים, 4 דולרים ו-50 סנט, כמובן. והיום אין ברירה, החברות, להערכתי, יעלו את המחירים, כלומר החברות המפיקות את הגז. אם יעלו את המחירים, אני שואלת את שר האוצר: מה יקרה למחירי החשמל של אזרחי המדינה? אז אני ישבתי בוועדת הכספים בדיון האחרון וביקשתי להסתייג, אמרתי: תבטיחו שלא זה ישפיע על עלויות החשמל. דברים אחרים אולי כן, אבל לא המהלכים הללו יגרמו לעם ישראל לשלם יותר על חשמל. לא הצלחתי,

להעביר את ההסתייגות, אבל אם לא זאת טובת הציבור, אז מה כן טובת הציבור? לתת כותרת כללית ששינסקי זה בעד הציבור כי בעוד 20 30 שנה הנכדים,

שלכם ייהנו, אולי כן אולי לא, אני תיכף אגיע למהות הקרן, אם היא תסייע לאזרחים, אבל אני מדברת על הדברים המיידיים, אף אחד לא היה מוכן להסכים ולהבטיח לי שעלויות החשמל לא תעלינה בגלל המיסוי הגבוה שנעשה.

בין דוח הביניים לדוח הסופי באמת החרגתם את "תמר", נתתם הקלות, יישבתם את דעתי,

בעניין, ואני שואלת, הנושא של "גבעות עולם". זו חברה שעל-פי מה שבדקתי, 95% ולמעלה מזה, זה אזרחים פשוטים שמשקיעים שם. זו חברה שכבר התחילה מזמן להפיק, עוד לפני שחלמו, לפני 2002, לפני שחלמו על כל השינויים במיסוי על הגז ועל הנפט. למה לא תנסו להחריג גם אותם? למה לא תנסו לסייע? מדובר באזרחים פשוטים, לא בטייקונים. נורא קל להתנפל על הטייקונים, תשובה ושות', ולהגיד: הנה, אנחנו נגדם, וזה מוצא חן בעיני הציבור. אבל לכו בזהירות, עם זכוכית מגדלת, ותראו במי אתם פוגעים. ואני אומרת לך שוב, שר האוצר: גם אם החוק יעבור, ואני מקווה שהוא יעבור היום, אני עדיין אומרת לך: תשקלו ותחשבו אם יש מקום להחריג עוד מעט אנשים שאתם פוגעים בהם, בבחינת הציבור הפשוט, הרחב, תשקלו פעם נוספת. דבר נוסף. אנחנו הגשנו הסתייגות, וכשאני אומרת "אנחנו" זה קדימה, וגם ניסחנו אותה, אני ניסחתי אותה, את ההסתייגות של קדימה, שבסוף התקבלה, לגבי הקרן. אני חייבת לגלות לציבור שעובדי משרד האוצר, הפקידות, בשום פנים לא רצתה להכניס בחקיקה את הנושא של הקרן. ומה זו הקרן? זו אותה קרן שתבטיח שכשכבר יופק הגז במלואו, במלוא התנופה, ויהיו תמלוגים, ויהיו רווחים, ונקבל מההיטלים את מה שנקבל, לקופת האוצר, לקופת המסים, התגמולים הללו ינותבו לחברה, אם לחינוך, אם לתרבות, כמובן, אם לבריאות, אם להקטנת העוני במדינת ישראל. יש כל כך הרבה מטרות חברתיות נכונות. האוצר בשום פנים לא הסכים. בסוף ניסחתי משהו מאוד מאוד מעורפל, שהקרן תהיה לטובת נושאים כלכליים-חברתיים, בלי לכתוב, או בלי להתחייב איזה אחוז מהקרן יועבר לטובת הנושאים הללו. עכשיו, אני אומרת לכם: יחלפו שנים, קדנציות תתחלפנה, אולי אנחנו לא נהיה בדיוק במעמד שלנו כאן, ולא יהיה מי שיזכור את כל הדין-ודברים שנעשה מול האוצר, ולא יעמוד על כך שהאוצר מחויב להשקיע את מרבית הכסף בנושאים הללו. אמרו לנו: אז מה? אם תהיה פתאום מלחמה, למה אני אחנוק את עצמי, אגביל את עצמי בכך שהתחייבתי בחוק לתת את זה לבריאות או לחינוך? אם תהיה מלחמה, אדוני שר האוצר, או כל צורך משברי אחר, יש ממשלה, כמו שאתם מביאים כמעט כל שבוע לוועדת הכספים שינויים בתקציב, תביאו שינויים בחקיקה הזאת, בשנה מסוימת, אד-הוק,

עם שכל ישר, נאשר את זה בוועדת הכספים. אין סיבה לחשוש מהנולד ולכן לא להתחייב מראש לאן ינותב הכסף. אני אפילו מוכנה להסכים שחלק מהכסף יהיה להקטנת החוב הלאומי. אני מבינה שכאשר יש לנו חוב ואנחנו משלמים ריבית, והריבית הזאת היא נטל, זה כסף שהולך לריק, ואם אנחנו נפנה קצת, פחות ריבית שצריך לשלם, יהיה לנו יותר לטובת עניינים חברתיים. גם את זה אני מסוגלת להבין, גם את זה אפשר לעגן בחוק. אבל אתם התעקשתם שלא לנסח את הדברים בצורה יותר ממוקדת ומדויקת, ואני, מה לעשות, הפכתי להיות חשדנית. ההסתייגות שאני מתעקשת עליה, ואותה אני אסביר, מדברת על היחידים.

אני יכולה להביא לך עוד לקוּנה, אדוני השר, הסתייגות שלי שלא עברה, ומדובר על דיווח משותף. הרי כל החברות המשקיעות,

זה לא אדם אחד. זה כמה חברות שמתאגדות, כי זה הרבה כסף, וקודחים. כל חברה כזו יש לה היקף הוצאות אחר. איך הם יכולים בינם לבין עצמם להתאחד ולומר, אנחנו נגיש יחד דוח כדי שיגדירו לנו את המיסוי, כי המיסוי הרי נקבע אחרי שמנכים את ההוצאות של כל חברה. אז אם תאפשרו לכל חברה בתאגיד הזה להגיש בנפרד, זה יהיה יותר מדויק, זה יהיה יותר נכון, זה יהיה גם יותר צודק.

אבל אתם רוצים כאילו דרך קלה יותר, שלפי דעתי מעוותת את יכולת התשלום או גביית המס הנכונה, המדויקת יותר והראויה. אבל גם פה הרמתי ידיים. יש דבר אחד שאני לא מרימה בו ידיים, וזאת ההסתייגות הזאת, שאני אבקש עליה הצבעה במליאה, ואם היו פה יותר חברי כנסת במליאה והיה לך אומץ לתת להם חופש הצבעה, אני מודיעה לך שההסתייגות שלי היתה מתקבלת. ואני מדברת על המשקיעים הקטנים. צרה עיננו בכך שאנשים הלכו לבורסה וירוויחו הון עתק מנפט וגז. רבותי, זה לא צריך לעבוד כך. ממשלה לא צריכה להסתכל דרך החור שבגרוש. אין לנו צרות עין. ממשלה ומשרד האוצר ורשות המסים צריכים לעבוד על-פי עקרונות. וכשיש עקרונות זה אומר שהיחיד הוא יחיד וחברה היא חברה. כלומר, היום המצב הוא, על פי-החוק, שחברה שתשלם 62% מס, תשובה, כדוגמה, ישלם 62% מס. מה יעשה המשקיע הקטן, האזרח הפשוט, שמשקיע בבורסה? מה לעשות, הוא רוצה לנסות את מזלו, מותר לו. ואולי גם מותר לו להרוויח. שם אתם רוצים 80%. גם אם אני אקבל את העמדה שלכם, שזה לא 80%, זה 73%, ויש לי להסביר מדוע המרווח הזה בין שתי התיאוריות, עדיין 73% זה יותר מהחברה. למה תשובה ישלם 62% והיחיד ישלם 80% או 73%? מה אומר ראש רשות המסים, שנאמרו עליו שבחים, ואני מצטרפת לשבחים? מה הוא אומר? שהיחיד יהפוך לחברה. אתם ראיתם מדינה שמעודדת את האזרחים שלה לעקוף את רשות המס, לתכמן את רשות המס, ולהפוך לחברה, ואז לנכות הוצאות,

כמו: נסעתי במונית, הבאתי קבלה, אתם תנכו לי את זה. קניתי כיסא עור, תוכיח שזה לא לבית שלי אלא למשרד. ננכה את זה. רבותי, תראו מה אומרים, מעודדים אזרחים לתכנון מס. זה, במדינת ישראל. אני עוד לא שמעתי דבר כזה. זה דבר חמור מאין כמוהו. לא מעודדים אזרחים לשקר ולהפוך לחברה,

ברגע שעשיתם שינויים,

במיסוי החברות, והפחתתם, אני מכירה אישית כל כך הרבה אנשים שרשמו את עצמם כחברה. עקרת-בית, חברה. גברת כהן מחדרה תהיה חברה. אני כבר לא מדברת על הצרות, שהיא צריכה לחפש רואה-חשבון, זה פרנסה נהדרת לעוד רואה-חשבון, אין ספק, וכל מיני תכנוני מס כאלה ואחרים.

בשביל לעקוף ולא לומר את האמת? רבותי, נעביר את החוק, אבל תשקלו את זה. תשקלו ותשוו את עלות המסים שאתם גובים מאנשים פרטיים, בלי שעיננו תהיה צרה ברווחים שהם עשויים לעשות, תשוו את זה, בדיוק כמו שאתם עושים לחברה. הדבר האחרון שאני רוצה לומר, ביום מן הימים אולי תלאימו את מקורות הנפט והגז, ואולי טוב שכך. אבל אז, איך תעשו את העבודה של הקידוח? זה הרבה כסף. בוודאי תנפיקו איגרות חוב. בוודאי תפנו לציבור הרחב ותגידו לציבור הרחב: תשקיע,

רוצה להפיק גז ונפט. בדרך הזאת, ואני מדברת על טווח ארוך, ולנסרדישי יש חזון, הוא איש של חזון, אני אומרת לכם, בטווח הרחוק הפרטיים לא ירצו להשקיע. בהיקפים האלה של המס לא ירצו להשקיע. ואני לא רוצה, אדוני שר האוצר, שתהלך עלינו אימים ותאמר: אם ההסתייגות שלך תעבור אני מושך את החוק. אנחנו נעשה את הכול כדי שהחוק הזה יעבור היום, אבל ההסתייגות שלי היא צודקת, היא מוצדקת, ואני מבקשת מאוד, גם אם היא תיפול מסיבות ברורות, של משמעת קואליציונית, אנא ממך, אחרי שהגעת להישג המרשים הזה, ובאמת זה הישג, וזה היסטורי, אני מבקשת שתשקול את הנושא הזה, ומותר לעשות אחר כך תיקונים. אנחנו נעמוד לצדך.

אני מזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ. תודה לחברת הכנסת רונית תירוש. אחריה יהיה חבר הכנסת איתן כבל. אם הוא לא יהיה כאן, חבר הכנסת מג'אדלה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שר האוצר יובל שטייניץ, אני מרגישה שנפלה בחלקי זכות גדולה להיות חלק מחקיקה שהיא לא פחות מהיסטורית בתולדות מדינת ישראל. חמש שנים אני חברת כנסת, חוקקתי 32 חוקים, בקרוב 33, הייתי שותפה להרבה מהלכים בוועדת הכספים, אבל המהלך הזה הוא החשוב והמשמעותי מכולם, ואני שמחה שנפלה בחלקי הזכות להיות שותפה בו, גם אם כחברה באופוזיציה בוועדת הכספים, והעובדה שאני חברה באופוזיציה לא מנעה ממני להתייצב לצד האוצר במקרה הספציפי הזה. החקיקה הזאת תשנה כליל את פניה הכלכליים והחברתיים של מדינת ישראל בעוד עשור וחצי. זה לא הקצב שאנחנו מורגלים בו. אנחנו רגילים למהלכים שתוצאתם ניכרת מייד. וזה גם היופי שבמהלך החקיקתי הזה, שהוא לא משפיע עלינו כאן ועכשיו, אלא על פניה של מדינת ישראל בעוד קצת יותר מחצי דור, והוא ישפיע עלינו, על ילדינו ועל נכדינו, והוא עומד להשפיע טוּבים רבים על החברה הישראלית, אם אך נדע להשתמש ברווחי הגז בתבונה ובאחריות. אני רואה את מנעד הכוח גם בחברה הישראלית וגם בעולם כולו בדרך כלל דרך הפריזמה של השליטה בהון ובמשאבים. דרך החוק הזה שינינו את מנעד הכוח הקיים, כיוון שהתהליכים המתרחשים במדינת ישראל הם כאלה שההון עובר באופן קבוע, רציף ומשמעותי מהרבים אל המעטים, וככל שיש יותר ויותר אזרחים במדינת ישראל שהם נטולי כבוד תעסוקתי מינימלי, נטולי אמצעים, נטולי פרנסה בכבוד ונטולי הון, כך יש יותר ויותר הון ומשאבים בידי קבוצה מצומצמת של משפחות בישראל. משפחות אלה הולכות והופכות לשליטות העיקריות על הדמוקרטיה הישראלית, שליטות רבות כוח ועוצמה, יותר מאשר המנהיגים הנבחרים בבחירות דמוקרטיות. וכאן נשקפת סכנה גדולה מאוד לעצם קיומה של הדמוקרטיה הישראלית, בשל אותה חלוקת הון משובשת. וכאן, מקרה קלאסי שבו משאבי המדינה, אוצרות הטבע שלה, שבלי שום ספק שייכים לאזרחי מדינת ישראל, נשארו באופן עקבי שנה אחרי שנה בידי קבוצה קטנה וחזקה של אינטרסנטים, שלא אפשרה בשום פנים ואופן לשנות את החקיקה העבשה, הלא-אקטואלית לחלוטין, הלא-רלוונטית, מ-1952, כדי שחלילה לא יילקח מידם דבר ואותם רווחים של אותם אוצרות טבע שמשותפים לכולנו, כמו האוויר,

המשאבים שהם מובנים מאליהם, שאותם משאבים ורווחיהם יישארו בידיהם ובידיהם בלבד, ולציבור יגיעו פירורים עלובים.

אנחנו שינינו את מנעד הכוח הכל-כך קלאסי והכל-כך שגרתי,

בחברה הישראלית, והפכנו את הקערה על פיה, והעברנו את רוב הרווחים, כפי שנכון שייעשה, לידי הציבור, וגם אפשרנו לאותן חברות גז להתעשר כמעט באין מפריע. ואכן הן יישארו עשירות ורבות נכסים גם כך. הבית הזה ידע מתקפה חסרת תקדים במהלך החקיקה, גם בשלב שבו היה העניין בשלבים הראשוניים בידי ועדת-ששינסקי, אחר כך כשהובא להכרעת הממשלה ואחר כך כשהובא להכרעת הכנסת. זאת היתה מתקפה וולגרית, קשה, שחצתה כל קו גבול אפשרי. כל זה כדי שחלילה לא תיפול שערה משערות ראשם של בעלי חברות הגז, וכדי שחלילה הן לא יפסידו ולו שקל אחד, וכדי שחלילה הציבור לא יקבל חלק מאותם רווחים. זאת היתה מתקפה מאוד מאוד וולגרית, מאוד אלימה,

חלקם הגדול של הלחצים נעשו בשקט, אבל היינו חשופים גם למתקפה פומבית, מאוד שקופה, מאוד בוטה, ללחצים, לאיומים, להכפשות, למודעות ממומנות בעיתונים, זה תקדים שבעת חקיקה יש מודעות ממומנות בעיתונים נגד שר אוצר, נגד פרופסור שעומד בראש ועדה, נגדי גם. מאמרים מוזמנים מצד כותבים מטעם, הכול בבליץ אדיר, שאי-אפשר גם להתעלם ממנו פיזית. כשנכנסנו במהלך הדיונים לחדר הוועדה, החדר היה הומה אדם עד כדי כך שחברי כנסת לא יכלו לשבת בכיסאותיהם כי הם נתפסו בידי נציגים של חברות הגז. המון אמוציות, המון דיבורים של חברות הגז על טובת המדינה. המון מלים שנאמרות גבוהה גבוהה. אני כבר למדתי בחמש השנים שלי בוועדת הכספים, כשיש כל כך הרבה רגש, וכשהחדר כל כך צפוף, עם כל כך הרבה מקבלי שכר גבוה במיוחד כדי להיות השופר של אותן חברות, כי אז מדובר בהרבה הרבה הרבה כסף. זה המבחן. תיכנסו לחדר של ועדת הכספים, תראו את הצפיפות האדירה, את האמוציות, ותבינו, המון כסף. וכאן היה המון המון כסף. דווקא מתוך הקושי הזה ומתוך מתקפה על הבית, אני רוצה לומר מלים טובות על הכנסת הנוכחית. כשמשווים את קבלת ההחלטות כאן לעומת קבלת ההחלטות ב-2001 2002, כשהאוצר ניסה להעביר חקיקה ברוח דומה כדי לשנות את אותה חקיקה מ-1952, ניסיון שהיה לחלוטין ענייני ומקצועי מצד האוצר, פשוט כדי לעקוב במשהו אחרי החקיקה המשתנה ברחבי העולם, אשר רק אצלנו קפאה על שמריה, הכנסת לא אפשרה אז להעביר את החקיקה. ואותם נציגי חברות גז, ממש אותן דמויות, אותן נפשות פועלות, ישבו בוועדת הכספים ובוועדת הכלכלה וזימרו את אותו פזמון, ממש כמעט באותן מלים. זה השתנה לפי הנסיבות. אמר גדעון תדמור את המשפט הידוע, שמופיע בפרוטוקולים מ-2002, גדעון תדמור, מנכ"ל "דלק אנרגיה", שהיא בשליטת יצחק תשובה, הוא אמר: התרנגולת עוד לא הטילה ביצי זהב וכבר אתם רוצים לשחוט אותה? לפני עשר שנים הוא אמר את זה. והנה כאן הוא חוזר לוועדה ואומר: התרנגולת הטילה ביצי זהב, עכשיו אתם נזכרים לשחוט אותה? כלומר, אין שום זמן מתאים בעצם, לפי חברות הגז, אין שום זמן שהוא מתאים כדי לשנות את המיסוי ולשנות את התמלוגים ולשנות את אופן חלוקת משאבי הטבע האלה, ששייכים לכולנו. אז הכנסת התקפלה. וכשמסתכלים בפרוטוקולים, קוראים טקסטים מבישים, בורות, אינטרסים, חלק מתוך ידיעה גמורה מה הם עושים בזה שהם קוברים את החוק, אחרים מתוך בורות וחוסר עניין. גם הטובים שבחברי הבית נפלו חלל אז ללחצי חברות הגז והלוביסטים. והנה היום, עם כל הפומביות ועם כל חוסר האסתטיות של התהליך, אולי דווקא אותו חוסר אסתטיות פומבי הוא זה שהביא לכך שבסופו של יום שינינו את החקיקה ויכולנו להם, לכל אותם אינטרסנטים רבי-עוצמה. וכאן באמת עניין הפומביות והשקיפות שיחק תפקיד מאוד משמעותי. אני לא בטוחה שהיינו מצליחים להעביר את החקיקה הזאת אלמלא התקשורת. בלי תקשורת חופשית ופתוחה לא היינו מצליחים להעביר את החוק, כיוון שבכל פעם שאירע מחזה מביש באחת מישיבות הוועדה, הוא שודר באופן פומבי, הוא סוקר, והיתה עין בוחנת של הציבור באמצעות התקשורת, באמצעות אתרי האינטרנט, על התהליך, והשקיפות של התהליך תרמה רבות לכך שהוא מסתיים כאן ועכשיו בחקיקה, שהיא כל כך מבורכת. מצאתי את עצמי, באופן נדיר ביותר, במהלך הדיונים על החקיקה הזאת, אם בראיונות בכלי-התקשורת, בוודאי בישיבות רבות מאוד, חלקן בוועדה, חלקן ישיבות מאוד מצומצמות, בצד אחד של המתרס עם אנשים שהשקפת עולמם הכלכלית הפוכה לחלוטין מהשקפת עולמי, לחלוטין. מצאתי את עצמי מתראיינת ביחד עם פרופסור עומר מואב, ושנינו אומרים את אותם דברים בדיוק על מסקנות ועדת-ששינסקי, שזה חזון אחרית הימים לחלוטין. מצאתי את עצמי מסכימה עם פרופסור יוג'ין קנדל, שזה פשוט בלתי אפשרי לחלוטין, משתפת פעולה עם שר האוצר יובל שטייניץ, זה גם בלתי אפשרי, ואפילו רוחשת כבוד להתנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מצאתי את עצמי בעלת-ברית של הפקידות הבכירה ביותר של האוצר, שחלקה נמצאת כאן, אני רואה את יהודה נסרדישי. למה זה קרה בעצם? זה קרה כי, נא לסיים. כן, אני חותרת לסיכום. זה קרה משום שכל האסכולות הכלכליות, מהאסכולה הסוציאל-דמוקרטית, שהיא האסכולה שלי, ועד האסכולה הניאו-ליברלית, אפילו התאצ'ריסטית הקיצונית ביותר, שמעו את קול ההיגיון, ממש כך. ולכן כל מי שהיה נקי כפיים, ולא משנה מה עמדתו הכלכלית, הבין שיש הכרח לשנות את החקיקה. לכן היתה כאן חבירה של כל מי שחשב שהדבר ראוי ונכון, ולא משנה מה עמדתו הכלכלית, עם מי שפשוט היו להם אינטרסים, או לחלופין היו שלוחיהם של בעלי האינטרסים. לסיום,

יושב כאן ביציע אדם ששמו ייקשר לעולם בחקיקה הזאת, שהיא כאמור חקיקה היסטורית, הפרופסור איתן ששינסקי. כבר אמרתי, אנחנו פוליטיקאים, אנחנו רגילים להיות מותקפים. בוודאי כשאנחנו נאבקים על עניינים שנויים במחלוקת. אתה לא פוליטיקאי. הגעת אלינו, בוודאי לא ידעת מה מצפה לך, אני מניחה.

לא כזאת מסכנה.

אני אומרת שאצלי זה בסדר. אני עכשיו מדברת עליו. אני אומרת שאנחנו רגילים לספוג ביקורת, אבל במקרה של הפרופסור ששינסקי, הוא היה נתון למתקפה מאוד מאוד ברוטלית. הוא בא לתומו לעשות עבודה מקצועית לטובת המדינה, הנקודה ברורה. ומצא את עצמו בעין הסערה, נתון למתקפה מאוד אגרסיבית, מאוד וולגרית. אני רוצה להביע הערכה בפניך, ותודה על העבודה הנפלאה שעשית. ואם סבלת בדרך, אז זה היה לטובת מטרה חשובה. אני רוצה להודות גם לחברים מ"פורום פעולה אזרחית". אני רואה את הרב מלכיאור, את רון ורבר, כמה חבר'ה שהיו פעילים. הייתם רוח גבית מאוד מאוד חשובה. גם אני רוצה להודות לך, גברתי. עוד מלה. אבל מה זה עוד מלה? אז אל תיקחי את הזמנים, גברתי. אני מאוד נדיב, אבל יש לך, אז רק עוד כמה, לא, לא. אני רוצה להגיד לך משהו, בשביל ההגינות. יש לך סיעה שחילקה 30 דקות. יכלו לתת לחברת הכנסת שלי יחימוביץ 14 דקות. בסדר גמור. אני מסיימת. לא, לא מתווכחים עם היושב-ראש. אה, ממש לסיים? אפשר לתת לה על חשבוני קצת. על חשבון הזמן שלך אני מוכן להוריד לה.

אתה מוכן? אתה מוכן לתת לה שתי דקות על חשבונך?

יש לי חמש דקות. כבשת

אדוני, אני אדלג על ברכות התודה הרבות שהיו לי. קחי ממני שתי דקות. הנה, קיבלתי שתי דקות.

אתה לא רשום בכלל, מה אתה מדבר?

בבקשה. אין בעיה. אני רוצה להביע תודה והערכה גם ליושב-ראש ועדת הכספים משה גפני, וגם למי שניהל לצדו את הישיבות, חבר הכנסת כרמל שאמה, יושב-ראש ועדת הכלכלה. גם הערכה רבה לנגיד סטנלי פישר, שהעניק רוח גבית וחיזק את ראש הממשלה, וכמובן לשר האוצר יובל שטייניץ שגילה אומץ לב רב ועמד בפני לחצים קשים. אני מברכת אותך. אני מודה לך. עשית מעשה חשוב מאוד ונפלה בחלקך זכות גדולה להוביל את המהלך הזה. וגם אני חייבת, זה עולה לי ביוקר, אבל בכל זאת מלה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעמדתו הכלכלית הפוכה לעמדתי. הוא תאצ'ריסט, הוא ניאו-ליברל, אני לא מסכימה עם דבר מהדברים שהוא אומר. כאן אני מוצאת לנכון להביע הערכה לראש הממשלה. החוק הזה הוא פשרה. להיות פוליטיקאי בשירות הציבור ובשירות אמונה ואידיאולוגיה זה לחיות במסלול דואלי, מצד אחד חזון, מצד אחד פרגמטיות. כאן החזון לא מומש במלואו, אבל צעד חשוב מאוד נעשה בשירות הצדק, המוסר, הכלכלה והחברה. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/3134/18 וכלה בהצעת חוק פ/3184/18, הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון, עותר ציבורי), מאת חברי הכנסת דני דנון ויריב לוין, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הארכת המועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם), התשע”א 2011, מאת חבר הכנסת אילן גילאון, הצעת חוק יחסי ממון בין בני-זוג (תיקון, חלוקת ממון הוגנת), התשע”א 2011, מאת חברי הכנסת אנסטסיה מיכאלי, כרמל שאמה, רוברט טיבייב ומירי רגב וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק המקרקעין (תיקון,

מכובדי פרופסור ששינסקי, חברי הרב מלכיאור, שזכות גדולה יש לך בתוך כל הסיפור הזה, רון ורבר, החבורה שנתנה כתף ורוח גבית, אני לא חבר בוועדת הכספים. אני לא הייתי שותף פעיל בכל אשר נעשה שם. אבל אני יכול לומר לכם, שביום הזה הכנסת כן יכולה להיות גאה בעצמה. בתוך כל אותם לחצים, בתוך כל אותם מאבקים, כן, זה מאבקים על הרבה מאוד כסף. ואנחנו יודעים כמה סרטים נעשו, סרטים אלימים במיוחד, ונכתבו ספרים על המקומות האלה שבהם יש הרבה מאוד כסף, ומה עושים כשצריך. אבל בסופו של דבר, בסופו של תהליך, אף-על-פי שהיינו רוצים לראות את התקנות שמובאות לפנינו להצבעה במקום אחר, אולי יותר טוב אבל, אדוני שר האוצר, שאתה לא ממפלגתי, אבל תמיד ראיתי בך חבר, אני חושב שזה יום גדול בראש ובראשונה עבורך. כי זה לא רק העמידה בהתחייבויות שאתה ישבת כאן ועמדת כאן. כשמדברים על לחצים, אני יודע מה דיברו במסדרונות מאחורי גבך, וזה לא עניין של מה בכך. זה לא עניין של מה בכך כשאתה מסתובב במסדרונות ואומרים: השר מחוסל, אין מצב ששר האוצר יהיה בכנסת הבאה. אלה דברים שנאמרו, כן. שמעתי אותם במו-אוזני. ואני מניח שמה שאני יודע, ובאופן אקראי נקלעתי, עוד תיפתח עכשיו תלונה במשטרה.

כלום. ההצגה מתחילה בעוד שעה, לא עכשיו. אל תפריע לי. כשאני מדבר זה, אמרתי. אם ידיחו אותו מהליכוד, נקבל אותו בכבוד. זה עדיין ההופעה החופשית. ההצגה בעוד שעה. ואני אומר את זה לך, אדוני השר, ולא פחות חשוב, חברי חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן, יכול להיות שהעובדה שהוא שינה את שמו והוסיף את ה"הכהן", זה מה שעזר לך, נתן לך קדושה. כי גם אני יודע על מערכת הלחצים שהופעלה עליך. ואני אומר דווקא ומציין את שניכם, לא מפני שהחברים האחרים שלי מן האופוזיציה לא עמלו, והיה כאן אבסורד די גדול. כן, כנראה החוק הכי חשוב לממשלת נתניהו, לעומד בראשה ולשר האוצר, היה עובר אך ורק בקולות האופוזיציה.

הפרויקט הכי חשוב, הכי גדול, הכי דרמטי, שהלוואי שעוד יהיו לנו כמוהו, אבל נכון לרגע זה לא נראה שיהיה, עובר בקולות חברי האופוזיציה. ואני אומר זאת כי זה רגע גדול לאופוזיציה. זה רגע גדול, כי שוב הוכחנו שמגיע רגע של אמת שבו אנחנו יודעים להניח את המחלוקות היומיומיות בצד, ובאמת חשובה לנו טובתה של מדינת ישראל. אדוני השר יודע, שנלחמים לחימה, ולפעמים מחדר לחדר, על מאות שקלים שמבקשים להוסיף לפרויקט כזה או אחר, אתה יודע כמה תקציב כזה או אחר, מלחמות עולם נעשות אצלך במסדרונות, ותמיד החברים אצלך מן האוצר יודעים לתת את כל הנימוקים הנדרשים למה לא. וזה בסדר. אני לא אוהב את זה, אבל כל אחד עושה את התפקיד שלו. אני מעולם לא האשמתי את פקידי האוצר, דרך אגב, יש להם מנהלים, זה אני אומר במאמר מוסגר. יש ממשלה, היא זו שמכריעה. פקיד מעולם לא היה מעל ממשלה, וממשלה לא יכולה להתחבא מאחורי פקידים. דרך אגב, במאמר מוסגר בדיון כלכלי זה. אני חוזר ואומר, יש כאן עוצמות אדירות, ואני זוכר, כאשר בא אלי חבר הכנסת, חברי הרב מלכיאור, והניח בפני לפחות לראשונה, כשעוד הנושא הזה היה בחיתוליו וכמעט שלא עסקו בו, והוא היה מן הראשונים לפחות, גם במסגרות החוץ-הפרלמנטריות שהניחו את הנושא הזה בענק על סדר-היום, ואני זוכר מה עשו לך כאשר ניסית לבוא ולהעלות את הדברים.

נו, מי אלה, תמיד פתאום מוצאים שהאיש הוא עילג, היה לו,

הוא בא, פתאום מחפשים את כל הדברים רק כדי להעמיד את אותו אדם נאבק באור שלילי. חברים יקרים, אני אומר לכם, נעשה מעשה גדול. נשארו לי דקה וקצת, אני באמת רוצה לנצל את הבמה כאן ולומר תודה, ואני אומר תודה לא כי החוק שלי, אני רק יושב כאן היום וכמו בקריאה הראשונה שהרמתי את היד בעד, ובסיעה שלי ניהלנו דיון יחד עם החברים שהם חברים בוועדת הכספים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, גאלב מג'אדלה שהיה שותף לדיונים, אני לא יודע אם כל הדיונים,

היה שותף לכל הדיונים כי הוא חבר בוועדה. אנחנו כסיעה נתנו את כל הגיבוי הנדרש ולכל החברים שעמדו חוצץ אל מול ניסיונות לקצץ בחוק.

זה יום שבו כנסת ישראל בפירוש יכולה להיות גאה בעצמה, ואני חושב שאדוני שר האוצר צריך לבוא ולתת רוח גבית לכנסת, לחברי הכנסת, לגופים החוץ-פרלמנטריים, בוודאי לפרופסור ששינסקי, שהוא אזרח מן היישוב שיכול לקום ולומר לעצמו,

מה אני צריך את כל זה, פתאום אני מוצא את עצמי קורא כתבות על עצמי שלא ידעתי שאני כזה בכלל. ואני באמת חושב שמגיעות לך כל התודות ממני, מעם ישראל. אני לא מנסה להתיימר לדבר בשם עם ישראל, אבל לפחות אם יש לי היכולת להביא קול מכאן, אני אומר לך, אדוני, תודה. לסיום, חבר הכנסת נסים זאב, עמדתי בזמן. תודה רבה לכם, ובבניין ירושלים ננוחם. דבר עוד כמה דקות זה מעניין. תודה לחבר הכנסת איתן כבל. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב אדרי, בבקשה. אחריו יהיה אחרון הדוברים בדיון זה, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, מכובדי שר האוצר, חברי חברי הכנסת, בבית הזה יש לא מעט חילוקי דעות בכל מיני נושאים, גם אידיאולוגיים, גם חברתיים, על תקציבים, על חוקים שונים, על הצעות שונות. אבל לפעמים נקרית על דרכנו, או נקרית בפנינו סיטואציה שבה צריכים להתאחד,

ואין אופוזיציה ואין קואליציה. החוק הזה, כפי שקוראים לו, חוק ששינסקי, פרופסור ששינסקי, גם מגיע לך יישר כוח. אני מצטרף לכל מלה שאמר חברי חבר הכנסת איתן כבל. חוק היסטורי אפשר להגיד. הוא מאוד לא פשוט, מאוד מורכב. היו הרבה יצרים סביבו, הרבה כסף סביבו, ואנחנו, האופוזיציה, החלטנו ולקחנו קו, ואני אמרתי את זה לשר האוצר לא פעם אחת, אמרתי גם לראש הממשלה: לנו יש כיוון, אנחנו תומכים בעמדת הממשלה חד-משמעית, היה לנו תנאי אחד, וזה נושא הקרן. אני חושב שהיינו צמודים לכל אורך הדרך. אדוני שר האוצר, אני רוצה לומר לך שעברנו גם ימים, שעות לא קלות. אתה עברת סדרה קשה מאוד, זה תפקידך. אבל עמדת באומץ לב ואמרת את הדברים. אני חושב שבסופו של דבר כולם מעריכים את עמידתך. היית נחוש, דיברת מבפנים, זה היה גם אמיתי,

כאשר זה בא ממקום נכון, אמיתי, למען העם, אני חושב שגם היו סקרים, אחוז תמיכה גבוה מאוד בקרב הציבור. מובן שמותר לי להגיד, ואמרתי את זה בישיבה הראשונה של ועדת הכספים כאשר היא דנה בנושא הזה: היו טעויות של הממשלות הקודמות, בעיקר אלה שנתנו את הרשיונות. אני לא יודע מי נתן את הרשיונות, אתה? לא אתה, שר האוצר או משרד התשתיות? התשתיות.

נתנו,

פרופסור ששינסקי, מה שאמרתי בישיבה הראשונה. הרי למה נתנו? לא כולם שמו לב לזה, אבל נתנו כולם רשיונות, תחפשו.

אולי בלאו הכי לא מוצאים,

אין גז במדינת ישראל, אז לא שמו לב. היה חשוב מאוד לכתוב שבמידה שיתגלה ויהיו כך וכך דברים, או כך וכך כמויות, מדינת ישראל רשאית וחייבת לגבות את הסכומים שהיא רשאית לגבות. אבל נתנו להם רשיונות, אמרו להם תיקחו, בלאו הכי, אני כך אומר את זה אולי בצורה קצת בוטה, אתם בלאו הכי לא תמצאו, אז יאללה תיקחו רשיונות, כי זו הטענה הבסיסית של אנשי, לא יודע, אלה הטייקונים כפי שמגדירים אותם. אגב, צריך גם להגיד להם יישר כוח, בכל זאת, כל מי שבא ומחפש, כל מי שמשקיע מכספו, אדוני שר האוצר, צריך לברך אותו, צריך להגיד לו יישר כוח. אבל כאשר מוצאים משהו, יש גם מדינה, יש גם אזרחים. אגב, אני הצעתי להם מזמן, אמרתי להם, הייתם באים לשר האוצר, לראש הממשלה, מציעים אתם פשרה בתחילת הדרך, אני מאמין שכולם היו סביב העניין הזה. אבל לא חשוב,

יש לנו חוק מסודר גם לדורות הבאים. היום יודעים את כללי המשחק, ואני חושב שאולי יצא דבר אחד טוב מכל המהומה הזאת שהיתה, והיתה מהומה גדולה מאוד, ששר האוצר הביא משנה סדורה. היה דיון לא קל בוועדת הכספים, ואת זה אתה יודע. אני רוצה לומר לך ומותר לי לומר את הדברים ברור. יכולנו לא להעביר את החוק, אבל יעידו שני ידידי, גם חבר הכנסת כרמל שאמה שעשה מאמצים גדולים וגם ציון פיניאן, אמרנו: אנחנו אחראיים, לא זזים לא ימינה ולא שמאלה, אנחנו הולכים עם החלטת הממשלה. ביקשנו דבר אחד. אני שמח שנכנסה הקרן, אני מקווה שבהמשך, הבטיח לי שר האוצר שהוא יכניס תוכן לעניין הזה, זה יובא בהמשך, ואני חושב שבזה עשינו דבר חשוב למדינת ישראל. אני רוצה גם להודות כמובן לכל חברי האופוזיציה, גם לאנשי הקואליציה. נהגנו בצורה אחראית, הבאנו חוק טוב. יישר כוח לך, אדוני שר האוצר, עוד פעם. הרב גפני שהעביר בטוב טעם את הישיבות, אפשר לכולם לדבר, וידע גם מתי להגיד זהו, אפשרתי לכם, בואו נמשיך ונתקדם. עשה את זה בדרך המיוחדת שלו.

מגיע לעם ישראל שהחוק הזה יעבור היום ברוב גדול. שוב, יבואו על הברכה כל אלה שעוסקים, גם אלה שמגלים את הגז, וגם עכשיו מדינת ישראל שתרוויח מכל הגילויים האלה. יישר כוח על כל הוועדה בראשותך.

תודה לחבר הכנסת יעקב אדרי. אחרון המתדיינים, מנמק את ההסתייגויות שלו, חבר הכנסת

לאחר מכן,

אם יושב-ראש הוועדה ירצה להתייחס לחוק, אז נאפשר לו, ואם לא, אז נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית אני רוצה להודות לכל המשקיעים, מאות אלפי משקיעים מהציבור שנתנו את אמונם בממשלה הזו שעודדה אותם לחפש נפט וגז בישראל, ליטול על עצמם סיכונים גבוהים מאוד בהשקעותיהם. אותם משקיעים שנענו לקריאת הממשלה, הביאו סוף-סוף לתגליות בעלות ערך בל יתואר לכלכלת המדינה ולביטחונה. אבל מה לעשות? עכשיו אומרים להם, הצעת החוק בעצם באה לקחת וליטול את מרבית הפירות של הצלחתם. החוק בעצם קובע הלאמה בלתי הוגנת של זכויות המשקיעים ופוגע קשה גם באמון של ציבור המשקיעים. אפשר להגביה קצת? אני לא שומע אפילו את עצמי. אתה שומע מצוין, אדוני. אתה נשמע, אבל אני לא שומע את עצמי. אבל אתה לא צריך לשמוע. אבל למה רק כשאני מדבר מורידים את הווליום?

אז תורידו את הווליום לחבר הכנסת, תהיה רציני, חבר הכנסת נסים זאב. אתה נשמע הכי טוב, ויותר גבוה מכולם. אבל למה אני לא שומע. אתה לא יכול או, עכשיו אני שומע טוב. אף אחד לא הוריד לך. חבר הכנסת גפני, כיוון שהוא מאמין לכל מלה שאתה אומר, אתה שומע אותו היטב? אנחנו שומעים אותו מצוין ואנחנו במתח לשמוע אותו. בבקשה.

בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני יושב פה כמעט שעתיים, שומע את החברים. זה שאני לא מתעלף, אני באמת מחזיק מעמד, אני שומע את כל הבלופים שאני שומע פה, פשוט לא ייאמן. וכרמל שאמה, חבר הכנסת, הוא הגיבור הלאומי של מדינת ישראל. הוא היה מאוים ובכל זאת הוא עמד, ממש כגיבור ישראל. כל הכבוד לך. באמת, אני מודה לך. אבל צריך לזכור שהמשקיעים מרגישים פראיירים, נגזלים, עשוקים, נרדפים, ועכשיו קוראים להם טייקונים, מייקונים.

אני שומע פה שעתיים וכל אחד אומר: יש לי איזו זכות, איזו גבורה, שהוא היה שותף להחלטה הזאת, הנוראה, שסוף-סוף מדינת ישראל החליטה: לא לגנוב, לא לגזול לקחת בדרך של מיסוי, להלאים פשוט. אנשים 22 שנה משקיעים, ובסוף המדינה נזכרה שיש לה אוצרות טבע.

סבאח אל-ח'יר, אומרים. אבל במשך שנים רבות עודדה המדינה משקיעים להשקיע בחיפושי נפט וגז בישראל, ובאמצע שנות ה-80 החליטה הממשלה, לאחר כישלונם של מאות קידוחים שביצעה באמצעות חברות ממשלתיות לחיפושי נפט, לחדול מפעילותה בחיפושי נפט וגז, היא לא ראתה איזה סיכוי ממשי להצלחתה, ולהפסיק את פעילותן של החברות הממשלתיות לחיפושי נפט. בד בבד הגבירה הממשלה את עידוד המשקיעים להשקיע בעצמם בחיפושי נפט וגז בסוף שנת 1988, ונעשה צעד נוסף לעידוד ההשקעה בחיפושי נפט וגז כשהוצאו תקנות מס מיוחדות, שאפשרו את הנפקתן לציבור של יחידות המקנות זכות השתתפות בשותפויות מוגבלות אשר נרשמו למסחר בבורסה. השותפויות המוגבלות אשר פעלו ב-22 השנים האחרונות על-פי אותן תקנות שהממשלה בעצם אימצה, באמצעות כספים שגויסו מן הציבור, הן אלה שהביאו לתגליות הגז והנפט שהיו מאז, בהשקעות שביצעו בעצמן וכן בהבאתן לישראל וצירופן לפעילויות החיפוש של אותן חברות. המשקיעים מן הציבור, שהיו משקיעים רגילים מכל שכבות האוכלוסייה, ואני רק רוצה לומר לכם במספרים. למשל, חברת "גבעות עולם" היא שותפות הנפט היחידה שאחזקת הציבור בה 95%. על איזה טייקונים אתם מדברים? אתם מדברים על אנשים שאת כל הכסף שלהם השקיעו. סיפר לי רק לפני יומיים אחד שפגשתי אותו, אומר לי: תדע לך, אני השקעתי 2 מיליון שקלים. זה לא משקיע קטן. הוא לא קטן, הוא גדול מאוד, אבל הוא לא מיליונר. זה כל הכספים שיש לו. הוא פשוט מטומטם, שחשב לשים באותה קרן. הלוא כולם מדברים פה על הקרנות, לא הבנתי על איזו קרן הממשלה מדברת. אני אומר לך שהמשקיעים אומרים: שמנו את זה באמת בקרן, בקרן הצבי. כל אחד שם את זה, והממשלה שמה את זה בקרנות המזבח שלה. אבל המשקיעים, ששמו והאמינו בממשלה הזאת, שהיא לא תמכור אותם אחרי שהם משקיעים 22 שנה, אומרים להם: עכשיו אתם תקבלו פעם וחצי. קודם כול, זה בלוף. אין פעם וחצי, אין 150%, כי המסים בסך הכול מגיעים כמעט לקרן או ל-100% בסך הכול, יותר ממה שהם השקיעו. אני שואל אתכם, רבותי חברי הכנסת, מי שהיום הרוויח במפעל הפיס, תבוא הממשלה ותלאים. תאמר: הי, מה זה? ביום אחד הוא מרוויח 30 מיליון שקלים? אנחנו נשלם לו את הכרטיס שלו עשרת מונים. למה לא? תחליטו שמפעל הפיס גם שייך למדינת ישראל, זה שייך לתחום הלאומי שלנו. לכן, אדוני היושב-ראש, נא לסיים.

אני לא יכול לסיים. אני פשוט לא מאמין באיזה מצב אנחנו עומדים וכולם טופחים לעצמם על הכתף. אבל רק דבר אחד אני רוצה, מבקש ומתחנן: לפחות תעשו צדק בדבר אחד, שאותם המשקיעים בחברות נפט, לא יופחת מאותם המשקיעים בחברות הגז. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, לפי כל החישובים אלה שמשקיעים בחברות הנפט משלמים בסופו של תהליך 80% מס.

ואם לא, אז למה ההסתייגות שלי לא תעבור? שישלמו 62% מס,

פי-שניים או פי-שלושה ממה שהיו אמורים לשלם? אף אחד לא אומר שלא להגדיל את המס, אבל כשאתה לוקח 80% ואתה הופך את זה למס, זה בעצם להלאים את כל ההשקעה ואת כל הסיכונים. צריך לזכור דבר נוסף: אלה שהשקיעו בחברות הנפט לא בקרקעית הים אלא ביבשה, הם לקחו סיכונים פי-אלף מאלה שהשקיעו בים. היום, בתוצאה הסופית בדיוני ועדת הכספים זה לא בא לידי ביטוי. אדרבה, הם מפסידים יותר. אני רק רוצה לומר משפט אחד, שקצת חורה לי, שכל הזמן שמעתי שאומרים: אנחנו עומדים בלחצים. כאילו מי שבא להגן על המשקיעים הוא לא יכול לעמוד בפחדים, בלחצים. תגידו לי, אתם מכירים אותי שאני אדם לחיץ? אני לא מאמין שש"ס, אני שואל אתכם: אתם מכירים אותי שאני אדם פחדן? פעם פחדתי ממך, מר מולה? תגיד לי אתה. משפט אחרון, חבר הכנסת נסים זאב.

אז למה לקרוא לכל אותם אנשים, שחושבים שבכל זאת נעשה עוול עם אותם המשקיעים, לקרוא להם פחדנים? אני חושב שחובתה של הממשלה לומר: כן, אנחנו טעינו ואנחנו רוצים את כל הזכויות לעצמנו, למען כלל הציבור. אבל ברגע הזה אנחנו המשקיעים, המדינה היא שתשקיע. תלאימו את הכול, אל תיתנו למשקיעים להשקיע ובסופו של דבר את הרווחים המדינה תיקח. תיקחו את הכול. חבר הכנסת נסים זאב, משפט אחרון. אפשר מכאן ולהבא לעשות חשבון נפש, אבל לא על מה שנעשה לפני 2002. אחת ההסתייגויות שלנו, שצריכים להביא בחשבון שהשקיעו עוד לפני 2002, לפני שבכלל הממשלה דיברה על העניין. תודה רבה לך, אדוני. אני מקווה שלפחות בהסתייגויות של כולנו תגיעו לאיזה איזון,

ומתון יותר, למען אותם המשקיעים בחברת "גבעות עולם".

תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. יעלה יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. לאחריו, רבותי, אנחנו נתחיל את ההצבעות על ההסתייגויות. בסיום ההצבעה, רבותי, אני אבקש משר האוצר לעלות לברך את כל מי שעסק בחקיקה הזאת.

כולי תקווה שזה יעבור. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, כן, אני בכל מקרה הולך, צריך בזמן.

לא זה מה שהוא אמר לי.

היום אני לא מקבל ממנו הוראות בכלל. הוא שם את החוק שלי בסוף סדר-היום. אני לא מקבל ממנו הוראות. וואו. אדוני שר האוצר, אתה זמן רב ממתין במתח לרגע זה,

זה מגיע, ברוך השם. השעות האלה הן בין יתר השעות היפות של הכנסת, חוק שיש לגביו, בסופם של הדיונים, אני חושב, קונסנזוס או כמעט קונסנזוס. כולם מסכימים עם העקרונות של החוק. אנחנו מדברים בחוק הזה על מה שיקרה בדורות הבאים. אנחנו עברנו תקופה קשה, מבחינת המשבר הכלכלי העולמי, והצלחנו, בסייעתא דשמיא, הצלחנו לצלוח את המשבר הזה בהצלחה רבה, והחוק הזה, או מה שאנחנו מקווים ומתפללים לקדוש-ברוך-הוא שהתחזיות האופטימיות אכן יקרו, גם בגז וגם בנפט, אנחנו הופכים למיני-מעצמה כלכלית. אז אולי אני קצת נסחף, זה בגלל הדיונים הליליים בוועדת הכספים, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על מהלך כלכלי שהוא אחד מהחוקים החשובים ביותר שמדינת ישראל חוקקה, בין יתר החוקים החשובים,

מדי להיסחף, אבל זה באמת אחד החוקים החשובים. אני מבקש להקדים ולומר: בעלי חברות הגז והנפט, המנהלים שלהם, המשקיעים,

הבינוניים והגדולים, אינם אויבי העם.

אנחנו מכירים להם טובה על העובדה הזאת שהם לקחו את הסיכונים, השקיעו, וברוך השם גם מצליחים. וגם מרוויחים. אני לא מסכים בשום אופן, ואני מגנה את זה בכל תוקף, היה איזה שלב בקמפיין שלהם שהיה קמפיין אגרסיבי לא ראוי נגד שר האוצר ונגד הפרופסור איתן ששינסקי. היה אסור לעשות את זה, ואני שמח שהם מייד חזרו בהם. אגב, זה השיג את ההיפך. אני מגנה את זה, אני חושב שלא נכון היה לעשות את זה, אבל אם אני מתעלם מהעניין הזה, ומכיוון שהם חזרו בהם, אני חושב שהם אינם אויבי העם כפי שניסו לצייר אותם. להיפך, אני מכיר להם טובה, ואנחנו אומרים להם תודה על מה שהם עשו. אני רוצה לומר עוד דבר: היה במהלך הקמפיין הזה, גם נגד היחצנים והלוביסטים, אני אומר לכנסת ואני אומר לציבור: זה לא נכון. במהלך הדיונים בכנסת, בעיקר בוועדת הכספים, שמרו על גבולות הגזרה. אני נפגשתי, במסגרת הזמן המצומצם שהיה לי, עם כל מי שביקש, מהטייקונים, כפי שהם מכונים, בעלי החברות, פחות או יותר מי שביקש, נפגשתי. שמעתי את כל הצדדים. הזהרתי אותם שבמהלך הדיונים אני לא מסכים שייפרצו גבולות הגזרה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ עשתה חוק לגבי העניין של הלוביסטים, נשמר הדבר הזה,

תפקידם, והם עשו את תפקידם. אבל למה זו שעתה היפה של הכנסת? מכיוון שלאזרח הפשוט, לאזרח הקטן, שהוא איננו משקיע, והוא מתקשה להתגבר במשכורתו החודשית, להשלים את הכנסתו, לו אין לוביסטים, לו אין יחצנים ולו אין דוברים. על כל פנים, לדעתי, גם חברי בכנסת רואים את עצמם כמייצגי הציבור הזה, שאין לו כסף לקחת לוביסטים, שאין לו כסף לקחת דוברים, לפרסם מודעות בעיתונים או בכלי התקשורת השונים. זה התפקיד שלנו. לכן אנחנו נבחרנו על-ידי הציבור, זה ייקח קצת זמן. לא בגלל הוראות של אלקין, אלא מסיבה אחרת. לאאא.

את יודעת שאני לא אומר דברים לא נכונים. את החוק שלי הוא שם בסוף סדר-היום.

לא בגלל אלקין, מסיבה אחרת. אבל אני אקצר. כי

אתה יודע שאני יכול לשנות את סדר-היום ואני יכול להעביר את הצעת החוק שלו, אם אתה תגיד שזה וקנין. לא יכול להיות דבר כזה. אלקין מגיב מהר. על כל פנים, אני מבקש לומר: הכנסת, ובמקרה הזה ועדת הכספים, עשתה את מלאכתה. אני אמרתי, וזאת היתה הדעה פחות או יותר בין רוב חברי הוועדה: ליבת ההמלצות של הפרופסור איתן ששינסקי ושל ועדתו, שמי שהקים אותה היה שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, הוא הקים אותה. אני רוצה לומר לך: כשהקמת אותה אני עוד לא כל כך ידעתי איך אתה עובד כשר האוצר. חשבתי שתיכנע בסוף. אני חייב לציין את מה שכולם אמרו, אבל אני רואה את זה בחיי היום-יום: עמדת בנחישות לטובת הציבור, לא היה לך בזה שום אינטרס אחר, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה ציבורית, אגב, גם מבחינה חוקית. כאשר הפחיתו את מס החברות, החברות שילמו פחות. הן לא באו ואמרו: רק רגע, עשו אתנו הסכם כשנתנו לנו את הזיכיונות ושילמנו אז מס יותר גבוה,

באופן חד-צדדי, הורידה מסים. זה מקובל בכל העולם. חבל שחבר הכנסת נסים זאב לא כאן, מיסוי איננו גזל. אין דבר כזה. אנחנו מפחיתים מס. בוועדת הכספים הפחתנו כמה פעמים מס. אז מישהו יכול לומר לנו: אתם לא יכולים לעשות את זה כי לפני כמה שנים המס היה יותר גבוה, או להיפך? אנחנו היינו צריכים למצוא את האיזון, וליבת העניין של המס היתה צריכה להישמר כמו הדוח הסופי של ועדת-ששינסקי. אבל כמו שאנחנו נוהגים בוועדת הכספים, ואני מניח שגם בוועדות אחרות, אבל אצלנו זה חד-משמעי, אנחנו דנים גם כאשר היה לנו עניין גדול, ופינינו את כל סדר-היום של ועדת הכספים כדי לסיים את החוק עד סיום כנס החורף, לא הנחנו לסעיף אחד, או למלה אחת שתחמוק מנגד עינינו, ושצריך לסדר אותה באופן כזה שאכן החוק יהיה חוק ראוי. אני לא אלאה את חברי הכנסת, וגם כולם בוודאי גם יודעים, אנחנו שינינו 19 סעיפים, ובסופו של דבר אני משבח את אנשי משרד האוצר, וגם משרדים אחרים, שבסופו של דבר הם נכנעו לנו. הם הסכימו אתנו. אני משבח אותם על כך. היו ויכוחים, וויכוחים קשים, ואנחנו שינינו את הנושא של הקרן. הכול בהסכמה, אדוני השר, ואני חולק על חבר הכנסת אורי אריאל. אני מציין לשבח גם את יושב-ראש האופוזיציה בוועדת הכספים,

חבר הכנסת ציון פיניאן, שהביאו נוסח שלא מצא חן כל כך בעיני המשפטנים, אבל ועדת הכספים הכריעה. ואני חולק על חבר הכנסת אורי אריאל, מכיוון שכתוב בחוק שעד חשוון תשע"ב, שזה נובמבר 2011, הממשלה מביאה חוק על הקרן, שהכספים ייועדו לנושאים החברתיים והכלכליים. אני לא מכיר שר אוצר שהולך לעבור על החוק.

וחזקה על שר האוצר הנוכחי שאכן הוא יעשה את זה. החוק מחייב אותו. חברי הכנסת, חברי הכנסת. חבר הכנסת אפללו, אפשר לעשות את הדברים בפחות רעש. אז נכון שהיו חברי ועדה שרצו יותר מזה. אגב, היו חברי ועדה שרצו פחות. אבל היו, בקרב חברי הוועדה יש יותר שרצו יותר. בסופו של דבר, בהסכמה, הגענו לעובדה הזאת, שהממשלה לא רצתה בתחילה לשים את זה בחוק, קבענו את זה בחוק, ובחוק יש סעיף מפורש, עם תאריך עברי מדויק, הלועזי הוא לא כל כך מדויק, זאת אומרת הוא לא עד, בעברי זה מדויק לגמרי. אחרי סוכות של השנה הבאה,

מגיע חודש חשוון, ואתה צריך להביא את החוק, ואתה תביא אותו, בעזרת השם. אורי אריאל לא צודק בזה. אני לא רוצה להלאות את חברי הכנסת, אבל אנחנו שינינו את המועד של תחילת הפקה מסחרית. שינינו את תקופת החיפוש, את מועד חישוב המטבע, את ההכרה בהכנסות מדמי שימוש במתקני הנפט. אנחנו דאגנו גם לחברות וגם לאלה, מחפשי הנפט. הכרנו בתשלום של דמי מפעיל. לעניין ההוצאות שהוצאו בשלב ההיתר המוקדם, קיבלנו פשרה שהיתה לטובתם. הכנסנו בנושא של הגדרת תקבול ששר האוצר יקבע תקבול נוסף, באישור ועדת הכספים. השגה וערעור שינינו, את ההתאמה של שיעור ההיטל לשיעור מס חברות לעניין הזה של המשקיעים. מחיר המכירה של גז ליצוא יהיה לפי המחיר בישראל, חישוב רכיבי ההיטל, הסדרי מיסוי של שותפויות הנפט, הארכה של מועדי הדיווחים על-פי בקשתם, הכרה בהוצאות הפיתוח של מיזמי הנפט. צמצמנו את העיצום הכספי על אי-דיווח מ-100,000 ל-50,000. את הסעיף לעניין העברת מידע הוצאנו אתמול מהחוק, לא היה בו צורך. דרש את זה שר התשתיות, אבל גם אנחנו דרשנו את זה. אני מאוד רציתי להוציא את זה, וזה יצא, ולא רציתי שזה יבוא בהסתייגות למליאה אלא רציתי אתמול, ואני באמת מתנצל בפני חברי ועדת הכספים על כך שעבדנו פעמים רבות בשעות לא מקובלות, אבל היה עניין לכנסת והיה עניין לוועדה והיה עניין לשר האוצר שהחוק יעבור ויעבור מסודר. אותו דבר שינינו ביחס להוראות המעבר שעוסקות במיזמי נפט קיימים, וקבענו, עד כמה שניתן מבחינה משפטית, את התביעה שכל החברות דרשו, וגם אנחנו סברנו כך: לקבוע את היציבות של המיסוי, על מנת שאנשים ידעו מהי המדיניות של המיסוי, שלא מחר הולך להשתנות למעלה או למטה, כי יש לזה השלכה כלכלית, השלכה כלכלית שיש לה משמעות מבחינת ההשקעות של החברות. הודיע על זה שר האוצר. שר האוצר הכריז על כך במהלך הדיונים, במהלך ההצבעות, בעצם, בוועדה, וראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה. לא הכנסנו את זה בחוק, אני לא ביקשתי להכניס את זה בחוק, בהתחלה חשבתי על העניין הזה, אבל אחרי זה דיברנו על כך, חוק אפשר לשנות. אפשר לשנות. אז אם אנחנו לא מאמינים כששר האוצר מכריז, ויש בעצם התחייבות שלטונית, ראש הממשלה מכריז, אם אנחנו מכניסים את זה בחוק, אז מחר אפשר לשנות את החוק ויגידו: השתנו הנסיבות ומשנים את מדיניות המס. שר האוצר אמר את זה לא כהכרזה פורמלית אלא כהכרזה שהוא מאמין בה, שאכן אחרי העברת החוק הזה יש מדיניות מיסוי ברורה על חיפושי נפט וגז. מדינת ישראל אומרת בדיוק לאיזה כיוון היא הולכת. בעלי החברות,

מנהלי החברות, משקיעים פרטיים, יודעים מה מדינת ישראל אומרת באופן ברור, חד וצלול, מה המדיניות שלה, האם המדיניות שלה היא א' או ב'. היום הולכת מדינת ישראל לומר לכל העולם: יש מדיניות מיסוי ברורה של מדינה, שהיא יציבה, וגם שר האוצר הודיע עליה, גם ראש הממשלה הודיע עליה, והחשיבות של זה היא חשיבות בלתי רגילה. אדוני לקראת הסוף?

אתה מתכוון לסיים?

הדיונים בוועדת הכספים היו דיונים קשים,

לא הופעלו כאלה לחצים כפי שמנסים להציג אותם בתקשורת. דיברו אתנו, דיברו עם רבים מאתנו.

לא, תודה רבה. בסדר, אני מדבר על כל חברי הוועדה. שמעו את האנשים, לא הופעלו לחצים מי יודע מה אבל היה קשה לחברי הוועדה, היו התלבטויות מאוד מאוד קשות. באו משקיעים, משקיעים בינוניים,

לא כל אחד יש לו היכולות להשקיע, גם לאדם פרטי לא, אבל היו טענות והדליקו אצלנו, אצל כל חברי הוועדה, או אצל חלק מחברי הוועדה, נורות אדומות. גמלה בלבי ההחלטה, אני באופן אישי, לא רק כיושב-ראש הוועדה אלא כחבר הוועדה, שצריך את ליבת החוק להעביר, ולהעביר מהר, לפני שיתחילו היסוסים וכדומה. היו לי הרבה סיבות לא להעביר את החוק הזה, כי אני מרוגז על הממשלה על דברים אחרים, לא דווקא משרד האוצר, יש משרדים שאני,

אבל האחריות, גם כלפי האזרחים וגם כלפי המדינה, גמלה בלבי ההחלטה להעביר את זה,

אלא אם כן היינו נתקלים בבעיות משפטיות וחוקתיות קשות,

מאפשרות את ההעברה. אבל ועדת הכספים הוכיחה שכאשר היא נחושה בהחלטתה להעביר חוק, גם אם הוא חוק מסובך, והחוק מסובך, הוא חוק כלכלי, לא כל חברי הכנסת יודעים את כל סעיפיו לפרטי פרטים, הוא חוק כלכלי, לא פשוט, לא קל, צריך לדעת לעשות את החישובים, ולכן השקענו את כל הזמן האפשרי על מנת למצות את התהליך ואת הדיון.

מבקש לשתף את מליאת הכנסת, מה הדיבר הרביעי בעשרת הדיברות? כל הזמן אני שוכח. לא תנאף, או לא תענה ברעך? לא תגנוב. לא תענה ברעך. הרביעי? שמור את יום השבת. נדמה לי, לא תגנוב.

תשמע מה שאני אומר לך. הרביעי זה שמור את יום השבת. אני מבקש לשתף את חברי הכנסת בהתלבטויות שהיו בוועדה, ואני מבקש לומר: קיימתי דיונים, כפי שאני מנסה לעשות גם בחוקים אחרים, בקואליציה ובאופוזיציה. היו כמה חברי ועדה שעמדתם היתה ברורה ונחרצת, שתומכים בחוק באופן ברור. בסדר, אתם, מלבד השיחות הרגילות שאני מנהל, לא דיברתי יותר מזה. דיברתי עם האופוזיציה, דיברתי עם חברי קדימה, ואדוני שר האוצר, אמרתי את זה קודם, האופוזיציה התנהגה באחריות רבה מאוד. ואני משבח את חבר הכנסת יעקב אדרי שוב. היו בדיונים אצלי בלשכה על מנת להגיע להסכמה, ועיקר העניין היה הקרן. היו עוד דברים נוספים, מה שמניתי קודם, אבל עיקר העניין היה הקרן, האם אנחנו לוקחים את הכסף הזה בדורות הבאים ומפזרים אותו אלקין, אלקין, אתה מפחד שהקואליציה לא תתמוך? חבר הכנסת איתן כבל, הביטחון הכי גדול שלו, שדווקא האופוזיציה תומכת. אנחנו תומכים, אלקין. חבר הכנסת יעקב אדרי, שבאמת גילה אחריות רבה. ואני אומר לכם, אמרתי, שעתה היפה של הכנסת. אדוני ראש הממשלה, אני שמח שבאת לכאן ושאתה יחד אתנו תתמוך בחוק הזה. אני מבקש לשבח, השר כץ, השר כץ, שר התחבורה. יש לי הזדמנות לדבר עם ראש הממשלה עכשיו. אני רוצה לשבח את רכז הקואליציה בוועדה, את חבר הכנסת ציון פיניאן. אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, שאם ועדת הכספים מצליחה מבחינת קואליציה ואופוזיציה, זה ציון פיניאן. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו בארבע עיניים: אני מבקש כל הזמן מציון פיניאן שיעבור ליהדות התורה.

אני חושב שהוא נכס. הוא מאוד אוהב את יהדות התורה, אבל הוא כזה ליכודניק. אני עוד אנסה. באמת, גם הוא היה שותף להתלבטויות. ואני אומר לך,

חבר הכנסת אמנון כהן, שלצערי עוזב את הוועדה, הוא הולך להיות יושב-ראש ועדת הפנים, ישבנו, עם ציון, בהתלבטויות על הדברים החשובים יותר והחשובים פחות,

שמופיעים בסעיפי החוק, ואני ממש ראיתי בכל חברי הוועדה, כן כן, הנה אמנון כהן.

אתה עם שר הביטחון,

אני מציע שתסכם את הדברים. אתה רוצה להוציא אותו מש"ס? רבותי, תנו לו לסכם את הדברים. אדוני ראש הממשלה, אדוני שר האוצר, אני רוצה מאוד לשבח את החברים בוועדה, שגילו אחריות רבה, אחריות רבה, והביאו את החוק הזה לגמר. אני מבקש להודות, אדוני היושב-ראש, לצוות ועדת הכספים, שאילולא הם לא היה כאן חוק היום, הייתם יכולים להצביע באוויר. בלילות, לילות שלמים, כשכולנו הלכנו לישון, ישבו ועבדו, כי לא תמיד קיבלו את התשובות ממשרדי הממשלה. התברר שהממשלה היא מאוד גדולה, חשבתי שהיא יותר קטנה, פה יש יועץ משפטי, ופה יש חשב, ומכל אחד צריך לקבל תשובה, ולכל אחד יש דעה כזאת, ולאחרים יש דעות אחרות. אני רוצה לשבח את מנהל הוועדה טמיר כהן, את היועצת המשפטית הבלתי-נלאית של הוועדה,

את עורכת-הדין מירב תורג'מן, את עורכת-הדין ענת מימון, את רחל סמואל, את ליאת קרפטי, את אורית ארז, את המתמחה תמר כהן, את הנסחית דפנה ברנאי, שעל אף ההוראות שהיא קיבלה, ניסחנו את החוק, גם את החוק הפרטי שלי, שמגיע בסוף סדר-היום בגלל אלקין, את הדובר ירח טוקר, את העוזרים שלי, משה שיפמן, שמוליק ליטוב ושלמה פולק. רגע, אני הולך להגיד, וזבולון אורלב,

כל חברי הוועדה אמרתי קודם, אני אומר שוב, אני לא שווה שום דבר אילולא היו חברי הוועדה ברמה הגבוהה הזאת. ולכן אני מבקש להודות, ללשכות המשפטיות ולעובדים במשרדי האוצר, המשפטים ורשות המסים, אגף התקציבים במשרד התשתיות. אני מבקש להודות לכולם. אני מבקש מכל חברי הכנסת, את מי ששכחתי, אני אחרי זה מציג עוד חוק, אז אעלה את זה בחוק הבא. אני מבקש מכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת, ככתבה וכלשונה, ואפילו אם יש הסתייגויות שחלקים מאתנו סבורים שהן נכונות, גם אני סבור שיש כמה הסתייגויות שהן ראויות, אבל אם תעבור הסתייגות אחת ייפרם כל החוק. אסור לנו לתמוך בשום הסתייגות, ואני שמח, אדוני שר האוצר, ששר התשתיות, חבר הכנסת נסים

ששר התשתיות נעתר בפגישה והסיר את הסתייגויותיו. אני מבקש לתמוך בהצעת החוק הזאת ולהסיר את כל ההסתייגויות. תודה רבה. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני.

חברי הכנסת, לפני שאני מתחיל את ההצבעה על ההסתייגויות, היה סיכום של יושב-ראש הכנסת עם הסיעות חד"ש, בל"ד ורע"ם-תע"ל, שאומנם הם לא נמצאים פה אבל נצביע על כל ההסתייגויות שלהם, ואני מתכוון לקיים את הסיכום הזה ככתבו וכלשונו. אנחנו נצביע על כל ההסתייגויות של הסיעות שציינתי, למרות העובדה שחברי הכנסת אינם נוכחים באולם. כמקשה אחת?

כל הסתייגות. אין לנו הרבה הסתייגויות. רבותי, אני מתחיל את ההצבעה על ההסתייגויות. רבותי, לשם החוק. הסתייגות של חברי הכנסת מוחמד ברכה, חנא סוייד, דב חנין ועפו אגבאריה, להלן: סיעת חד"ש. רבותי, רבותי, השר, דן, נא לשבת במקומותיכם. השרה לימור לבנת, זה מפריע לי לקיים הצבעה. השר הרשקוביץ, בבקשה לשבת. רבותי, אני חוזר, כדי שלא יהיו אי-הבנות. שלא יהיו הערות. אני מצביע על כל ההסתייגויות של חברי הכנסת מסיעות רע"ם-תע"ל וחד"ש,

נמצאים פה, זה היה סיכום של יושב-ראש הכנסת אתם. אני מתחיל, רבותי, לשם החוק, כפי שאמרתי: סיעת חד"ש, סיעת מרצ, אילן גילאון וניצן הורוביץ,

אברהים צרצור, אחמד טיבי, להלן: סיעת רע"ם-תע"ל. מרצ הודיעה לי שהיא מורידה את ההסתייגויות. בכל אופן, רבותי, נצביע, לשם החוק, הסתייגות של הסיעות שציינתי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לשם החוק לא נתקבלה. 68 נגד, שני נמנעים. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. אחרי שם החוק, סיעת חד"ש וסיעת רע"ם-תע"ל. רבותי, הסתייגות.

מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל אחרי שם החוק לא נתקבלה. 68 נגד, ארבעה בעד, נמנע אחד. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. אני מצביע על שם החוק. חברת הכנסת שלי יחימוביץ הודיעה שהיא מורידה את כל ההסתייגויות. רק רגע, חבר הכנסת מולה. תן לי להצביע על שם החוק ואאפשר לך לדבר. רבותי, שם החוק כהצעת הוועדה, מי בעד?

נגד? שם החוק, כהצעת הוועדה, נתקבל. 73 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. אם כן, רבותי, שם החוק, כהצעת הוועדה, נתקבל. חבר הכנסת מולה, רצית להודיע משהו? אני אאפשר לך את זה. אנחנו מורידים את כל ההסתייגויות שלנו, למעט סעיף, אדוני המזכיר, תרשום. איזה סעיפים אמרת? הסתייגות 28 והסתייגות 38. 38. שני, אותן נשאיר. כל ההסתייגויות של סיעת קדימה, אני מבין שאתם מסירים אותן. אם כן, רבותי, לסעיף 1, הסתייגות של חברי הכנסת אורי אריאל ורונית תירוש, הסתייגויות

אתם מורידים? בודדות שלי. את תודיעי לי על מה.

חבר הכנסת אורי אריאל, להצביע על ההסתייגות שלך. מי בעד, רבותי, ההסתייגות של אורי אריאל? מי נגד? הצבעה. ההסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל לסעיף 1 לא נתקבלה. 74 נגד, שניים בעד. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות של חברי הכנסת אורי אריאל ורונית תירוש לפסקה (5) מי בעד, רבותי? מי נגד? ההסתייגות של חברי הכנסת אורי אריאל ורונית תירוש לסעיף 1 לא נתקבלה. 65 נגד, שניים בעד. ההסתייגות לא נתקבלה. יש לנו פה לחלופין, רבותי. מי בעד לחלופין? מי נגד, רבותי? ההסתייגות לחלופין של חברי הכנסת אורי אריאל ורונית תירוש לסעיף 1 לא נתקבלה. 68 נגד, שניים בעד. ההסתייגות לחלופין לא נתקבלה. לפסקה (7), חבר הכנסת אורי אריאל מוריד, אבל יש לי סיעת חד"ש ואני חייב להצביע. רבותי, מי בעד ההסתייגות לפסקה (7)? מי נגד, רבותי?

קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 1 לא נתקבלה. אם כן, רבותי, 68 נגד, אפס בעד, אין נמנעים. ההסתייגויות לפסקה (7) לא נתקבלו. אנחנו מצביעים, רבותי, על סעיף 1 כהצעת הוועדה, רבותי. מי בעד, מי נגד? סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. 74 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, סעיף 1 נתקבל כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 2. רבותי, הסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל, רונית תירוש הורידה. אם כן, רבותי, להצביע, אורי אריאל. מי בעד, רבותי, ההסתייגות של אורי אריאל? ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת אורי

2 לא נתקבלה. 70 נגד, שניים בעד. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות מס' 9, חברת הכנסת שלי יחימוביץ הורידה. סיעת חד"ש. רבותי, מי בעד ההסתייגות של סיעת חד"ש?

רבותי, מי נגד?

חד"ש לסעיף 2 לא נתקבלה. 67 נגד, שניים בעד, אחד נמנע. אם כן, ההסתייגות לא נתקבלה. לחלופין (א), רבותי.

ההסתייגות לחלופין (א)

סיעת חד"ש לסעיף 2 לא נתקבלה. 69 נגד, אחד נמנע, אפס בעד.

ההסתייגות לחלופין הראשונה לא נתקבלה. הסתייגות לחלופין (ב) רבותי, הצבעה. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לחלופין (ב) של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 2 לא נתקבלה. 67 נגד, אפס בעד, אחד נמנע. ההסתייגות לחלופין (ב) לא נתקבלה.

רבותי, הסתייגות של אורי אריאל ורונית תירוש. רונית הורידה, רק אורי אריאל. מי בעד, רבותי, מי

ההסתייגות של חבר הכנסת אורי

לסעיף 2 לא נתקבלה. 68 נגד, שניים בעד, אחד נמנע. אם כן, רבותי, הסתייגות מס' 10 לא נתקבלה. מס' 11, יש לנו רע"ם-תע"ל. איתן כבל הודיע לי שהוא הוריד את כל ההסתייגויות,

סיעת חד"ש.

אנחנו מצביעים על ההסתייגות של סיעת רע"ם-תע"ל וסיעת חד"ש. מי בעד, מי נגד, רבותי?

וסיעת חד"ש לסעיף 2 לא נתקבלה. 67 נגד, אחד נמנע, אין בעד, רבותי. אם כן, רבותי, מס' 12, סיעת מרצ הורידה את ההסתייגות. אין עוד הסתייגויות לסעיף 2. הסתייגות מס' 11 לא נתקבלה, 12, אין הסתייגויות. אני מצביע על סעיף 2 כהצעת הוועדה, רבותי. מי בעד, מי נגד? סעיף

75 בעד, נגד, אין, נמנעים אין. אם כן, רבותי, סעיף 2 נתקבל כהצעת הוועדה. אני עובר לסעיף 3. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. מאחר שהוא לא נמצא פה אני מצביע על ההסתייגות שלו. מי בעד, מי נגד, רבותי? ההסתייגות של חבר הכנסת גאלב מג'אדלה לסעיף 3 לא נתקבלה. בחיים לא היה דבר כזה. בחיים לא היה דבר כזה, שחברי כנסת לא

רבותי, אני אתן לך הסבר תיכף. 64 נגד, שניים בעד, אחד נמנע. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. אני אתן הבהרה, רבותי. מאחר שזה היום האחרון של המושב והיתה בקשה, רבותי,

אני הבהרתי את זה אבל על מנת שלא תהיה לזות שפתיים, הסיעות הערביות ביקשו שההצבעה תתקיים ביום שלישי ולא ביום רביעי עקב זה שהיום זה יום האדמה. מאחר שזה לא נתאפשר, מה זה יום האדמה? יום האדמה זה חג רשמי? יואל חסון, אני, רבותי. מהאדמה. רוני בר-און. רבותי, רבותי. באמת, ממשלת ימין נותנת לגיטימציה ליום האדמה. זה בושה, זה לא ייאמן. יואל חסון, יואל חסון,

אני ממשיך את ההצבעה.

נוח לך. לא נוח לך, תצא בחוץ. מה שאתה רוצה תעשה.

רבותי, אני ממשיך. זה לא עובד בצורה כזאת. זה לא חג דתי ולא חג

רבותי, נסתיימו ההסתייגויות לסעיף 3. אני עובר להצבעה על סעיף 3, כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 3, כהצעת הוועדה, נתקבל. 70 בעד, אין מתנגדים, נמנעים, 2. סעיף 3 אושר כהצעת הוועדה, רבותי. לסעיף 4, מס' 16, זבולון אורלב,

17, חברת הכנסת שלי יחימוביץ ודב חנין. אנחנו מצביעים על הסתייגות 17 של דב חנין, רבותי. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת דב חנין לסעיף 4 לא נתקבלה. 59 נגד, שניים בעד, אין נמנעים. ההסתייגות לא נתקבלה. אני רוצה

ידידי, באמת. אני מציע לכבודו, לא באמצע הצבעה. תכבדו טיפה את עצמכם, חברי הכנסת. רבותי, מס' 18, הסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל, גם חבר הכנסת דב חנין ביום האדמה? יואל, יואל, באמת.

אתה מכבד את עצמך? אני מדבר אתך במלוא הרצינות. אתה הרי אמרת את דבריך. אני מכבד אותך, אל תנסה את הדבר הזה. באמת, זה לא לכבודך מה שאתה עושה. תגידי, גם את התחלת, ציפי? ברצינות, מה קורה אתכם? רבותי, אתם רוצים שהחוק יעבור? אדוני יושב-ראש הקואליציה, כנראה החבר'ה מהליכוד לא רוצים שהחוק הזה יעבור היום. הם לא רוצים שהיום יעבור. רבותי, להסתייגות מס'

של חבר הכנסת אורי אריאל, רונית תירוש מורידה. חבר הכנסת נסים זאב, אתה,

אם כן, רבותי, מי בעד, מי נגד הסתייגות 18? ההסתייגות של חברי הכנסת אורי אריאל ונסים זאב לסעיף 4 לא נתקבלה. 58 נגד, חמישה בעד. ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות 19, חבר הכנסת אורי אריאל. רונית תירוש מורידה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הראשונה של חבר הכנסת אורי אריאל לסעיף 4 לא נתקבלה. 64 נגד, שלושה בעד. ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות 20, חבר הכנסת אורי אריאל. רונית תירוש מורידה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות השנייה של חבר הכנסת אורי אריאל לסעיף 4 לא נתקבלה. אם כן, רבותי, 68 נגד, שניים בעד, אחד נמנע. ההסתייגויות לא נתקבלו. אם כן, רבותי, אני מצביע על סעיף 4, סעיף 5, סעיף 6, סעיף 7, כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד?

72 בעד, אין מתנגדים, אחד נמנע. אם כן, רבותי, סעיפים 4, 5, 6 ו-7 אושרו כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 8, מס' 23, הסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל. רונית תירוש מורידה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל לסעיף 8 לא נתקבלה. 67 נגד, שניים בעד, אחד נמנע. אם כן, ההסתייגות לסעיף 8 לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 8 כהצעת הוועדה, רבותי.

סעיף 8, כהצעת הוועדה, נתקבל. 72 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, ההסתייגויות לסעיף 9 לא נתקבלו. אנחנו מצביעים על סעיפים 9, 10 12, כהצעת הוועדה,

מי בעד? מי נגד? סעיפים 9 12 נתקבלו. 68 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד.

סעיפים 9,

11, 12 נתקבלו כהצעת הוועדה. אני עובר לסעיף 13, מס' 25, רונית תירוש מורידה, מס' 26, הסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל. שלמה מולה הודיע לי שהוא מוריד. מי בעד ההסתייגות? אתה מוריד, אורי אריאל. 26, 27. אתה מוריד את 26 ואת 27, כן?

אם ככה, אין הסתייגויות לסעיף 13. אני מצביע על סעיף 13 ועל סעיפים 14 18 כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד?

אם כן, רבותי, סעיפים 13, 14, 15, 16, 17, 18 ועד בכלל אושרו כהצעת הוועדה.

רבותי, הסתייגות מס' 28, של חבר הכנסת אורי אריאל. רונית תירוש מורידה. להצביע, אורי אריאל? לא מורידה. לא מורידים. אם כן, רבותי.

חוזר, אין בעיה, רבותי. זה סעיף 19, רבותי. זה לא סעיף 28, זה טעות שלכם. אתם ביקשתם סעיפים 28 ו-38. זאת פסקה 28, רבותי.

ביקשת פסקה 28? סליחה. זה בדיוק זה. אוקיי, רונית, אני אצביע. אם כן, רבותי, אני חוזר. זה המשקיעים הקטנים? כן, כן. אוקיי, הדברים ברורים, רונית תירוש. אני מצביע על סעיף 19, מס' 28, על הסתייגויות של חבר הכנסת אורי אריאל ורונית תירוש. מי בעד, מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של חברי הכנסת אורי אריאל ורונית תירוש לסעיף 19א(6) לא נתקבלה. 48 נגד, 23 בעד. ההסתייגות לסעיף 19, מס' 28, לא נתקבלה. חברת הכנסת רונית תירוש,

להצביע גם,

רבותי, לחלופין, ב-28, מי בעד? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לחלופין של חברת הכנסת רונית תירוש לסעיף 19א(6) לא נתקבלה.

אזרחים ישקיעו ולא יהיה מי שישקיע כי לא יאמין, רק מי שיש לו חזון מבין את זה. 49 נגד, 21 בעד, אין נמנעים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אני לא נותן לך עכשיו.

לא נותן הערות.

אדוני רוני בר-און, לא אתה מנהל את הישיבה, אני מנהל אותה. אני מנהל את הישיבה.

תתלונן לאיזה ועדה שאתה רוצה. אני לא מתכוון לתת לך. לא מתכוון לתת לך, שב במקומך. שב במקומך. יש זכות דיבור, שב במקומך.

רונית תירוש, אני לא אתן לך. אתה תלמד שאני מדבר אתך פעם אחת. אתה לא תפריע לי. אני לא אתן לך. שב במקומך. שב במקומך, לא אתן לך. רבותי, אני ממשיך בהצבעות. מס' 29, רונית, את מורידה? מורידה. רבותי, מס' 29, מורידה. לא מורידה. לא מורידה? תחליטי. אני מצביע? רבותי, אני מצביע על מס' 29, מי בעד, מי נגד ההסתייגות? נגד העם אתם, נגד העם. בעד יום האדמה ונגד העם. ההסתייגות של חברת הכנסת רונית תירוש לאחרי סעיף 19א(8) לא נתקבלה. 46 נגד, 20 בעד, נמנע אחד. רונית, להצביע על הלחלופין?

בהסתייגות 29, מי בעד?

נגד? ההסתייגות לחלופין של חברת הכנסת רונית תירוש לסעיף 19 לא נתקבלה. 56 נגד, חמישה בעד, אין נמנעים, הסתייגויות 29, כולל לחלופין, לסעיף 19, לא נתקבלו. אני מצביע, רבותי, על סעיף 19, 20 עד 51, ועד בכלל, כהצעת הוועדה. רבותי, מי בעד? מי נגד? סעיפים 19 51, כהצעת הוועדה, נתקבלו. אדוני היושב-ראש, תן לי בבקשה.

בתנאי שתבטיח שעד סוף הישיבה לא תפריע. לא, אני מדבר במלוא הרצינות. יואל, אני אתן לך, אבל בתנאי אחד, שמעכשיו ועד סוף הישיבה לא תפריע לי.

לא, ברצינות, רבותי, אי-אפשר לנהל. רבותי, אני מוציא את הגרון שלי. נחמן ישגיח עליו.

אדוני, מה תוצאות ההצבעה? התוצאה, רבותי, 70 בעד, אין מתנגדים, שני נמנעים.

19 51, ועד בכלל, נתקבלו כהצעת הוועדה. בבקשה, יואל חסון. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להסב את תשומת לבך ותשומת הלב של חברי הכנסת שבסעיף 128(ב)(1) נאמר בצורה ברורה: "נעדר המסתייג מהצבעה, לא יצביעו על הצעתו, היו מספר מציעים להסתייגות אחת ונעדרו כולם, לא יצביעו על הצעתם". אדוני, ליושב-ראש הכנסת אין הסמכות לאפשר הצבעה על הסתייגות למי שלא,

לא, לא, לא. לא, לבד.

חבר הכנסת איתן, תן לי, אני אענה לו. רק על אלה של הסיעות הערביות שקיבלו את הפטור כדי להשתתף באירועי יום האדמה, שהוא חג לאומי ולא חג דתי, מה שמבייש את הדמוקרטיה

ולמרות הכול, רבותי, אני מקריא לך, אתה הקראת, שב במקומך, כשאתה הקראת אני לא הפרעתי לך: "נבצר מחבר הכנסת להשתתף

חברת הכנסת רונית תירוש, יש לך הסתייגות. מורידה אותה, רבותי. לסעיף 52, רונית תירוש מורידה. 31, רונית תירוש? מורידה. 32, חד"ש, אני מצביע. רבותי, אני מצביע על הסתייגות 32. רבותי, מי בעד, מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 52 לא נתקבלה. 65 נגד, אין בעד ונמנע אחד. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. לחלופין, רבותי, הסתייגות 32, של סיעת חד"ש, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 52 לא נתקבלה.

אין בעד ונמנע

הכנסת דליה איציק, אני ממש מצטער, זה מפריע לי. לסעיף 53, רבותי, הסתייגות של קבוצת רע"ם-תע"ל וחבר הכנסת גאלב מג'אדלה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל ושל חבר הכנסת גאלב מג'אדלה לסעיף 53 לא נתקבלה. 64 נגד, בעד, אין, נמנע אחד. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא

ההסתייגות לא נתקבלה, רבותי. אני עובר לסעיף 54. סיעת חד"ש, רבותי, מי בעד ההסתייגות?

נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 54 לא נתקבלה. 63 נגד, אחד בעד, אין נמנעים. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. מס' 40, הסתייגות של סיעת חד"ש. חבר הכנסת נסים זאב, להוריד?

לא מוריד. הסתייגות של חבר הכנסת נסים זאב, סיעת חד"ש וסיעת רע"ם-תע"ל, מי בעד ההסתייגות,

מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת נסים זאב ושל קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 54 לא נתקבלה.

רונית תירוש מורידה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד, רבותי?

65 נגד, אחד בעד, אחד נמנע.

הסתייגות 43 לא נתקבלה. 44, חבר הכנסת אורי אריאל. רונית תירוש מורידה. כן. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל לסעיף

70 נגד, שניים בעד, אחד נמנע. הסתייגות 44 לא נתקבלה. הסתייגות 45, סיעת חד"ש וסיעת רע"ם-תע"ל. רבותי, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 54(ו)

64 נגד, בעד, אין, נמנעים, אין. הסתייגות 45 לא נתקבלה. הסתייגות 46 של סיעת חד"ש וסיעת רע"ם-תע"ל, רבותי, מי בעד? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 54(ז)

64 נגד, בעד, אין, נמנעים, אין. אם כן, רבותי, הסתייגות 46 לא נתקבלה. הסתייגות 47 של חבר הכנסת אורי אריאל. חברת הכנסת רונית תירוש מורידה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל לסעיף 54 לא

אם כן, רבותי, הסתייגות 47 לא נתקבלה. הסתייגות 48, של חבר הכנסת אורי אריאל, רונית תירוש מורידה. מי בעד ההסתייגות, מי נגד, רבותי? ההסתייגות של חבר הכנסת אורי אריאל לסעיף 54 לא נתקבלה. 67 נגד, שלושה בעד, אחד נמנע. הסתייגות 48 לא נתקבלה. הסתייגות 49, של חבר הכנסת אורי אריאל. חברת הכנסת רונית תירוש מורידה.

מי בעד? מי נגד? חוק מיסוי רווחי נפט,

78 בעד, שני מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמין את שר האוצר לברך את כל העוסקים במלאכה. תודה, אדוני שר האוצר. אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, פרופסור ששינסקי, 12 שנים אני מכהן כחבר כנסת ומחר שנתיים כשר אוצר ואני נרגש ברגע הזה.

מבחינתי רגע חשוב, רגע מכונן, רגע שבו הכנסת התעלתה מעל לכל המחלוקות, קואליציה ואופוזיציה, ימין ושמאל, דתיים וחילונים, כמעט פה-אחד מכל קצוות הבית הכנסת התאחדה ברגע חגיגי הזה, בסיום מושב החורף של הכנסת, בתמיכה בהצעת חוק על-פי דוח ועדת-ששינסקי. לא כל יום מתאחדים הימין והשמאל, הדתיים והחילונים, הקואליציה והאופוזיציה. אני מייד אודה לכמה אנשים שאני חייב להם תודות, אבל לפני זה אני רוצה לומר: רבותי חברי הכנסת, כשהחלטתי לפני קצת יותר משנה, בחודש פברואר 2010, להקים ועדה מקצועית לבחינת משטר התמלוגים והמסים על הגז והנפט, ידעתי שיהיה קשה, ידעתי שיהיה ארוך וממושך. לא ידעתי עד כמה. וכשביקשתי מפרופסור ששינסקי לעמוד בראש הוועדה ידעתי שזו משימה לא קלה,

אבל גם אני לא ידעתי, לא רק אתה, למה אני גורר אותך וכמה קשה תהיה הדרך שהביאה אותנו היום לסיומה המוצלח. ואני רוצה לומר לכם. זו הצעה נכונה וחשובה מאין כמותה מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינה מוסרית. המצב עד כה היה בלתי מוסרי בעליל, כשאזרחי מדינת ישראל היו הנמוכים בעולם, היחידים בעולם שלא נהנו ממש מאוצרות הטבע של המדינה שלהם. תיקנו פה לא רק טעות כלכלית אלא גם עוול מוסרי. והמאבק הזה הפך גם מאבק על הדמוקרטיה הישראלית, בגלל הקמפיין, שלעתים היה לגיטימי ולעתים היה אגרסיבי וחצה קווים אדומים. מאבק של שנה שלמה. פרופסור ששינסקי, היתה לנו ביחד שנה לא קלה. אף-על-פי שאתה איש חזק, ההכפשות, ההטרדות, כלפיך וכלפי משפחתך, היו רגעים לא קלים, לך, ואני מוכרח להודות, גם לי. אבל החשיבות המוסרית, החשיבות הכלכלית של החוק הזה

ואני רוצה לומר, זו תעודת כבוד קודם כול לכנסת, לקואליציה ולאופוזיציה, לכל סיעות הבית, שעמדנו בלחצים וקיבלנו החלטה צודקת, נכונה, בצורה עניינית ויפה כל כך. אני רוצה לומר גם מלה למשקיעים בגז ובנפט. כמו שאמר גפני: אתם לא אויבים. ההשקעות שלכם, המאמצים שלכם ראויים להערכה. החוק הזה הוא לא נגדכם. הוא לא חוק נגד, הוא חוק בעד. הוא חוק בעד מדינת ישראל,

הוא חוק שמשאיר לכם תמריצים ורווחים נאים, אבל דואג שאוצרות הטבע של כולנו, לא רק שלכם, של כולנו, כולנו ניהנה מהם. כך נכון, כך צודק, כך מוסרי, כך נכון כלכלית,

אני רוצה לומר תודות ויש לי רשימה. אני אשתדל לעבור עליה בקצרה. לראש האופוזיציה, אל תדאג. הכול בזמנו. אני רוצה לפתוח ולומר תודה לראש הממשלה בנימין נתניהו. אני רוצה לומר לך, ראש הממשלה: ללא הגיבוי שלך, הרוח הגבית, התמיכה, לא בסוף, גם בהתחלה, הרי מייד בתחילת הקמת הוועדה החלו הלחצים, לא היינו מגיעים לסיום המוצלח הזה היום. שר אוצר, בנושא כזה, ללא גיבוי מלא של ראש הממשלה, שהבין את חשיבות העניין, יושב-ראש הקואליציה, תודה לך. ונתן גיבוי מלא במהלך השנה כולה, לא רק בשלב של הבאת המסקנות מהוועדה אל הממשלה, זה לא היה קורה, בטח לא בצורה המלאה הזו. ואני רוצה לומר לך, ראש הממשלה, שהמקרה הזה הוכיח, כמו גם מקרים אחרים ציפי, תני לי שנייה את הקשב. חברת הכנסת חוטובלי, אל תפריעי לשר האוצר. חברת הכנסת חוטובלי, איפה את נמצאת? נא לשבת במקום שלך.

אסור לך לעמוד כשיושב פה שר ומנסה להודות לאלה שעזרו לו ואת מפריעה לו. אני רוצה לומר שאני מאוד שמחה.

המקרה הזה הוא תעודת כבוד לממשלה, גם לכנסת, אבל קודם כול לממשלה, כי כל הקשר בין הון לשלטון הוכח כאן, כמו במקרים אחרים, אבל קל וחומר במקרה הזה, כבלתי אפקטיבי. הקשר בין הון ושלטון פשוט לא השפיע, לא פעל, לא שיבש, וזה במידה רבה מאוד בזכותך, ואני מודה לך על כך, אני חושב שעם ישראל צריך להודות על כך. אני רוצה להודות לנגיד בנק ישראל סטנלי פישר. בשלב מאוד קריטי הוא נתן רוח גבית לוועדה, למהלך כולו, באומץ רב. אמר דברים מאוד ברורים, הטיל את כל כובד משקלו וסייע להביא את הדברים לסיום מוצלח. אני רוצה להודות לחברי הוועדה, ובראש וראשונה לך, פרופסור איתן ששינסקי. התנדבת, לא למען הממשלה, ואין לי מושג, לא שאלתי מה דעותיך הפוליטיות כשביקשתי ממך לעמוד בראש הוועדה. התנדבת לא למען הממשלה, גם לא למען שר האוצר או משרד האוצר. התנדבת להעניק שירות לאומה, לאזרחי ישראל. בשלבים מסוימים, במקום הכרת תודה זכית, במירכאות כפולות ומכופלות, למסע הכפשות והטרדות. זה לא היה הוגן, זה לא היה צודק, זה לא היה תקין. לשמחתי הצלחנו לקטוע את זה. לשמחתי, אתה היית מספיק אמיץ, מספיק נחוש, מספיק עיקש לא להרים ידיים ולהמשיך במאמץ. ואני חושב שהממשלה, הכנסת ועם ישראל חייבים לך תודה גדולה על השכל הרב, על היושר ועל אומץ הלב שגילית. אני אומר לך מקרב לב: תודה רבה, היית נפלא. אני רוצה להגיד תודה גם לשאר חברי הוועדה, לד"ר אודי ניסן, ראש אגף התקציבים, שראיתי אותו פה קודם,

למנהל רשות המסים מר יהודה נסרדישי, שיושב שם למעלה. ראיתי פה קודם גם את פרופסור יוג'ין קנדל, ראש המועצה הכלכלית במשרד ראש הממשלה, לד"ר יעקב מימרן ומר שאול צמח ממשרד התשתיות. כל ששת חברי הוועדה עשו עבודה נפלאה. לעורך-הדין אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ולד"ר עמית פרידמן מבנק ישראל, משקיפים בוועדה שתרמו לעבודתה, לשאול מרידור ואודי אדירי מהאוצר, ששימשו מזכירי הוועדה והקדישו ימים ולילות מעבר לעבודה הרגילה. גם למיכל ונעמה, ליועצות המשפטיות. ואחרונים חביבים, אני רוצה להודות לחברי ועדת הכספים. לפני זה גם לפורומים החברתיים, שנתנו רוח גבית, כנגד הלחצים, ותמכו, ובראש ובראשונה לך, הרב מיכאל מלכיאור, התגייסת, תרמת, תודה רבה לך ולאנשים שאתך. גם לאופוזיציה, אל תשכח. אני רוצה עכשיו להודות לחברי ועדת הכספים. ראשית ליושב-ראש משה גפני, הרב משה גפני, ידידי, חברי, ליושב-ראש משה גפני, חבר הכנסת גפני, אין כמוך. תודה רבה לך. ניהלת את זה בצורה יוצאת מן הכלל, שמרת על ליבת החוק. לא נתת להכניס שום שינוי, אלא בהסכמה.

נכנס טוב, יצא אפילו עוד יותר טוב. לא נפגע, אלא רק הרוויח מהדיונים בוועדה. אני רוצה להודות לכרמל שאמה, שניהל חלק מהדיונים, יושב-ראש ועדת הכלכלה, על התרומה שלו גם בוועדה וגם מהתחלת המאבק. אני רוצה להודות למרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, לחבר הכנסת יעקב אדרי. יעקב, אתה וחבריך לאופוזיציה, גם יושבת-ראש האופוזיציה וגם החברים, גם בקדימה, גם במרצ וגם במפלגות אחרות, התעליתם מעל למחלוקות הרגילות של קואליציה ואופוזיציה. אמרתם: זה דבר חשוב, זה דבר היסטורי, זה דבר שישרת אותנו עשרות שנים קדימה,

גיליתם ממלכתיות. אני מודה לך על כך, מקרב לב,

לך ולאופוזיציה. אני רוצה להודות לחברת הכנסת שלי יחימוביץ, לא רק על העבודה בוועדה, גם על הגיבוי והתמיכה, ואני יודע שלא קל לך לתת לי גיבוי, אז אני מעריך את זה שבעתיים. אני רוצה להודות למאיר שטרית על הגיבוי,

בבמת הכנסת. אני רוצה להודות לחיים אורון, ג'ומס, שתמך בחקיקה הזאת בוועדת הכספים, ואפילו עיכב בכמה ימים את פרישתו ואת הגעתה של זהבה לכאן כדי להיות בהצבעה הסופית בוועדת הכספים. אני רוצה, אחרונים חביבים, להודות לשני אנשים. קודם כול לסגני, איציק כהן, אין סגן כמוך בכנסת, איציק, ואני מודה לך על שנתיים של חברות ועבודה משותפת. זאת לא תודה לש"ס, אלא לאיציק כהן. ואחרון חביב ברשימת התודות, ואני יודע שאני חייב תודה לעוד אנשים, ולא הספקתי לכולם, אני רוצה להודות למי שעשה עבודה נפלאה, עבודה חשובה, שבלעדיו החוק הזה לא היה עובר, לא היה עובר טוב, לא היה עובר חלק, בוועדת הכספים, לחברי ולידידי ציון פיניאן. היו לו גם שאלות והסתייגויות, בחלק מהמקרים אני שכנעתי אותו שהוא טועה, והיו גם מקרים שהוא שכנע אותי שאני טועה, ותיקנו דברים.

אני מודה לך מקרב לב, יש לך מניית זהב בתהליך החקיקה המוצלח של החוק החשוב הזה. חברי הכנסת, וכמובן לשגית, היועצת המשפטית של ועדת הכספים, שכחתי. חברי הכנסת, זה רגע מרגש. רבים טענו, כשהקמתי את הוועדה, גם באוצר היו כאלה שאמרו: אל תיגע, אין סיכוי, אל תיגע, אתה לוקח סיכון מיותר. לא ויתרנו, הקמנו את הוועדה, עמדנו על הדברים, הגענו, חברי הכנסת והשרים. ואני מוכרח לומר: בשבילי אישית, זה פשוט יצא ככה, בשבילי אישית זה מרגש, זה מעין מתנה נפלאה לסיים מחר שנתיים בתפקיד עם העברת החוק החשוב הזה, ההיסטורי הזה, החוק שאין צודק, נכון ומוסרי ממנו, החוק שהוא לכבודה של כנסת ישראל כולה.

תודה לשר האוצר. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. משהו לסדר? בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש, משהו, לסדר הדיון כיושב-ראש. אומנם לא היית היושב-ראש קודם בזמן הישיבה, אבל אני מבקש להעיר שתקנון הכנסת אכן קובע באופן ברור, כפי שהסבירו פה חברי, שאם לא נמצא מישהו מהמסתייגים, לא מצביעים על הסתייגותו. התירוץ שאמר היושב-ראש היה שיש סיכום עם הסקטור הערבי, מאחר שיש יום האדמה. אני מבקש לומר שסיכום פירושו שיש הסכמה של כל סיעות הבית, זה לא שיושב-ראש הכנסת יכול לסכם עם סיעה. אין סמכות כזאת ליושב-ראש בתקנון, ואני חושב שחשוב בנשיאות להבהיר את הנקודה הזאת, כדי שהדבר הזה לא יהווה תקדים. כי אם מותר לסקטור הערבי להגיד: אנחנו לא מצביעים כיוון שיש יום האדמה, הופכים את יום האדמה ליום חג. אני מציע בעניין הזה להקפיד על תקנון הכנסת. ההצבעה צריכה להיות רק אם המסתייג נוכח. סעיף 128(ב)(2) בתקנון אומר שאם יש נבצרות, נבצרות זה אם אדם נמצא בחוץ-לארץ, או במקום אחר שבאמת נבצר, הוא חולה, ונבצר ממנו להגיע לכנסת, לא אם הוא מרצונו אומר: אני לא רוצה לבוא או לא יכול לבוא, כי יש לי חג. זה לא נבצרות מהצבעה. תודה, חבר הכנסת שטרית. החוק מאחורינו. אנחנו רשמנו את ההערה. אני גם לא רוצה עכשיו להתחיל להתווכח על הפרשנות של החוק. סעיף 128, כשאנחנו מדברים על, נבצרות,

אתה מפרש את זה ככה ויש אחרים שמפרשים את זה,

אני מבקש להביא את הנושא לוועדת פירושים. אנחנו קיבלנו את ההערה, אבל גם לכנסת יש עמדה, ויש לה תקנון שהיא עובדת לפיו.

אוקיי, תודה, אבל הדברים מדברים בעד עצמם. חברי חברי הכנסת, הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, ומייד לאחר מכן נמשיך בהצבעות, בדיונים ובהצבעות. תודה. חברי חברי הכנסת, אולי נהפוך את זה, חבר הכנסת גפני, אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, אני מוכרח במשפט אחד רק לומר שאני מצטרף,

להערות של חברי הכנסת יואל חסון ומאיר שטרית, ונדמה לי שהפירוש שהם מציגים לתקנון הוא גם היחיד האפשרי,

אדוני, הודעות מטעם ועדת הכנסת. ועדת הכנסת קבעה את הוועדות הבאות לדיון בהצעות חוק לשם הכנתן לקריאה ראשונה: הוועדה לקידום מעמד האשה תדון בהצעות החוק האלה: הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון, זכויות בני-זוג בעת פירוד), התש"ע 2010, של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, פ/2475/18, הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, זכויות הורה), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת זבולון אורלב, פ/1477/18. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תדון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הוספת נותני שירות להסעת יולדת), התשע"א 2011, של חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת, פ/2861/18. תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת. כיוון שהתייחסת בתחילת הדברים שלך, מצאתי לנכון לקרוא את הסעיף, אתה יכול להקשיב לו תוך כדי הליכה, או כשתגיע למקום שלך. סעיף 128 לתקנון הכנסת, סעיף קטן (ב)(2): "נבצר מחבר הכנסת להשתתף בהצבעה והוא הודיע על כך בכתב,

ליושב-ראש הכנסת, וביקש שיצביעו על הסתייגותו, תצביע עליה הכנסת" רק שנייה, כשאני אסיים את הסעיף. אדוני, לא הפרעתי לך. "הוראת פסקה זו לא תחול על הצבעות על חוק תקציב המדינה ועל חוק הסדרים במשק המדינה". זאת אומרת, הנשיאות והיושב-ראש, אתה מדבר על נבצרות, אוקיי, אז יש נבצרות, גם יכולת, כפי שהם ביקשו והודיעו בכתב, גם זה נחשב נבצרות.

מה פתאום. זה לא נבצרות, אדוני היושב-ראש.

אני טוען שאי-אפשר לעשות, רק אם יש הסכמה של כל סיעות הבית. חבר הכנסת מאיר שטרית, תעבירו את זה לוועדת הפירושים. תעבירו את זה לוועדת הפירושים, והם יחליטו. לכן אמרתי, אנחנו נעביר לוועדת הפירושים. בהחלט. חברי הכנסת, בואו לא נהפוך את זה, את הסוגיה, אוקיי, ביקשת שזה יעבור לוועדת הפירושים, שנינו מסכימים ששם יחזירו לנו תשובה. אנחנו הבנו את זה ככה ואתה מבין את זה אחרת. זה טיבם של תקנון ושל

אין סיבה שתעמוד ותפריע כרגע. לא יכול להיות, יושב-ראש ועדת הכספים, אני יודע שלפעמים, כל ההתנהלות הזאת לא תקינה. כל ההתנהלות הזאת. קובעים סדר-יום, איפה יושב-ראש הכנסת? אדוני, אני באתי לישיבה, נאמר לי שזה סדר-היום. אני לא יודע מה השינויים האלה. אני מסכים אתך שיש שינוי לחוק אחד, אבל אני מקבל ומכבד את ההחלטה של מי שקיבל לפני, אני לא יכול לבוא,

איזה דבר זה? אני בעד שיעלה החוק הזה.

מבקש גם את החוק שלי להקדים.

אני מכבד יושב-ראש ועדת הכספים, למה אתה מפריע, חבר הכנסת זאב? תן לנו להעביר את זה. חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת הכספים, חברי הכנסת, יושב-ראש ועדת הכספים, אני חבר אצלך בוועדה, והרבה פעמים ראיתי שקיבלת החלטות לשנות סדר-יום, וזה לא תורה מסיני. אבל אני מוסמך בוועדה לשנות סדר-יום. אבל אני קיבלתי את סדר-היום כשעליתי לכאן. למה הוויכוח ולמה ההפרעה? נא לשבת. אני לא רוצה להמשיך את הדיון בצורה הזאת. בבקשה, אדוני. אני רק אקרא לפרוטוקול את שם הצעת החוק ואז אתן לך: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 2), התשע"א 2011. ינמק את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 2), התשע"א 2011, אשר יזמו חברי הכנסת שלי יחימוביץ ושלמה מולה. בהזדמנות זו אני מבקש לברכם ולהודות להם על יוזמתם החשובה. אומנם בירכתי והודיתי, אבל המלים האלה קטנות על המשמעות של החוק שאתם הבאתם לוועדת הכלכלה, ועכשיו למליאת הכנסת, ואלה מלים מתוכי, שאני מוסיף, כמי שבעצמו חווה סלקציה בכניסה למועדון. אני לא יודע אם אתם חוויתם את זה בעבר, אבל המשמעות של להישאר בחוץ, לעמוד שם ולחכות שמישהו ייתן לך להיכנס, ולא להבין למה אחרים נכנסים ואתה נשאר בחוץ זו משמעות אדירה, ובחוק קטן בן שני סעיפים אתם פותרים בעיה של מאות, אלפי ואולי עשרות אלפי אנשים שלא הבינו במה הם שונים, במה הם נחותים מאחרים. חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים, אדוני היושב-ראש, שאותו מוצע לתקן, מחייב את מי שמספק מוצרים ושירותים ומפעיל מקומות ציבוריים להימנע מהפליה מחמת עילות שונות, ובהן גזע, לאום,

מוצא ומין. זה חוק חשוב. אין גיל? לא, יש, יש עוד כמה פרמטרים. לא הוכנסו פה כולם. למרבה הצער, בשנים שעברו מאז חקיקת החוק נעשו לעתים ניסיונות לעקוף את הוראותיו, במטרה למנוע מתן שירות ציבורי או כניסה למקום ציבורי ממניעים פסולים של הפליה. בעיקר נמצאו שתי דרכים "יעילות" לעקיפת הוראות החוק:

באמצעות מניעת כניסה או מתן שירות מסיבות שאינן ממין העניין, והשנייה, באמצעות עיכוב הכניסה למקומות ציבוריים לפרק זמן בלתי ידוע, תוך העדפת קבוצות מסוימות באוכלוסייה על אחרות. במקרים אלה "ייבשו" את מי שביקש להיכנס למקום הציבורי עד שהתייאש וויתר על הכניסה לאותו מקום. הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, מבקשת להתמודד עם תופעות אלה של עקיפת החוק הקיים. מיותר לציין עד כמה הפליית בני אדם על רקע גזעם, לאומיותם, נטיותיהם,

ועוד עילות הפליה, משפילה ורומסת את כבוד האדם. הפליה כזאת היא תופעה מכוערת, הראויה להוקעה בכל דרך, ואני מצר על כך שאנו נזקקים לחוק כדי לעקור אותה, ואולם משהתברר כי תופעות אלה קיימות, אין מנוס מתיקון החוק, ומוצע לתקנו.

מוצע לקבוע במפורש שקביעת תנאים שאינם ממין העניין תיחשב להפליה אסורה לפי החוק. הוראה דומה מופיעה כיום בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1998, בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992, ובחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998. שנית, אדוני היושב-ראש, מוצע להוסיף חזקה ראייתית לחזקות הקיימות בחוק, אשר תעביר את נטל ההוכחה אל הנתבע במקרה שבו היה עיכוב באספקת מוצר או שירות ציבורי, בכניסה למקום ציבורי או במתן שירות במקום ציבורי, לגבי מי שנמנים עם קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות בחוק, אשר את חלקן ציינתי, ולא היה עיכוב לגבי מי שאינם נמנים עם אותה קבוצה באותן הנסיבות. במהלך הדיונים בוועדה הועלה חשש שמא יש בהצעת החוק כדי לפגוע ביכולתם של בעלי עסקים, ובעיקר בעלי מועדונים ופאבים, לשמור על הביטחון ועל הסדר הציבורי במקומות אשר בבעלותם ובניהולם. הוועדה שוכנעה כי מטרת הצעת החוק היא למנוע תופעות של הפליה פסולה, ואין בה כדי לפגוע בסמכויות מאבטחים או ביכולת של בעלי עסקים לשמור על ביטחון הבאים בשעריהם. אני תקווה שהצעת החוק תסייע במיגור התופעה הקשה והפסולה של סינון ומיון בני-אדם במקומות בילוי או במקומות אחרים, אשר מובילה לתחושות קשות של השפלה ופגיעה באלה אשר נדחקים לצדי התור, ממתינים עד כלות לתורם להיכנס ורואים את חבריהם נכנסים למקום הבילוי לפניהם רק משום שגון או צבע עורם שונה, או מפני שיש להם מבטא כזה או אחר. אדוני היושב-ראש, נמצאים אתנו פה ביציע שני חברים טובים, אני חושב שהיו גם חברים לנשק, חברים ללימודים, חברים למקצוע, כל מה שמבדיל ביניהם, אתה יכול להבחין גם מרחוק, זה צבע עורם. הם הגיעו לבילוי,

נכנס בקלילות פנימה, בברכה, והשני גם נשאר בחוץ וגם ספג אלימות על זה שניסה לברר, כל חטאו היה שניסה לברר למה הוא נשאר בחוץ. אני חושב שהחברה הישראלית, וגם העם היהודי, לא יכול לסבול תופעות מעין אלה. עם ישראל, לא משנה העדה,

אשכנזים, אתיופים, עולים חדשים, בני מיעוטים,

ערבים אמורים להיכנס למקומות בילוי לפי התור, לא לפי שום קריטריון אחר. אנחנו, זכות בסיסית היא, זכות, חופש התנועה. הזכות לבלות, הזכות לצרוך שירותי פנאי,

בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולכן עלינו להוכיח בקריאה בחוק זה, כולנו יכולים, וחייבים, וזכאים לבלות יחד, ולא רק להילחם יחד. אני קורא לכם, חברות וחברי הכנסת, להצביע בעד הצעת החוק החשובה הזאת בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, ולא ארד מהדוכן לפני שאודה פעם נוספת ליוזמי החקיקה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, עוד פעולה ברוכה שלך בכנסת ישראל, חבר הכנסת שלמה מולה, אין ייצוג יותר אותנטי מהצעת החוק הזאת שלך. אני חושב שהאוכלוסייה שאתה,

היא הנפגעת הראשית של המציאות העגומה הזאת בכניסות למועדונים. וכמובן, חוק זה, אדוני היושב-ראש, לא היה מגיע להשלמתו ללא הצוות המופלא של ועדת הכלכלה, שבמהלך היום יצא לי להציג כמה חוקים שהיא הוציאה מתחת ידה, ובראשם מנהלת הוועדה, הגברת לאה ורון, היועצת המשפטית עורכת-הדין אתי בנדלר, המשנה ליועץ המשפטי של הכנסת, כמובן, שאר חברי צוות הוועדה, דובר הוועדה, וכמובן צוות עוזרי המסור והנאמן, שראויים לכל תשבחת. פה-אחד אני מבקש לאשר את הצעת החוק הזאת. תודה.

חברי חברי הכנסת,

להצעות החוק הוגשו הסתייגויות. אין הסתייגויות. תאמינו לי שאנחנו יושבים פה ויודעים מה אנחנו עושים. שניים מהמסתייגים נמצאים פה והם הסירו את הסתייגויותיהם. האחרים שלא נמצאים פה ויש להם הסתייגויות, לא נצביע על ההסתייגויות שלהם. לכן אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה כהצעת הוועדה על הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים(תיקון מס' 2). מי שמצביע, נא לשבת. סעיפים 1 2 נתקבלו. ברכות, מולה. מזל טוב. לא סיימנו, אנחנו בקריאה השנייה, חברי חברי הכנסת. בעד, 27, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כך, אני קובע שהעברנו את הצעת החוק כהצעת הוועדה בקריאה שנייה. יושב-ראש ועדת הכלכלה מרשה לנו לעבור להצבעה בקריאה שלישית. לא מפריעים באמצע ההצבעה. תודה. אנחנו מצביעים על הצעת החוק בקריאה שלישית כהצעת הוועדה, ללא הסתייגויות, שהעברנו אותן. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 2), התשע"א 2011, נתקבל. חברי חברי הכנסת, התוצאה של ההצבעה בקריאה שלישית,

28, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כך אני קובע שהצעת החוק עברה והיא תופיע ותפאר את ספר החוקים של מדינת ישראל. שני הח"כים המציעים ביקשו לברך, או שאתם מסתפקים בברכה הכללית שלנו. בבקשה, חברת הכנסת. אני מבקש, יהיה קולע וקצר. יהיה מאוד קצר, כי אני רוצה להודות באופן אישי, אוותר על התודות הרגילות ואודה לשני אנשים, מוטי וודג'י ואריה שוורץ, שיושבים פה ביציע, שבזכותם החוק הזה עבר. אני הנחתי את החוק הזה גם בכנסת הקודמת והממשלה התנגדה לו. בכנסת הזאת כבר כמעט נואשתי מלהעביר אותו, ואז שניכם באתם אלי, מוטי ואריה, אחרי התקרית הקשה שהיתה לכם במועדון "הגלינה", לשם הגעתם שניכם, שני חברים דומים כל כך במאפיינים שלהם: באותו גיל, חברים, שירתו באותן יחידות מובחרות, שני רואי-חשבון, אותו פרופיל, אבל אחד כהה עור ואחד לבן עור. קשה לי אפילו לומר את הדברים, אבל העובדה הזאת, ההבדל הזה בצבע העור הוא שקבע מי ייכנס למועדון ומי לא ייכנס. אתם חוויתם חוויה קשה, משפילה ומטלטלת, אבל במקום לקחת אותה ככאב אישי, החלטתם לעשות מעשה. נפגשתם אתי, ואז אמרתי,

חברת הכנסת יחימוביץ, אני מאוד מודה לך. נא לסיים. פשוט אנחנו נפתח, הנוהל הזה הוא יפה, אז בבקשה. לכן אני רוצה להודות לכם על שבזכותכם, עזרתם לחבר הכנסת שלמה מולה ולי להעביר יחד את החוק. הפנייה שלכם לשר לביטחון פנים שכנעה אותו, הפנייה שלכם לשרי הממשלה שכנעה אותם, בכך זכינו בתמיכת הממשלה לחוק. אחר כך ליוויתם את החוק לאורך כל הדרך. אני מודה לכם. זו דוגמה נפלאה לכך שאזרחים יכולים לשנות את סדר-היום של הכנסת לטובת מטרה כל כך חשובה וצודקת. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת יחימוביץ. תמיד צריך להודות. שלמה מולה, חבר הכנסת, גם שותף להצעת החוק הזאת, אנחנו מבקשים שתהיה ברכה קצרה. אני מצטרף לברכות של שלי. אני רוצה להודות במיוחד לכרמל על קידום הצעת החוק. באמת, הצעת החוק היא אחת מהצעות החוק המאפשרות לאדם להיות אדם. בהזדמנות זו אני רוצה גם להודות לאלכס מילר, שבראשית הדרך היו לנו חילוקי דעות אבל בסופו של דבר הגענו לעמק השווה. גם לך אני רוצה להודות ולכל החברים שתמכו, תודה רבה. לאגודה לזכויות האזרח, שבאמת סייעו לנו גם לקדם את החוק ולהעביר את החוק. תודה לכולם. תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. אנחנו ממשיכים בסדר ההצבעות. הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 17), התשע"א 2011, קריאה שנייה וקריאה שלישית, יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 17), התשע"א 2011, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אני, בניגוד לנוהל הרגיל, לפני שאני מסביר מה יש בחוק הזה, אני רוצה קודם להסביר מה אין בו. אין בחוק הזה קביעת אמות מידה לתקצוב שירותי הדת היהודיים, אין בחוק הזה את אמות המידה. אמות המידה שקבועות בחוק זה השתתפות בתקציב המועצה הדתית, 60% הרשות המקומית ו-40% הממשלה. יש סעיף נוסף,

שיש אפשרות לשר לשירותי דת, יחד עם שר הפנים ועם שר האוצר, לשנות את אמות המידה, לקבוע רשויות שההשתתפות שלהן תהיה גבוהה או נמוכה יותר, ובאותן רשויות, בהתאם, השתתפות הממשלה תהיה גבוהה או נמוכה יותר. אמות המידה יכולות להשתנות על-ידי קביעת אמות מידה של השרים הללו, באישורה של ועדת הכספים. למה נדרש אישורה של ועדת הכספים? מכיוון שזה דבר שנוגע, החלטה כזו של שלושת השרים נוגעת בעצם לכל הרשויות בארץ לגבי תקציבן וההשתתפות שלהן בתקציב המועצות הדתיות, ולכן חייבים את הפיקוח הפרלמנטרי של הכנסת על-ידי ועדת הכספים. אין פה אמות מידה. אם מישהו סבור שבאישור הצעת החוק הזאת הוא קבע אמות מידה שונות מאשר ההשתתפות הקבועה של 40 60, החוק הזה לא אומר את זה. החוק הזה אומר שקיימת אפשרות לשנות את אמות המידה על-ידי החלטת שלושת השרים אבל באישור ועדת הכספים. ועדת הכספים אישרה בשנה שעברה אמות מידה של שינויים שונים בהשתתפות הרשות המקומית. התעורר ויכוח בין היועצת של ועדת הכספים לבין משרד המשפטים. משרד המשפטים טען שמכיוון שוועדת הכספים אישרה פעם אחת את שינוי אמות המידה, אין צורך יותר באישור ועדת הכספים. מכאן ואילך מה שיחליטו שלושת השרים זה מה שיהיה. אנחנו חולקים על הקביעה הזאת, אנחנו חולקים על הקביעה הזאת משפטית,

ציבורית, עניינית. אנחנו סבורים, זאת עמדתה של היועצת המשפטית של הוועדה, גם אני סבור כך, אומנם אני אינני משפטן, אבל קראתי את החוק וברור לי שזאת הכוונה, מכיוון שכתוב שם: באישור ועדת הכספים, ואני לא נכנס לדיון המשפטי. למה אנחנו נזקקים עכשיו, מעבר למה שטענתי מבחינה משפטית, לחוק הזה? מכיוון שהזמן שמוקצב לשינוי הזה כתוב בחוק: 60 יום לאחר אישור התקציב. ולמה זה צריך להיות לאחר אישור התקציב,

מכיוון שכל עוד לא מאושר תקציב המדינה אנחנו לא יודעים מה תקציבן של הרשויות המקומיות. אנחנו לא יודעים מה יהיה הסכום, ואם נחליט שרשות מקומית מסוימת צריכה לתת יותר או פחות, על איזה סדרי גודל של כספים אנחנו מדברים. לכן צריך קודם לאשר את תקציב המדינה ורק לאחר מכן לקבוע

אמות המידה שבהן אפשר לקבל החלטה כזאת או אחרת, לאשר אותה או לדחות אותה. במשך 60 יום מאז אישור התקציב ועדת הכספים לא אישרה את אמות המידה. אני רוצה להגיד לכם, יש ויכוח מאוד עקרוני, מכיוון שהוויכוח הוא אידיאולוגי, הוא לא רק ויכוח כספי. האם במדינת ישראל יש ערבות של כלל האזרחים? יכול להיות יישוב אחד עשיר,

תקציבי החינוך, הרווחה, שירותי הדת, הם גבוהים מאוד, מכיוון שהרשות יכולה להרשות לעצמה הרבה יותר ממה שהממשלה או ממה שהיא מחויבות לתת. וביישוב הסמוך יכולים לגור תושבים שהרשות שלהם ענייה, והם מקבלים פחות שירותים, בסדרי גודל עצומים,

והוויכוח הוא ויכוח אידיאולוגי, ציבורי. אמר סגן הממונה על התקציבים בשנה שעברה בוועדת הכספים שהשנה הוא גם יביא שינויים באמות מידה בתקציבי הרווחה והחינוך,

אם אנחנו רוצים לאפשר את הדיון הזה, אנחנו צריכים להאריך את המועד. אני סבור ש-60 יום זה באמת לא מספיק זמן, ולכן אנחנו מבקשים בהצעת החוק הזאת לקבוע,

שאין אפשרות, אלא באישור ועדת הכספים, גם אם היתה החלטה בשנה שעברה, ההחלטה היא אך ורק לשנת 2010, היא איננה לשנת 2011, ולכן צריך שיהיה כתוב בחוק: אישור ועדת הכספים, 90 יום ולא 60 יום, שזה נראה הזמן הסביר.

מכיוון שאנחנו כבר נמצאים בעיצומה של שנת 2011 יש בחוק סעיף נוסף, שקובע הוראת שעה, ובהוראת השעה לשנת 2011 הזמן הוא יותר ארוך: ברגיל זה 90, בשנה רגילה זה 90 יום, ובשנת 2011 זה 150 יום. הדיון על אמות המידה, אם אכן יאושר החוק הזה, יתקיים בוועדת הכספים, בעזרת השם, ביום שלישי הקרוב. שם יהיה הדיון המהותי והאמיתי לגבי ההחלטה על אמות המידה. הדיון עכשיו זה האם לוועדת הכספים יש מעמד חוקי בעניין הזה, מכיוון שאם נלך על-פי החלטת משרד המשפטים, לא צריך בכלל אישור של ועדת הכספים. מה שהיה בשנה שעברה ממשיך גם השנה, לדעתו של משרד המשפטים. אני חולק עליהם מכול וכול, אני חושב שהם טועים. אבל, חבר הכנסת בילסקי, תדע שאם החוק הזה לא עובר ולא יהיה דיון בוועדת הכספים, משרד המשפטים יורה למשרד לשירותי דת להמשיך את אמות המידה של השנה שעברה, ולהערכתי זה בניגוד לחוק, להערכתי משרד המשפטים שוגה באמת. וגם מבחינה ציבורית, אנחנו מעמידים את הכנסת במצב שבו אין לה מעמד בעניין הזה. לכן אני מבקש את אישורה של מליאת הכנסת. אם האופוזיציה מצביעה נגד, החוק נופל, רק שנדע. העיקר, החוקים שאלקין רצה היו. בזכות האופוזיציה. תודה.

תודה לחבר הכנסת גפני. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות של סיעת מרצ. אנחנו כמובן מזמינים את חבר הכנסת ניצן הורוביץ לנמק את ההסתייגויות בשם כל סיעת מרצ, ולאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש,

אני כבר אמרתי בדיון שהיה פה בקריאה הראשונה שכל השיטה הזאת, שהיא בתיקון הזה,

השיטה של החלוקה המחודשת של תקציב המועצות הדתיות, היא לא ראויה. קודם כול, לגבי אמות המידה: חבר הכנסת גפני, אני דווקא לא רציתי להתייחס לאמות המידה, שכפי שאתה אומר בצדק,

אבל היות שאתה התייחסת והתחלת לדבר על אידיאולוגיה, אז לא הותרת לי ברירה. אני חייב לומר, לא זה

אתה פתחת את הדיון ואי-אפשר שדבריך יישארו ללא תגובה. אני רוצה להגיד לך שאני מתנגד באופן נחרץ להגדלת הנטל על רשויות שמתנהלות בצורה איתנה וחוסכות ומספקות שירותים ראויים לתושבים שלהן, כדי לשלם את החשבון של שירותי דת ברשויות אחרות, שלא מתנהלות בדרך הזו. אגב, הפלא ופלא, ככה במקרה, רובן בשטחים. אני ראיתי את הרשימה של שר הדתות, רובן בשטחים. ככה שיש פה איזה סבסוד כזה, אתה יודע, שיוצא ממקום אחד ועובר למקום שני.

אני ראיתי את הטבלה, ראיתי את השמות שמה. אתה רוצה שנמחק אותן?

לא שתמחק אותן, אבל למה לראשון ורחובות וכפר-סבא אתה מגדיל מ-60% ל-75%, ולכל מיני עמנואל, אני כבר לא זוכר את השמות, אבל אני זוכר את הרשימה, מורידים מ-60% ל-25%?

אתה שואל איזה כפר-סבאי למה הוא צריך לשאת בנטל ביישובים האלה. אני לא רואה בזה צורך. מעבר לזה, אדוני היושב-ראש, למה המסים של תושב כפר-סבא, חבר הכנסת גפני, הוא עכשיו מנמק את ההסתייגויות. אחר כך אתה תצביע איך שאתה רוצה. ואל תשים את זה כאילו חזקים מול חלשים, כי זה לא העניין פה.

מעבר לזה, לגופו של החוק הזה עצמו, פה מדובר על 150 יום, שזה חמישה חודשים אחרי שהתקציב אושר. תחשבו על עירייה או רשות מקומית, שהיא מאשרת את תקציבה אבל חיה באי-ודאות למשך חודשים ארוכים מה יהיה חלקה מבחינת ההשתתפות בתקציב המועצה הדתית, כמה היא תצטרך לשלם וכמה המדינה תשלם. אני חושב שזה פרק זמן ארוך מדי. התירוץ הזה שאתם אומרים, שב-60 יום, כמו שקבוע בחוק, לא הספקתם, אדוני חבר הכנסת גפני, הספקת ביום אחד למנות סגן נוסף בעיריית ירושלים תאמין לי, הייתם גם יכולים להספיק את זה. אני לא רואה מדוע צריך להאריך את זה בפרק זמן כזה. עכשיו, אני רוצה לומר לכם מעבר לכך, לגופו של עניין, וזו עמדתי, והיא ידועה. הספקתי בעשרה ימים להעביר את ששינסקי. יפה, כל הכבוד. בעניין הזה הייתי אתך. כל מנגנון המועצות הדתיות הוא בעייתי מאוד. שירותי הדת יכולים להינתן ישירות על-ידי המועצה המקומית, יש לנו דוגמאות מוצלחות לזה. אני רוצה להזכיר לכם יישוב מוצלח כמו שוהם,

אף-על-פי ששר הדתות ביקש שתקום מועצה דתית, לא קמה מועצה דתית. יש רב יישוב, הרב סתיו. אני מקווה שלא תקום. אני לא מבין למה אתה מתעקש שתושבי שוהם יממנו את המשרות האלה. יש שם רב, דוד סתיו. תאמין לי, הוא לא מהמפלגה שלי, הוא מרבני "צהר". אבל הוא נותן להם שירות, הם מרוצים ממנו. לשים עליהם גם מועצה דתית,

תשאל ראשי רשויות אם הם היו מעדיפים לתת את השירותים בעצמם, הרשויות היו נותנות את השירותים בעצמן ברמה יותר טובה ממה שהמועצות הדתיות נותנות. לכן אנחנו נתנגד להצעת החוק הזאת. אני לא חושב שהיא נכונה, לא לגופה ולא למה שעומד מאחוריה, לאמות המידה. חבל שהיא עולה. אנחנו מדברים על הפרדת דת ומדינה, זה אחד האספקטים הכואבים ביותר של העירוב הזה שבין דת למדינה.

אדוני, אתה רוצה שנצביע על ההסתייגויות שלך? לא. לא, יפה. נא לשבת, מי שרוצה להצביע ולהצליח. חבר הכנסת גפני, הוא הסיר את ההסתייגויות שלו ולא מצביע עליהן. נא לשבת. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 17), התשע"א 2011, בקריאה שנייה, כהצעת הוועדה. סעיפים 1 4 נתקבלו. בעד, 18, נגד, 3. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, יוזם החוק, להצביע. להצביע בקריאה שלישית?

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית, כמובן כהצעת הוועדה ובאישור המציע. אין הסתייגויות. הורדו כולן. חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 17),

נתקבל.

נגד, 3. אם כך, אני קובע שהצעת החוק אכן עברה, והיא תוכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חברי חברי הכנסת, הודעה לסגן מזכיר הכנסת. נא לא להפריע. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

מטעם הכנסת: הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א 2011. לקריאה ראשונה,

הצעת חוק בית-הדין לעבודה (תיקון מס' 39), התשע"א 2011. מסקנות ועדת הכנסת בעקבות דיון מהיר בנושא: תפקודה של הכנסת בצל ממשלה מורחבת, הצעת חבר הכנסת מוחמד ברכה.

תודה לסגן המזכיר. חבר הכנסת גפני רוצה להודות למציעי החוק, ואחר כך נעבור לחוק הטיס. אדוני היושב-ראש, שאל חבר הכנסת ניצן הורוביץ איך אני מביא חוקים ככה מהר. חבר הכנסת הורוביץ,

שעכשיו היא רצה עם ששינסקי, כדי להניח את החוק. אנחנו היינו צריכים להיות פה בסוף הדיון אתמול ולהאריך את המועד, כדי שאפשר יהיה להניח את זה. אז אם אתה שואל איך אני מעביר חוקים מהר, זו היועצת המשפטית של הוועדה.

תודה לחבר הכנסת גפני. נא לא להפריע.

אנחנו ממשיכים: הצעת חוק הטיס, התשע"א 2011, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת יצחק וקנין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק הטיס, התשע"א 2011, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק נועדה להחליף את חוק הטיס הקיים כיום, שהוא חוק מיושן ולא מעודכן, שנחקק ב-1927, בחוק מקיף, עדכני ומודרני, שירכז את ההסדרה הבטיחותית של התעופה האזרחית בישראל. בטרם אכנס בעובי הקורה של החוק המוצע אקדים ואומר כי הוראות רבות בהצעת החוק המונחת בפניכם מבוססות על סטנדרטים בין-לאומיים אחידים שנקבעו באמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית, אמנת שיקגו, ועל-ידי ארגון התעופה הבין-לאומי, שהוקם לפי האמנה. מדינת ישראל אישרה אומנם את אמנת שיקגו ב-1949 והיא אחת מ-192 המדינות החברות בה, אך המסגרת החוקית להסדרה הבטיחותית של ענף התעופה האזרחית בישראל התבססה על הוראות החוק המנדטורי ועל הסדרה רחבה במסגרת חקיקת משנה. החוק הקיים והתקנות מכוחו אינם עולים בקנה אחד עם המחויבות הבין-לאומית של ישראל לפי האמנה, כפי שגם נמצא בביקורות שנערכו בארץ בשנים האחרונות על-ידי ארגון התעופה הבין-לאומי וכן על-ידי מינהל התעופה הפדרלי האמריקני. בעקבות ביקורות אלו החליט מינהל התעופה האמריקני, בינואר 2009, להוריד את דירוג בטיחות התעופה של ישראל לקטגוריה 2, בשל אי-עמידתה של ישראל במחויבותה הבין-לאומית בנושא הסדרת התעופה האזרחית. הביקורת התייחסה לליקויים הקשורים לתפקודה של רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים,

לרבות היעדר סמכויות אכיפה אפקטיביות, וכן לכך שלא ניתן בחקיקה הישראלית מענה הולם לצורך לאמץ, באופן מהיר ויעיל, סטנדרטים בין-לאומיים מקובלים החלים על התעופה הבין-לאומית. בעניין זה אציין כי הורדת דירוג הבטיחות כאמור משפיעה לרעה על פעילותן של חברות התעופה הישראליות, בעיקר אלה המפעילות טיסות לארצות-הברית, אך השלכותיה ניכרות גם בהידוק הפיקוח המופעל כלפי חברות התעופה הישראליות באירופה. מאז התקבלה הצעת החוק בקריאה ראשונה בפברואר 2010 והועברה לוועדת הכלכלה לצורך הכנתה לקריאות השנייה והשלישית, נרתמה הוועדה למאמצים לחקיקת חוק הטיס החדש וקיימה כ-35 דיונים ממושכים בנושא כמעט מדי שבוע. בישיבות הוועדה הופיעו נציגים של גופים רבים הפועלים בענף התעופה. במהלך הדיונים עשיתי כל מאמץ כדי לשמוע, באורך רוח, את הגורמים הנוגעים בדבר ולנסות להגיע לעמק השווה, ככל שהתגלעו מחלוקות. כתוצאה מכך נעשו, להערכתי, מאות שינויים בהוראות שהוצעו על-ידי הממשלה, ואני מביא כאן היום לאישור הכנסת, בשם ועדת הכלכלה, הצעת חוק ראויה, שונה מאוד מההצעה המקורית שהגישה הממשלה. אני מאמין כי הצעת החוק משקפת פשרות ואיזונים ראויים בין עמדת הממשלה לבין העמדות שנשמעו בוועדה. חברי חברי הכנסת, הצעת החוק המונחת בפניכם משתרעת, כפי שניתן לראות, על פני 206 סעיפים ו-132 עמודים, ומניחה תשתית משפטית לכל הרגולציה הבטיחותית של התעופה האזרחית. מפאת קוצר היריעה, אסתפק בהצגה תמציתית של עיקרי החוק המוצע, תוך פירוט לגבי מספר נושאים מהותיים המוסדרים בו. הנושא הראשון שמוצע להסדירו בהצעת החוק הוא רישוי הגורמים המפעילים השונים הפועלים בענף התעופה. השינוי הבולט לעומת המצב הקיים היום הוא החובה להפעיל שדה תעופה במסגרת רשיון, כמתחייב מהוראות האמנה. משמעות הדבר היא, שרשות שדות התעופה תחויב, בתוך שנתיים מיום תחילתו של החוק המוצע, לקבל רשיון ממנהל רת"א לשם הפעלת שדות התעופה שהיא מוסמכת להפעיל לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז 1977. החוק המוצע כולל הוראות לעניין כלי טיס, ובכלל זה לעניין ייצור כלי טיס וציוד תעופתי, רישום וסימון כלי טיס, שמירה על כשירות אווירית נמשכת של כלי הטיס, תנאים להפעלת כלי טיס וכן הוראות שעניינן רעש מכלי טיס.

מדובר בסוגיה המעוררת עניין ציבורי רב, בעיקר בקרב תושבים המתגוררים בסמיכות לשדה תעופה, ושגרת חייהם מופרעת לא אחת עקב כך. בהצעת החוק ישנם מספר הסדרים לעניין זה, ובהם הסמכת שר התחבורה והבטיחות בדרכים להורות על הגבלת שעות פעילות הטיסה בשדה תעופה מסוים או על שינוי בשעות אלה. סעיף 73 לחוק המוצע מסמיך את השר, בהסכמת השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה,

בתקנות, מפלסי רעש או מכסות רעש שבהן יחויבו לעמוד מפעילים אוויריים בישראל, תוך איזון הולם בין צורכי התעופה, שכן לא תיתכן פעילות אווירית ללא רעש, לבין הצורך לשמור על שגרת חייהם התקינה של תושבים החשופים לרעש כאמור באופן יומיומי. אציין כי המסגרת החוקית להסדרת הטיפול ברעש מכלי טיס תהיה לפי המוצע בחוק הטיס, ולא בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961. נושא נוסף המוסדר בהצעת החוק נוגע למרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, חבר'ה, אני אגיד לכם: אני יודע שאתם רוצים שאני אמהר.

עבדתי על החוק הזה שנה שלמה.

הכי קל לי לקרוא את הסעיף האחרון ולסיים את החוק. תאמינו לי.

אבל אני חושב שמפאת כבודם של אלה שעבדו על החוק הזה, כל הגורמים, כולל רת"א, כולל משרד המשפטים, משרד התחבורה שהוביל את החקיקה, אני חושב: טיפה סבלנות. עוד שלוש דקות נסיים את העניין, נודה למי שצריך. תאמינו לי, מגיע.

העבודה שנעשתה פה, אני אדלג על חלק מהדברים ככה ואקצר אותם. פרק ח' להצעת החוק, שעניינו מידע בטיחותי, נוסף לנוסח ההצעה במהלך הדיונים, כדי ליצור תשתית משפטית להסדרת הנושא, בעיקר בחקיקת משנה, בהתאם להוראות האמנה. בהתאם לפרק זה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים יהיה מוסמך לקבוע בתקנות מהו מידע בטיחותי וכן הוראות לעניין מערכת מידע בטיחותי כמפורט בפרק. כמו כן, מוצע לקבוע כי מידע בטיחותי יהיה סודי ולא ייעשה בו שימוש אלא בהתאם להוראות החוק המוצע. במהלך דיוני הוועדה עלתה דרישה מקרב המשתתפים בדיון, חברות התעופה ומפעילים אחרים, להקנות לחקירות הפנימיות שהם עורכים את אותן הגנות שמוצע להקנות לחומר חקירה שעורך החוקר הראשי. מאחר שהסוגיה מורכבת ומעוררת שאלות רבות, החליטה הכנסת לפני כשבועיים לפצל את הסעיף המתייחס לסמכות החוקר הראשי לקבל לידיו ממצאי חקירות פנימיות כאמור, ולדון בו כהצעת חוק נפרדת. כפי שציינתי בראשית דברי, החוק המוצע נועד גם ליתן מענה לצורך לאמץ בחקיקה הישראלית סטנדרטים בין-לאומיים מקובלים בתחום התעופה הבין-לאומית וכן ליתן מענה לפתרון מהיר או מיידי לבעיות המתעוררות בתחום התעופה. בפרק י"א ישנן הוראות בנושא זה.

מוצע להסמיך את השר,

לאמץ סטנדרטים בין-לאומיים אלה, במסגרת תקנות שיתקין לפי סעיף 166. תקנות אלה נועדו לאמץ סטנדרטים מקובלים שעברו עיבוד בין-לאומי, והן יותקנו אך ורק בעניינים שיש לגביהם סמכות לשר להתקין תקנות מכוח הוראות אחרות בחוק זה, ולא בעניינים שאינם מוסדרים בחוק המוצע, וכן רק אם לא נדרש אישור של ועדת הכלכלה. עוד נושא חשוב מאוד.

אחד הפרקים החשובים נגע לנושא של חקירת אירוע בטיחותי של תקריות ותאונות אוויריות. פרק זה קובע הסדרים מפורטים לעניין חקירות אירוע בטיחותי וכן לעניין סמכויות החוקר הראשי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים וחוקרים אחרים שמינה לצורך ביצוע החקירה, הגנות שיינתנו למידע הנמסר במסגרת החקירה וכן הוראות לעניין אירועים בטיחותיים שבהם מעורב כלי טיס צבאי או משטרתי. שורש המחלוקת נגע בעיקר להגנה על המידע שנמסר במסגרת חקירה בטיחותית וכן להיעדר התייחסות במסגרת הצעת החוק להסדרת מעמדו של החוקר הראשי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים כרשות עצמאית. פרק זה אינו מסדיר אומנם את הקמתה של רשות חקירות עצמאית, אך בהתאם למוצע, בכל הנוגע לביצוע חקירה בטיחותית, ייהנה החוקר הראשי ממעמד בלתי תלוי, וכך גם ממלא מקומו וחוקרים אחרים, שכן לפי המוצע לא תהיה עליהם מרות זולת מרותו של הדין. לעניין ההגנה על מידע שנמסר במסגרת חקירה בטיחותית, אציין כי מטרתה הבלעדית של חקירה בטיחותית היא מניעת תאונות טיס ותקריות טיס, ואין תכליתה לייחס אחריות אזרחית, פלילית או משמעתית לאירועים אלה. זהו הבסיס לעריכת חקירה בטיחותית שאכן תביא למניעת אירועים בעתיד. מאחר שרבים מהדיווחים על תקריות ותאונות מתבססים על דיווח רצוני, למשל של אירוע שרק הטייס היה עד לו ויכול לדווח עליו, חשוב ליצור תמריץ חיובי לדווח, מבלי שייעשה לאחר מכן שימוש במידע לצורך הליכים משפטיים או מינהליים כנגד מי שדיווח. הצעת החוק כוללת הסדרים, אני מבקש, אני כבר מסיים. מתקדמים בנושא זה, ובמסגרתה מוצע לקבוע כי חומר חקירה בטיחותית, הכולל כל מידע שהוכן או נוצר בשיתוף פעולה עם הנחקר, במהלך חקירה בטיחותית, לרבות דיווח על האירוע כפי שנמסר לחוקר הראשי, יהיה בלתי קביל כראיה בבית-משפט וכן יוקנה לו חיסיון מוחלט. הגנות אלה יחולו הן במשפט והן בהליכים משמעתיים, בהליכים מינהליים ובהליכים שנוקט מעביד כלפי עובדו, בתנאים כמפורט בהצעת החוק. משמעות הדבר היא שאף צד במשפט או בהליכים האחרים שציינתי לא יוכל לעשות שימוש במידע זה כלפי הנחקר. זהו אחד המקרים הבודדים בדין הישראלי שבו ניתן חיסיון מוחלט למידע כלשהו, כלומר חיסיון שאין לבית-משפט סמכות להסירו.

מוצע לקבוע כי חומר חקירה בטיחותית יהיה סודי, כלומר אין לעשות בו כל שימוש בניגוד להוראות החוק ואין לגלות אותו לאחר. רבותי, אני הולך לסיכום. בשל אופיו הבין-לאומי של ענף התעופה, מוצע לקבוע הסדרי תחולה מיוחדים. בהתאם לכך, הוראות החוק המוצע יחולו על כלי טיס ישראלי בהיותו מחוץ לישראל וכן על כלי טיס זר בהיותו בישראל, הכול כמפורט בהצעת החוק.

מוצע לקבוע הסדרי תחולה מיוחדים על היחידה האווירית של משטרת ישראל ועל כלי הטיס המופעלים במסגרתה. לעומת זאת, החוק המוצע לא יחול על חיל האוויר בצבא-ההגנה לישראל, שכן לחיל האוויר יכולות מקצועיות מוכחות בהפעלת רגולציה נאותה בתחום בטיחות התעופה, מה גם שהאמנה אינה חלה כלל על כלי טיס צבאיים.

כפי שאמרתי קודם לכן, מוצע להסדיר לראשונה את יחסי הגומלין בין התעופה האזרחית לתעופה הצבאית. חברי חברי הכנסת, כידוע, לא בכל יום מתבקשת הכנסת לאשר הצעת חוק כה רחבה ומקיפה. אני סבור כי לאחר 84 שנים הגיעה העת לחוק טיס מעודכן ומודרני, כדי להחזיר את מדינת ישראל לשורת המדינות המתקדמות בעולם בתחום התעופה האזרחית, ומעל לכול, להמשיך ולקדם את רמת הבטיחות בתעופה ולשמור בכך על חיי אדם. אני מודה ליושב במרומים על הזכות שנפלה בחלקי להוביל את החקיקה של חוק חשוב זה, ומבקש מכם להצביע בעד הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. לסיכום דברי, אדוני היושב-ראש, אדוני שר התחבורה, חברי חברי הכנסת, ברצוני להודות לאתי אפלבוים, שרון רפאלי, יפעת שפרכר, יפה קרינצה ועובדות נוספות של מחלקת הפרוטוקולים בכנסת שעסקו ברישום הפרוטוקולים במשך כל דיוני הוועדה הרבים בנושא חוק זה.

ברצוני להודות לידידי גיורא רום, שיושב פה ביציע האורחים, מנהל רת"א, לעורכת-הדין רננה שחר מהרשות לתעופה אזרחית, שגילתה בקיאות מיוחדת בכל סעיפי החוק, תודה ליערה למברגר ממשרד המשפטים, שליוותה את הצעת החוק בכל דיוני הוועדה. ואחרונים אחרונים חביבים, היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה והמשנה ליועץ המשפטי לכנסת, הגברת אתי בנדלר, ועורך-הדין איתי עצמון, שהיה יד ימיני לאורך כל דיוני הוועדה, עליך נאמר: מכל מלמדי השכלתי. עלה והצלח. לצוות המיוחד של ועדת הכלכלה, בראשם מנהלת הוועדה לאה ורון, ולצוות המזכירות, אדוני היושב-ראש, משהו אישי: זה 15 שנים אני מכהן כחבר כנסת, ובמשך כל השנים הללו אני חבר מן המניין בוועדת הכלכלה. ברצוני לומר: אשריה של הכנסת שבין עובדיה נכללת הגברת לאה ורון, מנהלת הוועדה. אי-אפשר לחשוד בי שאני אומר את דברי אלו מתוך חנופה, אלא מתוך הערכה לעבודה הרבה, למקצועיות שבה היא מובילה את ועדת הכלכלה במשך כל השנים הללו. עלי והצליחי.

תודה לחבר הכנסת וקנין. גם שר התחבורה והבטיחות בדרכים ביקש להתייחס להצעת החוק. לאחר מכן נעבור להצבעה על חוק חשוב זה.

יושב-ראש הוועדה בפועל לצורך העברת החוק, לגיורא רום שנמצא כאן ולכל מי שעסק במלאכה. מדובר בחוק חשוב, שיש לו משמעות בפעילות היומיומית בתחום התעופה ורגולציית התעופה, וכמובן בנסיבות שנוצרו הוא גם כלי חשוב בהעלאת הדירוג, דירוג הבטיחות של ישראל חזרה לקטגוריה שהיא ראויה להימצא בה, קטגוריה 1. אבל לכבוד הוא לי ולזכות להוסיף תודות לך, חבר הכנסת יצחק וקנין. ראיתי הליכי חקיקה בכנסת, ראיתי חוקים, אומנם אני קצת פחות מ-15 שנה, משהו בין 12 ל-13 שנים בכנסת, ואני חושב באמת שזה אחד החוקים המורכבים ביותר, הארוכים ביותר.

לא תוקן באופן משמעותי מאז 1927, זה היה חוק מנדטורי, ונעשתה כאן עבודה שרשות התעופה האזרחית הובילה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה המשפטית עם גיבוי משפטי של משרד התחבורה. ואני כשר הייתי צריך גם לכוון, גם לקבוע לוחות זמנים ויעדים וגם לתת את הגיבוי הממשלתי והפוליטי על מנת להביא את תמיכת הממשלה לחוק הזה. ומאחר שהחוק הזה נוגע ביחסים עם מגוון רחב של גופים ומשרדים, משירות הביטחון הכללי, משרד הביטחון וחיל האוויר, המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד התקשורת, משרד התיירות, משרד הבריאות, משרד הפנים, רשות שדות התעופה ועוד גורמים, ודאי שאותו גיבוי היה נדרש כדי להשיג רוב בוועדת השרים לענייני חקיקה, דבר שלא היה מובן מאליו. ואכן, אחרי התדיינות ואחרי פשרות ראויות ומתאימות הושג הרוב והממשלה תמכה בחוק, והיום הוא מגיע לכנסת אחרי שהוא עבר הליך חקיקה מתמשך. ועוד פעם אני אומר, חבר הכנסת יצחק וקנין, אתה היית התמרור שלפני המחנה, היית המטוס המוביל. גיורא, איך אומרים? המטוס המוביל בלהק של הטייסת המובחרת, הוא טס בלילות, אדוני השר. ואתה ראוי לכל מילת שבח. אתה ביצעת את זה בחוכמה, בכשרון, תוך ניצול הוותק והידע, והייתי אומר, גם מכל הלב ומתוך מסירות ומודעות לחשיבותו של החוק הזה, ואני מקווה שהכנסת תאשר את החוק ממש בעוד רגעים ספורים, ותוכל לזקוף לזכותך את הובלת אחד החוקים החשובים, שאני בטוח שהוא גם חוק מציל חיים, גם חוק משפר שירות בתחום מאוד מורכב וחשוב, ויש לו עוד הרבה יתרונות אחרים. אז תודה לך, תודה לגיורא, תודה לכל מי שעסק במלאכה, חברי הוועדה, חברי הכנסת, כל הגורמים המקצועיים. אני בהחלט חושב שמדובר ביום חג לתעופה הישראלית, לבטיחות התעופה הישראלית, עם אישורו הצפוי של החוק.

תודה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, חבר הכנסת ישראל כץ. חברי הכנסת, להצעת חוק הטיס לא הוגשו הסתייגויות. למה אתה צריך להפריע שם? חברי חברי הכנסת, לכן נעבור להצבעה בקריאה שנייה, כולל לוח התיקונים, כהצעת הוועדה. עוברים להצבעה. קריאה שנייה, אמרתי.

1 206 נתקבלו. 16 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הטיס, התשע"א 2011, עברה בקריאה שנייה. יושב-ראש הוועדה,

או מי שהציג החוק, מאשר הצבעה בקריאה שלישית, כולל לוח התיקונים, כהצעת הוועדה, בקריאה שלישית. חוק הטיס, התשע"א 2011, נתקבל. בעד, 16, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הטיס, התשע"א 2011, החשובה הזאת, עברה, ותופיע בספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חברי חברי הכנסת, הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 5), התשע"א 2011, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת כרמל שאמה, ויחליף אותי חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, אדוני. חוק מאוד חשוב. אנחנו חייבים לחתום עליו. חוק מאוד חשוב, עשרות ישיבות. אני מכיר את זה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות הכנסת, חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 5), התשע"א 2011. חוק המכר (דירות), התשל"ג

נועד להסדיר את תחום מכירת הדירות, ממי שמוכר דירה לקונה, בין אם המוכר בנה את הדירה או שהוא קנה אותה כדי למוכרה, ולהגן על זכויותיו של הקונה תוך איזון בין זכויותיו לבין אלה של המוכר. הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק המכר (דירות) האמור, ולתת פתרון לסוגיות שאפרט להלן ואשר החוק הקיים אינו נותן להן מענה הולם. ראשית, אדוני היושב-ראש, הצעת החוק קובעת שחלק מהחובות שחלות על המוכר כלפי הקונה יחולו עליו גם כלפי קונה המשנה, דהיינו כלפי מי שקנה את הדירה מהקונה. כן קבעה הוועדה כי נוסף על המפרט שהמוכר חייב לצרף לחוזה המכר, יהיה עליו לצרף גם הוראות תחזוקה ושימוש חתומות בידיו,

כדי שהקונה ידע כיצד לטפל בדירה שרכש ולשמור עליה בצורה הטובה ביותר. ואולם, כפי שהובהר בוועדה, אי-עמידת הקונה בהוראות התחזוקה והשימוש שמסר לו המוכר לא תשמש לפטור מאחריות של המוכר כלפי הקונה לפי החוק. נוסף על כך, הצעת החוק משנה את תקופת הבדק ותקופת האחריות לעניין אי-התאמה יסודית לפי החוק, המוגדרת כאי-התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין, והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו, או במלים אחרות: אי-התאמה בנוגע לקונסטרוקציה, תקופת הבדק היא תקופה הקבועה בתוספת לחוק לעניין ליקויים שמתגלים בדירה, ובמהלכה נטל ההוכחה מוטל על כתפיו של המוכר להראות שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה. תקופת האחריות,

היא תקופה של שלוש שנים, שתחילתה בתום תקופת הבדק, ובמהלכה על הקונה להוכיח שמקורה של אי-ההתאמה בתכנון, בעבודה או בחומרים. בעוד שלפי החוק הקיים, אדוני היושב-ראש, לא נקבעה תקופת בדק מפורשת לעניין אי-התאמה יסודית, וההנחה היתה שהיא בלתי מוגבלת בזמן ולכן לכאורה הנטל מוטל על כתפיו של המוכר להראות שבעניין אי-התאמה יסודית, היא נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה, הצעת החוק קובעת כי תקופת הבדק כאמור תעמוד על 20 שנים. כן קבעה הוועדה כי לאחר התקופה האמורה תחל תקופת האחריות, ולפיה במקרה שבו מתגלה אי-התאמה יסודית, יהיה על הקונה להראות שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים. נושא נוסף, כבוד היושב-ראש, שהצעת החוק מתייחסת אליו הוא זכותו של הקונה לתקן אי-התאמה שהתגלתה בדירה. לפי החוק הקיים, במקרה שהתגלתה אי-התאמה או אי-התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר. בהצעת החוק מוצע לקבוע כי אם המוכר תיקן את אי-ההתאמה או את אי-ההתאמה היסודית פעם אחת או יותר במשך שנתיים, שתחילתן במועד הודעת הקונה או קונה המשנה בדבר אי-ההתאמה או אי-ההתאמה היסודית, או במקרה שמדובר בתיקון דחוף שהמוכר לא ביצע תוך זמן סביר ממועד ההודעה, יהיה רשאי הקונה או קונה המשנה לתקנה, והמוכר יישא בהוצאות התיקון. עניין צרכני חשוב מאוד, אדוני היושב-ראש, שהצעת החוק עוסקת בו, והרלוונטי להרבה מאוד קונים של דירות, הוא פיצוי על איחור במסירה. בהתאם להצעת החוק, אם מוכר לא העמיד דירה לרשות קונה לאחר שחלפו 60 ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר, יהיה זכאי הקונה לפיצוי, בלא הוכחת נזק, בסכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה, כשהם מוכפלים, אדוני היושב-ראש, בפעם וחצי, בעבור שמונת החודשים הראשונים, וכשהם מוכפלים בפעם ורבע בעבור החודש התשיעי ואילך, או בסכום שהסכים עליו עם המוכר, לפי הגבוה מביניהם. הוועדה שינתה בהקשר זה את הצעת החוק הממשלתית בשני אופנים.

הוועדה החליטה שבמקרה שבו המוכר מאחר במסירת הדירה מעבר ל-60 הימים האמורים, הפיצוי יהיה בשל תקופה שתחילתה ביום הראשון לאיחור ולא ביום ה-61 לאיחור, כפי שהוצע בהצעת החוק הממשלתית.

לאור העובדה שתשלום שכר דירה בלבד אינו מגלם את הנזק המשוער של קונה שמוכר איחר במסירת דירתו, קבעה הוועדה שסכום הפיצוי יהיה גבוה יותר משכר הדירה בלבד, כפי שפירטתי לעיל.

המוכר והקונה רשאים להסכים שהמוכר לא יהיה חייב לשלם לקונה פיצוי על האיחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון של התרחשותן ותוצאותיהן אינו מוטל עליו. עניין צרכני חשוב נוסף הוא רישום זכויותיו של הקונה דירה על-ידי המוכר. בהתאם למוצע, מי שמוכר דירה בבית שניתן לרשום בפנקס בתים משותפים, חייב לבצע את כל הפעולות, ולקיים את חיוביו בקשר לרישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע במועד המוקדם ביותר האפשרי, לגרום לרישום הבית בפנקס בתים משותפים בתוך שנה ממועד הרישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לכל המאוחר, ולגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים משותפים בתוך חצי שנה ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר. כן קובעת הצעת החוק כי אם לא ניתן לרשום את הדירה בפנקס בתים משותפים, יהיה חייב המוכר לגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקסי המקרקעין בתוך שישה חודשים ממועד הרישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע, או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר. מאחר שלעתים קיימות נסיבות שאינן תלויות במוכר ואשר בשלהן המוכר אינו יכול לקיים את חיוביו כאמור, מוצע לקבוע כי בחישוב תקופות הרישום האמורות לא יובאו במניין תקופות שהמוכר הוכיח לגביהן שהעיכוב בביצוע הרישום נגרם מנסיבות שלא בשליטתו או שלא יכול היה למנוע את קיומן. הוראה חשובה נוספת, אדוני היושב-ראש, בהצעת החוק עניינה הבהרה לעניין האיסור לוויתור על זכויות מצדו של קונה או קונה-משנה בקשר לאי-התאמה או אי-התאמה יסודית. בהתאם לחוק הקיים, חל איסור להתנות על הוראותיו אלא לטובת הקונה.

ולאור ריבוי תלונות מצדם של קונים למשרד הבינוי והשיכון בהקשר זה, הצעת החוק מוסיפה הבהרה ולפיה ויתור, לרבות בכתב, על זכויות מצד הקונה או קונה-המשנה בקשר עם אי-התאמה או אי-התאמה יסודית המהוות תנאי להעברת זכויות מקונה לקונה-משנה לביצוע תיקונים בדירה או להעמדת הדירה לרשות הקונה,

חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק צרכנית שתטיב עם רוכשי הדירות, בין היתר זוגות צעירים, ותאפשר לייצר מערכת יחסים הוגנת ושוויונית יותר בין מוכר וקונה של דירה. להצעת החוק לא הוגשו,

הסתייגויות, ואני קורא לכם לתמוך בה בקריאה השנייה והשלישית פה-אחד.

ולפני התודה רבה ואחרי התודה רבה, יותר נכון לומר, שלב התודות. תודה ראשונה ליועצת המשפטית של הוועדה והמשנה ליועץ המשפטי של הכנסת, עורכת-הדין אתי בנדלר. תודה ראשונה ונפרדת. המשך התודות לגברת לאה ורון, מנהלת ועדת הכלכלה, שבלעדיה אין ועדה, אדוני היושב-ראש. אין ספק. וכמובן, שאר צוות העוזרים, היועצים המשפטיים, דובר הוועדה, עוזרי, ועורך-דין ניר, שישב לצדי לאורך כל הדיונים בוועדה וחלק מהשינויים שאני מדבר עליהם נתקבלו בעצה אחת עמו בפתרונות משפטיים יצירתיים שהציג לחברי הוועדה. אני מודה לך שוב,

ולמי ששכח, ביקשתי לאשר את הצעת החוק פה-אחד. אנחנו מודים לך, אדוני יושב-ראש הוועדה. אנחנו יודעים כמה אתה משקיע בהצעות החוק האלה והנה הגענו לשלב הגמר ואנחנו מבקשים מהחברים להצביע בקריאה שנייה על הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 5), התשע"א 2011. קריאה

סעיפים 1 17 נתקבלו. בעד, 9, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק זו התקבלה בקריאה שנייה. אדוני, יושב-ראש הוועדה, ברשותך, אפשר לעבור לקריאה שלישית?

חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 5), התשע"א 2011, נתקבל. בעד, 9, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 5), התשע"א 2011, התקבלה גם בקריאה שלישית ותועבר לספר החוקים של מדינת ישראל. תודות לכל המתעסקים בכך. אנחנו, אם כך, נעבור להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א 2011, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, חבר הכנסת אלכס מילר.

אין הסתייגות להצעת חוק זו? אין הסתייגות, נכון, חבר הכנסת מילר?

תודה רבה.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 הנני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת התלמידים והנוער), התשע"א 2011. הצעת חוק זו עוסקת בנושא החינוך הבלתי-פורמלי, המהווה חלק חשוב מחינוכם של ילדים ובני-נוער לאחר שעות הלימודים בהיבטים החברתיים, הערכיים והקהילתיים. מטרתו של החוק המוצע לעגן בחקיקה את מעמדו של מנהל יחידת הנוער בכל רשות מקומית, שתפקידו יהיה לרכז את נושא החינוך הבלתי-פורמלי ברשות. הצעת החוק מחייבת את כלל רשויות החינוך המקומיות שבהן מעל 1,000 ילדים ובני-נוער להעסיק מנהל כאמור כעובד הרשות. השר יכול להחיל את החוק גם על רשויות קטנות יותר, אם ימצא כי יש לכך מקום. נקבעו גם תנאי כשירות לכהונה כמנהל יחידת נוער,

עמידה בתנאי ההשכלה וניסיון שיקבע השר והיעדר עבר פלילי. כן נקבעת הוראת מעבר, שלפיה מי שמכהן כבר ערב תחילת החוק בפועל בתפקיד זה יוכל להשלים את דרישות הכשירות במשך שלוש שנים מיום התחילה כאמור. כן מוצע לתת מעמד בחקיקה למועצת התלמידים והנוער בכל רשות חינוך מקומית, שאת הרכבה יוכלו לבחור,

ואליה יוכלו להיבחר נערים מכיתות ז' י"ב המתגוררים בתחומה של רשות חינוך מקומית. המועצה תוכל לייצג את ענייניהם של בני-הנוער בפני גורמים שונים ברשות המקומית או מול רשויות המדינה ולתת להם ייעוץ בנושאים הנוגעים להם. מנהל יחידת הנוער בכל רשות יקבע נהלים לפעילות מועצת התלמידים והנוער ויעמוד עמם בקשר שוטף לפחות אחת לחודשיים. עוד מוצע שמשרד החינוך ישתתף השתתפות חלקית בעלות שכרם של מנהלי יחידות הנוער בהתאם למצבה הכלכלי והחברתי של הרשות, כפי שיקבע שר החינוך. הסכום שיועבר לרשות לצורך זה יהיה משוריין למטרה זו ולא יהיה ניתן להשתמש בו למטרה אחרת או לעקלו. מדובר בהצעה חשובה שתסייע ליצור רצף חינוכי בין החינוך הפורמלי בשעות הלימודים לחינוך בלתי-פורמלי לחברה וערכים בשעות שלאחריהם. אני מבקש מחברי הבית לאשר את הצעת החוק, המובאת ללא הסתייגויות, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אדוני היושב-ראש,

אני רק רוצה להגיד כמה מלים. קודם כול, אני רוצה לברך את שר החינוך גדעון סער על כך שקידם את הצעת החוק הזו מכמה סיבות. קודם כול, חברי הכנסת שהם קדנציה שנייה-שלישית כאן מכירים את הנושא. כבר בכנסת השבע-עשרה הנושא הזה עלה על סדר-היום של הכנסת וניסינו להעביר את החוק הזה, שמסדיר את הנושא של חינוך בלתי-פורמלי בצורה חוקית עוד אז. החוק התקדם רק במסגרת של הצבעה טרומית ולא הצלחנו, בעצם, לסיים את החקיקה בנושא הזה.

מתחילת הקדנציה של הכנסת השמונה-עשרה הממשלה החליטה להתקדם עם החוק הזה כחוק ממשלתי, וכמובן, שר החינוך, שלקח על עצמו את היוזמה לקדם את הנושא הזה כחוק ממשלתי, מצליח להביא בשורה מאוד חיובית לצעירים במדינת ישראל, על כך שהמדינה החליטה להסדיר את הנושא של חינוך בלתי-פורמלי בצורה חוקית.

לכל אותם חברי כנסת שהיו שותפים לקידום נושא חשוב זה מגיעות ברכות על כך שבאמת הצליחו להביא לשינוי בתחום החשוב הזה. אני גם רוצה להודות,

אדוני היושב-ראש, לצוות הוועדה, למנהלת ועדת החינוך יהודית גידלי, ליועצת הבכירה רבקה וידר, ללאה גופר,

ליועצת המשפטית של ועדת החינוך מירב ישראלי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לך, חבר הכנסת אלכס מילר, יושב-ראש ועדת החינוך. אם כך, נאפשר לך להגיע למקום ואנחנו נעבור, חברים, להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א 2011. אנחנו מצביעים בקריאה שנייה. בבקשה.

8, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק הרשויות המקומיות (מינהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א 2011 התקבלה בקריאה שנייה. היו"ר אורי מקלב: בעד,

אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק הרשויות המקומיות (מינהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א 2011 התקבלה בקריאה שנייה. היו"ר אורי מקלב: בעד, 8, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק הרשויות המקומיות (מינהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א 2011 התקבלה בקריאה שנייה. האם אדוני יושב-ראש ועדת

את הצעת החוק החשובה הזאת. אני רוצה לומר שבמשך שנים ארוכות סטודנטיות במדינת ישראל לא קיבלו הכרה בעובדה שבתקופה הזאת הן זכאיות לחופשת לידה. במשך שנים התווכחו עם המוסד לביטוח לאומי, והמוסדות האקדמיים לא רק שלא סייעו בעניין הזה, אלא במובנים רבים אפילו התעלמו באופן בוטה מהעובדה שכשאשה יולדת, כשאשה הופכת לאמא, המינימום שנדרש הוא להתאים כמובן את מועדי הבחינות למציאות החדשה הזאת. אנחנו חברה חפצת חיים, וחברה חפצת חיים צריכה להתחשב בכך שסטודנטים במדינת ישראל הם בדרך כלל סטודנטים מבוגרים יותר מסטודנטים במקומות אחרים בעולם, ורובם הופכים להורים בתקופה החשובה והמשמעותית הזאת. למעשה הצעת החוק הזאת היא קביעת ציון דרך בהתאם למה שנעשה בעבר עם המילואימניקים, בהתאם לעובדה שלגבי חיילי מילואים הבינו שאם המדינה שלנו חפצה בחיילים שמשרתים במילואים, היא צריכה להתאים את התקופה הסטודנטיאלית שלהם לצורך של המדינה בשירות המילואים. באותה מידה, גם בעניין הזה, אני חושבת שיש צורך לאומי ממדרגה ראשונה להכיר בתקופה הזאת שבה אותן סטודנטיות לומדות ומביאות ילדים לעולם, לתת להן את כל הגיבוי של המדינה, כדי שהן תוכלנה גם ליהנות מחופשת לידה וגם לעמוד במועדי הבחינות, אם זה מועדים מיוחדים ואם זה הקלות, בתקופה שבה נשים צעירות עוברות טיפולי פוריות או יולדות את הילדים שלהן. זה בעצם החידוש הגדול בהצעת החוק הזאת, ועל כך תבוא הברכה. נמצא כאן גם חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת החינוך, אלכס מילר, אני חושבת שיש ערך מאוד גדול בהצעת החוק הזאת, שהיא מקדמת סטודנטיות ולא סטודנטים. אני כמובן אשמח מאוד לשיתוף פעולה, אבל אשמח אם החוק הזה יידון בוועדה לקידום מעמד האשה.

תודה רבה. נאפשר לך להגיע למקום ונעבור להצבעה בקריאה ראשונה. בבקשה, חברים. יפה, בהצלחה. בעזרת השם כל הסטודנטים והסטודנטיות יתחתנו ויביאו ילדים וימשיכו ללמוד, כמו אצלנו במכללות. ההצעה להעביר את הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4) (התאמות עקב טיפולי פוריות,

אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה), התשע"א 2011, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 14,

לפיכך אני קובע שהצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4) (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה), התשע"א-2011, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת הכנסת שתכריע בין ועדת החינוך לוועדה למעמד האשה. אנחנו מודים

הצעת החוק הזאת היא פרי יוזמה משותפת של חברי הכנסת זבולון אורלב, אנסטסיה מיכאלי, ישראל חסון ושלי, ותכליתה לשפר את ההגנה על מי שנפגע מפרסום של לשון הרע. במציאות הקיימת סכומי הפיצויים הנקובים בחוק הם סכומים נמוכים. תהליך התביעה הוא תהליך ארוך, ומצד אחד התוצאה היא חוסר יכולת של הנפגע לקבל פיצוי הולם ובזמן סביר על הנזק שנגרם לו, ומצד שני היעדר תמריץ והרתעה מספיקים שיביאו לכך שפרסומים ייבדקו עד תום ויהיו עד כמה שניתן מדויקים ואמיתיים. אני רוצה להדגיש שבהצעת החוק הזאת, כאשר נדון בה, נצטרך למצוא איזונים נכונים ומתאימים, שכן מטרתה אינה בשום אופן לפגוע בעיתונות או באיזושהי דרך להצר את צעדיה. אבל נדמה שהמצב הקיים הוא מצב שפוגע בציבור וצריך למצוא איזון חדש ונכון יותר באמצעות העלאת הסכומים, קביעת מנגנונים שיבטיחו מינימום של פרסומים כאלה ומקסימום של ענישה ופיצוי הולם במקרים שבהם בכל זאת יהיו פרסומים של לשון הרע. אני כמובן מבקש מהכנסת לתמוך בהצעה.

יופי, תודה רבה לחבר הכנסת יריב לוין. אני יכול להגיד: אולם הפוך ראיתי, את חבר הכנסת לוין מצד שמאל של האולם ואת חבר הכנסת שטרית מצד זה. אז לא עולם הפוך ראיתי, אלא אולם הפוך ראיתי. ההצעה של חבר הכנסת שטרית מוצמדת להצעת החוק הקודמת ואנחנו נאפשר גם לו לנמק מהצד את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק שהגשתי עכשיו היא בעצם המשך של הצעת חוק שלי שהוגשה לפני 15 שנה ואושרה בכנסת, חוק לשון הרע, שבעצם הפך את חובת ההוכחה כשמוצא לשון הרע, מחובת הוכחה של התובע, אותו אדם שהוצאה עליו דיבה או לשון הרע, שההוכחה לא חלה עכשיו על מי שתובע את תביעת הדיבה. עד הצעת החוק שלי כמעט שלא ניתן היה לתבוע מישהו על הוצאת דיבה ולצאת מזה בחיים. הצעת החוק שלי שינתה את חובת ההוכחה, וקבעה שתביעה עד 50,000 שקל לא מחייבת הוכחת נזק במקרה של הוצאת דיבה, דבר ששינה לחלוטין את כל המשפטים בנושא הוצאת דיבה. ציפיתי שיבואו חברי כנסת חרוצים ויגדילו את סכום הפיצויים מ-50,000 שקל למעלה. חזרתי לכנסת אחרי עשר שנים שהייתי בממשלה וראיתי שזה לא שונה. לכן הגשתי את הצעת החוק הזאת, שבה אני מציע להגדיל את סכום הפיצוי עד ל-500,000 שקל. אני חוזר ומסכים עם דבריו של חבר הכנסת יריב לוין. אין לי שום דבר נגד העיתונות, ואני מניח שגם לא לחברי יריב לוין, אין לנו שום כוונה לסתום פיות של עיתונות או משהו, אבל חזקה, אדוני היושב-ראש,

על העיתונות שיכתבו אמת ולא ימציאו דברים. מאיר, אתה מקבל את אותם תנאים, כן, כן, בוודאי. אין תשובת ממשלה, אבל יש חיוב, אני רק אסיים את דברי, עוד דקה אחת.

בבקשה. מבחינתי לפחות, אני חושב שאין כוונה לפגוע בעיתונות, אבל הכוונה היא שעיתונאים, ולדעתי כך מוצהר, עיתונאי צריך לומר את האמת. וכשמכפישים את שמו של אדם או פוגעים בו בצורה חמורה והדברים אינם אמת, אסור שתהיה לדברים הגנה, גם לא של העיתונות. אין דרך אחרת לגרום הגנה לאדם, אלא שהעיתונות תהיה זהירה, אלא על-ידי הגדלת הפיצוי, שיחשבו פעמיים לפני שמכפישים שמו של אדם. לכן אני מסכים עם חברי יריב לוין ואני מקווה שנוכל להעביר את הצעת החוק הלאה, גם לקריאה הראשונה, השנייה והשלישית. לדעתי זה יהיה לכבודה של הכנסת ולכבוד חופש הדיבור, כי זה דווקא מבטיח שחופש הדיבור יהיה אמיתי ושאנשים לא יפחדו להילחם על מה שהם מאמינים בו בלי שיכפישו אותם. תודה רבה. רק רגע. קודם כול, אין תשובת ממשלה, אבל יש תנאי של הממשלה. אתם מסכימים לכל התנאים שהממשלה סיכמה אתכם? מסכימים לתנאים והם יוצמדו לחוק אחד. זה בתיאום עם המשרדים. כדי שהדברים יהיו ברורים לפרוטוקול: התנאי שסוכם עם הממשלה הוא שהדבר

כדי שייכנסו לפרוטוקול, שיש הסכמה של הממשלה ובתנאי שייעשה בתיאום עם משרד המשפטים.

אנחנו נוכל לעבור לשתי הצבעות נפרדות בקריאה טרומית על שתי הצעות החוק. הראשונה שנצביע עליה היא הצעתו של חבר הכנסת יריב לוין, הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון אי-ייחוד העילה והוספת סעדים), התש"ע 2010. נעבור להצבעה, מי בעד?

בבקשה, חברים, הצבעה. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.

מקווה שזה ישפיע על כל החברים לא לדבר לשון הרע. חבר הכנסת זאב, אנחנו מודים לך. הרכילות פה בכנסת היא פשוט במצב קטסטרופלי. אני לא יודע מה יותר גרוע, קריאות הביניים האלה או הרכילות. ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון, אי-ייחוד העילה והוספת סעדים),

בעד, 10, מתנגד אחד ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק זו אושרה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה ראשונה. נעבור להצבעה על הצעת החוק המוצמדת של חבר הכנסת מאיר שטרית, והיא הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון, פיצוי ללא הוכחת נזק), התש"ע 2010. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון, פיצוי ללא הוכחת נזק),

בעד, 10, מתנגד אחד, אין נמנעים.

להכנה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה,

אנחנו נחזור לסדר-היום ונעבור להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 2),

יציג את הצעת חוק זו השר דניאל הרשקוביץ.

תודה רבה לך, השר דניאל הרשקוביץ.

אנחנו נעבור לאישור בקריאה ראשונה של הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 2), התשע"א 2011. בבקשה,

ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 2), התשע"א 2011, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

חברי חברי הכנסת, העצים הבוגרים הם אחד מהנכסים הציבוריים היקרים ביותר השייכים לנו ולדורות הבאים. לעצי ישראל חשיבות ותרומה רבה לנוף, לאסתטיקה, לאקלים ולמורשתו של העם. העץ הוא הגוף החי בעל הממדים הגדולים ביותר בטבע ובעל משך החיים הארוך ביותר. לסגולותיו של העץ נודעת חשיבות בקליטת מזהמים, ייצור חמצן, הפחתת טמפרטורה ועוד. כריתה ללא רשיון של עצים בוגרים היא עבירה פלילית בישראל ובכל העולם. עד היום, נכסים חשובים אלו לא קיבלו את ההגנה הראויה להם, לא הוגדרו הדברים ולא התקיימה ההסדרה המתבקשת על מנת לדאוג שהעצים לא ייפגעו באופן שרירותי או מתוך חוסר אחריות, חמדנות או חוסר הבנה. בתיקון שלפנינו מוצעת שורה של שינויים, ובראשם הדבר הבסיסי שנעדר עד היום מספר החוקים, והוא ההגדרה המדויקת והברורה מהו עץ בוגר ומהי כריתה. חשוב להבין שכריתה אינה רק חיתוך הגזע המרכזי אלא כל פעולה הגורמת למותו של העץ הבוגר, לרבות עקירת העץ הבוגר משורשו שלא לשם העתקתו, ריסוסו,

הסרת קליפתו, שרפתו, חיתוך שורשיו, או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו. על-פי התיקון, יינתן למינים מסוימים פטור מקבלת רשיון כריתה, וזאת במטרה לאפשר כריתת מינים פולשים ללא מנגנון ביורוקרטי מיותר. לצורך קביעת המינים שלא יידרש עבורם רשיון, תוקם ועדה מייעצת, שתורכב מנציגי המשרד לאיכות הסביבה וקק"ל, ובכך יפחת הנטל על הציבור במקרים שאין בהם צורך ברשיון. מעבר לכך, ובשונה מהמצב שהיה נהוג קודם לכן, התיקון מגדיר גם את קביעת ערך העץ ואת התנאים שאותם ניתן להתנות לשם מתן רשיון הכריתה, כולל הכללים וההתייחסות לנטיעה החלופית שיידרש כורת העץ לטעת על מנת להשיב לסביבה את הערך הסביבתי המגולם בעץ שייכרת. על מנת להבטיח את הנטיעה החליפית או את העתקתו של העץ, מוצע לעגן בחוק מנגנון גביית ערבות מהגורם המבצע. במקרים שבהם לא יהיה ניתן לטעת את הנטיעה החלופית, מוצע לגבות מהכורת היטל כספי, שיהיה שווה ערך לעצים שנכרתו. באמצעות כספי ההיטל יבוצעו נטיעות וישומרו עצים ותיקים על-ידי פקידי היערות ברחבי הארץ. לצד כל אלו, התיקון יאפשר לאכוף עבירה של כריתת עץ בוגר גם אם הוא לא אילן מוגן, דבר שלא התאפשר עד עתה, ויוגדר באופן ברור ואחיד מהו סכום האגרה שניתן לגבות ברשויות המקומיות על רשיון כריתה. חברי חברי הכנסת, השינויים המוצעים יגנו בצורה טובה יותר על עצי ישראל, יקבעו תקנות ברורות ובהירות וייצרו נוהל אחיד לטיפול בנושאים הנדונים בפקודת היערות. הגנה טובה יותר על העצים בישראל משמעותה הגנה על איכות החיים, הבריאות, הטבע והמורשת של כולנו. אני אודה לכם אם תתמכו בחוק.

תודה רבה לשרת החקלאות אורית נוקד. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, הדובר הראשון והאחרון בהצעת חוק זו.

אדוני היושב-ראש, שרת החקלאות, שר המדע, חברי הכנסת, הנושא של העצים הוא חלק בלתי נפרד מהווי חיינו, "כי האדם עץ השדה", וישנה הלכה מפורשת, בעצם זה מופיע בתורה, שאסור לכרות עץ עושה פרי, וגם כשיש מלחמה צריך לשמור על העצים שנותנים פרי. ויש הלכות מאוד מאוד קשות, אפילו לצורך בנייה, שאם העץ עושה פרי, אז צריך לשתול אותו מחדש.

לכרות עץ עושה פרי. "כי האדם עץ השדה", זה כאילו אתה הורג משהו צומח, אומנם לא משהו חי אבל העץ הוא לא דומם. ואחד הדברים הנפלאים, שישנו מדרש ששלושה קולם נשמע מסוף העולם ועד סופו, שניים קשורים לאדם והאחד עץ שנכרת. כשכורתים את העץ, קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. אומנם אנחנו, באוזניים הבשריות שלנו, אוזני בשר, לא קולטים את הרעש הזה, אבל הכאב והצער של הענף, של העץ שנכרת, נשמע מסוף העולם ועד סופו. כך כתוב בחז"ל, כך שעניין החוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אבל אם אנחנו כבר יוצאים לפגרה וניתנה לנו ההזדמנות לדבר, אז בואו נדבר קצת על האדם ולא רק על העץ. אני רוצה לציין לגבי האירוע שהיה היום פה בכנסת. ישנם מאות אלפי אנשים צעירים שאין להם קורת גג. אומנם האדם הוא עץ השדה אבל גם האדם ראוי שתהיה לו קורת גג, ראוי שתהיה לו פרנסה, ראוי שתהיה לו תעסוקה, ואותה כנסת שהעבירה היום בקריאה ראשונה חוקים שונים ראיתי פה איזה חוק אם לרשם כן יכול להיות תפקיד נוסף או לא יכול להיות תפקיד נוסף, לזה הכנסת מצאה ביום האחרון זמן כדי להעביר. זה כנראה חשוב, אבל יהדות התורה וש"ס הציעו הצעות חוק על משכנתאות לפריפריה ולאנשים עניים, ואת זה הכנסת הסירה מסדר-היום. הממשלה התנגדה והאוצר מתנגד בשעה שמאות אלפי אנשים אין להם דירה. הממשלה לא נותנת פתרונות, ואני לא רוצה לפרט עכשיו למה, בעיקר בגלל הביורוקרטיה. אין דיור, ואין קרקעות זמינות, כל התירוצים קיימים, אבל אני חושב שזו בושה לכנסת ולנציגי הציבור מכל המפלגות שאנחנו יוצאים לפגרת הפסח מבלי להביא איזשהו פתרון, ולו בקריאה ראשונה, לציבור, לומר: הנה, בממשלה,

דואגים שתהיה לכם קורת גג ושתהיה אפשרות לעזור לכם להגיע לדירה. עצם הדחייה הזאת היא דבר קרתני.

אני יודע את מדיניות האוצר, ועוד נדבר על זה. לכן ביקשנו, חברי הכנסת, יותר מ-30 חברי כנסת חתמו על בקשה לישיבת פגרה מיוחדת בעניין מצוקת הדיור, משבר הדיור במדינה. אני מקווה מאוד שגם בזמן הפגרה, אף-על-פי שחברי הכנסת עסוקים מאוד, הם ימצאו את המקום לבוא ולדון, ולהגיד לממשלה שאי-אפשר להמשיך ככה. חייבים למצוא פתרון למצוקת הדיור. אני לא רוצה להגיד מה יקרה אחרת, כי זה מספיק בושה,

אבל אני רוצה לסיים בברכה, כולם יוצאים לפגרה, שלכל עם ישראל יהיה חג כשר ושמח. תודה רבה לך, חבר הכנסת אייכלר. איך אתה אומר? "כי האדם עץ השדה", אבל הוא לא צריך לגור בשדה. תודה על הדברים. אנחנו, אם כך, נוכל לעבור להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"א 2011. בבקשה,

הצבעה.

להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5),

2011, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

לפיכך אני קובע שהצעת החוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5) התקבלה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נעבור להצעת החוק

הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. כבוד השר דניאל הרשקוביץ יציג את הדברים, ולאחר מכן נעבור

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להגיש לכנסת את הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011. בשנת 2006 נחקק חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות),

ובעקבותיו תוקנה בשנת 2008 פקודת בתי-הסוהר, התשל"ב 1972, באופן שעודכנו ההסדרים הנוגעים לדין המשמעתי. בתקופה שעברה מאז תיקון החוק לימד הניסיון כי חלק מההסדרים הנוגעים לדיון בפני דן יחיד בדין המשמעתי לוקים בחסר, וכי יש צורך לערוך בהם שינויים כדלהלן: 1. תיקון סעיף 39(א)(2) לחוק המשטרה וכן תיקון סעיף 110לב(א)(2) לפקודה, כך שתינתן אפשרות להגשת ערר על זיכוי שוטר גם כאשר ההליך המשמעתי נפתח בעקבות חקירת קצין תלונות ציבור במשטרה או קצין בודק בשב"ס, 2. תיקון סעיף 41(א)(1) לחוק המשטרה וסעיף 110לד(1) לפקודה, כך שייקבע שלקצין השיפוט הבכיר, הדן בערר, יש סמכות לקבל הערר, להרשיע את הנאשם ולגזור את דינו, 3. תיקון סעיף 72(ב) לחוק המשטרה וסעיף 110יב(ב) לפקודה, מוצע לתקן את הסעיפים הנ"ל כך שייקבע כי שוטר או סוהר שהוא משיב אינו רשאי להיות מיוצג.

במהלך התקנת תקנות המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות השוטרים והוראות שונות) (סדרי דין בדיון המשמעתי), התשע"א 2011, עלה הצורך לעגן מפורשות בחקיקה ראשית את סמכות השר באופן הבא: 1. תיקון סעיף 103 לחוק המשטרה, כך שתוענק הסמכה מפורשת לשר לביטחון הפנים להסדיר בתקנות הוצאות ושכר עדים ועדים מומחים וכן תשלום שכר לנציגי ציבור, 2. הוספת סעיף 132(16ג) לפקודה, המעניק הסמכה מפורשת לשר לביטחון הפנים להסדיר בתקנות והוצאות עדים ומומחים וכן תשלום שכר לנציגי ציבור. אבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק. תודה רבה לשר דניאל הרשקוביץ. חבר הכנסת ניצן הורוביץ? לא, לא, סליחה, אני רק שאלתי אם אתה רוצה לדבר. אתה רשום אצלי לדבר. לא הערתי על הדברים של הדיבורים רק שאלתי אם אתה רוצה לשאת דברים,

אם אתה גם מוותר על הדיבורים וחברי הכנסת האחרים לא נמצאים, אלה שנרשמו, אז אנחנו נעבור להצבעה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. בבקשה, חברים. ההצעה להעביר את הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר

בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה, והיא תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק בית-המשפט לענייני משפחה (תיקון מס' 10), התשע"א 2011. בבקשה, אדוני השר דניאל הרשקוביץ. אתה מציג במקום שר המשפטים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק בתי-המשפט לענייני משפחה,

קובע כיום בסעיף 1(2) כי כל תובענה בעניין אזרחי בין בני משפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, ידון בה בית-המשפט למשפחה. בית-המשפט העליון פירש, בפסק דין מסוים, כי כוונת החוק היא לתובענה אשר סיבת הסכסוך העומד ביסודה או מקורו הם יחסי משפחה.

כאשר בית-המשפט לענייני משפחה מצא שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה הוא ידון בתובענה.

אם נוכח בית-המשפט שעילת הסכסוך אינה במשפחה, הוא יעבירה לבית-המשפט שמוסמך לדון בה. לשון החוק והאופן שבו פורש יוצרים קושי במקרים שבהם מוגשת תובענה בין בני-משפחה שאינם בני-זוג. בחוק זה מוצע להבהיר את לשון הסעיף כך שיהיה ברור כי בית-המשפט לענייני משפחה ידון רק בתובענה אזרחית בין בני-משפחה, אף שאינם בני-זוג, כשהתובענה מעצם מהותה, טיבה ומאפייניה קשורים ביחסי המשפחה.

סכסוכים שאופיים עסקי,

כלכלי או בעל מאפיין אזרחי אחר, יידונו בבתי-המשפט האזרחיים העוסקים בנושאים אלו ושמצויים בתחום מומחיותם. בכל הנוגע לסכסוכים בין בני-זוג לא יחול שינוי בדין הקיים. בדרך זו יקטין החוק המוצע את העומס המוטל על בתי-המשפט לענייני משפחה, שכן התדיינות בין בני-משפחה בסכסוכים בעלי מאפיינים אזרחיים מובהקים, ידונו בה בבתי-המשפט הכלליים המחזיקים במומחיות בנושאים אלה. יחד עם זאת, להעברת התובענות לבתי-המשפט הכלליים לא תהיה השפעה ממשית על בתי-משפט שאליהם הן יועברו. אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הראשונה לצורך הכנתה בוועדת החוקה, חוק ומשפט לקריאה שנייה ושלישית. תודה לאדוני השר. אנחנו נאפשר לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי לשאת דברים בעניין הזה. לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מן הראוי היה שכאשר מדברים על ענייני משפחה, מן הסתם לעסוק באחד הדברים המהותיים של חג הפסח, זה חג המשפחה.

אנחנו נקרא בשבת, "שה לבית אבות", שה לבית. עם ישראל בנוי מבית אבותיו, ולצערי הרב אנחנו עסוקים פה בבית-משפט לענייני משפחה ולא בערכי המשפחה ולא בסגולתה של המשפחה. אבל אני רוצה להקדיש את הדקות שיש לי למתנה שניתנה, לא לבן משפחה אלא למישהו שהיה אויב חמור שלנו במשך המון המון שנים. בשבוע שעבר, אדוני היושב-ראש, יצא ראש הממשלה שלנו לגיחה קצרה לרוסיה. נדמה לי שאפילו יושב-ראש הקואליציה יצא ביחד אתו. והם לקחו ביחד אתם, נכון, אני צודק? לקחו ביחד אתם מתנה קטנה, עטפו אותה בסרט, ונתנו לו, לנשיא רוסיה. למתנה הקטנה הזאת קוראים, חבר הכנסת ניצן, חצר-סרגיי. חצר-סרגיי, מן הסתם כל מי שקנה פעם מפת סימון שבילים או כל דבר אחר שקשור לחברה להגנת הטבע, ביקר בחצר-סרגיי בירושלים. ולכאורה אין דבר צודק מזה, זה מבנה שלהם, זה רכוש שלהם, לתת להם את זה. אלא שזאת צביעות שאין כדוגמתה. רוסיה שדדה את אוצרות התרבות של עם ישראל מהמהפכה הבולשביקית ולאחריה, הלאימה מאות אם לא אלפים של מבנים של יהודים, בהם בתי-כנסת ומוסדות אחרים, שלך תבקש אותם בכלל. ישנה החלטה שלהם, אדוני היושב-ראש, להחזיר את ספריית חב"ד שהוחרמה. ספריית חב"ד, רכוש של משפחת שניאורסון, רכוש של חסידי חב"ד, שהיינו מצפים שראש הממשלה יגיד: אני נותן לכם את חצר-סרגיי, תנו לנו בבקשה את אוצרות התרבות שלנו, תחזירו לנו. ספריות עצומות וחשובות של היהדות נמצאות בידיהם, כתבי יד שהם אוצרות שלא יסולאו בפז. הולך ראש הממשלה בעוד מבצע של חנפנות, עלוב, עלוב, ונותן במתנה את חצר-סרגיי. מחר הוא ייתן גם את תחנת המשטרה, מה שנקרא מגרש-הרוסים, ואת בית-משפט השלום וכן הלאה, וכמו שאומר ומסמן לי חבר הכנסת ניצן הורוביץ, תיכף אנחנו נצטרך לפרוח באוויר, כי גם המקום הזה שאנחנו נמצאים בו שייך,

לכנסייה הרוסית וגם אותו ניתן.

זו פשיטת רגל, זו עליבות, זו חנפנות,

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אני מאפשר לך לגשת למקום כדי שנוכל להצביע

הצעת החוק הזאת, שהיא הצעת חוק בית-המשפט לענייני משפחה (תיקון מס' 10), התשע"א 2011. אנחנו מצביעים בקריאה ראשונה. בבקשה, חברים, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק בית-המשפט לענייני משפחה (תיקון מס' 10), התשע"א 2011, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 8, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק בית-המשפט לענייני משפחה (תיקון מס' 10),

התקבלה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית.

להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'

גם כן קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר התחבורה מר ישראל כץ.

שנים.

נהגים צעירים עד גיל 24 מעורבים בתאונות דרכים קשות וקטלניות בשיעור של בין 10 ל-15 נהגים לכל 10,000 נהגים, פי-שניים ויותר מהנהגים המבוגרים

ללא ליווי בשעות הלילה, מ-21:00 עד 06:00, המלווה יהיה חייב לשבת לצדו. לדעת כל גורמי המקצוע ועל-פי ההערכות,

כמוצע ישפר

שבעקבות שכרות, הם משתכרים, מאבדים שליטה, פעם נתקלים בעץ ופעם בעמוד, ואנחנו רואים שרוב ההרוגים בתאונות האלה בדרך כלל זה צעירים שאולי יצאו מאיזה מועדון, מאיזה פאב, ובסופו של דבר הם מאבדים עצמם כמעט לדעת. לכן אני לא חושב שזה מה שיוסיף, כי יש הרבה צעירים שזה יכביד עליהם. מדובר ב-12 מפגשים, בלי שום קשר, הייתי אומר, לידע הכללי שהם צריכים לדעת. אני בעד שיעברו את המבחן העיוני ושיצליחו במבחן העיוני, ואם רוצים לתת להם שיחות של מספר שעות, זה טוב, אבל להתמקד בדברים שקשורים לזהירות בנהיגה, ולא מעבר לכך. לא לחפש עילה להביא אותם 12 פעם. אני חושב שזה דבר מיותר. זה לא קיים באף מקום בעולם, אגב, בארצות-הברית בוודאי זה לא קיים. אני לא יודע למה אנחנו צריכים כל כך להכביד. תאונות הדרכים קיימות לא בגלל שמישהו למד תיאוריה מהספר, או למד את התיאוריה דרך מישהו שלימד אותו את התיאוריה, לא זו הבעיה שלנו. לכן אני חושב שאולי אפשר לצמצם את זה. לא ב-12 מפגשים, אפשר לעשות את זה בשלושה מפגשים. אפשר לעשות את זה בפחות שעות. ובמקום ללמד רק תיאוריה, שכל צעיר ילמד את התיאוריה בעצמו, שישבור את הראש שלו, ואם הוא יודע להיבחן במבחן העיוני שלו, שיעשה את המבחן. ואם אתה רוצה לתת לו שעות של חינוך בנהיגה, זה צריך להיות separate, בנפרד וכתוספת.

תודה רבה, חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. בזה נסיים את הדוברים ונעבור להצבעה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מברך על כל פעולה שנעשית כדי להעמיק. אחד הדברים ששמעתי ממורי נהיגה בעניין הזה, אומרים שזה יפגע בפריפריה, מכיוון שהמל"נים האלה יהיו באופן טבעי במקומות מרכזיים, וצריך לחשוב, ואת זה ננסה לעשות בין הקריאה הראשונה לבין הקריאה השנייה והשלישית, איך אנחנו משלבים את הלימודים האלה דרך החינוך התעבורתי ועם דברים אחרים, שכך ילדים יוכלו להיות מוכשרים לדברים האלה, שהם חשובים. מכיוון שאנחנו מדברים בסוף הכנס של החורף,

אני רוצה לסיים את הדברים בדברים שקשורים בפסח. אנחנו נגיד בהגדה של פסח: רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. והדברים הם: פסח, מצה ומרור. אני רוצה להבהיר מה הכוונה. זה לא סתם לומר, זה להתכוון. מרור, אדם צריך לזכור תמיד מנין הוא בא. כשאני מסתכל על החברה הישראלית, השכחנית, על המציאות שלא היתה לנו מדינה ולא היה לנו מקום מוגן, ורדפו אותנו והשמידו אותנו, וברוך השם ובחסדי השם יש לנו היום, איפה שאנחנו נמצאים, מקום בטוח משלנו, שאנחנו צריכים לשמור עליו מכל משמר, לא לשכוח מנין באנו, לא לשכוח את ימי המרורים, לא לשכוח את "יד ושם", לא לשכוח את הצרות הקשות ביותר שעם ישראל עבר בגלותו. אלו ימי המרור. ומהם הפסח והמצה? המצה זה לחם העוני, לא בביטוי רק שאכלנו לחם עוני, אלא אדם צריך לחיות בחייו האישיים ברמה של צניעות, לא ברמה של להיות מנופח. ברמה האישית האדם צריך להשפיל את עצמו, לוותר, להיות כאסקופה נדרסת. לעומת זה, בחיים הלאומיים, בדברים שהם קשורים לעם ישראל כאומה, כלאום, עלינו להתנהג כמו בעניינו של הפסח.

שכל עצם לא תשברו בו, הוא העניין הלאומי שבו אנחנו חוגגים. והסמל של הדבר הוא שיש לנו מצד אחד "החדש הזה לכם ראש חדשים" בתחילת החודש תמעיטו את עצמכם באופן האישי. אבל את הפסח, שהוא הסימן הלאומי שלנו, אנחנו אוכלים אור לט"ו, בחג לאומי שכל ערל לא יאכל בו וכל בן נכר לא יאכל בו. זה החג הלאומי, חג העצמאות הלאומי שלנו. אור לט"ו, כשהירח במילואו. בחיים הפרטיים אנחנו כמצה, בחיים הלאומיים אנחנו צריכים להתנהג כמו הירח במילואו. שלכולנו יהיה חג כשר ושמח. תודה רבה. תודה מיוחדת על דברי התורה, שזיכית אותנו. אם כך, נוכל לעבור להצבעה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אני מאפשר לך להגיע למקום. נצביע על המרור ואחר כך על המצה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 102), התשע"א 2011, לוועדת הכלכלה

בעד, 10, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'

התקבלה בקריאה ראשונה, והיא תעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכלכלה. אפשר לפרוטוקול לצרף את קולי? חבר הכנסת מיכאל בן-ארי תמך. נוסיף אותו לרשימה, ואנחנו לא משנים את תוצאות ההצבעה. אנחנו נעבור עכשיו להצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 49), התשע"א 2011, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת כרמל שאמה. בבקשה. אין הסתייגות לחוק זה.

אדוני. אדוני היושב-ראש,

חוק רביעי היום שוועדת הכלכלה מציגה למליאת הכנסת.

אין חברות כנסת, אז אני יכול להגיד רק כבוד חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 49), התשע"א 2011, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. מדובר בהצעת חוק של חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת הכלכלה, חברי אלכס מילר, יושב-ראש ועדת החינוך, מרוב שאנחנו חברים טובים, כבר נתתי לך את התפקיד שלי.

יושב-ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת אלכס מילר.

זה גם השעה, בהחלט. רשת האינטרנט, אדוני היושב-ראש,

בצד יתרונותיה הרבים, גם סכנות ותופעות שליליות, שחלקן מאיימות על שלומם וביטחונם של ילדים, כאשר לעתים קרובות ההורים כלל אינם

הצעת חוק חשובה זו, שאותה

היושב-ראש,

באמצעות שליחת עלון מידע מודפס ללקוח הן בעת תחילת ההתקשרות והן מדי שנה בשנה, ציון המידע בהסכם ההתקשרות עם המנוי, פרסום באתר האינטרנט של ספק הגישה ומסירת המידע על-ידי נציגי שירות הלקוחות של הספק. בנוסף, אדוני היושב-ראש, קובעת הצעת החוק כי ספקי הגישה לאינטרנט יחויבו להציע לכל לקוחותיהם שירות יעיל לסינון של אתרים ותכנים פוגעניים ברשת האינטרנט, בשים לב למקובל בתחום, וזאת כדי לוודא כי תוכנות הסינון המוצעות ייתנו מענה אפקטיבי ועדכני לסכנות הקיימות ברשת. שירות זה יינתן ללקוחות ללא תשלום נוסף, שירות חינם, אדוני היושב-ראש, וללא תשלום מעבר לשירות הגישה לאינטרנט עצמו. ראוי לציין שבהתאם להצעת החוק, ספקי הגישה לאינטרנט כוללים גם את, הרשיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד,

ספקי הסלולר, הנותנים שירותי גישה לאינטרנט באמצעות מכשירי הסלולר.

הצעת החוק תגביר את ההגנה על ילדים ועל מבוגרים מפני סכנות ותכנים מזיקים המצויים ברשת האינטרנט. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מחברי הכנסת להצביע בעדה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה, שוב, למציע וליוזמים, שיחד העלו רעיון מבורך, הביאו אותו לוועדת הכלכלה, וועדת הכלכלה, אדוני היושב-ראש, יש לך עוד כמה חוקים פה היום. ועדה פורה מאוד. אנחנו שמחים. אם אפשר להעמיק את ההסבר, להרחיב קצת. אנחנו מקבלים את ההסבר. הוא מספיק היה, עמלו על המלאכה, יש לנו זמן. עמלו על המלאכה, חברי חברי הכנסת, היועצת המשפטית לוועדה, המשנה ליועץ המשפטי של הכנסת עו"ד אתי בנדלר, מנהלת הוועדה הוותיקה הגברת לאה ורון,

עוזרי צוות הוועדה, עוזרי המקצועיים והמסורים, דובר הוועדה, שליווה את דיוני הוועדה, וכן כל מי שלקח חלק הן מטעם החברות והן מטעם הציבור והן מטעם הארגונים שבאו והציגו, לנסות לקדם, לעגן דבר חשוב מכול: הגנה על הילדים שבעידן החדש נחשפים לסכנות יותר בבית מאשר ברחוב. זה העידן החדש שבו אנחנו חיים.

פעם ההורים היו דואגים מסכנות ברחוב, היום הם דואגים מסכנות בבית, בחדר של הילד, גם כשהוא יושב לבד. אפשר להגיד שזה נכנס להגדרה ולמצוות ביעור חמץ. לבער חמץ ולבער כל תוכן פוגעני. לילדנו בין אם אנחנו, אומר חבר הכנסת לוין, שאנחנו גם נצא ידי חובת ביעור חמץ בחוק הזה. אני חושב שעל זה יש קונסנזוס בין אנחנו חילונים, בין אנחנו חרדים, בין אנחנו מסורתיים. כולם תומכים בעניין הזה.

תודה רבה שוב ליוזם החוק ומוביל החוק, יושב-ראש ועדת החינוך, כמה סימבולי שהוא זה שמוביל את זה, חבר הכנסת אלכס מילר.

בזכות זה הוא גם קיבל ועדת החינוך. ראו מי שמציג כאלה חוקים, אז ודאי הוא גם ראוי להיות יושב-ראש ועדת החינוך. אנחנו נאפשר שתגיע למקומך להצביע. אנחנו נעבור מייד להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 49), התשע"א 2011. רבותי, הצבעה, שימו לב. סעיפים 1 2 נתקבלו. בעד, 10, מתנגד אחד ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת כרמל שאמה, אתה מאפשר לנו לגשת להצבעה לקריאה שלישית? חבר הכנסת יושב-ראש הוועדה. גם אין הסתייגויות, אני יכול גם לוותר, אבל אנחנו,

אנחנו עכשיו עוברים לקריאה שלישית. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 49), התשע"א 2011,

במצב מרומם זה אנחנו נכריז על התוצאות: בעד,

מתנגד אחד, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 49), התשע"א 2011, התקבלה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה החשובה הזאת, בהצעת החוק המוסרית והערכית הזאת. בבקשה, אלכס, תודות.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 ראשית,

אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן, על כך שהצליח בתקופה מאוד קצרה להביא את החוק לקריאה שנייה ושלישית. אני רק מזכיר לכם שהחוק התחיל את דרכו בכנסת השבע-עשרה בעקבות המחקר שהתפרסם, ש-70% מההורים לא יודעים איפה הילדים שלהם גולשים, בעקבות כל אותם המקרים, כאשר אנחנו ראינו בתקשורת שילדים נפגעו מאלו שרצו לנצל את הבמה של האינטרנט כדי לפגוע, כדי לבוא ולעשות נזק בלתי הפיך לילדים דרך הרשת ודרך האינטרנט. חשוב לציין את העבודה של הצוות המקצועי של ועדת הכלכלה. אני מודה לכם על כך שבאמת הצלחתם להביא אם זה בהיבט המשפטי לנוסח שבאמת נתן מענה לכל ההיבטים שהיו צריכים להיות בחוק. אדוני היושב-ראש, אני גם צריך להבהיר את הנקודה שבעצם מי שיהיה אחראי על הקביעה מה יהיה מסונן על-ידי אותה תוכנה שהלקוח יקבל ללא תשלום מהספק, זה הלקוח עצמו. זאת אומרת, אנחנו כהורים, אנחנו מקבלים היום כלי שיגן על הילדים שלנו על-ידי כך שהתוכנה שבעצם היום עולה כסף, וכמובן שאנחנו מכירים שגם אותם ההורים שלא יכולים להרשות לעצמם מדי חודש לשלם תשלום קבוע לספקים עבור התוכנה הזאת, יוכלו לעשות את זה ללא תשלום ולהגן על הילדים על-ידי התוכנה שיקבלו מהספקים.

תודה רבה. אני אמרתי קודם שזה מצוות ביעור חמץ. זה גם מצוות "והגדת לבנך", שאנחנו מחויבים בה בפסח, וזה גם חלק מהמצווה הזאת. אנחנו מודים לכל העוסקים במלאכה.

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה שהיא הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2), התשע"א 2011, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת כרמל שאמה, יושב-ראש ועדת הכלכלה. בבקשה, אדוני. זה עוד לא הסוף, יש עוד. עוד לא אמר די.

אדוני היושב-ראש,

אכן ועדת הכלכלה, חברי חבר הכנסת בילסקי, ועדה פורייה ומעניינת. אני מזמין אותך להשתתף בדיוניה ואולי אף להיות חבר בה, זה יהיה לכבוד הוועדה ולעונג שלי האישי. אדוני היושב-ראש, הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2), התשע"א 2011, זו הצעת החוק שאני מתכבד להציג בפני הכנסת. את הצעת החוק יזם חבר הוועדה חבר הכנסת יצחק וקנין מש"ס, סגן יושב-ראש הכנסת. הוא נתבקש על-ידי מי שהיה אז שר החקלאות ופיתוח הכפר, להאריך את תקופת ההתארגנות של יצרני ויבואני משקאות אלכוהוליים בסימון סכום הפיקדון החדש על מכלי משקאות אלכוהוליים שהם מייצרים ומשווקים. בחודש פברואר 2010 התקבל בכנסת (תיקון מס' 4) לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט 1999, אשר העלה את סכום הפיקדון על מכלי משקה מ-25 אגורות ל-30 אגורות וקבע איסור על מכירת מכלי משקה שסכום הפיקדון אינו מסומן עליהם בדרך שנקבעה בחוק. תחילתה של החובה לסמן מכלי משקה בסכום שנקבע בחוק המתקן נקבעה ליום 9 במאי 2010, ולגבי מכלים של משקה אלכוהולי, ליום 9 בפברואר 2011. דחיית התחילה לגבי משקאות אלכוהוליים ניתנה בהתחשב בכך שמשקאות אלה אינם נרכשים בדרך כלל סמוך למועד ייצורם, והיה צורך לאפשר לצרכנים וליבואנים לסיים לשווק מלאי קודם של מכלי משקה שסומנו לפני התיקון האמור לחוק.

הסתבר כי פרק הזמן שניתן איננו מספיק, והצעת החוק מבקשת להאריך את התקופה בחצי שנה נוספת, דהיינו עד יום 9 באוגוסט 2011. חשוב לציין כי בכל מקרה הצרכן זכאי לקבל את סכום הפיקדון המעודכן, 30 אגורות, בעת החזרת מכל משקה, אף אם על התווית מצוין סכום פיקדון של 25 אגורות, ולפיכך, אין בדחיית התחילה לגבי מכלי משקה אלכוהולי משום פגיעה בציבור הצרכנים. להצעת החוק, אדוני היושב ראש וחברי הכנסת, לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מכם להצביע בעדה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, ולאשר הצעת חוק חמישית אם אינני טועה שוועדת הכלכלה מביאה היום למליאת הכנסת ומספר 5 מגן מאנרגיות שליליות, אדוני היושב-ראש. קודם אמרת חמש עד השישית כבר. אז השישית, יכול להיות. השעה מאוחרת. ואפקט חוק ששינסקי משפיע עלי. זה שחוק ששינסקי אושר, זה יותר מאשר אם שתיתי בקבוק שלם של משקה אלכוהולי. את זה גם כן אפשר להכניס לרישום שלך. בערך. תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני יושב-ראש הוועדה החרוץ. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה. הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2),

2011, רבותי, הצבעה בקריאה שנייה.

1 2 נתקבלו. בעד, 8, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2) נתקבלה בקריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, אפשר לעבור לקריאה שלישית? אם כך, אנחנו מקבלים את האישור שלך ואנחנו נעבור להצבעה בקריאה שלישית.

הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2), התשע"א 2011, נתקבל. בעד, 7, אין מתנגדים, אין נמנעים.

פה-אחד, הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2) התקבלה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, שהיא הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 11), התשע"א 2011, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק בשם יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת אברהם מיכאלי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת,

גפני ואושרה בוועדה לקריאה שנייה ושלישית. במצב החוקי היום, חברי חברי הכנסת, אין איסור לפרסם צילומים של מי שנפגעו באירועים קשים ושנמצאים במצב פגיע ובלי יכולת אמיתית להתנגד לצילום. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, אומנם קובע כבר היום כי פרסום תצלום שעשוי להשפיל או לבזות את המצולם מהווה פגיעה בפרטיות, אך פרסום תצלומם של מי שנפטרו או נפצעו אינו מגיע תמיד לכדי ביזוי או השפלה, למרות שפרסום כאמור עלול להביך נפגעים ולגרום להם עוגמת נפש, ובמקרה של צילום של גופת אדם, לפגוע בכבודו של המת או לגרום עוגמת נפש למשפחתו ולאלצם להתמודד עם התמונות הקשות, אשר חוזרות פעם אחר פעם באמצעי התקשורת השונים. הצעת החוק קובעת כי יראו כפגיעה בפרטיות פרסום תצלומו של נפגע גוף או נפש שפגיעתו ניכרת לעין ובנסיבות שעלולות להביאו במבוכה וכאשר אותו אדם לא הסכים לפרסום. הדרישות שלפיהן פגיעה בפרטיות תתקיים כאשר הפרסום עלול להביא את המצולם במבוכה וכן כי ניתן לזהותו בתצלום הוספו להצעת החוק במטרה לצמצם את הפגיעה בחופש הביטוי ובחופש העיתונאי מעבר לנדרש. בנוסף קובעת הצעת החוק איסור על פרסום תצלום של גופת אדם גלויה באופן שניתן לזהותה, מאחר שבניגוד לאדם שעודו בחיים ויכול לתת את הסכמתו לפרסום הפוגע בפרטיותו, אין אפשרות לקבל הסכמה כזו מאדם לאחר מותו. לכן מוצע לאפשר פרסום תצלום גופתו של נפטר במספר נסיבות, ובהן: כאשר ניתנה הסכמה של הנפטר בעודו בחייו, כאשר ניתנה הסכמה על-ידי בני משפחתו של הנפטר, ואם אין לו משפחה, על-ידי בית-המשפט, וכן אם חלפו 15 שנים ממועד פטירתו. יובהר כי לצורך הסכמה לפרסום של בני משפחת הנפטר תינתן עדיפות לבן-הזוג ולאחריו,

להורים ולאחים של הנפטר, כל עוד בן-זוג, הילדים או ההורים לא הודיעו כי הם מתנגדים לפרסום. על-פי המוצע בחוק, ובין היתר לשם הרתעה, פגיעה בפרטיות על-ידי פרסום תצלום גופת אדם תקים זכות תביעה בהליך אזרחי לבני המשפחה הקרובים לנפטר. כאן אנו מוסיפים על דיני הנזיקין הרגילים, שבדרך כלל אינם מזכים פיצוי על נזק שנגרם לנפטר לאחר מותו, ואת קרובי המשפחה מזכים בפיצוי זעום,

לפי ההצעה, קרובים יוכלו לתבוע בגין הנזק שנגרם, ולעתים גם לא יצטרכו להוכיח את הנזק. אבקש לציין כי מטרת הצעת החוק איננה לפגוע ביכולת הפעולה של התקשורת או בחופש העיתונות אלא לקבוע נקודת איזון חדשה בין חופש הביטוי לבין הצורך להגן על הנפגע ומשפחתו מכאב ועוגמת נפש נוספים.

סבורים אנחנו, יהיה אף להקל על גופי תקשורת אחראיים ומוסריים, המעוניינים שלא להכביד על כאבו של הנפגע אך מצויים בתחרות ובאווירה נורמטיבית אשר מקשה עליהם לשמור על ערכיהם. אדוני היושב-ראש וחברי חברי הכנסת, הצעת החוק מוגשת עם הסתייגות אחת, של היוזם, חבר הכנסת משה גפני, אשר הוגשה לבקשת נציגי התקשורת במטרה לצמצם את חשיפתם לכתבי-אישום ולתביעות בנוגע לפרסום בשידור חי ובאקראי. הגנה זו לא תחול, כמובן, על השידורים החוזרים.

אני קורא לכם, חברי חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק, לדון בהסתייגות ולהביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. בשם הוועדה אני מודה ליוזמים. באמת היה שם דיון נוקב, בוועדה, וניסו בכמה וכמה דרכים להניא אותנו מלחוקק את החוק הזה בגלל חופש העיתונות, חופש התקשורת. אבל אני חושב שהאיזון שנמצא שם הוא איזון ראוי, ולכן יישר כוח ליוזמים. גם כבר אברך בשם הוועדה את היועצות המשפטיות המסורות של הוועדה, את מנהלת הוועדה ואת כל הצוות של הוועדה, שטורחים בהרבה מאוד חוקים. יושב-ראש הוועדה הקבוע רוצה לקבוע דיונים במוצאי שבת, אבל הרב גפני לא מרשה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, שנטלת על עצמך גם את הצגת החוק החשוב הזה. יש הסתייגות להצעת החוק, כפי שאמרת,

חבר הכנסת אברהם מיכאלי, של היוזם, חבר הכנסת משה גפני.

אתה יכול לעלות לנמק את ההסתייגות ואחר כך נעבור להצבעה גם על ההסתייגות וגם על הצעת החוק. אל תאריך.

יש לי הרבה לקחים מהיום, חבר הכנסת נסים זאב.

אדוני היושב-ראש, היוזם של החוק הזה הוא חבר הכנסת אורי מקלב, אני הצטרפתי אליו. אתה הרי יודע שזה הונח על-ידך בכנסת השבע-עשרה, בכנסת השש-עשרה. זכינו שעשינו את זה ביחד.

מה שקרה, שיושב-ראש הקואליציה שם את זה בסוף סדר-היום, כשחבר הכנסת מקלב מנהל את הישיבה. הוא היוזם, הוא היה צריך לדבר. בסדר. העיקר שהחברים שלו הציגו את החוקים שלהם קודם. על כל פנים, חבר הכנסת נסים זאב, אני אומר לך שיש לי לקח מהיום.

אבל אתה יודע שאני בתמורה לא דיברתי כמעט באף חוק, לא יכול להיות. תאמין לי. זה דבר נורא, אדוני היושב-ראש. שנסים לא ידבר? זה ממש מעשה נסים. טוב, אני לא אכנס, בגלל שחבר הכנסת נסים זאב אמר לי לא להאריך,

ולא אכנס לנושא של החוק עצמו, שבאמת היו לגביו דיונים נוקבים בוועדת החוקה וגם במליאת הכנסת. האם יש גוף שמותר לבקר אותו ולעשות במערכת החקיקה מגבלות עליו? אז אנחנו יכולים פה, בכנסת, לעשות על כולם, ואי-אפשר לעשות על העיתונות. לא קיבלנו את הגישה הזאת, הכנסת לא קיבלה את הגישה הזאת. ההצבעה במליאת הכנסת היתה כמעט פה-אחד, היתה תמיכה גורפת גם בוועדת החוקה. אמרנו: אנחנו לא רוצים בשום פנים ואופן לפגוע בחופש העיתונות, אבל אנחנו מדברים על הגנת הפרטיות. אדם נפגע בזמן תאונת דרכים או בזמן פיגוע, אי-אפשר במצב כזה להפוך אותו בעל כורחו,

למסבירן של מדינת ישראל כאשר יש פיגוע או למסבירן של המלחמה בתאונות הדרכים. זה החוק. חבר הכנסת מקלב ישב עם נציגי העיתונות ועם הנציגים השונים, בחלק מהדברים אני גם השתתפתי, לא בכולם, והוא הסכים להתפשר על הרבה מאוד דברים, ובלבד שהעיקרון יישאר, יישאר העיקרון שלא פוגעים בפרטיות של האדם, לא לוקחים אותו כאשר הוא פגוע, עם הרבה שינויים שנעשו בחוק עצמו, ואני לא נכנס לעניין הזה. אני מדבר על ההסתייגות. הסכים חבר הכנסת מקלב לטענת אנשי התקשורת, מה קורה כשיש צילומים של תחנת תקשורת או של אנשי תקשורת, שמשדרים בזמן אמת ומצלמים פיגוע בזמן אמת? זה חופש העיתונות. מה קורה אז? פתאום עובר בתוך הצילום הפגוע, וזה בזמן השידור. אנחנו לא מדברים על כך שעומד השדרן ומשדר חצי שעה אחרי זה. הוא משדר כל הזמן, אבל הוא משדר כבר חצי שעה אחרי זה. אנחנו מדברים על זמן אמת. בזמן אמת, האם גם אז יחול החוק הזה? אף אחד לא התכוון פה ואף אחד לא רצה לנצל את זה, אבל זה היה המצב. אמרנו שאנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים להכניס לחוק שאם זה פרסום תצלום בלא השהיות, בין רגע התצלום לרגע השידור בפועל, שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות,

אז טענה היועצת המשפטית של הוועדה, נעמה, יועצת משפטית מאוד מוכשרת, שלהיפך, הם ייפגעו מזה, מכיוון שאם נפרט את זה כאן, הרי יש חוקים אחרים שאסור לפרסם,

יש מקרים שבהם,

אני אלך.

שלא תעשה לי את זה. מספיק מה שאלקין עשה לי היום. אתה מקצר. אני מסיים. אז אמרנו: אנחנו מוכנים לזה, אבל זה יכול לפגוע בהם, מכיוון שהמשמעות של העניין תהיה שרק פה ובמקומות אחרים לא. סיכמנו בוועדה ככה: סיכמנו שאני אגיש את זה בתור הסתייגות. אם הם ישלחו מסר ליועצת המשפטית שהם מסכימים לזה, אפילו שזה יכול לגרום להם נזק, אנחנו נאשר את זה בהסתייגות במליאה. אני אומר נכון? אמרה דורית, מנהלת הוועדה, היא פה במסירות נפש היום, עד הסוף. היא כועסת עלי למה הסכמתי לאלקין.

עכשיו הם הודיעו שהם מסכימים, אף על פי כן, שזה לטענת הייעוץ המשפטי, סבר וקיבל. סבר וקיבל. אז אפשר להעביר את ההסתייגות, ? אז אני מבקש. הצעת החוק היא הצעת חוק מאוד חשובה, העיקרון שלה מאוד חשוב. אנחנו לא נרצה שתהיינה עם העניין הזה התחכמויות,

בגלל שההסתייגות מתקבלת, אז יוכלו להרשות לעצמם הוראת היתר. אז אני אומר באופן קטגורי וחד-משמעי לפרוטוקול: מדובר רק על שידור בזמן אמת, שבנסיבות העניין לא היתה שום ברירה אחרת. אבל מעבר לזה, החוק הוא ככתבו וכלשונו. אני מבקש להצביע בעד ההסתייגות ולאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית.

אני חושב שחשוב לציין שאת הבקשה הזאת לא רק רשות השידור ואנשי התקשורת ביקשו. גם חברי כנסת כמו שלי יחימוביץ,

אורי אורבך ומירי רגב ביקשו באחד הדיונים שבמקרה כזה בשידור ישיר נאפשר לתת להם שלא, לא שנאפשר.

לאפשר ממילא שלא תהיה באמת עבירה פלילית, במקרה שזה לא בזדון אלא במקרה. בסדר. תודה רבה. אני מתנצל. על מה אתה מתנצל? שאתה בסוף?

זה מה שחשוב. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. קודם כול, אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגות לסעיף 1, כפי שמופיע אצלכם. אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

מי נגד? על ההסתייגות.

דבר ראשון על ההסתייגות.

בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, אני קובע שההסתייגות להצעת חוק זו התקבלה. אנחנו נעבור להצבעה על סעיף 1 כולל ההסתייגות, וסעיף 2 כפי שמופיע בנוסח הוועדה, סעיף 1 כולל ההסתייגות וגם סעיף 2 כנוסח הוועדה. סעיף 1,

אוקיי. אנחנו עכשיו מצביעים, ההצבעה היתה על סעיף 1 כולל ההסתייגות. בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, אני קובע שסעיף 1 אושר יחד עם ההסתייגות. אנחנו נעבור להצבעה על סעיף 2 כהצעת הוועדה.

אני עדיין בהצבעה בקריאה שנייה על סעיף 2 כנוסח הוועדה.

בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים.

אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה כולל ההסתייגות. סעיף 2 התקבל כהצעת הוועדה. אם כך, אנחנו נוכל לעבור עכשיו לקריאה שלישית באם אדוני מסכים לכך. ממלא-מקום יושב-ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת מיכאלי. אני מתלבט אם בכל זאת לדחות, אתה עוד ממשיך להתלבט? אני מאשר. אתה מאשר. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 11), כולל הסתייגות אחת. חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 11),

בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 11), התשע"א 2011, התקבלה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. לפני שאנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, אני מבקש להודות ליושב-ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת דוד רותם, שהבין את חשיבות העניין והיה קשוב לנפגעים ולבני משפחותיהם, נפגעים תרתי משמע, על קידום החוק בוועדה. אבקש עוד להודות למנהלת הוועדה, הגברת דורית ואג, נשארה פה מהבוקר.

וגם על המהירות שבה זה הגיע לדיון עכשיו ולהצבעה,

עדיין במושב החורף. ולצוות הלשכה המשפטית, לסיגל קוגוט. באמת במקרה הזה הצוות המשפטי עשה עבודה רבה, גם במשא-ומתן מול יועצים משפטיים אחרים. בסופו של דבר התקבל החוק כפי הנוסח שאנחנו הצבענו עליו. לסיגל קוגוט, את כל המושב, ולעו"ד נעמה מנחמי שעמלו וטרחו רבות בליטוש החוק,

גם לעו"ד שני אלוני. תודה מיוחדת לצוות הוועדה, נטלי, תמי וחופית. תודה רבה לכולם. תודה רבה. הודעה לסגן מזכיר הכנסת, אדוני, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק בתי-דין דתיים (יחידות סיוע), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

ברשותכם, אנחנו נעבור להצעת חוק בקריאה טרומית, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עיריות איתנות), התשע"א 2010. יציג זאת חבר הכנסת זאב בילסקי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, ארוכה הדרך לחירות. במשך חצי השעה הקרובה אסקור את תולדות החוק. אנחנו לא נבהלים. אני רוצה לספר לכם שאני חושב שאנחנו הגענו היום לפריצת דרך ביחסי השלטון המקומי והשלטון המרכזי. חבר הכנסת יריב לוין ואנוכי התאגדנו יחד כדי להגיש חוק שהוא פשוט, שהוא הגיוני, שמשחרר רשויות מקומיות שמאוזנות בתקציב, שמנוהלות בסדר, שלא צריך על שולחנו של שר הפנים ערימות ערימות של אישורים. כל רשות מקומית, השר מאשר את התקציב, ואין לו זמן להסתכל. לפעמים התקציב של הרשות מאושר בנובמבר, אבל השר מספיק לאשר את זה רק ביולי שנה אחרי כן. זה יוצר פשוט ביורוקרטיה בלתי רגילה. אנחנו סברנו שאפשר להקל על הביורוקרטיה. כדי שהממשלה תסכים לכך, בהצעת החוק כתוב שמשרד הפנים עדיין ממשיך לנהל את העסק. כלומר, רשות מקומית מגישה את ההצעות שלה, והוא מחליט. אם זו רשות איתנה, יש לו 30 יום להחליט אם הוא רוצה להתערב,

זה מתאשר אוטומטית, ולא צריך לחכות לכל הביורוקרטיה שקורית כאן. אני מקווה שפריצת הדרך הזאת תאפשר לנו להגיע מהר מאוד גם לתחומים נוספים. אתן לכם דוגמה: תחום התחבורה. ידידי חברי הכנסת אפילו לא יודעים שעל כל רמזור שאנחנו רוצים לכוון בעיר אני צריך אישור של שר התחבורה. זה פשוט לא יאומן. חבר הכנסת נסים זאב, כל רמזור, אם אתה רוצה לתת עוד שתי שניות צפונה, לקחת מדרום, אתה צריך אישור של שר התחבורה.

לכן יש עוד הרבה מה לעשות. אבל בינתיים אני שמח מאוד שאנחנו הצלחנו להתקדם בכך. אני רוצה להודות מקרב לב, קודם כול לשר הפנים. הנושא לא היה קל עליו.

אלה סמכויות שמוקנות לו על-פי חוק, והוא מוכן, באופן עקרוני, להעביר אותן לרשויות מקומיות. אנחנו מאוד מעריכים את זה. זה לא בכדי, אנחנו יודעים שההתלבטות היתה קשה. אני רוצה להודות גם לראש סיעת ש"ס, אברהם מיכאלי. ידידי חבר הכנסת הטוב והמיטיב, אברהם מיכאלי, שהיתה לו הסבלנות לשמוע אותי כל הזמן, לנגב קצת את הדמעות שלי כשהיה צריך, אבל בסופו של דבר לעזור לנו להגיע לרגע הזה שאנחנו מעבירים את זה בקריאה טרומית. אני רוצה גם להודות לשר המשפטים, שבהתערבות שלו ובנחישות שלו הצלחנו להגיע לפה. וכמובן, לידידי הטוב יריב לוין, שהאמת שכשבאתי אליו ורציתי להחתים אותו, אמרתי שיכול להיות שאני עושה לו עוול, בכל אופן, הוא חבר מאוד מכובד בקואליציה, ואין הרבה סיכוי שזה יעבור, והוא יגיש את החוק ויצטרך להצביע נגדו, למה לי לסבך אדם כל כך טוב כמו חבר הכנסת יריב לוין? אבל האמנתי שיכול להיות שיחד אתו הסיכויים שלי יותר, הוא אוהב להסתבך, אם זו הבעיה שלך. יחד עם זאת, ההימור שלי היה נכון, כי הסיכויים שלי השתפרו.

אמרו: טוב, בילסקי מילא, אבל יריב לוין הוא בכל זאת יושב-ראש ועדת הכנסת וכל אחד צריך אותו מדי פעם, חס וחלילה, אני כמובן מתלוצץ. אני רוצה לבקש מכם להצביע עבור הצעת החוק שלנו.

תודה רבה לחבר הכנסת זאב בילסקי. כבוד השר דניאל הרשקוביץ ישיב בשם הממשלה, ולאחר מכן נעבור להצבעות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק נועדה להבדיל בין רשויות מקומיות איתנות, המאופיינות בניהול יעיל ותקין, לבין רשויות מקומיות אשר לא מתקיימים בהן מאפיינים אלה. רשויות מקומיות שיוכרזו כאיתנות יזכו, על-פי המוצע, בהקלות מסוימות בכל הנוגע לתלותן בשלטון המרכזי. מוצע לקבוע כי שר הפנים יכריז על עירייה כעירייה איתנה אם מתקיימים בה תנאים מסוימים. יש לציין שכבר כיום ישנן הקלות לרשויות המוגדרות כרשויות איתנות. ועדת השרים לעניינים חקיקה החליטה לתמוך בקידום הצעת החוק. לכן, אבקש את תמיכת הכנסת. תודה רבה. אנחנו נאפשר גם לשר הרשקוביץ להגיע למקומו, ואנחנו נוכל לעבור מייד להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עיריות איתנות), התשע"א 2010, בקריאה טרומית. הצבעה. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עיריות איתנות), התשע"א 2010, לדיון מוקדם בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. החוקים הגדולים עוברים ברוב קטן. בעד, 6, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עיריות איתנות), התשע"א 2010, אושרה

הצעת החוק היא חלק ראשון מתוך הצעת חוק רחבה הרבה יותר,

שינויים בהתגוננות האזרחית. השינוי העיקרי שהחוק הזה מציב זה איחוד

אני דיווחתי לו על כל ישיבה לארצות-הברית, השתדלתי לשמח אותו, להביא לו את הבשורות הטובות,

מתקדמים. חבל שהוא לא זכה לראות את המעמד הזה,

אני רוצה להודות לשר שהתחיל לטפל בזה כשהוא היה סגן שר והיום הוא שר, מתן

ברשותך,

אנחנו נעבור לקריאה שלישית.

חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 15), התשע"א 2011,

ליועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון, ליועצים המשפטיים וצוות הלשכה המשפטית, אנחנו גם כן נודה למנהלי ומנהלות ועדות הכנסת

נוסף על כך נודה גם כן לצוות מחלקת